היום כ"ב באייר התשפ"ב, 23 במאי 2022. קודם כול,

מזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לדיון מוקדם, החל מהצעת חוק פ/3800/24 וכלה בהצעת חוק פ/3857/24: הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון,

התשפ"ב 2022,

הצעת חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים (תיקון, הענקת סמכויות לבתי הדין הדתיים הדרוזיים בנושאים כרוכים), התשפ"ב 2022, מאת חבר הכנסת מכלוף

רבותיי, אנחנו נעבור להצעות אי-אמון בממשלה. נתחיל מהצעת אי-אמון של סיעת הליכוד: איום הגרעין האיראני, משבר האקלים ויוקר המחיה, הצעה של סיעת הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה, ומי שתציג ותנמק את ההצעה, חברת הכנסת גילה גמליאל. בבקשה, חברת הכנסת גמליאל, עשר דקות, גברתי. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, השרה, טוב, אני כבר רוצה לומר שאנחנו בקרוב מאוד נחגוג את מסיבת הסיום של ממשלת ישראל השלושים-ושש, ויש סיבה למסיבה בשביל זה, מסיבה לאזרחי מדינת ישראל על שנה, כמעט שנה, של מדיניות רופסת וכושלת של פוליטיקאים שהדבק היחיד שמחבר ביניהם הוא אותו דבק שמצמיד אותם לכיסא: תאוות השלטון במקרה הטוב, ובמקרה הרע,

מחפיר לראות את מה שקורה כאן בכנסת הזאת. אתם הסכמתם למכור את מדינת ישראל, להרוס את ההישגים של 12 שנות תנופה ושגשוג של הליכוד בהובלת נתניהו, בתמורה למה? בתמורה לאינטרסים אישיים וצרים. פוליטיקאים מתעניינים כיצד תשפוט אותם התקשורת, אבל מנהיגים, הם מתעניינים כיצד תשפוט אותם ההיסטוריה. בשיעורי האזרחות של הדורות הבאים עוד ילמדו כיצד שחקתם ורמסתם את מעמד הכנסת הזו לטובת השרידות הפוליטית שלכם. קואליציה שרוב המפלגות שלה מורכבות מיושבי-ראש הממנים חברות וחברי כנסת הנתונים לחסדיהם, ברצותם יכהנו במשכן וברצותם ישבו בבית, בובות על חוטים שרק חשבו שיוכלו לבטא את האידיאולוגיה והערכים שלהם, עד שגילו שלכל שבת יש את שעה לפני כניסת שבת, ששם יוכלו להתבשר על סיום תפקידם. הקמפיינים שאתם הרצתם כל השנים מדברים נגד הדברים שאתם עושים בדיוק עכשיו. הגמישות המאוד-מרשימה שאתם מראים לכולנו יכולה לאתגר את לינוי אשרם ואפילו את נדיה קומנץ'. בממשלת הליכוד בראשות נתניהו הובלנו השקעה חסרת תקדים בחברה הערבית, ואני גאה על הזכות שהייתה לי כשרה לשוויון חברתי להוביל את תוכנית 922 עם 15 מיליארד שקלים שהושקעו בפיתוח היישובים, התחבורה, החינוך והרווחה. אנחנו השקענו בדרך רצינית ונכונה, בצורה רציונלית, בליווי אנשי מקצוע ויחד עם תוכנית אסטרטגית ויעדים שמשקפים מנהיגות וחזון. ואתם? בונים כאילו-תוכנית תקציבית, שתשרת רק את המטרות הפוליטיות שלכם. 2.4 מיליארד שקלים כספים קואליציוניים ליש עתיד. במקום להשקיע תקציב בצורה מסודרת, אתם מעבירים אותו בצורת שוחד פוליטי ומבצעים גנבת דעת של ציבור שלם. תוכנית שכאילו נועדה לחברה הערבית, כשהמטרה האמיתית שלה היא החבר'ה בממשלה. זועבי מאיימת בפרישה? אז תפנוקי לפיד כבר יפתרו את זה עם 200 מיליון שקלים לכל ראש עיר, אבל רק ראש עיר שמעניק תמיכה לחברת הכנסת זועבי. איפה הערים המעורבות, שלהן אתם לא נותנים דבר וחצי דבר? זה מה שקורה בממשלה שכל המהות שלה היא בסך הכול לשמר את השרידות של בנט כראש ממשלה. תקציבים, השקעות ותוכניות רציניות לא מעבירים במזנון הכנסת כדי להדביק בפלסטר את השברים שמאיימים למוטט את המבנה הפוליטי השערורייתי שיצרתם. אנחנו הפגנו אהבה ותמיכה בחברה הערבית, אתם לוקחים אותה ומנצלים אותה למטרות פוליטיות צרות. כסף פוליטי לראשי הערים של זועבי? יש, כסף למשלוחי וולט ממיטב המסעדות ברעננה? יש גם יש, כסף לבניית מבצר והשבחת הנכס של נפתלי בנט? ועוד איך יש. ולמי לא נשאר? לחיילים, ללוחמים וללוחמות שלנו, למיטב בנינו ובנותינו ששירתו את המדינה במאה אחוז ומגיע להם 100%, לא פחות, לא באמצע, 100 עגול. אבל ממשלה שמתעניינת רק בה ובעצמה תשמור את 50 מיליון השקלים, ורק 50 מיליון שקלים דרושים. הם ישמרו אותם למה? להשבחת הנכס, לשיפוצים, אבל לא למען הלוחמות והלוחמים ששומרים על כולנו. החלטתם כממשלה לא לתת 100% ללוחמות וללוחמים, בדיוק כפי שאתם בממשלה לא נותנים 100% לביטחון של אזרחי מדינת ישראל, שרבים מהם מעדיפים לא לצאת מהבית מחשש לעוד פיגוע. אתם יושבים לכם שם בלשכות בחיבוק ידיים, אובדי עצות וחסרי מנהיגות וחסרי אחריות, ובמקום לנקוט יוזמה ולהציג דרך ותוכנית למאבק בטרור, ישבתם ולא עשיתם כלום, לא שמעו דבר וחצי דבר לגבי איראן. ממשלת הדממה,

לא לעשות כלום על מנת לא להכעיס חלילה מפלגות שהן אנטי-ציוניות איתכם בממשלה. בממשלה הלאומית בהובלת נתניהו אנחנו הובלנו קו נחוש ובלתי מתפשר נגד הטרור. יזמנו, פעלנו, שינינו וניצחנו. ואתם מה? ישבתם אובדי עצות וכבר התפללתם שייגמר כל ההיבט הזה של הטרור, בהמתנה, ומחכים שיעשו לכם את העבודה בעניין של איראן. לא עשיתם דבר וחצי דבר, ואחרי שהפקרתם את הביטחון הפקרתם גם את תחושת הביטחון. בנגב ייבחן העם בישראל, כך אמר בן-גוריון. אני לא רוצה לחשוב כמה פעמים כל מי שמאמינים בדרכו רואים איך אתם שותקים בכל ההקשר של מה שקורה היום באזור הנגב. אני מאמינה שהכול מתחיל ונגמר בחינוך. כיושבת-ראש אגודת הסטודנטים לשעבר באוניברסיטת בן-גוריון אני זוכרת איך הטמענו שם את ערכי אהבת המולדת, איך שיתפנו פעולה עם כל החברה הערבית ועם הבדואים שם, איך דאגנו לחזק את ארץ ישראל ואת החיבור ליהדות ולשורשים, חיזקנו את השייכות של הסטודנטים למדינת ישראל ואת האהבה לדגל ולסמלים הלאומיים שלנו.

תחושת ניכור משוועת שגובלת באנטי-ציונות באוניברסיטה שקרויה על שמו של ראש הממשלה הראשון של המדינה שלנו. אסור לנו להסכים להמשכיות הזאת של המדיניות הכושלת הזו ושל הממשלה הכל-כך רעה הזו. אסור שסטודנטים יהודים יחששו ללכת בין דגלי פלסטין בקמפוס. אסור שדגל ישראל יישרף בהר הבית. אסור שאזרחיות יורידו משמשת הרכב את דגל ישראל לפני מעבר בצומת עם דגלי פלסטין. אותם חברי קואליציה שטוענים שהנפת הדגל, דגל ישראל, היא לא פחות מפרובוקציה, צריכים להתבייש בעצמם. אנחנו בליכוד לא נרכין ראש, לא נתבייש, נעמוד זקופים וגאים במי שאנחנו, מניפים את דגל הלאום של עמנו. הייתה לי הזכות לשרת את אזרחי ישראל כשרה להגנת הסביבה ולהוביל להישגים כבירים יחד עם ראש הממשלה לשעבר נתניהו ויועצת ראש הממשלה לזכויות בעלי חיים טל גלבוע. לצערי, אני רואה איך ההישגים שלנו נרמסים אחד אחרי השני במדיניות כושלת ומחפירה. לאחר שהצגתי לראשונה בישראל חוק אקלים שאפתני ומקיף, הגיעה השרה תמר זנדברג, ריסנה אותו והציגה כלום ושום דבר עטוף בנייר צלופן. כבוד השרה, את לא תעבדי עלינו. לא תמכרי לנו את השקרים ואת החוקים שאנחנו בנינו ואת הרסת. עם ישראל לא יסלח לך על שבחרת במהלך השנה האחרונה לעזור ולהיטיב עם בעלי ההון המזהמים. בחרת לעזור לחברות המשקאות ולמנוע מאזרחי ישראל למחזר כאשר עצרת את הצבת המכונות האוטומטיות של המחזור במרחב הציבורי. בחרת לנהל עם בתי הזיקוק במפרץ חיפה משא ומתן שערורייתי ומחפיר על תאריך הסגירה שלהם, ובלי בושה, לשאול אותם מתי נוח או לא נוח להם להפסיק לזהם. תושבי חיפה מסתכלים עלייך ומתביישים איך בחרת באינטרס הפרטי שלך על חשבון האינטרס הציבורי. אבל אל דאגה, אני אומרת לכם שתתחילו לראות כבר את הקץ של ממשלה כזאת רעה, את כל השנה שעכשיו עומדת להסתיים בצורה שבה הממשלה הזאת תלך הביתה. בקרוב אנחנו נחזור למדיניות נחושה של אפס סובלנות למזהמים, אפס סובלנות אליכם, ממשלה רעה. יש מעט חברי קואליציה שעדיין זוכרים את הערכים שמחנה הימין מתבסס עליהם. אותם חברים צריכים לשכוח את השיח האישי ואת החרמות המבישים שהובילו בשנה האחרונה ולהצטרף לממשלת ימין חזקה בראשות נתניהו. לטובת הכנסת, לטובת המדינה, לטובת העם, אנחנו מוכרחים להקים ממשלת ימין ולעצור את ההסתה המרושעת ואת השיח הרדוד והפוגעני. המנהיגים האמיתיים מבין אותם חברי קואליציה הם אלה שידעו להגיע עכשיו ולהגיד "עד כאן" ולעצור את הדרך לתהום שממשלת ישראל הנוכחית מובילה אותנו אליה.

אני בטוחה שאותם חברים יתעשתו, יפסיקו את החרמות, יצטרפו אלינו לדרך, לערכים ולאידיאולוגיה שהובילו את מדינת ישראל במשך שנים רבות לעבר עוצמה ותנופה. יחד, בהובלת נתניהו, נצליח לתקן את מה שנהרס. יחד נצליח להחזיר את הגאווה של עם ישראל, עם אחד ומאוחד. נחזיר את מדינת ישראל למסלול, לדאוג לכלל אזרחי מדינת ישראל בצורה שוויונית ונכונה. אז מה שנשאר, תודה.

אולי האחרונה תהיה השרה תמר זנדברג, שתישאר בממשלה הנוכחית. לא לשכוח לכבות את האור. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת גילה גמליאל. מי שתשיב על ההצעה הזאת זו השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג. בבקשה.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני שמחה להשיב בשם הממשלה על הצעת האי-אמון הזאת. האזנתי לדברים, ואתה יודע, אדוני היושב-ראש, בדיוק היום כאן במזנון הכנסת שאל אותי אחד מעובדי הממשלה כמה זמן אני כאן בבניין הזה. אז אני רוצה לספר לכם שאני כאן משנת 2003. הגעתי לכאן פעם ראשונה כיועצת פרלמנטרית, אחר כך הייתי חברת כנסת, ועוד מעט ימלאו תשע שנים מאז שנבחרתי לכנסת בפעם הראשונה, מהן יותר משמונה באופוזיציה. עמדתי כאן, הגשתי הצעות אי-אמון, הגשתי הצעות חוק, הייתי פעילה בוועדות. יש לי כאן הרבה שעות והרבה שנים וגם הרבה ניסיון, אגב, ממשלות שבאמת התנגדתי אליהן מאוד מאוד מאוד, ממש מאוד, באמת. אני חושבת שבשנים האחרונות היה אפשר לראות שהיו כאן ממשלות, וזה גם הלך והתקדם ככל שהתקדמו כתבי האישום, שעירבו את ההגנה על השחיתות יחד עם עירוב שנאה והסתה ופירוד באזרחי ישראל. ראו את זה גם כאן בבית, ולצערי עדיין רואים את זה בשיח הציבורי. אבל אתם יודעים מה, אדוני היושב-ראש וחבריי חברי הכנסת?

עבדנו למען האזרחים גם באופוזיציה. הגענו לוועדות, איישנו אותן, הצבענו. כשהממשלה הביאה חוקים שתמכנו בהם, הצבענו בעד, לא בשביל הממשלה, לא בשביל הקואליציה,

כשאנחנו היינו אופוזיציה, בשביל אזרחי המדינה. ואת יודעת מה, חברת הכנסת גילה גמליאל? אני חייבת לומר לזכותך שאת רצית, את ניסית להוביל פה מהלך שסיעתך,

סיעת האופוזיציה הראשית, תצביע בעד חוק שאתם תומכים בו.

דרך אגב, אני זוכרת את עצמי כחברת אופוזיציה כאשר את היית שרה, גם השרה להגנת הסביבה, גם השרה לשוויון חברתי, עבדנו ביחד איתך. קידמנו חוקים. את סייעת לנו, אנחנו סייענו לך. לא על הכול הסכמנו, ממש לא, אבל עבדנו לטובת אזרחי המדינה. ככה ראינו את השליחות שלנו. אני זוכרת שבטקס חילופי השרות בינינו, וגם כאן במליאה, באתי להאזין לסיכום המושב שלך. לא חשבתי שעשית יותר מדי, אבל עשית. מה שעשית היה בסדר גמור, היה מצוין, חלק מהדברים עשית טוב. באתי והייתה הערכה הדדית ופרגנתי לך ואת פרגנת לי. ושוב, גם עכשיו, את הובלת מהלך חשוב בסיעה שלך, להצביע בעד החוק שיובא כאן היום. אבל אז הגיע הציווי הגדול, וכדאי לומר את זה. בסיעת הליכוד של היום, אתם מתגאים בזה שסיעת הליכוד היא סיעה דמוקרטית, כמי שבאה ממפלגה דמוקרטית ונבחרה בפריימריז וגם הפסידה וגם ניצחה וגם הכול, אני יכולה להעריך את זה. אבל את הפריימריז היום בליכוד אפשר לזרוק לפח, כי יש שליט עליון שמורה לכם מה לעשות, בניגוד לעמדות שלכם. להצביע היום בעד חוק ממדים ללימודים זאת העמדה שלכם. את הובלת אותה כאן בשבוע שעבר. עד שהגיע הציווי, מסיבות, את יודעת מה? הן אפילו לא פוליטיות. לכנות אותן "סיבות פוליטיות" זה יהיה עלבון לסיבות האלה. מסיבות אישיות, 50 מיליון. תנו 50 מיליון ו-100%, מה קרה?

מסיבות של עשיית דה-לגיטימציה לממשלה נבחרת. ואתם יודעים מה? לפעמים אני מסתכלת וליבי איתכם.

אתם יודעים למה?

כי בפוליטיקה ובחיים הציבוריים הגלגל מסתובב. זה לא בריא למפלגה אחת, זה לא בריא לאדם אחד להיות יותר מדי שנים בשלטון ולשכוח איך עובדת ואיך מתפקדת דמוקרטיה. אתם באים לפה ואתם "מאיימים" עלינו או מאחלים לנו, אני לא יודעת מה, שנחזור לאופוזיציה. אתם יודעים מה? סבבה. אני הייתי שמונה שנים באופוזיציה, זה לא מפחיד אותי. אני אילחם למען אזרחי המדינה ואעבוד למען אזרחי ישראל מכל מקום, מכל כיסא, כאן או כאן. יש כאלה שחושבים ש"לשלטון בחרתנו"; שאם אנחנו לא ממלאים את כיסאות השרים לא נבוא להצביע בוועדות, לא נעביר חוקים, נחרים. מה זה, גן ילדים?

נשלחנו לכאן, קואליציה ואופוזיציה, לעבוד למען אזרחי המדינה, וצריך להתייחס לזה בחרדת קודש, לא משנה מאיזה מקום ולא משנה מאיזו פוזיציה. כך צריך לעשות וכך צריך לנהוג. ואני מסתכלת גם על הדברים שהעלתה כאן חברת הכנסת גמליאל, על התקציבים, ושמעתי גם קודם את יושב-ראש המפלגה עם המילים, עם הזה, עם הזועבי, עם הטיבי,

חברות וחברים, אני רוצה לומר לכם, כאזרחית המדינה, אני גאה שהממשלה שאני חברה בה והקואליציה שאני חברה בה עובדות כדי לעשות תיקון היסטורי לכלל אזרחי מדינת ישראל, ערבים ויהודים.

זאת משימה חשובה שהממשלה הזו לקחה על עצמה, עם תוכנית ממשלתית מתוקצבת.

לשמוע בדבריה של המציעה, של חברת הכנסת גמליאל, שהליכוד ושותפיו, ויושב כאן גם נציג ש"ס, חושבים שהם הביאו והם עשו הרבה לטובת הציבור הערבי. אני חושבת שזה טוב, זה חשוב.

לא הצלחתם. לא תיקנתם. לא מקבלות תקציבי מעונות כי הן חרדיות. במשך 12 שנה רק העמקתם גם את הפערים, גם את האי-שוויון, ככה אתם פועלים לכלל אזרחי ישראל. גם את הפערים, גם את האי-שוויון. חבר הכנסת ארבל, יש לך עשר דקות. אתה מנמק את הצעת האי-אמון הבאה, אז יהיו לך עשר דקות להגיד, והשרה,

תישאר באולם. העמקתם גם את הפערים וגם את האי-שוויון.

אבל בפעם הבאה שתנופפו בכל מיני שמות של ערבים כדי להגיד שכביכול אם נותנים כסף לציבור הערבי,

תקציבים ממשלתיים,

בתשתיות, בחינוך, במניעת פשיעה, בתרבות, בסביבה, זה דבר שהוא לא רק לגיטימי אלא גם ראוי ונכון לעשות אותו. ואני שמחה שהתייחסת לזה בדברייך, חברת הכנסת גמליאל, כי בפעם פעם הבאה שיושב-ראש מפלגתך יגיד שהשקעה לטובת אזרחי המדינה, ינופף באיזה שם ערבי, לא משנה אם זה זועבי או טיבי או עבאס או לא משנה מה, וינסה לעשות לזה דה-לגיטימציה, תזכירי לו שזה חשוב להשקיע לטובת אזרחי המדינה, יהודים כערבים. זה חשוב בשביל השוויון, זה חשוב בשביל המחויבות הציבורית שלנו,

חשוב לבנות כבישים, וחשוב להשקיע גם בנגב ובנצרת ובכפר קאסם, בכל המקומות האלה. הרי יושב-ראש המפלגה שלך בעצמו, ערב הבחירות, הלך בדיוק לאותם יישובים כדי להבטיח להם תשתיות וכספים וסיוע אזרחי. הוא עשה את זה במטרה להרוויח קולות. ראש עיריית נצרת עלי סלאם, שישב אתמול בפגישה אצל ראש הממשלה החלופי, נתניהו ניסה לרתום אותו לקמפיין שלו בעצמו. אז בפעם הבאה שהוא ינסה ללהטט בין להסביר שאנחנו עשינו לבין להסביר שלהשקיע באזרחי המדינה זה זועבי וזה חמאס וזה אני לא יודעת מה, אז אנחנו צוחקים, כי אנחנו עושים ואנחנו עובדים. באמת, אני רואה את זה במשרד להגנת הסביבה, תוכנית חסרת תקדים. פעם ראשונה שהמשרד להגנת הסביבה משתתף בתוכנית ממשלתית לטובת הציבור הערבי. בהחלטת הממשלה הקודמת,

המשרד להגנת הסביבה לא היה חלק מההחלטה הזו. עכשיו הוא חלק, בסכום של למעלה מחצי מיליארד שקל לשיפור מצב הסביבה בחברה הערבית.

זו אחת מתוכניות הדגל שלנו במשרד להגנת הסביבה. אז נכון, עושים פשרות ויש הרבה ביקורת,

על הממשלה הזו, וזה בסדר גמור. גם לנו יש משברים, והכול טוב.

אנחנו גאים במהלכים האלה, ואנחנו גאים במיוחד, ואולי אפילו דווקא, כולל המשברים של הימים האחרונים, של השעות האחרונות, אחת מנקודות החוזקה של הממשלה הזו היא היכולת שלה להביא יחד ולהושיב יחד ימין ושמאל, יהודים וערבים. השנאה וההסתה ודברי הבלע שאנחנו שומעים נגד,

עברו לאופוזיציה, והם כבר לא נשמעים היום משולחן הממשלה לעבר אזרחי המדינה, שזה לא מגיע להם, ממש לא מגיע להם.

אני רואה פה את סגן השר חמד עמאר, שידבר אחריי,

השר במשרד האוצר, ואנחנו,

נעביר תקציב. נעביר תקציב. דיברה גם חברת הכנסת גמליאל. היא אמרה, אנחנו נתנו תקציבים, איך אמרת? רגע, רשמתי את זה, סליחה. דיברת על התקציב: "אנחנו לא נתנו כסף פוליטי". אתם לא העברתם תקציב, על מה את מדברת? שנתיים לא העברתם תקציב בכלל, את תקציב המדינה, שזו תוכנית העבודה הממשלתית,

וזאת התוכנית שקובעת ומחלקת בין משרדי הממשלה את הכסף כדי לפעול.

כשנכנסתי לתפקיד נפגשתי עם ראשי רשויות ברחבי הארץ. את יודעת מה הם אמרו לי? אנחנו שלוש שנים בתפקיד ולא ראינו תקציב מדינה. ראשית, את מטעה את הציבור. זה המחדל שלכם. זאת הבושה שלכם. את מטעה את הציבור. את תקציב המדינה הפלתם קורבן למסע הישרדות פוליטי של נאשם בשחיתות.

זה לא יעזור לכם,

תתביישו לכם. את לא משכנעת כבר אף אחד. עד שסוף-סוף נכנסה ממשלה אחרת

כולנו הזלנו דמעה ביחד איתו, וידענו שאנחנו עושים משהו חשוב, לא בגלל משחק פוליטי ולא בגלל מחויבות פוליטית לאדם אישי כזה או אחר, אלא כי זה הדבר הנכון לעשות לטובת אזרחי המדינה. אז כן, יצאנו משיתוק. הגדרנו את הטיפול בפשיעה בחברה הערבית בכלל, ובנגב בפרט, כיעד לאומי. לנושא הוגדר תקציב של למעלה מ-5 מיליארד שקלים ופרויקטור, סגן השר יואב סגלוביץ', שהיום ישב כאן בשדולה בכנסת ותיאר את הפעולות. הוקמה ועדת שרים בראשות ראש הממשלה עם השב"כ,

רשות המיסים,

והדבר הזה מראה כבר את אותותיו בשטח. האחריות שלנו לאזרחי המדינה התבטאה גם בהקמת ועדת חקירה לאסון מירון ומתווה פיצויים למשפחות ההרוגים. הממשלה העבירה תקציב שיש בו ככה: 2 מיליארד שקלים תוספת למשרד הבריאות, לבסיס התקציב, 700 מיליון שקלים לבסיס התקציב של משרד הרווחה, מהם 100 מיליון שקל לטובת המאבק באלימות במשפחה ו-50 מיליון לביטחון התזונתי, מיליארד שקל למשרד החינוך, 700 מיליון מתוכו לבסיס התקציב ו-300 מיליון לפרויקט מיוחד לצמצום פערים בין הפריפריה למרכז. כן, אתם דיברתם הרבה על פריפריה, אבל אנחנו עושים. אישרנו הקמה של שני בתי חולים חדשים, אחד בבאר שבע, אחד בקריית אתא, תקציב למיגון הצפון, אחרי שנים שהצפון הופקר ללא מקלטים וללא מיגון, תוספת תקציבית של 2 מיליארד שקל לבריאות במטרה לשקם את המערכת הזו, שהפכה חולה, מיליארד שקל לנכי צה"ל, 1.5 מיליארד שקל לאזרחים הוותיקים שזכאים להבטחת הכנסה, במטרה להבטיח הכנסה בגובה 70% משכר המינימום.

חסרי תקדים, חברות וחברים. הזכרת בדברייך, אומנם זה לקח קצת יותר מקום בדברים הכתובים, ובדברייך יותר התרכזת ב"סופרלטיבים", אבל אני כן אציין כמה מילים לסיום בתחום האקלים. חברת הכנסת גילה גמליאל, את יודעת שמשרד הגנת הסביבה ומשרד האנרגיה הם שני משרדים שצריכים ואפילו חייבים לשתף פעולה באופן הדוק לטובת המאבק במשבר האקלים. את ושר האנרגיה שהיה בתקופתך, יובל שטייניץ, למרות שאתם מאותה מפלגה, לא דיברתם אחד עם השני. עשיתי את הפריימריז שלכם על חשבון צורכי האקלים של מדינת ישראל.

השרה קארין אלהרר ואני, ביחד עם כלל משרדי הממשלה, עם משרד האוצר, עם משרד הכלכלה,

עם משרד התחבורה, עם משרד החקלאות,

מביאים תהליכים חסרי תקדים, אף אחד לא קונה את זה.

אם היית קוראת,

אם היית מבינה משהו בתחום הסביבה ואם היית יודעת לקרוא חוקים היית רואה שחוק האקלים שעבר בממשלה הוא שאפתני פי אלף מפיסת הנייר שאת פרסמת ולא עשית איתו כלום,

לא קידמת אותו, לא עשית דיונים, לא ישבת עם שותפים אחרים בממשלה. הפצת, הכול טוב ויפה, אבל אנחנו עבדנו. באנו לעבוד, ועשינו עבודה היקפית וחסרת תקדים שהביאה את החוק הזה, שידאג לדורות הבאים, ידאג לילדים שלך ושלי, כולם יודעים שאת ממש מכרת את הסביבה.

ידאג לילדים שלך ושלי הרבה הרבה אחרי שאת תצאי מהפוזיציה הפוליטית שביבי נתניהו מושיב אותך בתוכה.

הבאנו החלטות ממשלה במיליארדים

התחבורה, חשמול התחבורה, אנרגיות מתחדשות. כל הדברים האלה כבר בעבודה.

חברת הכנסת גמליאל, אני אתחיל לנכות מחמש הדקות של ההודעה האישית אם תמשיכי להפריע לשרה. היא כל הזמן פונה אליי.

ביקשת הודעה אישית, אני אפשרתי לך, אז אל תפריעי לשרה. סליחה,

אבל אתה יודע מה הבעיה?

חמש דקות לא יספיקו. היא פונה כל רגע, כל רגע. הכול בסדר, רק לא להפריע לה. אם זה שיח ושאלה-תשובה,

אבל כרגע את פשוט מפריעה לה לדבר.

את מדברת בו זמנית וזה מפריע לשרה להשיב להצעה שלך.

אבל איך מתקנים דברים לא נכונים ששרים אומרים מעל הבמה? בשביל זה לפי התקנון אישרתי לך חמש דקות כהודעה אישית אחרי ההצבעה על האי-אמון.

אדוני היושב-ראש, קריאות ביניים זה מקובל בפרלמנט. מקובל, בסדר.

אבל אל תפריעי לשרה.

שלא תגזים עם השקרים.

אדם טבע ודין זה פתאום ארגון שלא מתייחסים אליו.

אני האזנתי לדברייך, הקשבתי בקשב רב, ואני מתייחסת חזרה מפני שאת המציעה. אם את רוצה, אני יכולה לדבר על מה שאני רוצה. אם את רוצה שאני אתייחס לדברייך, אז אני אגיד לך שדוח מבקר המדינה, את לא מתייחסת לדברים, את מסלפת דברים.

את זכאית לומר את שקרייך כראות עינייך,

אבל דוח מבקר המדינה שהתפרסם ממש כמה חודשים אחרי שנכנסנו לתפקיד הגדיר את הטיפול במאבק במשבר האקלים כנע בין אפס לפיגור. זה הסיכום של התקופה שלכם, לא, זו לא התקופה שלי. של עשר שנים, של התקופה שלכם, שבה לא עשיתם כלום,

את יכולה לומר מה שאת רוצה. דיברתם ולא עשיתם. אבל אנחנו מתחילים לתקן בכל התחומים.

בכל התחומים.

תיארתי כאן, בתחום החינוך, בתחום הבריאות, בתחום הפשיעה וגם בתחום הסביבה. על איזו תקופה דוח המבקר מדבר, את יכולה לומר? וגם בתחום הסביבה. את יכולה לומר על איזו תקופה הדוח מדבר?

אנחנו מצמצמים פערים של שנים ארוכות שאתם השארתם באמת בכל התחומים,

עוד רגע את פה. עוד רגע את באופוזיציה.

תתרגלי.

בניגוד אלייך, חברת הכנסת גמליאל, זה לא מפחיד אותי. מעכשיו תתרגלי. נושיע את הסביבה וניפטר ממך בתור השרה הכי גרועה שהייתה.

פה ופה, אותו דבר.

יש כאלה שחושבים שאפשר לעבוד רק אם יושבים בצד אחד של האולם. אלקין לא הזיק, את מזיקה.

אנחנו באנו לעבוד, ונמשיך לעשות את זה כל זמן שהבוחר ייתן לנו, לעבוד על אנשים בעיניים. תמר, את מאמינה לעצמך? אוה, הינה, חבר הכנסת מיקי זוהר, את מאמינה לעצמך? למה לא שמעת אותי מההתחלה?

את אומרת לי שהשרידות הפוליטית על הכיסא לא חשובה לכם? מרצ מכרה את כל האידיאולוגיה שלה.

את אומרת שלא מכרתם, אפס בסקרים. איך זה קורה שאתם אפס בסקרים? רבותיי, זו לא שעת שאלות לשר, זו הצעת אי-אמון לשר,

חבר הכנסת מיקי זוהר,

אתה יודע, אני לפעמים,

אני לא באה לפה הרבה, לכנסת, אבל אני מסתכלת עליך. אתה הולך פה מבולבל, סהרורי, לא מבין איפה, מי שם אותך,

אופוזיציה זה חלק ממשטר דמוקרטי תקין ותתחילו להתרגל.

להתרגל, אתם שמרתם על הערכים שלכם? מה עשיתם בשביל להט"בים? מה עשיתם? מה מרצ עשתה בשביל להט"בים?

הקראתי ארוכות את הישגי הממשלה. אתה לא היית פה,

נכון שאתם יושבים עם להט"בפובים וכהניסטים וגזענים, והכול בסדר, בשביל הבלוק הכול טוב. תמכרו את חיילי צה"ל, תמכרו את כולם, למה? כי ביבי אמר. זו הדמוקרטיה החדשה נוסח הליכוד. אבל אנחנו, על אפכם ועל חמתכם, עושים ועובדים, אתם ללא בוחרים כבר.

וכמה זמן שהציבור הישראלי ייתן לנו אנחנו נמשיך לעשות. ודרך אגב, אם נהיה באופוזיציה גם נמשיך, לא כמוכם. תודה. כל זמן שמנסור עבאס וזועבי ייתנו לכם.

תודה רבה לשרה להגנת הסביבה תמר זנדברג. כפי שאמרתי, אני מאפשר לחברת הכנסת גילה גמליאל חמש דקות הודעה אישית, אבל אחרי ההצבעה. אנחנו נעבור לסעיף הבא, הצעת אי-אמון בנושא: ממשלה אכזרית כושלת כלכלית, משבר דיור חסר תקדים, עלייה של 16% במחירי הדיור ועלייה של 40% במוצרי המזון, של סיעת ההתאחדות הספרדית שומרי תורה ש"ס וסיעת יהדות התורה. מי שינמק את ההצעה הוא חבר הכנסת משה ארבל.

עשר דקות לרשותך, אדוני. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים והשרות, חבריי חברי הכנסת, גברתי השרה תמר זנדברג, אנחנו חווינו אתמול תופעה קשה מאוד מחבר מפלגתך, השר עיסאווי פריג', במתקפה ברוטלית וחסרת תקדים נגד בית המשפט, אמירות בלתי נסבלות ובלתי מתקבלות על הדעת. לקרוא לשופט מכהן טיפש ששורף יער שלם זו אמירה מחפירה, ואני מצפה, ציפיתי שבעומדך כאן מעל הדוכן הזה ללא מגבלת זמן, לכל הפחות היית מוצאת דקה אחת כדי לגנות את דבריו המחפירים, אבל כנראה שזה לא מעניין אותך ולא את מיכל רוזין.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבר כמה חודשים שהציבור הישראלי נאנק תחת עול יוקר המחיה שהולך ומחמיר ומחריף מדי שבוע ומדי חודש. אנחנו עברנו שנה לא קלה, שנת קורונה, והיינו חייבים לקבל בה החלטות קשות.

הייתי חלק מהקואליציה שקיבלה החלטות קשות, כמו ממשלות רבות בכל העולם שקיבלו החלטות קשות. לא צריך להצטער על החלטות שהצילו חיי אדם, אבל צריכים להיות מודעים למחירים שלהן, והיינו מודעים למחיר והחלטנו שהמחיר של חיי אדם כבד יותר. הציבור ציפה ליציאה מהקורונה, ציפה לחזור לנורמה, ובמקום זאת, בחסות הממשלה הזו, הוא סובל מעליות מחירים בכל התחומים שהולכות ושוחקות את השכר שלו: מחירי המזון מזנקים בכ-40%; מחירי הדלק מזנקים, בדקות האחרונות ממש נגיד בנק ישראל מפרסם העלאה נוספת של הריבית ל-0.75%, העלאה דרמטית, רק אתמול דנו פעם נוספת ברשות החשמל, כאן נמצאת כבוד השרה אורית פרקש הכהן, שבעברה הייתה גם כן יושבת-ראש רשות החשמל, על העלאת תעריפי החשמל ב-6% נוספים. לאן שלא מסתכלים יוקר המחיה נוגס בצרכן הישראלי ובדייר הישראלי. מחירי הדירות עלו ב-16% בשנה אחת. תכף יעלה לכאן השר חמד עמאר ויגיד "איפה הייתם 12 שנה"; אני מדבר על השנה האחרונה,

היית שר במשרד האוצר. זוהי עלייה חדה שמרחיקה ממיליוני ישראלים את החלום לקנות דירה. עיקר הפגיעה הוא בזוגות הצעירים שעובדים קשה מאוד כדי לחסוך ומרגישים שהממשלה הזו לא רואה אותם. עם עליית מחירי הדירות גם מחירי השכירות עולים. הדברים הרי קשורים זה בזה. במקום לטפל בבעיה מהשורש, גם שר הבינוי והשיכון וגם שר האוצר מרימים ידיים. אין תוכנית עבודה מסודרת, קופצים מתוכנית לתוכנית, מפרסמים תוכניות שעדיין לא קיבלו אישור של הייעוץ המשפטי. אין ראייה לטווח ארוך, משום שהם מבינים שלממשלה הזו אין טווח ארוך. מה שהם שוכחים זה שלמדינה ולאזרחיה, ולעם ישראל, עם הנצח, יש טווח ארוך, והחובה שלהם צריכה להיות למדינת ישראל ולאזרחיה ולא לממשלה הזמנית של בנט ומרצ. שר האוצר הכריז שלראשונה מקום המדינה נרשם עודף תקציבי במשך ארבעה חודשים רצופים. בסך הכול מדובר על 32 מיליארדי שקלים. זה גם לא נכון שזו פעם ראשונה במקום המדינה, אבל נניח לזה, זה לא השקר היחיד של ליברמן. מה עושה משרד האוצר עם הכסף? למה האזרחים לא רואים אותו בחזרה? שר האוצר לקח שיעור ממדינות דיקטטוריות איך להחזיק מדינה עשירה ואזרחים עניים. הכסף שנצבר בקופת המדינה לא נועד להעלות עובש אלא לחזור לאזרחי מדינת ישראל בשירותים, בהורדת מיסים. כשהעודף כל כך גבוה ומנגד יוקר המחיה מקשה על משפחות לא לסגור את החודש אלא להתחיל את החודש, לפי משרד האוצר, הגירעון השנתי הוא הנמוך ביותר מבין מדינות העולם, יש כאן חוסר הבנה של שר האוצר שאנחנו לא בתחרות ואף מדינה לא מקבלת פרס על היותה במקום הראשון. גירעון נמוך עדיף מגירעון גבוה, והנתון על עודף במיסים הוא נתון מעודד באופן עקרוני. אבל החובה המוטלת על הממשלה היא חובה חשובה מכול, השליטה על הארנק הציבורי. תשלומי מיסים נועדו לחזור לציבור ולא לשמש קופה קטנה לחברי כנסת שמאיימים לפרוש מהקואליציה.

כל עוד הוא נמוך ובשליטה, מאפשר לממשלה להשקיע באזרחים, להשקיע בתשתיות, לעודד צריכה, לעודד צמיחה. זה לא מקרה שבמדינות מערביות אחרות הגירעון נמוך יותר, וזה לא מעיד טובות על ההחלטות הכלכליות של הממשלה הזו. ההפך הוא הנכון. מדובר בממשלה שמייסרת את הציבור. הכנסות המדינה ממיסים שוברות כל שיא בממשלה. במקום הפחתת מיסים שתעודד צמיחה, מעלה מיסים חדשים, ממציאה מיסים לטובת הכוונת התנהגות, מיסים שפוגעים קודם כול באוכלוסיות החלשות ביותר בחברה ובמשפחות ברוכות ילדים. לכל מס היגיון משלו, לכל מס חדש היגיון משלו. ביחד יוצרים סביבה בלתי נסבלת לאוכלוסיות המוחלשות ביותר במדינה. במקום להשקיע כסף בחינוך, בהסברה, בהכנת תשתית מתאימה, גם פיזית וגם תשתית דעה ציבורית, הממשלה מטילה מיסים, אם זה מיסי מיצים מתוקים ואם זה מיסי חד-פעמי ואם זה מיסים אחרים. לממשלה יש מחסן מלא בגזרים, אבל היא מעדיפה מקלות על הציבור, ולהכות בציבור עם מקלות עד זוב דם. המקום היחידי, אדוני השר, שחברי הממשלה הזו ראו מישהו משבעת העשירונים התחתונים זה מאחורי הדלפק של מכין הקפה. רק אותו הם פוגשים. וזה נכון לציבור החרדי כמו שזה נכון לציבור הערבי, המסורתי, תושבי הפריפריה, ההתיישבות, תושבי דרום תל אביב. לא במקרה הממשלה הזו הכריזה מלחמה על האופי היהודי של המדינה, על המאפיינים שהם כל כך חשובים לציבור הרחב, פגיעה בכשרות, פגיעה ברבנות הראשית, פגיעה מתוכננת בגיור,

פגיעה בתמיכה במעונות יום לאימהות שכל חטאן הוא שבן הזוג שלהן לומד תורה. במקום לתת יותר לחיילי ישראל, גם במשכורות, גם בתמיכה, גם בשכר לימוד ללימודים אקדמיים ולקבל את הצעת האופוזיציה ליותר תמיכה בחיילים, יש כסף, 32 מיליארד, רוצים להיכנס למאבק בלומדי התורה ולנפח את הפנסיות התקציביות. אני רוצה בדקות הספורות שנותרו לי לדבר על גזרה נוספת שהממשלה הזאת, והיא עדיין, פועלת ופוגעת במוחלשים ביותר בחברה.

אנחנו בסיעת ש"ס הבאנו כסף קואליציוני בסך מיליארד שקלים. חלקו הלך לטובת הפחתת תעריפי המים לכלל האוכלוסייה במדינת ישראל ו-650 מיליון שקלים מתוכו הוקצו לטובת הפחתת תעריפי התחבורה הציבורית, הפחתת מחירים שבעצם הביאה בשורה אדירה לאזרחי ישראל שנוסעים בתחבורה הציבורית, שמרביתם בעשירונים התחתונים, אנשים במצב סוציו-אקונומי שאין ביכולתם לרכוש מכונית פרטית ומשתמשים בתחבורה ציבורית, חלקם סטודנטים, חלקם משפחות ברוכות ילדים. ובמחשכים מגיעה שרת התחבורה, במהלך פגרה, כאשר הכנסת לא נמצאת כאן וועדת הכלכלה לא מתכנסת כדי לפקח על עבודת הממשלה באופן אקטיבי, ומקדמת רפורמה שמעלה מחירים בשם הרצון לייצר אחידות בתעריפים. במקום לאחד את כל התעריפים לתעריף נמוך ולהוזיל את התעריפים, בוחרת שרת התחבורה לעשות איחוד תעריפים למעלה. המשמעות היא שבעפולה, בטבריה, בעכו, משלמים יותר כסף.

ציפיתי מחבר כנסת כמו מיכאל ביטון, חבר כנסת חברתי, יושב-ראש ועדת הכלכלה, שלא יאפשר לזה לקרות. ציפיתי ממך,

כאיש פריפריה, כאיש הצפון, שמבין מה זה קושי של אדם שאין לו כסף להתחיל את החודש לעלות ולשלם על אוטובוס, למנוע את זה. למה צריך לשלם יותר? מה ההצדקה החברתית של זה? אנחנו הבאנו 650 מיליון שקלים כספים קואליציוניים. כשיספרו לכם על סחטנות תראו להם את הנתון האמיתי הזה, כסף קואליציוני של מפלגה שהולך לכלל אזרחי מדינת ישראל, דתיים וחילונים, יהודים וערבים,

לטובת הפחתת תעריפי התחבורה הציבורית. אבל הממשלה הזאת, כלום. לממשלה אין לגיטימציה ציבורית. היא לא נהנית מרוב בכנסת. היא בטח לא נהנית מרוב בציבור. רוב העם מואס בה. היא לא עוסקת במשילות, היא לא עוסקת בטיפול בבעיות שמעסיקות את הציבור, במחירי הדירות המאמירים, ביוקר המחיה, מחירי המזון, מחירי הדלק, מחירי החשמל, האינפלציה הדוהרת. הכסף שלכם, אזרחי ישראל, שווה פחות. ממשלה שעוסקת בכיבוי שרפות, כל שבוע חבר כנסת אחר מאיים בפרישה ומקבל ליטרת בשר. כל שבוע בכיר אחר בלשכה של בנט מתפטר. היחיד שלא מתפטר בינתיים הוא היחיד שחייב להתפטר, וזה ראש הממשלה בנט. הגיע הזמן לנהוג ברחמנות כלפי הציבור, ברחמנות גם כלפי הממשלה שמיצתה את ימיה, ולהביא לסיומה. אני קורא לכם, חבריי חברי הכנסת, להצטרף ולהצביע בעד האי-אמון.

תודה רבה לחבר כנסת ארבל. מי שישיב על ההצעה זה השר במשרד האוצר חמד עמאר, בבקשה. השר חמד עמאר מתגורר בשפרעם. אני לא יודע אם במונחים של היום אפשר להגיד שזה פריפריה או לא.

במונחים של היום זה כבר לא פריפריה, שפרעם. בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השרים, פריפריה, שפרעם נחשבת פריפריה, כן. רק במדינת ישראל מרחק מהמרכז של שעה וחצי זה פריפריה. במדינות אחרות שעה וחצי זה פרבר באותה עיר, באותה בירה. לפני שאני אתחיל ואשיב על

שהגישה ש"ס, אני רוצה לגעת בנושא של ממדים ללימודים. אדוני היושב-ראש,

מיליארד וחצי למועצות הערביות היום. זה שוחד בחירות. אני שואל איך זה

אני רואה בהם אזרחי מדינת ישראל. אם אתה רואה בהם לא אזרחי מדינת ישראל, אם אתה רואה בהם לא אזרחי מדינת ישראל, ואתה גם כיושב-ראש ועדת הכספים העברת גם למגזר הערבי כשישבת שם, אז זה משהו אחר. אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה, שלא יעבירו להם תקציבים בכלל? שאלתי מה, הם לא גרים כאן? הם לא חלק ממדינת ישראל? אם אתה לא רואה בהם חלק ממדינת ישראל, תצא לכאן, תבוא תעמוד במקומי ותגיד. הם חלק ממדינת ישראל. אני דאגתי, מעונות יום לאברכים, הם לא חלק מישראל? הם חלק ממדינת ישראל.

אני רוצה לגעת בנושא של ממדים ללימודים. לא מגיע להם, אני מתבייש בכם, חברי הליכוד. תתבייש, תתבייש. מתבייש בכם, חברי הליכוד. מכם אני לא מצפה שתצביעו על ממדים ללימודים. מכם אני לא מצפה, בכלל לא. אתם יכולים לא להצביע, אתם יכולים להצביע נגד. אבל חברי הליכוד, שרק בשבוע שעבר שמעתי חלק גדול מהם שאמרו: אנחנו נצביע בעד.

50 מיליון, 50 מיליון,

כשתהיה בשלטון תשנה את החוק.

היית בשלטון ולא עשית את זה, אז אני בא לעדכן אותך.

ממדים ללימודים, אתם פגעתם באברכים, פגעתם בלומדי התורה. לא נתתם להם מעונות יום.

זה התחיל כשאביגדור ליברמן היה שר הביטחון ב-2016. איזנקוט היה הרמטכ"ל. זה התחיל ב-2016. זה לא התחיל מהכסף של הממשלה, לא כסף של התקציב. זה היה מתרומות של ידידי צה"ל בארצות הברית. ברגע שהופסקו התרומות אתם הייתם בשלטון ולא תיקנתם את החוק. הליכוד היה בשלטון, ראש הממשלה היה ביבי נתניהו, ולא תיקן את החוק. היום הוא רוצה להבטיח: אם לא יהיה 100%, אנחנו נצביע נגד. אני רוצה שיסתכל על חייל משוחרר, אני רוצה שיסתכל על לוחם, על חייל בודד, על עולה חדש, בעיניים, קיבלתם, 32 מיליארד עודף, 32 מיליארד עודף.

אני רואה את חברי הליכוד שיושבים כאן. למה אתה פוסל אותי? אמרתי לך, ממך אני לא מצפה.

שהם יסתכלו בעיניים לחיילים.

יגידו לכם: אנחנו לא מצביעים לממדים ללימודים, או הכול או לא כלום. הייתם שם, לא עשיתם את זה.

היה כלום, היה כלום. למה אתם לא אומרים את זה לציבור? זה נקבר ב-2020. היית ראש ממשלה, ביבי נתניהו. למה לא הבאת את זה לחוק? למה לא הבאת את זה ל-100%? כי לא רצית לתת. ב-2008, היום סיפר את זה יושב-ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, צעירי הליכוד עמדו ואמרו: אנחנו נהיה בשלטון, ניתן שנת לימודים חינם. אמרו, כמו שאומרים עכשיו. לא היה ולא נברא. לא הייתה שנת לימודים חינם ולא היה כלום. זה אותו דבר עכשיו. אבל אני רוצה שתסתכלו לחיילים המשוחררים בעיניים, לאנשים שנלחמו למען המדינה, לאותם עולים חדשים שהגיעו לכאן ושירתו בצבא, לאותם חיילים בודדים, להסתכל להם בעיניים ולהגיד להם: אנחנו לא מצביעים, אנחנו לא נותנים לכם ממדים ללימודים. או שאנחנו נותנים לכם את כל הכסף או תחכו עד שאנחנו נהיה בשלטון.

זה מה שנעשה.

זה מה שנעשה. חבר הכנסת אשר, רק נכנסת, כבר מפריע. לא הספקת אפילו להיכנס, כבר מפריע. לפחות תשב. הוא לא יודע מי זה. מי זאת זועבי? אמרת לה את

שוחד, תודה. חבר הכנסת אשר, תודה. אם אתה רואה שזה שוחד, יש לך משטרה. תלך למשטרה, תגיש תלונה ותגיד את זה. אל תגיד כאן במליאה. לך למשטרה, תגיד את זה. למה אתה צועק את זה כאן? בשנת 2021 הגיע קצב הבנייה לשיא היסטורי של למעלה מ-25 שנה ועמד על למעלה מ-63,000 יחידות דיור חדשות. מספר יחידות הדיור שקיבלו היתר בנייה בשנה זו עמד על היקף משמעותי של למעלה מ-76,000 יחידות דיור חדשות. כשאני אומר 25 שנה ושיא, זה אומר שהממשלות הקודמות לא קידמו את הבינוי. אנשים רוצים לקנות דירה, לא מוצאים דירה, המחירים עולים. זה מה שאנחנו עושים עכשיו, מגדילים את ההיצע שעתיד להביא לגידול נוסף בתחילת הבנייה בשנים הקרובות.

משרד השיכון ורשות מקרקעי ישראל ביצעו היקף עסקאות משמעותי בקרקעות מדינה והביאו למכירה של למעלה מ-62,000 יחידות דיור אשר עתידות להיבנות בקרקעות אלה.

גם במסגרת חוק ההסדרים

הממשלה תקדם צעדים שונים להאצת הבנייה ולמיתון ביקושים. נוסף על צעדים להפחתת מחירי הדיור, ממשלת ישראל מבצעת צעדים רבים להגברת התחרות והורדת יוקר המחיה במוצרי צריכה בסיסיים. במוקד הצעדים, בעוד כשבוע נכנסת לתוקף הפעימה הראשונה של הרפורמה ביבוא. כך מוצרי צריכה רבים כמו עגלות תינוק, מיטות,

נורות וצעצועים ייכנסו למסלול יבוא חדש על בסיס רגולציה בין-לאומית והצהרה בלבד, ללא צורך בבדיקה נוספת בארץ או התאמה לתקן מיוחד. בספטמבר הקלות אלה יחולו במלואן גם לעניין מוצרי חשמל. מתחילת 2023 יחולו גם במוצרי מזון ותמרוקים.

במסגרת תוכנית "מכס אפס", צפויים לרדת מכסים בשווי 12% על מגוון מוצרים.

ביום רביעי האחרון חתם שר האוצר צו לביטול מכס על חלקי חילוף לרכב, חומרי גלם לבנייה, כלי מטבח, מוצרי טקסטיל, אופניים ועוד. צעדים אלה צפויים להוריד עלויות רגולציה מיותרת, להגביר את התחרות ולהביא להפחתת מחירים ולהפחתת יוקר המחייה. אני שוב פונה לחברי הכנסת מהליכוד: תסתכלו לחיילים בעיניים ותגידו להם: אנחנו נעשה את זה כשנהיה בממשלה, ואז תגרמו שהם לא יקבלו כלום עכשיו. תתביישו לכם. תודה רבה לשר חמד עמאר. אנחנו נעבור לדיון סיעתי. ראשון הדוברים, חבר הכנסת מיקי זוהר, מטעם סיעת הליכוד. בבקשה, מיקי זוהר, שלוש דקות לרשותך.

דווקא בנושא

יש עוד נושאים חשובים, אבל אם יש לי במה, אז אני יכול גם לנצל אותה. קודם כול נדבר על סערת ממדים ללימודים. אז קודם כול צריך לפרגן לקואליציה,

לא מכובד, לא ראוי, אבל הוא מצליח לכם.

אין ספק שאתם מנסים לשכנע כרגע את הציבור באיזושהי המצאה שאנחנו מתנגדים לחיילי צה"ל, ובינתיים זה עובד לכם. אבל אני יכול להגיד לכם דבר אחד, אני נותן לכם ספוילר: בסוף, האמת טיבה להתברר, וידעו כולם שמי שנגד חיילי צה"ל זה דווקא הקואליציה והממשלה הנוכחית, בטח ובטח לא אנחנו באופוזיציה.

סיבה ראשונה: אנחנו אלה שהעלינו את שכר חיילי צה"ל בזמן אמת כשהיינו בקואליציה. אנחנו אלה שבשנת 2016 הענקנו לחיילי צה"ל 100% מימון במלגה. אנחנו באים ואומרים שגם עכשיו צריך לתת 100% מימון לחיילים, בזמן שהקואליציה רוצים לתת רק 66%. עכשיו,

לא מדובר בכל כך הרבה כסף. מדובר בסך הכול בתוספת של 50 מיליון שקל שאנחנו באופוזיציה רוצים להעניק לחיילי צה"ל והקואליציה מתנגדת. למה היא מתנגדת?

שאלה טובה, חבר הכנסת אלעזר שטרן. השר. השר אלעזר שטרן, סליחה. נכון, שר,

למה אתם מתנגדים? למה אתם לא מוכנים לתת 100%? עוד מעט תשמע.

ההוצאות גדולות, צריך לשלם לחברת הכנסת רינאוי זועבי, צריך לשלם כסף למנסור עבאס, צריך לשלם מאות מיליונים לאחמד טיבי. את כל הדברים האלה צריך לממן. כשאתה רוצה לממן סכומים כאלה גדולים, מה לא נשאר? לא נשאר לחיילי צה"ל תקציב, וחיילי צה"ל משלמים את המחיר בגלל הקואליציה הרעועה הזאת. עכשיו מצפים מאיתנו כאופוזיציה לגבות את החלטות הקואליציה. למה שנעשה את זה? הרי מה יותר טוב לחיילי צה"ל, ממשלת ימין בהנהגת הליכוד או ממשלת שמאל יחד עם מנסור עבאס כלשון מאזניים בתמיכת הרשימה המשותפת? ברור שממשלת ימין יותר טובה לחיילי צה"ל.

אנחנו צריכים לעשות הכול להפלת הממשלה, וכדי להפיל את הממשלה, אנחנו צריכים להצביע נגד ההחלטות שהממשלה הזו מביאה,

מי שמצפה מאיתנו להיות איזושהי חומת מגן לקואליציה הנוכחית טועה, ואני מודיע לו שלא יבנה על זה. אבל אני כן אומר שאנחנו אלה שנדאג לחיילי צה"ל, אנחנו ניתן לחיילי צה"ל את מה שצריך, בין שזה יהיה בכנסת הזאת ובין שזה יהיה בממשלה שאנחנו נרכיב בפעם הבאה. וגם, אם צריך זה יהיה רטרואקטיבית. חיילי צה"ל לא ייפגעו, בטח לא במשמרת שלנו. אבל במשמרת של הקואליציה הזו חיילי צה"ל הם שמשלמים את המחיר על הממשלה הרעה והלא-טובה הזו לישראל.

תודה רבה, חבר הכנסת מיקי זוהר. הדובר הבא, מטעם סיעת יש עתיד, השר אלעזר שטרן. בבקשה, אדוני, גם לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, הגיע הזמן לומר את האמת.

אוה, אוה, מה, לומר את האמת. לא, ביחס למה שאתם אומרים, חבר הכנסת מרגי.

אני אגיד מה שמעתי. עדים במדים, ממדים ללימודים, אני העליתי את ממדים ללימודים כאן שלוש פעמים,

שלוש פעמים בהצעת חוק. יש פ"אים כתובים, תבדקו את זה. התנגדתם. אמרתם: זה מתרומות, חיילי צה"ל זה מתרומות. עכשיו אתם באים ומנסים למכור לציבור: ניתן 100%. איפה הייתם עשר שנים? איפה הייתם שלוש שנים? איפה הייתם שנתיים? אני אגיד לכם איפה הייתם. לפני שבוע שמעתי שהח"כים החרדים וגם סמוטריץ', גם חרדי, לצורך העניין, מזהיר את נתניהו שאם לא יצביעו כולם כגוש אחד נגד ממדים ללימודים,

הברית הזאת של האופוזיציה. שמעתם? עכשיו, למה?

אני אגיד לך למה.

בגלל, אולי, למה נותנים רק לחיילים? אולי גם צריך לתת, לא, לא, אל תלך לשם.

למה, רמאי, מסית, עלוב. לפי הצעת חוק שלי, חבר הכנסת מרגי. אפשר רגע? יש לי שלוש דקות. אל תדאג,

חבר הכנסת אשר, תודה. אני אגיד למה. אלוף ברמאות.

כל עוד אתם תפריעו, אני פשוט אוסיף לשר לדבר. תן לו. מה זאת התנועה הזאת? שקרן. אין לו אומץ לדבר עם זועבי, זועבי.

חבר הכנסת אשר, תודה רבה. חבר הכנסת אשר, זה שאתה מסתובב באולם ומאיים מכל נקודה זה לא יעזור. תודה. אתה מסית.

חבר הכנסת אשר, צא החוצה. אני יוצא. (חבר הכנסת יעקב אשר יוצא מאולם המליאה.) חבר הכנסת אשר, לא יודע מה קרה לו. עוד לא אמרנו אפילו בגלל שהם רוצים לתת את הכסף גם לחיילים בישיבות, אפילו את זה לא אמרתי. על חיילי צה"ל שמגינים עליהם, לזה הוא מתנגד? על זה אמרו לראש הממשלה: אם תסכים לממדים לימודים אנחנו יותר לא נבוא לברית האופוזיציה?

למה לא נתתם את שני השלישים שאנחנו חושבים שצריך לתת? כן, 66%. אתם רוצים 100%?

אבל למה לא נתתם קודם?

אתם מוכנים בגלל שחבר הכנסת מיקי זוהר עמד פה קודם ויצא לפני התשובה, שיש עליכם לחץ ציבורי איך אתם מצביעים נגד חיילי צה"ל. זה היה מה שאמרתם כאן לפני שבוע. רק מה קרה? פתאום הלחץ הציבורי אומר: איך אתם נגד חיילי צה"ל? אז אמרתם: 100%. דרך אגב, למה 100%? 150% תיתנו. הרי מה שאנחנו נגיד, אתם תגידו עוד יותר. איפה הייתם? נגיד שכר מינימום, תגידו שני שכר מינימום. למה? אפשר לתת וצריך לתת לחיילי צה"ל שכבר לומדים, דרך אגב, אל תגידו רטרואקטיבית, לומדים עכשיו באוניברסיטאות. אמרו שייתנו להם. כרגע מממנות את זה קרנות. אני לא רוצה להזכיר את השמות של הקרנות. קרן רוטשילד, מפעל הפיס, הם התורמים המרכזיים. האם לא נכון שהכנסת הזאת,

האם לא נכון שהכנסת הזאת תחליט שאת זה תשלם מדינת ישראל? ואני אומר עוד פעם, האמירה הזאת של "אנחנו לא נסכים" שהייתה פה בכנסת, כנסת אחרי כנסת אחרי כנסת תחת שלטון הליכוד, אמרו: אנחנו נפנה לתורמים. הגיע הזמן, וזה מה שנעשה היום. אני עוד קורא לכם: יש אפשרות לאופוזיציה להתאחד יחד איתנו, לא לעשות מזה עניין מפלגתי. אתה עושה את זה מפלגתי. אתם עושים את זה פוליטיקה. לפחות על חיילי צה"ל, על הלוחמים שבהם, בואו נסכים. תודה, אדוני. תודה רבה לשר אלעזר שטרן. הדובר הבא, מטעם סיעת ש"ס, ינון אזולאי. חבר הכנסת אזולאי. זה החוק הכי פופוליסטי שאתם מעלים היום.

מי שרוצה להמשיך את הוויכוח, אפשר לעשות זה בפרסה,

אבל לא להפריע לדוברים. החוק יעלה, אנחנו, אתה רק נכנסת וכבר מפריע.

אפילו לא התיישבת במקום שלך, כבר מפריע. אדוני, אני מחמם את האירוע. לא צריך לחמם את האירוע, מספיק חיממו לפניך.

שלוש דקות, חבר הכנסת אזולאי. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. הינה, קיבלת אפילו שמונה שניות נוספות.

כבוד השרה, חבריי חברי הכנסת, אנחנו מדברים אבל עם ישראל סובל, סובל מיוקר המחיה. אני רוצה להקריא לכם הודעה: עקב העלייה ביוקר המחיה הודיעה הממשלה כי תציע כרטיסי רכבת בהנחה של כ-50% במטרה להקל על יוקר המחיה העולה בחדות ולספק אלטרנטיבה לתחבורה הפרטית שהופכת ליקרה בעקבות מחירי הבנזין והדיזל. הממשלה הודיעה בסוף השבוע על מכירת הכרטיסים הגדולה, שכוללת הפחתה של 50% לכל היותר בכמה קווים פופולריים. מישהו שמע על ההודעה הזאת?

כי בבריטניה יודעים מה זה יוקר המחיה, כי בבריטניה יודעים מה זה חלש. וגם בגרמניה עשו, סבסדו בתחבורה, גם נתנו חופשי-חודשי שם ב-9 אירו. אבל במדינת ישראל לא מספיק שלא מסבסדים, גם לוקחים מהציבור. אנחנו רואים את זה, שוב מחירי הדלק עולים. אתמול הודיעה רשות החשמל שמחירי החשמל יעלו. אז תשאלו: מה אתם רוצים, מחירי החשמל, פחם,

זה כל המדינות. את הבלו הורידו בחצי שקל, לכמה זמן? לשלושה חודשים. עוד מעט זה כבר נגמר ועדיין לא הבאנו את הצו פה לדיון במליאה, אבל לשלושה חודשים. מה יקרה אם מדינת ישראל, לפחות כמו העלייה שהייתה בדלק, תפחית את הבלו?

מה יקרה אם במחירי החשמל נסבסד את החלשים כמו בטבלת ההנחה בארנונה? מה יקרה אם נעשה את זה במים? אבל חבר הכנסת ארבל ואני הגשנו הצעת חוק בעניין, של סבסוד משפחות מוחלשות, ומה קרה? בקואליציה החברתית דחו אותה, כי לא באמת אכפת להם מהחלשים. הם רוצים לקחת דווקא מהכיס של החלשים. דווקא מהם הם לוקחים. מחירי הדיור עלו בחודשיים האחרונים ב-1.9%, השלימו 16% בשנה האחרונה. מחירי הדיור. אני לא מדבר על השכירות, שאתמול פורסם שבחיפה, עלייה של 20% במחירי השכירות, בתל אביב בכרם התימנים, עלייה של 21%, ברמת גן, יד לבנים, עלייה של 23%, בירושלים, בנחלאות, 25% עלייה וכן הלאה בכל מקום ומקום. אז מדינת ישראל, ממשלת ישראל הכושלת, מה אתם חושבים, שאתם טובים לחלשים? עוד לא מצאתי משהו שאתם טובים בו לחלשים. אתם רעים לחלשים, רעים לאזרחים. ונפתלי בנט, באת לעשות אקזיט. אתה איש עסקים מצליח, מדינאי כושל. לכו הביתה. תודה רבה לחבר הכנסת ינון אזולאי. הדובר הבא, חבר כנסת מטעם סיעת כחול לבן, מופיד מרעי,

לפי התקנון אני לא חייב לענות לך, נכון?

אבל אם אתה רוצה, אתה יכול לענות. לא יודע על מה, אשקול את הצעתך. שלוש דקות, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. גברתי השרה, חבריי וחברותיי חברות הכנסת וחברי הכנסת, אפשר, חברים? רק שנייה. לא, הם ממשיכים פשוט את הדיאלוג. חבר הכנסת אשר וחבר הכנסת אזולאי, תכבדו את חבר הכנסת מופיד מרעי,

אז רגע, אני עוצר לך.

תודה. אני רוצה לדבר על החוק, על ממדים ללימודים. כמי שפיקד שנים רבות על חיילים, מכיר ומוקיר את התרומה שלהם לביטחוננו, ולא מעט בזכותם, אדוני היושב-ראש, אנחנו נמצאים כאן, אם אלה חברי כנסת ששירתו בצבא ואם אלה שלא שירתו בצבא. החיילים אליהו מחצור, אבשלום מירוחם, זיידן מיאנוח, חדד מנצרת, רחאן מרומת הייב ומוחמד מרהט ושאר החברים שלהם, החיילים ממרכז הארץ, חיילים בודדים, עולים חדשים, כשנתנו שלוש שנים מחייהם לטובת מדינת ישראל ולטובת ביטחוננו, נלחמו, שמרו עלינו, על גבולות המדינה בצפון, בדרום, במרכז, התאמנו למעננו, מתקשים לממן את הלימודים שלהם אחרי השחרור כחלק מבניית העתיד שלהם. בעצמי דאגתי למלגות לסטודנטים יחד עם חברי חבר הכנסת אלון שוסטר וניסינו ללמד או לגרום לילדים שלנו, לבנים שלנו, לבוא ללמוד במכללת ספיר ומוסדות אקדמיים נוספים. היום ישנן הרבה מאוד עמותות שבאיזשהו מקום גם רוקדות על הגב של החיילים:

החיילים או בזכות השירות של החיילים מקבלות תרומה, ומחייבות אפילו את החיילים אחרי שהם משתחררים בשעות שירות, שירות קהילתי, אבל הם נתנו כבר שלוש שנים מהחיים שלהם, או מטילות עליהם משימות כדי שיעמדו בקריטריונים כאלה או אחרים לקבל מלגות, ורק אלוהים יודע מאיפה הכסף מגיע לעמותות האלה ולאן הכסף הולך. ובמקרה הזה, לאן הקשב של החייל הולך? איך להשיג לעצמו מלגה. הוא לא מתמקד עכשיו בעתיד שלו. ובמקרה הרע, החיילים עוזבים בכלל את הרעיון של ללכת לאקדמיה לרכוש להם מקצוע, לרכוש תעודות כדי שיוכלו להתקדם ובאיזשהו מקום גם להיות העתיד שלנו, והם מחפשים מקור פרנסה כזה או אחר כדי להתמודד עם החיים. מי מפסיד? אנחנו מפסידים אותם, מפסידים את האיכות שלהם. הגיע הזמן שהמדינה תממן את הלימודים. וכל מי שעוסק בדרישה ל-100% מימון הוא טועה ומטעה את הציבור פה ופוגע בחיילים. היום יושבים בקנה מעל 16,500 חיילים משוחררים שמחכים שייקלטו באקדמיה בזכות המלגה הזאת. עד עכשיו כל חייל קיבל מענק שחרור ופיקדון שמיועדים גם ללימודים אקדמיים, ולא רק לעסקים, והיום אנחנו באים עם הצעת חוק כדי להשלים להם את הלימודים, שיהיה להם 100%, וזו האמת. התקציב קיים. ומי שלא רוצה להצביע בעד החוק, אני מבקש גם שלא יטעה את הציבור, שיגיד באומץ רב שהחיילים במדינה לא מעניינים אותו. אותי הם מעניינים, ואת סיעתי, כן מעניינים, ואת הקואליציה, כן מעניינים.

ההוכחה הכי גדולה היא שלא נעשה כלום למען החיילים למעלה מעשר שנים. רק בשנה האחרונה העלינו, שר הביטחון יזם והעלה את המשכורות של חיילים, הכפיל אותן, והיום אנחנו מביאים חוק כדי לממן להם את הלימודים. הגיע הזמן שהמדינה תממן את הלימודים. אני אישית חושב שבכלל הלימודים האקדמיים צריכים להיות חינם לכולם, אבל זה חוק נוסף שנדבר עליו.

אני כבר מסיים. אני קורא כאן לאופוזיציה, שיש להם אחריות כלפי כל הבנים שלנו, הבנים שלנו הם גם הבנים שלהם, הבנים של כולנו בסופו של דבר: החיילים מעל הפוליטיקה. אני מברך את שר הביטחון שיזם את החוק הזה. ושוב, ההצבעה על החוק היא על מצפונם של כל חברי הכנסת.

תודה רבה. לא, הוא פנה לאופוזיציה, חבר כנסת אשר.

אתה רוצה לשנות את דבריו? אני הבנתי אותך נכון. אתה פנית לאופוזיציה. חבר הכנסת אשר, חשבת, טעית בהגדרה. הדובר הבא, יש לנו מטעם סיעת העבודה, אדוני המזכיר?

אז אנחנו נעבור לדובר הבא. חבר הכנסת יעקב ליצמן, מטעם יהדות התורה,

כבוד היושב-ראש, אין רשימת דוברים.

אז אני מייד אבדוק. האם אפשר לעדכן במחשב את רשימת הדוברים? תכף, אוקיי. שלוש דקות, אדוני, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לראות איך אנחנו נראים כאן בכנסת. מעבירים היום 1.5 מיליארד שקל בוועדת הכספים לערבים. אני תומך בשתי ידיים. אני לבד כשר הבריאות עזרתי להם. אני הראשון שבכלל ביקר בבתי חולים בנצרת, נתתי להם MRI, נתתי להם צנתורים. אני עזרתי להם הרבה, אפשר לשאול אותם. לא, לא אומר שאני לא מפרגן להם את הכסף.

זה לא שוחד. כשאנחנו החרדים קיבלנו פעם כסף לישיבות, שוחד בחירות, צעקו עלינו.

יושבים שרים בממשלה, מדברים נגד בג"ץ. מה היה קורה אם אלה היו השרים של הליכוד? אז נשיאת בית המשפט מייד הייתה יוצאת נגד,

פה-פה-פם, הייתה מוחה, לא הייתה מתאפקת. לא שמענו פיפס ממנה, מילה אחת לא שמענו ממנה על זה. נושא הדיור, נורא ואיום, 16% בשנה. שנה בשלטון, שיא ההתייקרויות בדירות, 16%. איך זוג צעיר יוכל להגיע בכלל לדירה? והם מתעלמים, בורחים. אז עכשיו נגיע לעצם הלשכה של ראש הממשלה. המפלגה שלו, חצי ברחו כבר. עכשיו נשארו העוזרים למיניהם. שניים ברחו. אני לא יודע, אין לי מושג כמה עוזרים יש לו, אבל כנראה יש עוד אחד-שניים שבקרוב מאוד כנראה גם כן יברחו. היחיד שלא ברח זה הוא, כי אין לו לאן, אף אחד לא רוצה לקלוט אותו. הוא עסוק כל הזמן בשיפוצים בבית שלו ברעננה. יש לו בניין שלם כאן, לא נוגע לו בכלל, כי צריך לשפץ את הבניין שלו. את הדירה שלו צריך לשפץ, כי אחרת, מי ישלם לו? המדינה אף פעם לא תשלם לו אם לא ישפץ את זה עכשיו. ומה, כל זה קורה, כולם שותקים. כל כלי התקשורת, כולם שותקים. וזה לא קרה, דבר כזה מדהים,

שכולם שותקים. אם השמאלנים עושים את זה, זה הכול כשר. אם הימין עושה את זה, זה נורא ואיום. אני רוצה רק לגעת עוד בנקודה אחת: מירון. מירון, איך שר הדתות, עם כל הצוות, עם כל האנשים האלה, יכול להסתכל בהורים, הורים עם ילדים בני שנתיים-שלוש, עם אישורים, עם כל הדברים, שהיו תקועים שעות,

שעות לפני מירון, שלא נתנו להם להיכנס. נא לסיים. אני מסיים. אני סומך על חברי פרוש, חבר הכנסת פרוש, שהוא מגיש לוועדת חקירה. בהחלט צריך לעשות את זה, ואז אני בטוח שהכול יתגלה, האמת.

תודה רבה לחבר הכנסת יעקב ליצמן. הדובר הבא, מטעם סיעת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אלכס קושניר,

איפה המזבלה? זה שם, מאחורי הדלת. ינון, לא.

שלוש דקות לרשותך, אדוני. תודה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, גברתי השרה, אני מרגיש תחושות מאוד מאוד קשות לגבינו כחברי כנסת, כולם ביחד, לגבי השרים, לגבי כל מי שעוסק במלאכה, שאנחנו מאלצים את הילדים המדהימים האלה, ששירתו את המדינה במשך הרבה מאוד זמן, סיכנו את החיים שלהם, לבוא לכאן להפגין, להתחנן, לרוץ אחר חברי כנסת במסדרונות לנסות לשכנע אותם להצביע בעד חוק,

שנקרא חוק ממדים ללימודים. למה, וכדי לענות על כל ה"למה" האלה ששואלים אותי פה חברים ביציע, אני רוצה לספר את הסיפור כולו איכשהו ולחזור אחורה לשנת 2016. 1.5 מיליארד שקלים.

בשנת 2016, חבר הכנסת קרעי, על כל הפרעה אני פשוט אוסיף לו עוד זמן. אז אני מבקש לא להפריע.

אבל אם אתה תמשיך להפריע אני אקרא אותך לסדר,

בסדר.

תודה רבה.

אז אני חוזר לשנת 2016. בשנת 2016 אביגדור ליברמן, שר הביטחון, גדי איזנקוט, הרמטכ"ל, מקבלים החלטה על מלגה שתינתן ללוחמים כדי שיוכלו לקבל ולרכוש השכלה אקדמית. הוחלט שגובה המלגה יהיה שני שלישים מסך שכר הלימוד והמלגה תתבסס על כספי התורמים. באותה תקופה לראש הממשלה קראו בנימין נתניהו. בנימין נתניהו היה יכול לתקצב את המלגה הזאת מתקציב המדינה ב-66%; יכול היה להשלים 33% נוספים מתקציב המדינה, יכול היה גם לתקצב 100%. אבל מה עשה בנימין נתניהו?

זה פשוט לא עניין אותו. מגיעה שנת 2020, אנחנו המצאנו את התוכנית הזאת. זה שקר.

כנראה לא הקשבת לי, אבל אני אמשיך. מגיעה שנת 2021, אנחנו באופוזיציה, אתם בקואליציה. ואז כספי התורמים מתחילים להיגמר, ואז מתחילים להמציא כל מיני התניות ללוחמים, שתי התניות, תעשו מינימום ימי מילואים כדי לקבל מלגה או תתנדבו יותר שעות. קמה מחאה שנקראת "מחאת ממדים ללימודים". החבר'ה האלה פוגשים אותי. אנחנו יושבים, מדברים ומבינים שהמצב הזה אבסורדי. לא יכול להיות מצב שבו לוחם שמשרת שלוש שנים, או לוחמת שמשרתת שנתיים, צריכים לעשות עוד פעולות כדי לזכות במלגה. הם מקימים מטה מאבק, ואנחנו מתחילים להתקדם. בינתיים יש בחירות, קמה ממשלה. בממשלה החדשה אני פונה לשר החדש, אביגדור ליברמן, שאז היה שר הביטחון, והתוכנית הזאת קמה ביוזמתו, ואנחנו מקבלים החלטה לתקצב את התוכנית הזאת מתקציב מדינה בבסיס התקציב ב-100 מיליון שקל. החוק מתקדם, עובר בקריאה ראשונה, ואנחנו לא שומעים שום דבר מחברינו באופוזיציה לגבי הנושא הזה. עד כמה שאני זוכר הצבעתם בעד, ופתאום עכשיו, לקראת קריאה שנייה ושלישית, אתם מתחילים להמציא כל מיני המצאות.

עכשיו, אתם אומרים, לסיום, אדוני.

הוא הפריע לי קצת. הוספתי לך דקה. נא לסיים.

אני מסיים. קח את הדקה שלי. חבר הכנסת קרעי, אל תעזור לי לנהל, בסדר? כשתהיה פה בכיסא תנהל את הישיבה. אמרתי לו שהוספתי לו דקה וביקשתי לסיים. לא צריך לעזור פה. כשתהיה סגן יושב-ראש הכנסת תנהל את הישיבה. שני משפטים אחרונים, תן לו את הדקה שלי. גם אתה, חבר הכנסת אזולאי, גם אתה. תודה. אם תמשיכו להפריע אני אוסיף לו עוד זמן. תן לו את הדקה שלי, מה אתה רוצה?

שני משפטים אחרונים, ברשותך, אדוני היושב-ראש.

אתם מאמינים שאתם חוזרים לשלטון.

לא מאמינים, אנחנו חוזרים. אז אם אתם מאמינים, אז בואו, תעשו את הדבר הפשוט: תצביעו עכשיו איתנו, ותתחייבו שברגע שתיכנסו לכנסת או תחזרו לשלטון תגדילו את זה ל-100%.

אחרת אתם פשוט עובדים על החיילים,

מנצלים אותם ניצול פוליטי ציני, תסלחו לי על הביטוי,

ואני אומר לכם, כל אלה שעברו כאן בה"ד 1 וגדלו על רוח צה"ל, ערכים של אמינות, של רעות, איך אתם יכולים להסתכל בעיניים של החבר'ה האלה ולהצביע נגדם? אז למה אתם מצביעים נגדם היום? תחשבו על זה בבקשה לפני ההצבעה. תחשבו ותצביעו בעד.

למה אתה מצביע נגדם? תודה רבה לחבר הכנסת אלכס קושניר. הדובר הבא, מטעם סיעת הציונות הדתית, חבר הכנסת אופיר סופר, בבקשה. ואתה יודע,

שאתם פופוליסטים, כי יש 100 מיליון בתקציב. תקבלו החלטת ממשלה אם זה כל כך חשוב. ביקשתי לעדכן את הרשימה במחשב. האם הדבר הזה אפשרי? חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן מבקשת לעדכן את רשימת הדוברים במחשב בשביל שהיא תוכל לראות. גברתי, את הדוברת הבאה, בסדר? בסדר, אין צורך. כן, אין צורך, בסדר.

בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך.

אני אכן מאמין שימיה של הממשלה קצרים,

מדובר גם בהצעת אי-אמון, אבל אני כן רוצה לדבר על משהו שהוא רלוונטי לעכשיו, ומה שרלוונטי לעכשיו זה להגיע להסכמות לגבי החוק הזה. בגלל שימיה של הממשלה קצרים, אז הצורך להגיע להסכמות הוא קריטי, כי אם את חוק האזרחות העברנו חודש וחצי אחר כך, אני לא יודע אם תהיה פה הזדמנות עוד חודש וחצי להעביר חוק. לכן אני חושב שחובה עלינו למצוא את הדרך להעביר. אני רוצה להגיד פה משהו. בקואליציה הזו יש מרכיבים אנטי-ציוניים, אם זה רע"מ, אם זה רשת הביטחון של המשותפת, אם זה מרכיבים בתוך מפלגת העבודה ואם זה שרים בממשלת ישראל שתומכים בהעמדתם

האנשים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, בבית הדין בהאג. זה מה שיש לנו כרגע בממשלה הנוראית הזאת. עכשיו אנחנו עסוקים בהאשמות, ובמקום לדבר על האשמות אני רוצה לדבר על אחריות. אני מקווה שהאנשים שמקבלים את ההחלטות ישמעו את הדברים שאני אומר, ובשעות שיהיו לנו במשך הלילה כן אנשים יגלו אחריות ויצליחו, חבר הכנסת מרעי, אני יודע שהדברים נוגעים לליבך, חברים אנחנו ויודעים היטב, להגיע להסכמות בעניין הזה. אבל אני רוצה להסב את תשומת ליבם של החברים מכחול לבן, בדגש על יושב-ראש כחול לבן השר גנץ, אני רוצה לומר לו שאני לא בטוח שבנט ולפיד רוצים שהחוק הזה יעבור. מבחינת בנט ולפיד זאת תהיה תמונת ניצחון לראות שהאופוזיציה מצביעה נגד. ועוד דבר, אני לא בטוח שבנט ולפיד רוצים שהשר גנץ יביא הישג. זו הפוליטיקה. דברים שאני אומר יכולים להגיד גם פרשנים באולפנים. אלה החיים. ולכן אני אומר לכם שכשאני מדבר עם אנשים מהמפלגות, ימינה לא, אבל כשדיברתי עם אנשים מיש עתיד, לא הרגשתי שהיה שיח כמו שהיה שיח עם אנשים מישראל ביתנו במקרה הזה ועם אנשים מכחול לבן במקרה הזה,

ולכן אני אומר,

הוא יהיה של השר גנץ. אתם קואליציה שלא מצליחה לעשות דבר מאוד מאוד פשוט, ואתם מבקשים מאיתנו שותפות. שותפות, אדוני יושב-ראש הכנסת, זה לא רק לבוא ולהרים את היד, שותפות במקרה הזה ספציפית זה לבוא ולקדם את הדברים ביחד. הצעת הפשרה שאני הצעתי כהצעה שלי היא הצעה הוגנת. לא מצאתי אחד, לא חבר כנסת אחד, לא עיתונאי אחד, שאמר שההצעה שלי לא הוגנת מהותית ואינה הוגנת פוליטית. יש לנו שעות לא ארוכות לבוא ולקבל את ההצעה הזאת ולאשר אותה. זה יהיה לטובת לוחמי צה"ל אם נצליח להתעלות ולהגיע פה להסכמות סביב ההצעה הזאת או סביב כל פשרה אחרת.

תודה רבה לחבר הכנסת אופיר סופר. הדוברת הבאה, מטעם הרשימה המשותפת, עאידה תומא סלימאן. בבקשה, גברתי. אפשר לראות את הדוברים במחשב? כן, ביקשתי לעדכן את זה. קראנו כבר לאיש מחשבים, ומייד הדבר הזה יתעדכן. אני כבר אומר שהדוברת הבאה, מטעם תקווה חדשה, מיכל שיר סגמן, ולאחר מכן, חבר הכנסת מוסי רז,

אם מישהו רוצה לדעת את הרשימה. בבקשה, גברתי, שלוש דקות.

כששוטרי כוחות הכיבוש בירושלים המזרחית, בשליחות ממשלת השינוי, חבטו בנושאי הארון של העיתונאית האמיצה שירין אבו עאקלה, זה היה במטרה להסיר את דגל פלסטין שנפרס על ארונה. בשבוע האחרון חיילי צבא הכיבוש, שוב בשליחות ממשלת השינוי, ליוו מתנחלים בפעולות הסרת דגלי פלסטין, איך את לא מתביישת לעמוד בכנסת ישראל ולקרוא לחיילים צבא מלחמת הכיבוש?

באמצע הכפר הפלסטיני חווארה. היום שרת החינוך יפעת שאשא ביטון הוציאה הודעה חריפה נגד סטודנטים פלסטינים שציינו את יום הנכבה עם דגלים פלסטיניים בקמפוס בבאר שבע. היא כינתה את התמונות "לא מתקבלות על הדעת". היום בוועדת החינוך בריוני "אם תרצו", בחסות יו"ר הוועדה שרן השכל, תקפו את הסטודנטים הפלסטינים הצעירים שציינו לפני שבוע את יום הנכבה באוניברסיטה שלהם, וכן, הניפו דגלי פלסטין. קריאות "מוות לערבים" זה דבר מצער,

אבל דגל פלסטין זה מעשה טרור. הממשלה הזו, הממשלה של מרצ, רע"מ ושותפיהם,

מלחמת חורמה נגד הדגל הפלסטיני. אבל זו לא מערכה נגד הדגל, הסמל, אלא מלחמת חורמה נגד כל מה שפלסטין היא כאן, על העם, על הזהות ועל הזכויות של הפלסטינים.

ממשלת הימין, בשיתוף ערביי הקואליציה והשמאלנים לכאורה, עושה כל שביכולתה למחוק את הזהות הלאומית של 20% מאזרחי המדינה.

הממשלה הזו מציעה לערבים אזרחי ישראל עסקה אחרת: תקבלו קצת תקציבים, תמחזרו עוד הבטחה ועוד הבטחה ותחגגו עליהן, אבל תשכחו ממי שאתם. אני תוהה בימים האחרונים כמה משברים קואליציוניים אפשר לפתור באותו מיליארד. באותו מיליארד אפשר לפתור כמה וכמה משברים קואליציוניים. כמה פעמים עוד תצאו מהקואליציה, תקפיאו את עצמכם בקואליציה, תחזרו לקואליציה, והכול על סמך אותן הבטחות? זה מזכיר לי, באמת, ששנים עבדתי, לפני הכנסת, עם נשים, נשים ערביות, נשים אשר סבלו בביתן, עברו השפלות ודיכוי ואכזבות, ועד שקמו ויצאו וסירבו להיות שם, שוב הפחידו אותן. הגיעו אליהן קבוצות של גברים ואמרו להן שאפילו בחוץ הן יסבלו יותר, ואז הן חזרו לאותו מקום, עם אותן השפלות ועם אותם מחזורים. נא לסיים. הממשלה הזו מדברת על הפחד, היא סיימה,

מממשלת נתניהו-בן גביר. אם זה באמת הפחד שלכם, אז תפסיקו להנהיג פוליטיקה שהיא פוליטיקת נתניהו-בן גביר, ואז אולי מישהו באמת יראה בכם אלטרנטיבה.

תודה רבה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. תודה, חבר הכנסת קרעי, תודה רבה. הדוברת הבאה, חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, מטעם סיעת תקווה חדשה.

דגל אש"ף זה דגל טרור ואנחנו נמחה אותו מעל פני האדמה. הינה החוק שהוא יהיה עבירה פלילית ומאסר. סטודנטים שירימו דגל של אש"ף לא,

חבר הכנסת קרעי, תודה רבה. אתה יכול להמשיך את הדיון, אם אתה רוצה, מחוץ לאולם.

שלוש דקות, גברתי. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, עצוב לי לעמוד כאן היום ולראות עד לאן דרדר ראש האופוזיציה את תנועת הליכוד, שפעם הייתה לי לבית. במקום להיות אופוזיציה אחראית ולתמוך באלו שסוף-סוף עושים למען הציבור, הוא גם מתנגד וגם מסית, והכול כשר עבורו. עוד רק עכשיו ראינו איך תאוות השלטון שלו מביאה אותו לדרוך על חיילי צה"ל.

12 שנים היה ראש ממשלה ולא נקף אצבע. לפני הבחירות ידע להבטיח שנת לימודים אקדמית חינם לחיילים, קרקע למשתחררים, ועכשיו הוא מתנגד למימון לימודיהם וגורר אתכם איתו כמו סמרטוטים. לא משנה איזה שקר הוא מוכר הפעם, אין פה איש שמאמין לו. אתם יודעים שאתם משקרים, כי הרי פיקדון של החיילים משלים ל-100% שכר לימוד, אבל אתם מפחדים ממנו,

וראיתם איך הוא דורס ממש בימים האלה את בכירי הליכוד שניסו להזכיר לו שציונות וחיילי צה"ל קודמים לאינטרסים האישיים שלו. אבל אנחנו בממשלה ובתקווה חדשה לא נאפשר. מתפקדי הליכוד, מצביעי הליכוד, חשוב שתראו מי הנבחרים שלכם, מה הערכים שלכם, מה הם מייצגים. קשה לי להאמין שאת הליכודניקים האמיתיים הצעקות האלה מייצגות.

אנחנו בממשלה ובתקווה חדשה לא נאפשר לביביזם להרוס את ישראל ואת ערכי המחנה הלאומי. בזכותנו לימין הממלכתי הליברלי,

שמשלב יהדות ודמוקרטיה יחדיו, יש כתובת. אנחנו מחזירים את המשילות שאיבדתם, אנחנו נלחמים בפשיעה שהזנחתם, מזניקים את החינוך, את ההתיישבות ביו"ש, בגולן. הרי אין פה אחד בספסלי הליכוד שלא מכיר, שלמה קרעי, את צבא ההסתה של נתניהו. ההכפשות שאתם ואנשיו של נתניהו מפעילים, מתדלקים, אז למה התחננת לשריון עכשיו? בהסתה ובפייק ניוז, ואם לא גילית את זה עד עכשיו כדאי שתגלה את זה לפני שהוא הורס סופית את המפלגה שאליה אתה שייך. שולחים אותם לנסות ולחסל את מתנגדי נתניהו,

בליכוד, בכנסת, בממשלה, במדינה. הם הזרוע הצבאית של הביביזם. שולחים קליעי רובה, מאיימים ברצח, מייצרים פייק ניוז, מאיימים, מסיתים.

הוא לא רואה, הוא לא שומע, הוא לא יודע. כשמישהו מהפעילים נחשף, הוא נזרק לכלבים, רק ביבי לא קשור, הוא בכלל עדיין מהאו"ם, הוא הזרוע המדינית בלבד. גם פה בכנסת, כשמישהו ממשרתיו בסיעה צורח או מקלל או מאיים, פתאום ביבי נעלם מהמליאה, ממש דנידין נתניהו. עשרה קבין של צביעות ופחדנות ירדו לעולם ואת כולם לקח ביבי נתניהו.

אילנה ספורטה, רונית הביביסטית, אורלי לב, יגאל מלכה, איציק זרקא, ביבי לא שמע עליהם ועל מפעל ההסתות וההכפשות בשווי מיליונים שהם חלק ממנו ושבנו יאיר מפמפם.

עמותות וארגונים של בכירים בליכוד, בלשכת נתניהו,

הוא מפריע לי.

בלשכת נתניהו מפעילים מכונת הסתה ברשתות שכוללת יועצים אסטרטגיים, מומחי וידיאו, פעילי שטח וצבא מגיבים. וביבי? הוא לא ידע.

אני כבר מסיימת. את פונה גם למתפקדים של תקווה חדשה? חבר הכנסת קרעי, ככל שתפריע, אני אוסיף לה זמן,

תן לחברת הכנסת שיר לסיים את דבריה. תודה.

פורום קפה שפירא, 315, מטה המאבק המשותף, העמותה לצדק במערכת המשפט, ביבי לא מכיר גם אותם. במקרה בכירי הארגונים האלה הם או מועמדים ברשימת המפלגה לכנסת או חברי מרכז ופעילי ליכוד מקורבים שמפעילים את מערך התעמולה הלא-חוקי עבורו. אפס שפותח, והוא לא שמע,

לסיים, בבקשה. כבר הוספתי לך דקה וחצי, אפילו יותר.

מפרסמים חומרים כנגד חברי ממשלה בניסיון לחסלם פוליטית, וביבי לא קשור. לא לימדו אותך להכין נאום שמספר המילים יתאים לזמן? הביביזם הרס את הליכוד, ועכשיו הוא גם מאיים להרוס את המדינה, ואנחנו לא ניתן לו לעשות את זה. גם ההצבעה שלכם היום, גם ההצבעה שלכם היום נגד חיילי צבא ההגנה לישראל תיכשל,

ואנחנו נמשיך לתקן את מה שאתם הרסתם.

קרעי, אני רק אגיד לך במשפט אחרון.

לא רק שלא עזר לחיילים, הוא הסתמך על תרומות. הוא נסמך על תרומות. איך אתם לא מתביישים? תעבירו את החוק הזה, תפסיקו לפעול נגד חיילי צה"ל. המטרה פה לא מקדשת את האמצעים. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת מיכל שיר סגמן.

תודה רבה. תצביעו בעד 100%. תתביישי לך. כפוית טובה כלפי מצביעי הליכוד. אני לא פועלת נגד חיילים. כפוית טובה. חבר הכנסת קרעי.

חברת הכנסת מיכל שיר סגמן וחבר הכנסת קרעי, תודה.

הדובר הבא, מטעם סיעת מרצ,

תצביעי בעד 100%. חבר הכנסת קרעי, תכבד את הדוברים.

תודה.

הקואליציה שלך, ששולחת אותם, אפס מנדטים פותחת פה על 40 מנדטים. חברים, החברים שלכם מטעם הסיעות כבר דיברו. אולי בפעם הבאה תבקשו זכות דיבור בהצעת אי-אמון ותדברו. ככה זה. בואו נכבד את הדוברים. חבר הכנסת מוסי רז, בבקשה. שלוש דקות, אדוני.

חברי הכנסת, חבריי, אני לא רואה פה שר, גם חברת הכנסת. יש פה שרה, השרה פרקש הייתה פה. בסדר, אני אחרי זה אגיד לה מה אמרתי. אתה רוצה להמתין עד שהשרה תחזור? לא, אני אתחיל. זה בסדר גמור. אתה יכול לתת לו להתחיל והוא יכול להמשיך כשהיא תיכנס. אני אעצור את השעון. הינה, היא כבר שבה, הכול בסדר. אני אאפס את השעון, אתן לך שלוש דקות, שלא תהיינה תלונות. בבקשה, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חברת וחברי הכנסת, הקואליציה עברה טלטלה בסוף השבוע האחרון, אבל מהטלטלה הזאת אנחנו יוצאים לא רק עם קואליציה קיימת ועומדת, אלא גם מחוזקת.

ראיתי את הפעולה המבורכת של רבים, של חברי השר עיסאווי פריג', של שר החוץ וראש הממשלה החליפי לפיד, וראיתי את החברה בישראל, את ההמונים בישראל שמתגייסים לטובת הקואליציה ודורשים בשלומה וביציבותה ובאורך חייה, גם בחברה הערבית, את ראשי הרשויות, את אנשי העמותות, את הפעילים, אנשים שפשוט חרדו מה יהיה אם חלילה הצד הזה כאן יגיע לשלטון. זה הצעד שכל כך כל כך מחזק את הממשלה שלנו. יש להם חבר כנסת שאמר: התפקיד שלנו, להצביע נגד הממשלה. שמעת פעם דבר כזה, אדוני היושב-ראש? מעכשיו אני אציע לשנות את השיטה. תהיה קואליציה ולא צריך אופוזיציה. הם יכולים לשבת בחוף הים, הם תמיד נגד. התפקיד שלהם, להצביע נגד. מה התפקיד שלכם, התפקיד שלהם, אם בגין היה מקשיב לכם, גם אחרי 29 שנים לא היה מגיע לשלטון.

היה לוקח לו יותר מ-29 שנים. כשבגין היה, זה לא סוד שהמציאות בקואליציה הזו לא פשוטה. מה אתה אומר על קואליציה שלא מסוגלת להעביר חוק לטובת החיילים שלה? אני אומר שהמטרה של ממשלה, בניגוד להנדוס התודעה שעושים לנו פה, המטרה של ממשלה היא למשול.

אני רואה דברים מצוינים שקורים בתחום של הסביבה והבריאות והחוץ. קיימנו היום כנס על הפשיעה בחברה הערבית, ירידה דרמטית בפשיעה, כי יש שר ויש סגן שר שעובדים.

תראה, אני יודע מה הירושה שהשארתם. גם את זה אני מכיר, את הירושה שהשארתם שם, ירושה רעה מאוד, שלוקח זמן לטפל בה.

לעומת זאת, התפקיד של הכנסת הוא לחוקק. כשעולה חבר כנסת ונשבע פה הוא נשבע לפעול לטובת אזרחיות ואזרחי ישראל כפי שהוא רואה לנכון. חילוקי דעות בינינו זה בסדר גמור. זה בסדר גמור. אבל לא נשמע כדבר הזה. עכשיו זה ממש לא מעניין אותי איך אתם מצביעים, אני לא מאלה שמתרגשים, תצביעו איך שבראש שלכם. אתם פוגעים בעצמכם, לא בי. אתם פוגעים בעצמכם, לא בי. אני הייתי מספיק שנים באופוזיציה כדי לדעת שכשאני ישבתי שם, בכל דבר חשבתי מה טוב לאזרחיות ומה טוב לאזרחים.

אבל אתם רוצים לפגוע בעצמכם, תפגעו בעצמכם, בבקשה.

אני אשים לכם שער שם שתבקיעו כל הזמן גולים עצמיים, מה עם זכויות האדם? מה עם זכויות האדם? זה מה שאתם מוכנים. תודה,

יברקן, לכן בכל החודשים האחרונים הצבעת נגד הצעות חוק של האופוזיציה? וחבר הכנסת קרעי, אתם כל הזמן מפריעים.

נותן לחבר הכנסת מוסי רז לסכם את דבריו עוד חצי דקה,

כבר נגמר? כבר נגמר, נתתי לך עוד דקה.

תודה רבה לחבר הכנסת מוסי רז. אני אבקש מהשרה להגנת הסביבה לסכם את הדיון. בבקשה, גברתי השרה. אני מזכיר לכולם שבעוד כ-20 דקות תכבד אותנו בנוכחות שלה נשיאת הפרלמנט האירופי הגב' רוברטה מטסולה. אני מבקש

שמעת את החבר שלך? לצערי הרב דווקא מסיעת הליכוד, ואני שמחה מאוד שדווקא אתה כחבר ליכוד, באמת אני אומרת את הדברים האלה, מפני שלצערי יש תופעה בסיעת הליכוד של דה-לגיטימציה לממשלה הנבחרת,

אפשר להעיר לך ברוח טובה? בבקשה. אני יהודי ציוני שחזר אחרי אלפיים ושבע מאות שנה שנה לארץ ישראל. כל ממשלה שתהיה פה היא שלי, גם

שזה מטבע הדברים,

זה תפקידה, להתנגד, אבל לעצם קיומה.

אגב, אין פה, אתה יודע, חס וחלילה, ראינו ממשלות שהייתה נגדן הסתה בתחילת שנות התשעים. אני זוכרת את ממשלת רבין, הייתה נגדו הסתה מאוד חריפה, שגם הביאה לרצח, לרצח שלו, המחריד והמזעזע, שטלטל ושינה את ההיסטוריה של כל המדינה.

בגלל מדיניות שהוא הוביל. פה, איזו מדיניות מובילה הממשלה? מה היא מובילה? הרס, פיגועים.

השקעה במדיניות החוץ של מדינת ישראל. כל הדברים האלה, לגיטימי להתנגד להם, לגיטימי לחשוב שאתם הייתם עושים יותר טוב, וראש ממשלה אחר היה יותר. זו תפקידה של אופוזיציה. זה לגיטימי לגמרי. אגב, הגלגל הזה מסתובב, אבל לא לגיטימי לגנוב

מעצם כהונתה של ממשלה שנהנית מרוב בבית הזה, כי זה מאושיות הדמוקרטיה הישראלית, להכחיש את תפקידו של ראש הממשלה, שכמו שאתה יודע הוא מהצד הפוליטי השני יחסית אליי.

אנחנו לא מאותו צד. הוא לא מהצד השני.

זאת ממשלה שיש בה שני צדדים, יש בה ימין ויש בה שמאל בתוך אותה ממשלה. אני שייכת לשמאל, ראש הממשלה שייך לימין. הינה, יושבת פה השרה אלהרר, היא שייכת למרכז. זאת הממשלה. זאת הממשלה הזאת. זה לגיטימי לגנוב מנדט מהציבור ולהקים איתו ממשלת שמאל?

זו ממשלה לא לגיטימית בעליל. אפרופו שחיתות, כולנו,

צריכים להיאבק בנגע הזה, ואין לזה שום מפה פוליטית. גברתי השרה, אפילו בבית המשפט בג"ץ אומר שהבנייה של ראש הממשלה, ביתו הפרטי, ב-50 מיליון שקלים נעשית בניגוד לחוק. האם מישהו מאבירי השלטון שיושבים בממשלה, האם מישהו אמר מילה, כולל אותך, גברתי השרה? חבר הכנסת יברקן, אם אתה מבקש אמירה, התבטאות נגד דבר שבעיניך הוא פסול,

איפה האמירה שלך נגד כתבי אישום שהוגשו בעבירות שחיתות וטוהר מידות חמורות?

כתב אישום בשוחד, כתב אישום במרמה, כתב אישום בעבירה של הפרת אמונים.

יצאתם לגנות החלטה של שופט שאפשר לעלות להר הבית. בית המשפט החליט. חבר הכנסת יברקן, אנחנו יכולים לא להסכים עם החלטת בית המשפט, אבל אף אחד משולחן הממשלה הזה לא קרא לעלות עליו ב-D9, לא קרא לפוצץ אותו בפצצה. הרי איפה אנחנו מדברים, חברים?

הדברים האלה בסופו של דבר מתבטאים במעשים נגד ראש הממשלה. זהו, הוא קיבל מעטפה עם קליע של אקדח,

ועם מכתב שאומר שהאקדח הזה, חס וחלילה, אני לא רוצה להגיד מה יעשה לאשתו ולבני משפחתו. על מה אתם מדברים? על מה אתם מדברים? גם נתניהו, שמו אותו בלולאת חנק. אמרת משהו על המיצג של לולאת החנק?

שחיתות זה שחיתות. כאשר יוגש כתב אישום, הוגש בבית משפט. חבר הכנסת יברקן, כתב אישום, אתה יודע, זה לא עובדות אלטרנטיביות פה, כתב אישום זה דבר שחוקרים, הוא נחקר, יש ראיות, הוא מוגש, מתנהל משפט, בג"ץ כבר קבע שזה לא חוקי. כל הדברים האלה מתרחשים נכון לעכשיו במשפט אחר, כשמבחינתך הכול צח כשלג. אני, בניגוד אלייך, מקבל כל החלטה. אני מזכירה, אלה עבירות שחיתות חמורות מאוד.

עבירת השוחד היא העבירה החמורה ביותר בספר החוקים הישראלי לאיש ציבור.

יש כרגע משפט, מתנהל כרגע משפט בעבירת שוחד.

זו עבירה חמורה ביותר. את מעודכנת בעבירת השוחד? העובדה שמבחינתכם, אבל את לא מעודכנת.

יכול ראש ממשלה לכהן תחת כתב אישום בשוחד,

חברת הכנסת דיסטל, לפחות תשבי. תשבי, אין בעיה, לא צריך בעמידה להפריע. תודה. כשהתחילו החקירות,

הרי זה היה ברור, זה היה ברור ומובן מאליו, אז למה הבורות הזו? למה הבורות? שאם וכאשר יוגש כתב אישום, זה ברור ומובן מאליו שלא יכול ראש ממשלה להמשיך ולכהן במצב כזה.

פה בורות.

עבור המדינה הוכפפה למציאות המשפטית, וככה הלכנו לארבע מערכות בחירות, וככה לא העברנו תקציב. הרי אזרחי המדינה, רק שנייה, גברתי השרה. אני חוזר ומבקש מכל הנוכחים ביציע: נא לשמור על השקט, בבקשה. לכבות את המכשירים הסלולריים, אתם נמצאים ביציע הכבוד, אז אני מבקש לשמור על השקט, לא לדבר, לא בטלפון, וגם לא לדבר ביניכם. נא לשמור על הכבוד באולם הזה.

תודה, אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת יברקן, הרי אזרחי מדינת ישראל חיו כאן שנתיים וחצי או יותר בלי תקציב מדינה. ננצל את ההזדמנות שהגיע לכאן קהל רב לצאת רגע מהוויכוח הפוליטי, ורק להסביר משהו לאורחים שיושבים כאן.

מאז שנכנסתי לתפקיד, אני מסתובבת, כמעט אין שבוע,

אין שבוע שאני לא נמצאת ברשות מקומית, מסתובבת המון. הבחירות לרשויות המקומיות היו בשנת 2018. אנחנו, יושבת כאן חברתי קארין אלהרר, אני בטוחה שגם אצלך זה ככה, השנה שנת 2021, את יושבת עם ראשי רשויות, והם אומרים לך: אני שלוש שנים ראש רשות ולא ראיתי תקציב מדינה. עזוב רגע ויכוח פוליטי, באמת אני אומרת, אבל זה לא נכון.

קודם כול תפקוד תקין של מדינה,

שהכסף עובר לרשויות המקומיות, החברה שלך לפרויקטים המתוקצבים, לחוקים שכבר הוחלט עליהם. הרי זה בלתי מתקבל על הדעת לקלוע מדינה שלמה לסחרור ולשיתוק, למה? בגלל שראש הממשלה לא הצליח לנצח בבחירות,

ובמקום להחזיר את המנדט ולבטא את הרוב בכנסת, כמו שיש כאן עכשיו, הוא מחליט ללכת לעוד בחירות ועוד בחירות ועוד בחירות, ומפלגת הליכוד, מפלגה שלמה, שאני מאוד מאוד מכבדת את הדמוקרטיה המפלגתית במפלגת הליכוד, אני חייבת לומר את זה, אני באמת מכבדת את זה, אבל הדמוקרטיה המפלגתית פה השתתקה לחלוטין כאשר חברי כנסת,

נמצא פה גם חבר הכנסת ניר ברקת וחברים אחרים. אמרתי קודם לחברת הכנסת גילה גמליאל ולחבר הכנסת יואב גלנט שבשבוע האחרון, אפרופו חוק ממדים ללימודים, שאנחנו עומדים עוד מעט להצביע עליו, אמרו: לא יעלה על הדעת, אנחנו נעדיף את טובת האזרחים על פני טובתו של היושב-ראש שלנו, כי הוא משרת את ענייניו האישיים וגורר מפלגה שלמה, ששוכחת את הדמוקרטיה שלה, שוכחת את הערכים שלה, שוכחת את הציבור, שבשבילו אנחנו כולנו מתפקדים, אבל זה בדיוק מה שעכשיו אתם עשיתם,

ומשרתת כל-כולה אך ורק את המנהיג. זה דבר לא הגיוני. זה מאפיין לא של דמוקרטיות וגם לא של מפלגות דמוקרטיות, זה מאפיין של משטרים אחרים לחלוטין, ואלה בדיוק הרגעים שאני אומרת לעצמי איזה מזל שהקמנו ממשלה אחרת, שעובדת כאן, ברוך השם, כבר עוד מעט שנה, שעושה לטובת הציבור. הינה, נכנס לפה השר יועז הנדל, שהייתה לנו שיחת טלפון די סוערת בשבוע שעבר, נגלה לציבור. נגלה לציבור. הוא כנראה שייך לצד ימין של הממשלה, אני שייכת לצד שמאל של הממשלה. כנראה שיש בנינו הרבה חוסר הסכמות, אבל דבר אחד אני יכולה להסכים איתו, וזה ששנינו עובדים במשרדים שלנו לטובת הציבור ולטובת עניין. השר יועז הנדל עובד על פריסת סיבים, זה כבר נהיה הדגל שלו. בכל מקום שמדברים על יועז הנדל, אומרים סיבים, אומרים סיבים, אומרים יועז הנדל. אני רוצה לנצל את ההזדמנות, השר הנדל. למרות השיחה הקולנית הפרטית שהייתה לנו בשבוע שעבר, אתה עובד במשרד שלך ובכל השליחות הציבורית שלך לטובת הציבור כמו שאתה תופס אותו. אני יכולה לא להסכים איתך, ויש בינינו חילוקי דעות פוליטיים גם בתוך הממשלה, אבל שנינו עובדים, קמים בבוקר ועובדים ועושים.

תראי איזה יופי שנותנים לך להעביר זמן, זה מגיע למקומות, זה מגיע למחמאות אפילו לך. אני לא מאמין. תיתן לעוד שרים. גברתי השרה, ביניכם אין כבר חילוקי דעות. כל דבר תעשי כמו הממשלה הזאת.

תאמין לי, יש בינינו הרבה מאוד חילוקי דעות, אבל אתה יודע מה? אבל אתה יודע מה? יש גם אווירה של ענייניות. בממשלה שאתם כיהנתם בה, גם אנשים מאוד מאוד קרובים אחד לשני מבחינה פוליטית כל היום היו רבים ומתקוטטים אחד עם השני, בגלל הפריימריז, בגלל דברים אחרים. תסתכל מסביב על האולם, בתור אחת שכמעט הפילה ממשלה כי יושב-ראש המפלגה לא אמר לה שלום. חבר הכנסת יברקן, אנחנו בעיצומו של, או אחרי, מקווים שאחרי, משבר פוליטי, אבל גם משברים כאלה, מה שיפה, שאנחנו יודעים איך לצאת מהם ואיך לפתור אותם, בגלל שיש מטרה חשובה יותר שמרחפת כמטרייה וכגג מעל הראש של כולנו. ופה בשנים האחרונות הייתה תחושה שהאווירה הזאת קצת נשכחה, שהיה עדיף לריב אחד עם השני במקום לעבוד לטובת אזרחי המדינה, שהיה עדיף ללכת לעוד בחירות במקום לשאול את עצמנו אם זה מה שזקוקים לו אזרחי מדינת ישראל, שהיה עדיף לגרור מדינה ב-1 חלקי 12 ובקופסאות קורונה וכל מיני דברים כאלה במקום להעביר תקציב מדינה שיהיה בו סדר העדיפויות הלאומי והממשלתי. והתחושה הזאת, אני יכולה לספר לך שאיפה שאני לא הולכת ולאן שאני לא מגיעה אני שומעת אנשים שאומרים: לא הצבענו לך, ואומרים לי הרבה,

אני שייכת למפלגה של שישה מנדטים, הרבה מאוד בציבור לא הצביעו לי. גם אדוני היושב-ראש, אתם שישה או שבעה?

לא רחוקים בהרבה. אחת התגובות הכי הכי שכיחות שאני מקבלת אנשים אומרים לי: לא הצבענו לך, הצבענו לצד השני, אבל בבקשה תמשיכו, כי אנחנו רוצים קצת שקט מכם. לא רוצים לשמוע כל הזמן בחירות וכל הזמן ריבים פוליטיים, רוצים שתלכו לעבוד, כל אחד במשרד שלו, כל אחד בתחום האחריות שלו. תעבדו למען אזרחי המדינה, ואל תבואו אלינו בכל ארבעה חודשים עם בחירות אחרי בחירות אחרי בחירות. זה דבר שאני קשובה לו מאוד. אני בטוחה שהרבה כאן מאזרחי המדינה, אני משוחרר?

הרבה מאוד מאזרחי המדינה, אני בטוחה שהם שומעים את התגובות האלה, וזו תגובה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד שכיחה. בגלל שהרבה אנשים הסתכלו עלינו בשנים האחרונות ואמרו: מה קורה להם שם? הרגישו שתחושת הניתוק בין מה שקורה בבית הזה, מה שאנשים פותחים בערוץ 99 ורואים, ובין החיים שלהם, רק שנייה.

חברי הכנסת עוד לא נכנסו לאולם, אבל יש רעש ענק, וזה רעש מהיציע. אני מבקש לשמור על השקט. כל מי שנמצא ביציע, נא לשמור על השקט, ותיתנו לשרה להמשיך לדבר. תמר זנדברג,

בעוד כמה דקות אנחנו נעבור לדיון המיוחד עם הנשיאה של הפרלמנט האירופי, אבל בינתיים תכבדו את השרה, שעדיין נמצאת על דוכן הנאומים ונואמת.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. באמת הצטרדתי קצת, אבל זה רק מלהט הדברים. אני רוצה לברך את הציבור הרב והרחב שהגיע לכאן, חיילים, דיפלומטים, שוטרים, כל הציבור, תלמידים. מאיפה אתם?

אוניברסיטת תל אביב, אה, סטודנטים. שלום, ברוכים הבאים. ברוכים הבאים.

נגד החוק. למה? למה נגד החוק? נגד החוק? חבר הכנסת ליצמן, לשוחח עם הציבור בבית הפרלמנט, במשכנה של הדמוקרטיה הישראלית, נגד איזה חוק זה? אני חושבת שאתה קצת התבלבלת, חבר הכנסת ליצמן. אני מברכת בברכה את הציבור ואת הקהל. זה לא נגד שום חוק, אל תתבלבלו. אין חוק כזה.

חסרת לי, התחלתי לדבר עם הקהל. ליצמן אומר לי שזה נגד החוק. בגלל שלא היה לי אותך.

היינו? אני רוצה לקדם אתכם בברכה על הישיבה המיוחדת הזאת, שמסמנת את היחסים הטובים והחמים שלנו כמדינת ישראל עם מדינות אירופה, גם עם מדינות אחרות. הינה, הצטרף אלינו ראש הממשלה, שמכבד את הישיבה הזאת בנוכחותו. ובאמת, אני שמחה לברך אתכם כדי לראות איך נראה פרלמנט פעיל, שוקק, עובד, מחוקק. אשמח מאוד שכולכם תישארו פה גם בשעות הקרובות, כי בתום הישיבה הזאת יתחיל דיון על חוק מאוד מאוד חשוב, על מלגות לימודים לחיילי צה"ל, לחיילים משוחררים. אני חושבת שהצורך של כל חבר וחברת כנסת להסתכל לכם, לא רק שיישארו, לאחר הדיון המיוחד, גם תמשיכי את הסיכום, ואז תהיה הצבעה. זה הסיכום, כן, אבל בינתיים יש עוד כמה דקות.

אז אחרי הדיון המיוחד אני אוכל לבוא לכאן ולבקש מכל הציבור הישראלי להסתכל לכל חבר וחברת כנסת בעיניים ולשאול אותם: איך אתם מצביעים על החוק החשוב הזה, על מלגת הלימודים הזו? האם אתם מעדיפים, מה אכפת לכם

אני קודם כול פניתי לציבור. אתה יודע, חבר הכנסת, בוא אגיד לך משהו. אתה יודע, אני חברת כנסת, הייתי בערך שמונה שנים באופוזיציה ועכשיו עוד שנה בממשלה. כשנכנסים לכאן, לבית הזה, לפעמים זה יכול קצת לבלבל. אפשר להתבלבל ולשכוח מי שלח אותך ששלח אותנו בסוף, כל אחד מאיתנו, לא משנה אם קואליציה או אופוזיציה, שלח אותנו הציבור.

יש לנו פה תזכורת, כי יושב פה ציבור של עשרות, אולי אפילו כמה מאות אנשים ביציע. אני מציעה לך להסתכל עליהם, אני מציעה לך להסתכל עליהם, כי להם, המילים קואליציה או אופוזיציה פחות משנות. יותר משנה להם השאלה אם החיילים המשוחררים, יש כאן סטודנטים מאוניברסיטת תל אביב, אני בטוחה שחלקם חיילים משוחררים, אם הם יוכלו ליהנות מהמלגה בשנת הלימודים הקרובה, כן או לא. אם הם יחזרו לקמפוס או יחזרו למשפחה שלהם ויגידו: חבר הכנסת אמר לי שהקואליציה תעביר, שהאופוזיציה תעביר, זה פחות משנה להם. יותר משנה להם מה הולך לקרות בחיים שלהם, וזה משהו שקצת קל לשכוח אותו כאן. זה משהו שכשנכנסים לבניין הזה, קצת קל לשכוח אותו וקל ליפול לאיזשהו בלבול. אבל אירועים כאלה, כשמגיע לכאן כלל הציבור והיציע מתמלא, הם בדיוק הזמנים עבורנו, נבחרי הציבור, וזה לא משנה אם אנחנו שרים או חברי כנסת, אם אנחנו בקואליציה, אם אנחנו באופוזיציה, זה הזמן שלנו להיזכר מי שלח אותנו ולמה. כי באמת, הרבה פעמים נופלים פה לאיזה משחק פוליטי. אומרים לנו: זה ככה, הקואליציה עשתה ככה, נפיל להם, נראה להם, נחזיר להם, נעשה להם. אבל באמת אני רוצה לבקש ממך באופן אישי להסתכל פה ליציע ולראות,

יושבות כאן חיילות מולנו.

גברתי השרה, אני נאלץ להפסיק את דברייך. חבל. אני דווקא הייתי, כן, לאור הדיון המיוחד. אני שוב חוזר: אני מבקש שקט ביציע. אני נאלץ להפסיק את דברייך. אנחנו מייד נמשיך בהצעת האי-אמון ובסיכום, לאחר הדיון המיוחד בהשתתפות נשיאת הפרלמנט האירופי גב' רוברטה מטסולה. עכשיו אני מתכבד להעביר את הדיון ליושב-ראש הכנסת

חברי הכנסת והקהל מתבקשים לכבד בקימה את כבוד נשיאת הפרלמנט האירופי וכבוד יושב-ראש הכנסת. (חברי הכנסת מכבדים בקימה את פני נשיאת הפרלמנט

בבקשה לשבת. אני מודה לכם. שלום לכולם. חבר הכנסת טיבי, תודה. נשיאת הפרלמנט האירופי הגב' רוברטה מטסולה וכל חברי המשלחת האורחת הנכבדה מהאיחוד האירופי, אדוני ראש הממשלה מר נפתלי בנט, שרים, חברי הכנסת, ראשי הנציגויות הזרות, אורחים נכבדים, מכובדיי כולם. כנסת נכבדה, גברתי נשיאת הפרלמנט האירופי הגב' מטסולה, Welcome to Israel. ברוכה הבאה לירושלים בירתנו, ברוכה הבאה לכנסת, ליבה הפועם של הדמוקרטיה הישראלית, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. לכבוד הוא לנו לארח אותך כאן בבית הזה, שמייצג את כל הציבור בישראל, בית שיושבים בו אנשים מאמינים ואתאיסטים, אנשים מלאומים שונים, מדתות שונות, אנשים שנולדו בישראל ואחרים שעלו אליה מכל קצוות העולם, בית שבו כל הדעות נשמעות ובו אנו מתווכחים ומכריעים באופן דמוקרטי.

שכמי שעומדת בראש פרלמנט רב-מדינתי, מגוון, את יכולה להרגיש כאן בבית. גברתי נשיאת הפרלמנט האירופי, זהו ביקורך הראשון מחוץ לאירופה בתפקיד זה, ואני מודה לך על כך. אנו רואים בבחירתך להגיע לישראל ולדבר בפני מליאת הכנסת כבוד גדול ומעריכים זאת. זהו ביטוי נוסף לקשרים הטובים והחזקים של מדינת ישראל עם מוסדות האיחוד האירופי ושל הכנסת עם הפרלמנט שאת עומדת בראשו. הקשר הזה חשוב ומשמעותי למדינת ישראל מבחינות רבות, וישראל מעוניינת בחיזוקו. הוא מבוסס בראש ובראשונה על הערכים הדמוקרטיים והליברליים המשותפים שישראל חולקת עם מדינות האיחוד ועם מוסדותיו, הוא מבוסס על הקשרים הכלכליים הענפים שהפכו את האיחוד האירופי לשותף הסחר הגדול ביותר של מדינת ישראל, והוא מבוסס כמובן על שיתוף הפעולה הנרחב בתחומי המדע, המחקר והתרבות, שיתוף פעולה שהאנושות כולה מרוויחה ממנו. גברתי נשיאת הפרלמנט האירופי, יש משהו סימבולי בכך שבשנה שאירופה מקדישה לצעירים, בחירתך לפני כמה חודשים הפכה אותך לנשיאת הפרלמנט האירופי הצעירה ביותר בתולדותיו. את מביאה יחד עם הניסיון שצברת בפרלמנט רוח חדשה של דור צעיר וחדש, דור שמחפש דרכים להפיח תקווה חדשה בקרב צעירים בפרויקט האירופי, דור שמעוניין לטפל באתגרי המחר, ובראשם משבר האקלים, שהפך לאתגר קיומי, דור שרוצה שוויון הזדמנויות אמיתי בין גברים לנשים ורוצה יותר גיוון אנושי במוסדות האיחוד. כפי שאמרת בנאומך בפני מליאת הפרלמנט מייד לאחר בחירתך: למען הפוליטיקה של התקווה. כולי תקווה שישראל תשתלב ברוח החדשה הזו שאת ומנהיגים צעירים אחרים באיחוד מובילים, וכולי תקווה שניצור יוזמות חדשות בין הכנסת לבין הפרלמנט האירופי. גברתי, בחודשים האחרונים ידעה ישראל גל טרור נוסף שגבה את חייהם של 20 בני אדם והביא לפציעתם של יותר מ-60. גל הטרור הזה, כמו רבים לפניו, הוא תוצאה של שנאה והסתה שמופצת כנגד מדינת ישראל. הוא מתחיל בספרי הלימוד ברשות הפלסטינית, שמוחקים את קיומה של מדינת ישראל, מפיצים שקרים אנטישמיים על אודות היהודים וקוראים באופן מפורש לאלימות, ונמשך בכסף שמשלמת הרשות הפלסטינית למחבלים על הרג חפים מפשע, תוך שהיא מקבלת תרומות וכספים, מעניין איזה מדינות. This is the Israeli parliament, you see. כמו שירין אבו עאקלה, אתה מסית,

תודה. אתה מסית נגד העם הפלסטיני. תודה, תודה רבה, חבר הכנסת טיבי. שירין אבו עאקלה, לא משלמים משכורות למחבלים? שמענו, 19 יהודים נרצחו, 19 יהודים נרצחו,

והוא מגיע לכדי הסתה ושקרים שמופצים ברשת, כאילו מדינת ישראל פוגעת במקומות הקדושים. המעשים והשקרים הללו מלבים את האש, מפיצים שנאה, יוצרים אווירה של אלימות ולבסוף מביאים לגל טרור. מדינת ישראל מצפה ממך, גברתי, ומכל חבריה באיחוד האירופי, לעמוד לצידה כנגד התופעות המסוכנות הללו, שמלבות טרור ורצח ולא יאפשרו לעולם להגיע לפתרון הסכסוך. יש בכוחכם להשפיע ולמנוע מהדור הצעיר הסתה, בבתי הספר בכסף שאתם מממנים. גברתי, לצערי, גם בשנה שעברה ראינו עלייה במקרי האנטישמיות באירופה. המגפה עתיקת היומין הזו לא נעלמה מן העולם, היא מתפשטת וחושפת את פניה המכוערות פעם אחר פעם, ויש להמשיך להילחם בה ובסכנות שהיא מציבה. שמחתי לשמוע בנאום שנשאת לאחר בחירתך, גברתי, כי את מתחייבת למאבק בנגע האנטישמיות. יש לכך חשיבות רבה מאוד. כמו כן חשוב להבין כי הנגע הזה משתנה, פושט ולובש צורות אחרות. בשנים האחרונות האנטישמיות מתחפשת לביקורת, כביכול, על פעולותיה של מדינת ישראל. ברצוני להבהיר: לגיטימי לבקר את מדינת ישראל וממשלתה, אך כאשר דורשים ממדינתו של העם יהודי, וממנה בלבד, סטנדרט אחר ביכולתה להגן על עצמה מפני התקפות טרור, זוהי אנטישמיות, כאשר ארגוני BDS שוללים את זכותה של מדינת ישראל להתקיים כמדינה יהודית ומערערים על עצם זכותנו, זכותו של העם היהודי, למדינה משלו, זוהי אנטישמיות, ואנו מצפים מידידינו לומר זאת בפה מלא ולהיאבק בכך. אנו גם מצפים מידידנו לעמוד מול הטרור המדינתי שמפעילה איראן באמצעות הזרועות שהיא שולחת לכל המזרח התיכון, זרועות טרור שמטרתן לערער את המשטרים באזור. כשמדינת טרור שנשלטת על ידי משטר פונדמנטליסטי מאיימת בהשמדת מדינה אחרת, מדינת ישראל, אנו מצפים מידידינו לעמוד מולה בכל כוחם ולא לאפשר לה להיות מדינת סף גרעינית היכולה בתוך זמן קצר לייצר נשק גרעיני ולממש את איומיה. איראן היא סכנה ליציבות האזור ולשלום העולם וכך יש להתייחס אליה. גברתי, בהזדמנות הזו, בימים שבהם משתוללת מלחמה באירופה, ימים שבהם העם האוקראיני עובר תופת איומה וסבל קשה, ימים שבהם אנשים חפים מפשע נהרגים על לא עוול בכפם, אני רוצה יחד איתך להתפלל ולקוות שהמלחמה הקשה הזו תסתיים במהרה. לסיום, אני מבקש לאחל לך הצלחה רבה בתפקידך. ועכשיו אני מזמין אותך, גברתי נשיאת הפרלמנט האירופי, לשאת דברים,

(נושאת דברים בשפה האנגלית, להלן תרגומם הסימולטני: תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני ראש הממשלה, חברי הכנסת היקרים,) ערב טוב

(לכבוד הוא לי להיות כאן, בירושלים, במקום שבו חשים את ההיסטוריה, את הייעוד, את התקווה. הכנסת היא מקום של דמוקרטיה,

ועזוז. באתי לכאן כדי להביא מסר מאירופה, להדגיש כי הקשרים בין עמינו עמוקים והחיבור שאנו חולקים הוא חיבור שנוצר מימי ההיסטוריה המשותפת שלנו, נוצר בזמן של סבל ושל

ישראל להתקיים. (מחיאות כפיים) ג'ון קנדי הוא שאמר: "ישראל לא נוצרה כדי להיעלם. ישראל תמשיך להתקיים ולשגשג, היא יציר התקווה וביתם של האמיצים". ראיתי זאת

פחד וחוסר אמון, בורות מקדמת שנאה, וחינוך הוא הנשק הטוב ביותר להיאבק בדעות קדומות ולנצח

את פני אירופה. לפיכך, המחויבות שלנו היא אישית כפי שהיא מוסדית, ואני יכולה להתחייב שממנה לא ניסוג. עמיתיי חברי כנסת, אני מביאה היום דברים של תקווה, תקווה לשלום, תקווה

ישראל, גולדה מאיר, אשר נולדה החודש לפני 121 שנים בקייב. רוסיה מאיימת על הביטחון התזונתי של העולם, הורסת שדות, חוסמת מעברי תחבורה ומובילה למחסור

ישבור את הרוח הזו.

להגן על העקרונות שהביאו אותנו מהאפר של המלחמה והשואה לשלום ושגשוג. הפרלמנט האירופי תומך תמיכה איתנה בתהליך השלום במזרח התיכון. אנחנו תומכים בפתרון שתי המדינות, שבו מדינת ישראל

של אמונה ושל התגברות על מהמורות. זה הרגע שבו יכולה ישראל להוביל את העולם לא רק בחיפוש אחר השלום החמקני אלא במציאתו.

אתה הפסקת אותי באמצע דבריי. כן, רק שנייה. אנחנו ניתן לחברי הכנסת לעכל את האירוע ההיסטורי

נחזיר את השקט לאולם כמה שאפשר, ואז נוכל להמשיך. אדוני

אני יודע שיש פה קורס מש"קים של שירות בתי הסוהר, מי החבר'ה? הינה, אז יש פה בקשה.

אנחנו מברכים אתכם. השר לביטחון הפנים לשעבר חבר הכנסת אמיר אוחנה ביקש לברך אתכם, וזה מה שאני עושה. ברוכים תהיו. וסליחה שלא זיהיתי את המדים קודם. ואני בטוח שכולנו מצטרפים לברכות. שיהיה בהצלחה. כל הכבוד לכם. בהצלחה במשימות החשובות. לסטודנטים מאוניברסיטת תל אביב, לקורס מש"קים של שירות בתי הסוהר, חיילים,

הסטודנטים עדיין איתנו. נפגשתם היום עם נשיאת הפרלמנט האירופי? זה אתם? אז אדוני היושב-ראש,

אין בעיה, לאט-לאט. רק פשוט יש רעש באולם, אז קשה לי לשמוע את עצמי. חבר הכנסת משה ארבל.

אדוני שר החוץ, אני בדיוק שיבחתי את מדיניות החוץ שאתה מוביל, לאור נאומה של נשיאת הפרלמנט האירופי פה, ושאלתי את עצמי: בעצם מה היה לנו לריב עם מדינות אירופה בשנים האחרונות? אפשר להסכים על חלק מהדברים, אפשר לא להסכים על חלק מהדברים, אבל לריב עם שותפת הסחר הכי גדולה שלנו, בסוף עם הקיבוץ של המדינות שחולקות איתנו את אותם ערכים, ערכים של שוויון, של צדק, של זכויות אדם, של צמיחה כלכלית ושגשוג? חברים, אני מבקש, נא לשבת במקומותיכם.

ובאמת צריך להודות לממשלה הזו, ובמיוחד לך, שר החוץ, על שאתה מוביל מדיניות שונה בתכלית, שמנהלת גם את הוויכוחים, ככל שיש כאלה, אבל בצורה הרבה הרבה יותר מתורבתת, אתה שומע או שאתה קורא שפתיים? כי אני לא שומעת את עצמי.

אם חבר הכנסת מתן כהנא שומע, סימן שהכול בסדר. ולידו חבר הכנסת מיכאל ביטון. קריאה: תגיד, קוראים לך מיכאל או מיכאל? מכלוף מיכאל? כי אחי, קוראים לו מיכאל. אבל לא מכלוף. חבר הכנסת יואב קיש, החלטת מה להצביע על ממדים ללימודים?

חבר הכנסת קיש, יש פה חיילים שבדיוק יוצאים מהאולם. יש לך בשורה עבורם? האם בסוף היום הזה יהיו להם מלגות? כן או לא?

לא, השוטרים כבר יצאו.

אבל קודם היה שירות בתי הסוהר. תודה רבה לך, חבר הכנסת טופורובסקי. תודה, אדוני היושב-ראש. בהצלחה לכולם בהצבעה. טוב, נא לשבת. חבריי חבר הכנסת, נא לשבת. ההצבעה תהיה הצבעה אלקטרונית. אנחנו עוברים להצבעה על הצעות האי-אמון. ששש, אני מבקש שקט באולם. נא לשבת, בבקשה. אני חוזר, ההצבעה תהיה הצבעה אלקטרונית. אנחנו עוברים להצבעה ראשונה, על הצעת אי-אמון מטעם סיעת הליכוד. הצבעה. הצעת סיעת הליכוד להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. בעד, 52, נגד, 59. אני קובע כי הצעה זו לא התקבלה. משכת את ההצבעה השמית? אוקיי, בסדר גמור. הגשתם ומשכתם. אנחנו עוברים להצעת אי-אמון מטעם סיעת ש"ס ויהדות התורה. ההצבעה תהיה הצבעה אלקטרונית. נא להצביע. הצבעה. הצעת סיעות ש"ס ויהדות התורה להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. להלן התוצאות: בעד,

59. אני קובע כי ההצעה הזו, הצעת האי-אמון, לא התקבלה. רבותיי, אנחנו נעבור לסעיף הבא בסדר-היום, הצעת ועדת הכספים לגבי צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 13), התשפ"ב 2022. מי שיציג את ההצעה הוא חבר הכנסת אלכס קושניר, יושב-ראש ועדת הכספים. בבקשה. חבר הכנסת קושניר, הינה הוא בא. בבקשה,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס'

התשפ"ב 2022, קובע הוראות לעניין מיסוי רכבי יוקרה. בהתאם לנוסחה שנקבעה בצו, שיעור מס הקנייה על כלי רכב שמחירו לצרכן עולה על 300,000 שקלים יעלה כך שלשיעור המס החל על כלי הרכב, שהמס הבסיסי הוא 83%, יתווסף שיעור מס נוסף, והוא מכפלה של 20% בהפרש שבין מחיר הרכב לצרכן ל-300,000 שקלים, כשהוא מחולק במחיר הרכב לצרכן.

ככל שמחיר הרכב עולה על 300,000 שקלים, כך שיעור המס לגביו עולה באופן הדרגתי. מדובר בהוראה שחלה מאז שנת 2013 כהוראת שעה ומוארכת מעת לעת. במקור ההוראה הזו לא חלה גם על רכבים היברידיים, פלאג-אין וחשמליים, כיוון שהטענה שנטענה הייתה שמחירם היקר נגזר מהטכנולוגיה שהוטמעה בהם. בשנת 2018 רשות המיסים ביקשה להפוך את הוראת השעה להוראת קבע ולהחיל את מס היוקרה גם על רכבים מהסוג האמור בטענה שמחירם הגבוה כבר אינו נובע מהטכנולוגיה שהוטמעה בהם אלא מיוקרתם. הוועדה החליטה שלא לאשר את הצו כהוראת קבע אלא רק כהוראת שעה, ולהמשיך לבחון את המצב מעת לעת בהתאם להתפתחויות שיחולו בתחום. הוראת השעה האחרונה בנושא הייתה אמורה לפקוע ב-31 בדצמבר 2021. רשות המיסים פרסמה צו חדש ב-30 בדצמבר 2021, שבו היא ביקשה בפעם נוספת לקבוע את ההסדר כהוראת קבע ולא כהוראת שעה. בדיון שהתקיים בנושא בוועדת הכספים סברו חברי הכנסת בוועדה כי נכון יהיה להמשיך את המתווה של הוראת השעה גם בהתחשב בכך שלאחרונה אושרו בוועדה תקנות מס הכנסה על שווי השימוש לעניין רכב חשמלי, פלאג-אין והיברידי כהוראת שעה עד תום שנת 2025. בהתאם להחלטת הוועדה, רשות המיסים פרסמה צו חדש, שאותו אישרה הוועדה, והחלטתה הונחה על שולחן המליאה. כיוון שהוגשה דרישה מצד חברי הכנסת לבטל את ההחלטה של הוועדה, החלטת הוועדה מובאת כעת לאישורכם, ואני כמובן מבקש לאשר ולתמוך בה. רק שאלה אחת, חברי הכנסת מהליכוד, אתם פשוט אפילו לא שמים לב למה אתם מתנגדים. מדובר בצו שממסה את רכבי היוקרה, אבל לא אכפת לכם, גם על זה אתם מגישים הסתייגות וגם לזה אתם רוצים להתנגד? אגב, זה היה מ-2013. ואני חוזר רגע לחוק ממדים ללימודים. גם אם תביא כסף מהשמיים נתנגד. כל מה שתביא נתנגד. יש לך רוב? תת-אלוף במילואים חברת הכנסת מירי רגב אומרת בדיון בסיעת הליכוד את המשפט הבא: החלטנו שאנחנו רוצים להפיל את הממשלה, אז אין כאבי בטן גם כשזה על חיילים. אז למי שהיה ספק מה המניעים האמיתיים של החברים שיושבים פה מצד ימין של המליאה,

הכול פוליטי. ואותם ערכים שגדלנו עליהם ברוח צה"ל של הערבות ההדדית והאחריות, ובעיקר בעיקר האמינות, שכל מי שעבר בה"ד 1 יודע על מה אני מדבר, נשכחו. ואני מאוד מקווה שתתעשתו על עצמכם ותצביעו בעד חוק ממדים ללימודים, אבל בינתיים אני מבקש לאשר את הצו.

חבר הכנסת אזולאי, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

חבריי חברי הכנסת, עמד פה יושב-ראש ועדת הכספים ושכנע אתכם, ניסה לשכנע, ואמר: חברי הליכוד, תבינו עד כמה המס הזה טוב, ולמה אתם מתנגדים? אז יכול להיות שלחלק מכם הוא יכול להגיד את זה, כי הוא חושב שלא הייתם בוועדת הכספים ואתם לא יודעים, אבל מי שהיה בוועדת הכספים יודע ומבין. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד קודם כול. בואו נעשה קודם כול סדר, שכל מה שהממשלה הזאת מביאה, אין כוונותיה טובות ואין כוונותיה טהורות, אלא כוונותיה רק לעשות רע לאזרחי ישראל. עם זאת, על המס המובא לפה, חברי אלכס יושב-ראש ועדת הכספים, על רכבי יוקרה מעל 300,000, רק שתדעו שיש משפחות ברוכות ילדים שיש להם שמונה ילדים, תשעה ילדים, וגם אצלכם המס הזה יעלה, וגם הם ישלמו יותר יקר. אותן משפחות ברוכות ילדים שצריכות את הרכב,

את לא מבינה בגלל שלא היית בישיבת ועדת הכספים.

אמרתי לך, תבואי, אני אסביר לך לאט-לאט כשאת לידי. אני מסביר לאט כדי שתבינו מהר.

תבואי, באמת, את תצאי מוועדת הכספים טוב. רכבי יוקרה זה לא על רכבי היוקרה באמת, על אלה אין בעיה, תמסו אותם, אבל ביקשנו להחריג רכבי עבודה,

אדם קנה רכב עבודה, הוא משלם על זה כמו איזו משכנתה, תחריגו אותו. לא הסכימו להחריג אותו. אתה לא יכול להגיד לבן אדם שיש לו עבודות עפר או עבודות חשמל או לא יודע מה, כל דבר אחר: לך תקנה רכב יותר זול, ואז תשלם עליו במוסך. רכב עבודה כבר מראש מתחיל במחיר יקר יותר. אם אנחנו מסתכלים על רכבים חשמליים,

רכבים חשמליים לא כלולים בזה, בשביל זה עשינו את הוראת השעה.

תבדוק. אבל אנחנו לא יודעים לקראת מה הולכים, ובגלל זה ביקשנו גם הוראת שעה. העלינו רכבי עבודה.

העלינו רכבי עבודה, העלינו על משפחות ברוכות ילדים את הסיפור של הרכבים של שמונה מקומות, ובכל זאת לא נתנו לנו יחס בעניין הזה. ולכן, כשאנחנו מתנגדים לאיזשהו צו, לאיזושהי העלאה במס, אז קודם כול כל העלאה במס בתקופה כזאת היא לא טובה, ולכן התנגדנו לזה. אתה יודע, עשינו הוראת שעה.

רכב עבודה זה לא רכב יוקרה, עם כל הכבוד. אדם עובד לפרנסתו, למחייתו. הוא נמצא בפנים. הוא נמצא בפנים, אתה שכחת. אתה שכחת את זה.

שרכב עבודה נמצא בפנים, שגם עליו משלמים יותר. אבל זה מ-2013. לא, מה זה משנה עכשיו? אתה העלית לו גם על זה. מ-2013 זה היה.

זה היה בתחילה בגלל האבזור, והם אמרו שגם בלי האבזור זה נמצא במקום הזה. אלכס, למה אתה הולך? אבל יחד עם זאת, אני רק אתן מילה קטנה, זה רק בתוספת לכל יוקר המחיה שהממשלה הרעה הזאת מעלה לעם ישראל. עכשיו זה גם ברכבים, גם בדיור, בכל דבר ועניין, ולכן אנחנו נתנגד לכל מה שהממשלה הזאת תביא.

תודה רבה. חבר הכנסת אוחנה, איננו. חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ההרגשה שלי שקודם לא שמעו את חבר הכנסת ינון אזולאי, אולי יש בעיה בווליום. הוא דיבר גבוה מאוד. בכל אופן, אצל ינון לא שמענו אותו. מה שכן הצלחנו לשמוע, שאנחנו דנים במס על רכב יוקרה, על רכב יקר, כשאנחנו מצד אחד גם מייקרים רכבים שמשמשים למשפחות, כמו רכבים חשמליים, שאנחנו עודדנו אותם לקנות,

אנחנו מצד אחד מעודדים לקנות ומצד שני אנחנו גם ממסים אותם, ועל הדרך אנחנו עוד רוצים גם לקחת על כל קילומטר, אבל זה מה שנקרא הבטחה שלטונית, זה סותר אחד את השני. אבל אנחנו רוצים להגיד דבר אחד. רכבי יוקרה אני מבין, אבל למה אוכל יוקרה? למה ראש הממשלה יכול להזמין אוכל יוקרתי מאוד לילדיו על חשבון הציבור, כשיש ילדים שאין להם אוכל, שיש להם בעיה בתזונה, אין להם ביטחון תזונתי? עליית מחירים גבוהה כל כך, הקניות הגדולות, אנחנו חשים יום-יום בעלייה הקשה והגדולה שמשפחות מתקשות בה, והינה אנחנו כבר מתבשרים על עוד קושי של החזר משכנתה, שאנחנו רוצים להעלות את המשכנתה בעוד אחוזים, שזה יקשה על ההחזר החודשי. עד כמה אתם יכולים להציק לעם הזה? עד כמה אתם יכולים להקשות על העם הזה ואתם מתעלמים מכל העניין הזה? אני רק רוצה להגיד דבר אחד. ראינו לפני כמה ימים, ביום רביעי עמדתי כאן על הדוכן, אדוני היושב-ראש,

זו הייתה תחילתה של ההילולה במירון ערב ל"ג בעומר, וחששנו מדברים, אבל לא חששנו עד כדי כך. לא חשבנו שאנחנו נעמוד היום, יומיים אחרי האירוע, לראות איך שהאירוע קרס, כל ההילולה וכל התוכניות וכל עשרות המיליונים וכל הפרויקטורים וכל ההכנות וכל אלפי השוטרים, שהיו יותר מהמתפללים עצמם, איך הכול קרס ואיך עקרתם את כל ההילולה, את כל הנשמה שהייתה בה,

גם אם זה לא היה קורה זה לא היה נקרא הילולה, זה היה נקרא איזה הקפות שניות בבית אבות או משהו מעין זה, בלי כל מה שקורה. ואני שואל למה, מה קרה? למה 9,000 איש מקריסים את ההר, את כל ההילולה? התשובה אחת: אנחנו כבר דנו, ועדת החקירה של הרב חבר הכנסת פרוש בטח תדון בזה, ההצעה שלו ביום רביעי. דבר אחד, אין לכם סייעתא דשמיא, אין לכם ליווי משמיים להצליח. כל מה שאתם נוגעים בו, הכול קורס,

צריך זכויות בשביל להחזיק דבר כזה. דבר אחד ברור: אנחנו אומרים שלשקר אין רגליים, לשקר אין רגליים, אבל כנראה שכשיש שקר, הרגליים רצות משם ויש בריחת רגליים. אנחנו רואים קריסה של לשכת ראש הממשלה, דברים לא מובנים. אנשים שהולכים כברת דרך ארוכה, כשהיו צריכים ללכת הלכו במצבים קשים, היו נמצאים בשיא העולם, במשרה הכי נחשקת שהציבור רוצה אותה ובאמת מייחל,

כנראה שאין השפעה. כמה אפשר להתעסק עם דבר שהוא לא אמת, על בסיס שהוא לא אמת? ולכן אנחנו רואים עזיבה אחר עזיבה. לא עושים חשבון, חשבון נפש, תעצרו רגע, וגם אם דרככם בסוף, גם את זה צריך לעשות ביושרה מול הציבור. עשרות מיליונים קונים שלטון. זה לא נקרא שחיתות שלטונית? אני הייתי במשאים ומתנים קואליציוניים על 18 מיליון, על 70 מיליון שקל, על סגירת פערים, על מה שאנחנו רוצים לתת, על אפליות מתקנות, על דברים שאחרים מקבלים יותר, איזה כותרות, איזה יציאה.

הכול מותר, אין לא יועצים משפטיים, לא שומרי הסף. משפט לסיום, בבקשה. תודה. לא שומרי הסף, לא תקשורת. מתעלמים מכל העניין הזה כאילו לא קרה שום דבר. כמה צביעות, כמה שקר.

לשקר אין רגליים, אבל האמת מקבלת רגליים ובורחים. לא פלא שהלשכה קורסת

חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, סגן השר, תראה, יש דברים שבאופן שקוף אתה יכול לבוא ולהסביר למה אתה מתנגד, אבל פה אתה יודע, זה גלגול עיניים. אתה נגד מכס ומס לרכבי יוקרה? למה אתה נגד? אתה נגד דבר טוב שבו העשירים ישלמו יותר? אדוני היושב-ראש, היית הרבה מאוד שנים גם במשרד האוצר וגם בוועדת כספים. אתה יודע בדיוק כמוני שהרבה מאוד שנים, הרבה מאוד שנים לא היה מצב שאנחנו נמצאים במאי עם עודף גביית מיסים של 32 מיליארד שקל, עודף גבייה של 32 מיליארד שקל מתחילת השנה. תמיד יש ויכוח כשאתה מוריד מיסים מה זה יעשה, איפה אתה מקצץ, מה אתה צריך לעשות. עמדנו פה בתקציב וכולם אמרו לנו שאנחנו שקרנים. אמרנו: אתם מעלים מיסים, אמרתם שאתם לא תעלו מיסים ואתם מעלים מיסים,

אתם נכנסים לכיס של האזרחים וחותכים להם בבשר החי, אמרו לנו: אתם מדמיינים. אבל זה קרה. בואו, המספרים לא משקרים. נכנסו לתקציב המדינה עוד 32 מיליארד שקל בתקופה קצרה, ארבעה חודשים, אנחנו עוד לא סיימנו את החודש החמישי. 32 עודף, כשהיינו אמורים להיות בגירעון, אני מזכיר את נבואות הזעם של האוצר של 3.9%. תכפילו את הכסף הזה, הגעתם כבר ל-45 מיליארד שקל עודף בגבייה. במקום לבוא לכנסת ולהודיע: אנחנו מורידים 2%-3% במע"מ, שהוא כמעט הכי גבוה בעולם, אנחנו מורידים 10% במס הכנסה שהוא מהגבוהים בעולם, ולא היה קורה כלום, אתה לא צריך לקצץ, אתה לא צריך להוריד את המשרדים החלופיים, אתה לא צריך להוריד את הבית החלופי, את הלשכה החלופית, אתה יכול אפילו לתת מיליארד שקל בשביל שהמשותפת יצאו פה בהצבעה על האי-אמון. אין לך בעיה, אתה יכול לחלק, אבל תוריד לאזרחי ישראל, למען השם, 10% במיסים. אבל זה לא נכון.

אין מסחרה. אין מסחרה.

אין סחר-מכר.

למדת מהיהודים איך לעשות את זה, כל הכבוד לך. אני אומר לך, כל הכבוד לך. אין סחר-מכר. אני רק זוכר שלפני חודש המשותפת תמיד הייתה מצביעה נגד, פתאום היא נעלמת.

הצבענו, הרבה פעמים נמנענו או, נמנעתם בהצבעות של הליכוד על האי-אמון ולא בהצבעות של ש"ס ויהדות התורה בשנה האחרונה, והפעם, פתאום התעופפו החוצה ואין סחר-מכר. רק לזועבי מגיע? אני רוצה להגיד לך משהו.

אני מעריך את אחמד טיבי הרבה יותר ממה שאתה חושב. הרב פינדרוס, משפט לסיום. שהוא יצא סתם, לא מאמין.

אז במקום לעשות את הדבר הזה, מעלים ומעלים עוד פעם, ולכן אנחנו נתנגד ונעשה הכול שאזרחי ישראל יקבלו חזרה את הכסף שלהם.

תשמע מה שאני אומר לך, רק לזועבי מגיע? חבר הכנסת מעוז, בבקשה.

רק לזועבי מגיע, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, התוודות אישית: בנאומים רבים ביקרתי בחריפות את מה שמכונה הפרוגרסיביות הפוסט-מודרנית. צריך להודות על האמת שבשימוש במונח הזה "פרוגרסיביות" גם אני לדאבוני שיתפתי פעולה עם הנדסת התודעה הפוסט-מודרנית. המונח "פרוגרסיביות" נגזר מהמילה פרוגרס, שמשמעותה קדמה והתקדמות. בניסיון מוצלח של מיתוג והנדוס תודעה, הצליחו הפוסט-מודרניים להנחיל בתודעת כולנו כאילו ארגוני שמאל קיצוני, הפמיניזם הרדיקלי, לוחמי האקלים, ארגוני הלהט"ב ואנשי פוליטיקת הזהויות, הם מייצגי הקדמה שמקדמים את העולם ואת האנושות למקום טוב יותר, וכאילו תפיסת הספקנות, שעל פיה אין טוב ורע ואין אמת ושקר, היא נאורה ומתקדמת. אבל כל זה כמובן אינו אלא שקר. למעשה כל התופעות הפוסט-מודרניות הללו מבקשות להסיג את האנושות ואת העולם לאחור. כך כאשר הם נלחמים במוסד המשפחה המקודש, פסגת המוסר האנושי, לעומת ההפקרות והפריצות שנהגו בדור המבול בארץ כנען ובארץ מצרים, שהוזהרנו בתורה מללכת בדרכם, כך כאשר הם מנסים בכך דרך לטשטש את ההבדלה בין ישראל לעמים ולבולל את עם ישראל בגויים, עד למחיקתו ומחיקת זהותה היהודית של מדינתו, כך כאשר הם מטשטשים את הזהויות האישיות ומייצרים תודעה של התכחשות למושגי הטבע הבסיסיים של ההבדלים שבין איש לאישה ושמירת הייחודיות המופלאה שבכל אחד מהם, כך כאשר פעילי האקלים נלחמים בהישגי המדע והמהפכה התעשייתית, הישגים שהביאו את האנושות לבריאות, לתוחלת חיים ולשגשוג כלכלי שלא היו מעולם.

זה אותו סוג של הנדסת תודעה שעל פיו הדת המומצאת הרפורמית, שניסתה ומנסה להוות חיקוי ותחליף ליהדות ולתורת ישראל, נקראת "התנועה ליהדות מתקדמת", בעוד שלמעשה היא פועלת להחזיר את עם ישראל למצבם לפני מעמד הר סיני, טרם קבלתם את התורה בהתחייבות המופלאה של "נעשה ונשמע". המונח הנכון לטעמי לתיאור כל אותן תנועות ומגמות פוסט-מודרניות הוא לא פרוגרסיביות אלא רגרסיביות, שמשמעותו על פי מילון אוקספורד נסיגה לאחור, למצב קודם או למצב גרוע יותר. אשר על כן אני מקבל על עצמי להשתדל, בלי נדר, להתחיל מכאן ואילך להשתמש במינוח הנכון והמדויק יותר: הרגרסיביות הפוסט-מודרנית. הקדמה האמיתית והתקווה לאנושות היא תורת ישראל, זו שוודאית בכך שיש טוב ויש רע, שיש אמת ויש שקר, משפט לסיום,

זו שיודעת לא להפריד או להדיר, אלא להבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך ובין ישראל לעמים, דווקא מתוך אחריותה לגאולת עם ישראל, האנושות והעולם כולו.

תודה רבה. חברת הכנסת תלם,

חבר הכנסת פרוש, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, עמד כאן יושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת קושניר ופנה ושאל מדוע אנחנו הולכים להצביע נגד הדבר הזה בלי להסתכל על מה שכתוב בפנים. הוא מחפש איפה ההיגיון בהתנהלות, איפה ההיגיון בהצבעה כזאת או אחרת על דבר שהוא לכאורה פשוט בעיניו.

חבר הכנסת קושניר, שישראל ביתנו הם האחרונים שיכולים לפנות אל ההיגיון של אנשים ולבקש מהם להתבונן. פעם חברי הכנסת הערבים היו חברי הכנסת הכי מושמצים אצל ליברמן וחבורתו. ליברמן רצה לשלול מהם זכות בחירה.

כי בעיניו הערבים היו מוקצה מחמת מיאוס. הוא לא רצה לראות אותם פה בכנסת, הוא בכלל לא היה ענייני. זה לא שינה לו שום דבר, לא אם ההוא גר פה לפני המדינה, ההורים שלו היו פה לפני המדינה. כל ערבי, הוא רצה לשלול ממנו אזרחות.

היום הערבים הם החברים הכי טובים. כאשר החליפי מבטיח 300 מיליון שקל לזועבי, מאיפה יש לו את זה? הוא מתאם את זה עם שר האוצר. מי זה שר האוצר?

למי ליברמן רוצה לתת 300 מיליון שקל על סמך התנגדות לקואליציה? לערבים, לערבים שהוא רצה לשלול מהם זכות בחירה פעם. היום מי הם שנואי נפשו של ליברמן? חברי הכנסת החרדים.

הוא רוצה למנוע מהציבור של האברכים שתהיה להם אפשרות לשלוח אל הילדים שלהם למעונות בסבסוד. הוא מצא דרך איך להטיל מיסים על דברים שאולי הם באים בשימוש יותר אצל הציבור החרדי, אצל המשפחות ברוכות הילדים. אותנו קושניר יכול לשאול שאלות למה אנחנו הולכים להצביע נגד? כל חבר כנסת פה צריך להצביע נגד. הרי המדיניות של שר האוצר ליברמן גורמת ליוקר מחיה פה. כל אחד יודע שהמחירים פה עולים, חודש אחד בזה, חודש אחד בזה. האינפלציה מתחילה לדהור, היא עולה באחוזים ניכרים לעומת מה שהיה בעבר. איזה מין היתממות זאת של ישראל ביתנו שקושניר בא לשאול אותנו למה אנחנו נגד? בוודאי שאנחנו צריכים להיות נגד.

אם היה לכם קו ברור, אני מבין. אין לכם קו ברור. פעם הערבים שנואים, פעם מפלגת העבודה שנואה, פעם החרדים שנואים. כל מה שהוא חושב שיכול להביא לו עוד כמה קולות, זה האג'נדה של ישראל ביתנו וליברמן. לכן אין בכלל שאלה. אני לא מבין את החוצפה של יושב-ראש ועדת הכספים קושניר שהוא בא לפה לבקש מאיתנו משהו כזה.

חבר הכנסת גפני, בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, חברי הכנסת, בימים האחרונים, לאור הלחץ הציבורי, מתקיימים דיונים בוועדת הכספים לפצות את אלה שניזוקו מהאומיקרון. לא נמצא פתרון למורי הדרך, לא נמצא פתרון לאולמות אירועים. יש דברים שלא נמצא פתרון. אני זוכר, גברתי השרה, אני זוכר שהיה בזמן ישראל כץ, כשהוא היה שר האוצר, היו בוועדת הכספים דיונים על העברת כסף לאותם אלה שנפגעו בקורונה, ושר האוצר ישראל כץ ישב בוועדה ישיבה אחרי ישיבה, והאופוזיציה העלתה דברים, נושאים שעלו על סדר-היום, והקואליציה, וישבנו בחדר שלי יחד עם שר האוצר והגענו למסקנות ולהסכמות לפצות את אלה שעל לא עוול בכפם המר עליהם גורלם והם לא יכלו. עכשיו מתקיימים דיונים, יושב-ראש הכנסת דהיום היה שותף פעיל.

מה שנכון נכון. כן, יושב-ראש הכנסת היה שותף פעיל בעניין הזה. והיום יושבת הוועדה, מעלים בעיות, ואין קול ואין עונה. המקום שלך, חבר הכנסת ישראל כץ, כשר אוצר בוועדה, שומם. אין שר אוצר. הוא לא מגיע. לא מעניין אותו. זה לא העסק שלו בכלל שצריך לפצות אנשים, שצריך לפצות קבוצות באוכלוסייה שסובלות מהאומיקרון. אין דבר כזה. האיש לא בא כמו שהוא לא מגיע לקבינטים שהוא חבר בהם, כמו שהוא לא מגיע לדברים אחרים. זה לא מעניין אותו בכלל, הוא לא מגיע. אנחנו צריכים לדון בינינו לבין עצמנו ואפשר להגיע איכשהו לאיזשהו פתרון. הוא לא קיים. הלוואי שהיה לומד ממך, ישראל כץ, איך מתנהלים בוועדת כספים כשצריך לפצות חלקים באוכלוסייה שנפגעו. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לסכם, היות שאין לי זמן רב. אני זוכר את יאיר לפיד איך שהוא פה דיבר לפני שנה על הסחטנות שסוחטים את הממשלה, שזו עבירה פלילית: מה זה, דורשים כספים לכל מיני נושאים, זה לא יכול להיות, צריך לעשות ממשלת שינוי. והינה, הוא עשה ממשלת שינוי. מגיעה חברת הכנסת זועבי והיא אומרת שהיא פורשת מהקואליציה, אז הוא קורא לה ויושב איתה. לא משנה שהוא עובד עליה, הוא עובד על כל חברי הכנסת הערבים, נעזוב את זה לדיון אחר, כבר אמרתי את זה כאן למנסור עבאס.

אני מסיים. נעזוב את כל הדברים האלה. אדוני שר החוץ, אתה פושע פלילי, לפי דבריך, לא לפי דבריי.

תודה רבה. חבר הכנסת אבו שחאדה. הרב גפני, אל תצביע על החוק של החיילים. זו הפסקה או רק התייעצות?

זה שכנוע, תראה, תראה מה היה פעם. תראה מערכת יחסים של

כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני רוצה לשאול מה מפריע לכל חברי הכנסת היום ובימים האחרונים. למה יש כל כך הרבה כעס וכל כך הרבה הסתה וכל כך הרבה תסכול על הסטודנטים הגאים בזהות שלהם, היום שלנו, באוניברסיטת בן-גוריון, על הסטודנטים הגאים בזהות שלהם באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה העברית. על מה הכעס? למה יש כל כך הרבה כעס על הסטודנטים הערבים? יש כל כך הרבה כעס כי הפרויקט הציוני נכשל בתהליך המחיקה של העם הפלסטיני, ויש לנו דור של צעירים פלסטינים שגאים בזהות שלהם, גאים בדגל הלאומי שלהם ומרימים את הדגל הפלסטיני, כמו שדרך אגב זה היה מקור לגאווה של כל עם בכל מקום אחר בעולם. כל מי שיש לו זהות לאומית גאה בלאום שלו, מרים את דגל הלאום שלו, כמו שזה קורה בכל מקום אחר בעולם. למה זה כל כך מכעיס חברי כנסת בישראל? זה כל כך מכעיס כי אחרי 74 שנים של עבודה על מחיקה של הזהות הפלסטינית וניסיון למחוק את העם הפלסטיני, הם הבינו שנכשלו. את הכישלון הזה אנחנו חוגגים. קודם כול, כי למחוק עם אחר זה פשע, זה פשע בכל רמה שהיא. דבר שני, למרות כל ספרי הלימוד שמנסים למחוק את ההיסטוריה הפלסטינית, וכל מערכת החינוך הישראלית שעבדה עשרות שנים כדי שלילדים שלנו לא תהיה זהות לאומית, כדי שבני העם הפלסטיני פה במולדת שלהם, לא תהיה להם תחושת שייכות לעם שלהם, הם מבינים שזה נכשל, והכישלון הזה מכעיס אותם. הכישלון הזה, אנחנו חוגגים אותו. אנחנו מאוד גאים בסטודנטים הערבים שלנו, קודם כול בגלל ההצלחה שלהם בלימודים ובגלל היכולת שלהם, למרות כל הקשיים, לפתח קריירה ולהיכנס לכל השווקים ולעבוד בצורה שמביאה גאווה גם להורים שלהם וגם להם וגם לכל העם שלהם, בבתי החולים, בבתי הספר, בשוק העבודה, בכל מקום. אנחנו מאוד גאים בהם, ואנחנו על אחת כמה וכמה גאים בזה שלמרות כל ניסיונות המחיקה במשך 74 שנים, רוב הסטודנטים הערבים-פלסטינים במדינת ישראל גאים בזהות שלהם, גאים בדגל שלהם. אנחנו גאים בהם. תודה רבה. תודה רבה. עופר כסיף, בבקשה, שלוש דקות לרשותך.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, מאחר שאין לנו זכות דיבור בדיון על החוק המכונה ממדים ללימודים, לא עלינו, אז אני אנצל את הזמן הקצר שיש לי לומר כמה דברים נגד החוק הזה. דבר ראשון, השתתת תגמולם של חיילים משוחררים או גם בוגרי שירות אזרחי צריכה להיות על מענקי שחרור, לא על תשלום שכר או על העדפות מתקנות, מה שנקרא. זאת הדרך היחידה למנוע למעשה מסחור של השירות הצבאי, בלי להתייחס לעצם אופיו של השירות הצבאי ועוד דברים אחרים שבהזדמנות אחרת אני עוד אשמיע את קולי לגבי זה. אבל הדרך היחידה הצודקת לפצות צעירים על אובדן שנות השתכרות בגלל שירות צבאי או אזרחי, היא לא על ידי הנהגה של כל מיני העדפות מפלות, היא על ידי כך שייתנו, כפי שאני אמרתי, מענקי שחרור. התיקון לחוק, תיקון 24 לחוק, מה שנקרא,

ממדים ללימודים, הוא מקבע גם חוסר שוויון, לא ההפך. הוא מקבע חוסר שוויון. זה חוק פופוליסטי. ולמה הוא מקבע חוסר שוויון, לפחות בשני אופנים או בשתי צורות?

החוק הזה מעניק עדיפות ברורה למי שבחר בלימודים אקדמיים. יש כאן העדפה מוטית דווקא כלפי השכבה המשכילה יותר של אלה שמשתחררים. אלה שיבחרו לא ללמוד, בדרך כלל כתוצאה ממצוקה כלכלית במשפחה, ושהם ילכו לעזור בפרנסה של המשפחה, יופלו לרעה. גם מי שיבחר בדרך מקצועית שלא מחייבת לימודים אקדמיים או פיתוח עסק, למשל, שזה גם אחד מהדברים שמאפיינים במיוחד תושבי פריפריה, גם הם לא יזכו לזה. זה יגדיל את הפערים. דבר נוסף, התיקון הזה פוגע ביכולת לתקן את ההסללה העדתית-מעמדית. חשוב לי שיקשיבו לי פה אותם אלה שמדברים לא פעם ולא פעמיים, כמס שפתיים, בדרך כלל, כנגד האפליה העדתית. זה רק יחזק את ההסללה העדתית-מעמדית למקצועות הטכנולוגיה הצבאיים, שהרי יותר ויותר עיסוקים בתעשיית ההייטק לא דורשים השכלה אקדמית אלא מקצועית, וזאת לא תונגש למי שהחוק מבקש כביכול להיטיב איתו. החוק גם לוקה באפליה מגדרית, כי הוא מעניק עדיפות ברורה לקטגוריות גבריות, מה שנקרא, לסיכום. בוגרי לחימה וכן הלאה.

אחד מהדברים שמעניינים, חבריי חברי הכנסת סעדי ואבו שחאדה, אני מפנה אליכם פה שאלה שמעניינת אותי, באמת שאלת תם. אבל אולי בחוק הבא תמשיך. אני מייד מסיים, כן. זמנך תם, אז רק לסיים. אז רק אם תרשה לי את השאלה הזאת. ללא התשובה. את התשובה, אני אלך אליהם לקבל אותה.

עד כמה שאני יודע, פעם ראשונה שמכיר בדרוזים ובצ'רקסים כחלק מהאוכלוסייה הערבית, כי החוק אומר, אני מצטט, החוק אומר: "בן האוכלוסייה הערבית, לרבות הצ'רקסית או הדרוזית". אז אולי על הנקודה הזאת אפשר לברך. תודה רבה.

חברת הכנסת מירי רגב, אינה נוכחת, חבר הכנסת אלי כהן, אינו נוכח. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, שלוש דקות לרשותך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השרה, חבריי חברי הכנסת, תראו, יש עליהום, חברי סמי אבו שחאדה, יש עליהום נגד הסטודנטים שלנו, סטודנטים ערבים שלומדים באוניברסיטאות, בתל אביב, בבאר שבע, בן-גוריון, באוניברסיטה העברית, איפה שאני למדתי לפני שנים רבות. ואני אומר לכם, וגם יושב פה השר לשעבר, שלמד באותה תקופה באוניברסיטה העברית, שהיו חיים פוליטיים סוערים בקמפוס האוניברסיטה העברית וגם בשאר הקמפוסים באוניברסיטאות. אני עצמי הייתי חבר בתנועת קמפוס יהודית-ערבית ופעלנו,

יושב-ראש ועד התאחדות הסטודנטים הערבים בכל האוניברסיטאות, וכמעט מדי שבוע, כל פעם שהיה אירוע, היו הפגנות, הפגנות סוערות, הנפנו דגל פלסטין, אז, לפני 30 שנה. ואני רואה עליהום ומתקפה ארסית של המשטרה ושל השב"כ, והכול על מנת להרתיע ולהפחיד את הסטודנטים שלנו ואת הסטודנטיות שלנו לא להשתתף בחיים הפוליטיים ולהיות מעורבים. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים סטודנטים שילמדו ויצטיינו, אכן, אבל אנחנו גם רוצים סטודנטים מעורבים בחיי החברה שלהם, בחיי העם שלהם. ואם סטודנטים החליטו ומחליטים כל שנה לציין את יום הנכבה באוניברסיטת תל אביב, ואני הייתי כל פעם משתתף איתם, השנה לא יצא לי, אז כל הכבוד להם. וכל הכבוד לאוניברסיטת באר שבע, בן-גוריון, היום, שהתירה, מה זה "התירה"? זה לא משהו בלתי חוקי. להרים דגל פלסטין, רבותיי, זה לא מעשה לא חוקי. יש חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה הקודם. יש אפילו חוות דעת של השר לביטחון פנים. אז הם מרימים דגל פלסטין באוניברסיטת בן-גוריון, בתל אביב. מה קרה? ואני ראיתי ציוץ של שרת החינוך והתרבות, במקום לעודד כשרה להשכלה גבוהה, במקום שהיא תעודד סטודנטים להיות מעורבים פוליטית וחברתית, אז היא אומרת: זה מעשה שלא ייעשה. ולכן המשטרה, שתקפה את ההפגנה בתל אביב ועצרה סטודנטים, שלושה סטודנטים, ושאחרי כמה ימים שוחררו כולם ונסגרו התיקים, גם מרים אבו קוידר שוחררה אחרי כמה ימים, לסיכום. ולכן כל הכבוד לסטודנטים ולסטודנטיות שלנו.

אתם עתיד האנושות. אנחנו איתכם, אל תפחדו. הטרור של הרשויות והמשטרה לא יפחיד אתכם ולא ירתיע אתכם.) תודה רבה. אחמד טיבי. בבקשה, אדוני, שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, נאמה נשיאת הפרלמנט האירופי בפני הכנסת, לא הזכירה את הביטוי "כיבוש", occupation. אני יכול להבין שטראמפ נואם ולא מזכיר את המילה occupation, או מנהיג מיש עתיד או כחול לבן, אבל לא נשיאת הפרלמנט האירופי, שהרחיבה בדיבורים על אוקראינה ושכחה שיש כיבוש ויש עם תחת כיבוש, ולכן הערנו לה. אני חושב שנשיאת פרלמנט אירופי שלא מזכירה את המילה "כיבוש" בכנסת זה דבר מביש. הנקודה השנייה שאליה חבריי התייחסו, האחרון היה חבר הכנסת סעדי, זו המתקפה על הסטודנטים הערבים באוניברסיטאות, והטענה היא, אני רואה בכותרות, דגל אש"ף. הדגל הפלסטיני הוא דגל העם הפלסטיני בכל מקום. איפה שיש פלסטיני בעולם, זה הדגל שלו. כשהוא בניקרגואה זה הדגל שלו, כשהוא במחנה ירמוכ זה הדגל שלו, כשהוא במחנה בלאטה זה הדגל שלו, כשהוא פלסטיני בתוך מדינת ישראל זה הדגל שלו. זה דגל הלאום. לכן, המתקפה והברוטליות שבה מתנפלים על כל דגל וכל דגלון, כי אני הייתי בלוויה של השהידית שירין אבו עאקלה, אלפים היו בלוויה, ובכל פעם צצו איזה שניים-שלושה שוטרי יס"מ, מתנפלים על נער,

צעירה שיש לה דגל או דגלון או דגל בכיס. עד כדי כך שהאמת היא שבא לי לקרוא לממשלה הזאת לא ממשלת השינוי אלא ממשלת הורדת הדגל. זה החמרה בכל מה שהיה בעבר. גם היועץ המשפטי של הממשלה אמר שלא מדובר על עבירה על החוק, אלא אם כן יש בזה סכנה לציבור או פגיעה, סכנה מיידית וגבוהה, לא סתם. מיידית וגבוהה. יכול להיות שזה מסכן את האגו טריפ הלאומי של מאן דהוא,

מה זה הדבר הזה? אין ויכוח שיש כאן לאום פלסטיני. מה ההוכחה הנוספת? יש כאן מאות יישובים פלסטיניים שנעקרו בהליך של ethnic cleansing, טיהור אתני, ב-48'.

כך שאני מבקש מכם, תיקחו תרופה שמורידה אלרגיה בכל פעם שאתם רואים דגל פלסטיני. (אומר בערבית: קחו כדור נגד אלרגיה,) זה יעזור. במקרים קשים זה לא עוזר. ולכן הדגל הזה ימשיך להיות מונף, כי זו המציאות שיש כאן במולדת הזאת, שהיא המולדת שלנו.

תודה רבה. חבר הכנסת משה ארבל, אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח. חבר הכנסת אופיר כץ. עד שחבר הכנסת כץ יעלה אני רוצה לנצל את הזמן ולברך את הקהילה הבהאית בישראל ובעולם כולו לרגל יום הכרזת הבאב עלי מוחמד שירזי שחל היום. חג שמח כאן מכנסת ישראל. בבקשה.

אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, בסוף השבוע ראינו את מכירת החיסול שמתבצעת פה במדינת ישראל. ח"כית שולחת איום קטן, וכל הקואליציה וכל האוצר מתפנים לעסוק איך אנחנו מרגיעים את הח"כית הזאת. והיום בוועדת כספים ראינו את ההמשך, את הזרוע הביצועית. איזה לחץ היה בוועדת כספים, כל המוחות, כל החברים. חברת הכנסת זועבי ישבה שם מהבוקר עד שסיימנו לראות שהכול בסדר, שהתקציבים לרשויות הערביות, הכול עובר כמו שצריך, כי זה מה שהבטיחו לה, ועכשיו היא באה לגבות את הכסף הזה. אחרת מה יקרה? היא לא תצביע עם הקואליציה. מילה זה מילה. ויאיר לפיד, הרי אנחנו מבינים שהוא כבר במקום, בשביל לשבת על כיסא ראש הממשלה אין לו בעיה למכור כל חלקה טובה במדינת ישראל, לא משנה מי, לא משנה מה. הוא רוצה לשבת והוא יעשה כל דבר. ואז הלכתי אחורה לראות מה יאיר לפיד בכבודו ובעצמו אמר על מקרים מהסוג הזה, כאשר יש חברי כנסת שרוצים להצביע משהו אחר. אז בוא נרענן לו את הזיכרון. נראה כאילו הוא עושה תחרות עם בנט מי משקר יותר, מפר יותר הבטחות, אחרת אין להסביר את התופעה הזאת. אז כך הוא אמר לפני כמה חודשים: מה שאנחנו רואים כרגע זה לא משא ומתן קואליציוני, זאת עסקת שוחד. אין לזה שם אחר, זה שוחד. זה פלילי, זה למכור את המדינה. ציטוט נוסף,

הם לקחו את הכסף שלנו וחילקו אותו לחברים שלהם, למגזרים שלהם, ונתנו אותו לכל מי שהיה מסוגל ללחוץ ולסחוט ולהפעיל עליהם כוח. במקום זה הם לקחו את הכסף שלנו וקנו באמצעותו כסף קואליציוני. אז אני רוצה לשאול את יאיר לפיד: איך אתה היית מגדיר, איך היית עומד פה עם הנאומים שלך, חוצבי הלהבות? איך היית מגדיר, איך יאיר לפיד היה עומד פה ומגדיר את מופע האימים שראינו אתמול, את העלייה לרגל של ראשי הרשויות הערביות? כל אחד בא ככה עם הצ'ק פתוח ויאיר רושם לכל אחד איזה סכום שהוא רוצה. זה פשוט היה מביש. אנחנו כבר מגיעים למצב שהיום יהודי, אין לו ביטחון אישי להסתובב ברחוב. אנחנו מרגישים את הערבים,

איזה ביטחון עודף יש להם. כל אזרח יהודי מרגיש את זה היום ברחוב, את הפחד הזה. אומרים את זה אנשים עצמאים שמעסיקים, מרגישים את, אנחנו כאילו הצד שמפחד במדינה שלנו. ריבונו של עולם, לאן הממשלה הזאת הביאה אותנו? עכשיו לא רק הביטחון האישי, גם מבחינה כלכלית היהודים במדינת ישראל הפכו להיות מקופחים. מה, רק ראשי הרשויות הערביות צריכים עזרה? אין לנו רשויות בפריפריה שאנחנו רוצים לפתח ולעזור להן? הם לא נחשבים אצל יאיר לפיד? הם לא מעניינים אותו? רק רשות שתוכל ללחוץ על ג'ידא לתמוך בו עד שהוא יהיה ראש ממשלה? והוא לא יהיה ראש ממשלה, זה לא יעזור לו. כל הכספים האלה שהוא ישפוך, זה לא יעזור לו. לסיכום. לסיכום, אדוני היושב-ראש, אני מעריך שייקח לנו 12 שנה נוספות לתקן את מה שעשיתם בעשרה חודשים.

תודה רבה. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, שלוש דקות עומדות לרשותך, אדוני.

גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אתה יודע שבסוף כל אחד מאיתנו, כשהוא מסיים את היום שלו הוא הולך הביתה ושואל את עצמו: מה עשיתי היום? מה כנסת ישראל חוקקה היום? עם מה עשינו יותר טוב לאנשים?

אני שואל את עצמי, אני באופוזיציה, עליי אין הרבה טענות. אני שואל אותך כחבר קואליציה, את יוראי, את כל החברים: בסוף, כשאתם מגלים חלוקה כזאת גדולה של כספים, כשאתם חברים במפלגה שאת הקריירה הפוליטית של היושב-ראש שלכם הוא בנה על נאומי הסתה מתמידים יום אחרי יום על כספים קואליציוניים, על חלוקת כספים למפלגות, חלוקת כספים לסקטורים, על סחטנות. ואני אמרתי לעצמי, אדוני היושב-ראש: מעניין אותי, יום שני בכנסת, כשהוא יסתובב כאן, ישאלו אותו: תגיד לי, אדוני השר יאיר לפיד, הרי אתה במשך שנים דיברת על זה שכספים קואליציוניים, כספים למפלגות, כספים לסחטנות, זה דבר שהוא לא טוב.

דיברת על זה, אתה מוסרט אין-סוף פעמים כשדיברת על זה. איך אתה מעביר? אתה לא חבר במפלגה שעשתה את זה, אתה יזמת חלוקה של מיליונים לרשויות, לאנשים מסוימים? על כל, סחטנות פוליטית. והתשובה של יאיר לפיד, חבר הכנסת בליאק,

מעניין אותי מה אתה, איך אתה חי עם התשובה הזאת.

אין לי ציפיות ממנו, אבל איך אתה הולך לישון עם התשובה הזאת? הוא אומר: לא, כשהחרדים לוקחים כסף לצרכים שלהם זה סחטנות, אבל לפעמים יש ראשי רשויות ערבים שזקוקים לכסף. אתה יודע מה, אולי הם זקוקים, אבל מה זה הדבר הזה? לחלק מהאנשים זו סחטנות, לחלק מהאנשים זאת דרישה לגיטימית.

כחבר במפלגה של האיש הזה, אתה מסכים עם הדבר הזה? נראה לך הגיוני?

לי ברור שהשרה לא מסכימה עם זה, אבל אין לי ספק, היא לא במפלגה שלו. אבל איך אתה? איך אתה יכול לראות? אדוני היושב-ראש, לך זה נראה הגיוני ששר במדינת ישראל, שכל התפקיד שלו זה תחזוקת הקואליציה, לסקטור מסוים הוא אומר: פה זה סחטנות.

תעצמו את העיניים, חבר הכנסת בליאק, ותחשוב מה היה קורה אם איזה חבר כנסת חרדי, בסיטואציה דומה, היה דורש כספים לרשויות חרדיות. הרי אתם הייתם הופכים את העולם בנאומים נגדנו. מה לא הייתם אומרים? התקשורת בכלל, היועצים המשפטיים בכלל,

מה שהייתם עושים. והינה, אצלכם הכול עובר בשקט. איפה היושרה הפנימית שלכם? ועוד מילה אחת, אדוני היושב-ראש, ברשותך, בנושא של מירון.

כל כך נלוז, כל כך גרוע כששר הדתות מגיע ומספר: הצלחנו להעביר את ההילולה הזאת ללא תקלות, ללא שום, לא עשיתם שום דבר. אלפי האנשים קנו כרטיסים, לא באו סתם. הרי אתה, כהנא, אמרת שמי שלא קונה כרטיס שלא יבוא. אלפי אנשים שקנו כרטיסים, נשים, ילדים, קשישים, זרקתם אותם כמו בהמות בחניונים במשך שעות וחזרו הביתה בלי כלום. לסיכום. איזו צהלה, איזו עזות פנים. איך אתה מעז להראות את הפנים שלך אחרי כזאת פשלה? תאר לך שבממשלה הקודמת הייתה כזאת פשלה שמענים כל כך הרבה אנשים. איך יש לכם את האומץ להסתובב בכלל ככה? תודה רבה. חבר הכנסת ולדימיר

בבקשה, שלוש דקות לרשותך.

אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, ראשית, אני כמובן קורא לכל החברים בבית הזה להצביע בעד הצו כפי שאושר בוועדת הכספים. מדובר בצו נכון, מידתי ומאוזן. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולדבר על מכונת השקרים של האופוזיציה, שעובדת בימים הללו שעות נוספות. לפני שבוע בדיוק עמד כאן, ממש כאן על הדוכן הזה, ראש האופוזיציה והכריז בזעם, עם הבריטון הידוע: אלה ימים אדומים שבהם נחצים קווים אדומים.

כמובן, כי באוניברסיטת תל אביב הונפו דגלי אש"ף. זו הקואליציה שלך, דרך אגב. אלא מה? בדיקה שטחית בגוגל

כי דגלי אש"ף ביום הנכבה הונפו כבר בשנת 2012, לפני עשר שנים, ואז בשנת 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ו-2019.

תעזרו לי בבקשה, חברים: מי היה ראש הממשלה בכל השנים הללו שבהן הונפו דגלי אש"ף שוב ושוב בלב תל אביב?

לראש הממשלה קראו בנימין נתניהו. האם זה הפריע לו לעמוד כאן במקום הזה לפני שבוע ולשקר לציבור במצח נחושה?

כמה מילים על חוק ממדים ללימודים. התוכנית כידוע פועלת זה שש שנים. בכל השנים הללו היא מומנה על ידי קרנות, על ידי נדבנים. ממשלות הליכוד לא שמו אגורה שחוקה על התוכנית הזאת. כעת אנחנו לראשונה מסדירים את הנושא בחקיקה, לראשונה על חשבון התקציב, במתווה מוסכם, מקצועי, גם בהקשר הרחב של עולם המלגות. כמובן, זה לגיטימי להיאבק בממשלה. זה הרבה פחות לגיטימי מבחינה ציבורית לעשות פוליטיקה קטנה על גבם של חיילי צה"ל. אתם אומרים: החיילים יכולים לחכות עד שנחזור לשלטון ונעניק להם מלגות רטרואקטיבית. קודם כול, אתם לא חוזרים, בטח לא בקרוב. דבר שני, אני מציע לכם עוד כמה אופציות לפעילות רטרואקטיבית על ההבטחות הריקות שלכם לציבור, למשל, להוריד את מחירי הדיור רטרואקטיבית מ-2011, לסיכום. להעניק מגרש חינם לכל לוחם רטרואקטיבית מ-2010, כמובן, גולת הכותרת, למוטט את שלטון החמאס רטרואקטיבית מ-2009.

אז חברים, אתם תמשיכו לפזר שקרים, הבטחות ריקות, לבלבל את המוח, אנחנו נמשיך לשנות ולעבוד למען הציבור.

תודה. חבר הכנסת ישראל אייכלר,

אדוני היושב-ראש,

עמדה פה היום נשיאת הפרלמנט האירופי. בין השאר היא דיברה על האנטישמיות שעדיין קיימת באירופה ועל זה שסמלים יהודיים בבתי כנסת הם עדיין יעד להתקפות. אני רוצה לשאול שאלה, ואולי מישהו יתרגם אותה ויעביר אותה לנשיאה של הפרלמנט האירופי: באיזה מקום באירופה, 80-70 שנה אחרי המלחמה, ייתכן ששוטרים ייקחו, ינעלו אוטובוסים, רכבת של אוטובוסים, של אנשים, נשים וטף, על לא עוול בכפם, שקנו כרטיסים ונסעו למירון, יכניסו אותם לשטחים ריקים למשך שעות בלילה,

לא לתת להם לרדת, לא לשירותים, אנשים זקנים, אנשים עם ילדים, ואחר כך להעביר אותם עוד אינסטנציה ועוד תחנת ויסות בשעה שבמירון ההר היה ריק, אנחנו עוד נדבר על זה הרבה, אבל עצם האקט של לקחת אזרחים חפים מפשע, לא זינזנה של אסירים, אלפים באוטובוסים, זאת לא אנטישמיות? יש סיבה אחרת? אוכלוסייה אחרת שמישהו היה מעז לעשות את זה באירופה או פה בארץ? זאת השאלה שאנחנו נעביר אליה, ואני רוצה שהדבר הזה לא יימחק מהזיכרון עד שיובאו לדין כל אלה שעשו את זה. עכשיו לנושא הסחטנות, אדוני היושב-ראש. כשיש פרי עץ הדר מלא מיץ על השולחן והמשרת סוחט את הפרי להרוות את גרונו של העשיר הסועד במסעדה וזורק את הקליפה לעניים שיסחטו את טיפות המיץ האחרונות להרטיב את הגרון,

זה שיש לו את כל המיץ, 400 מיליארד שקלים, או זה שסוחט את הטיפות האחרונות בשביל ילדים קטנים, בשביל מערכת רווחה וחינוך ודיור? אני מאוד שמח שהאוכלוסייה הערבית השכילה לנצל את המעמד הפוליטי שלה ולקבל את הזכויות המינימליות שמגיעות לה. אבל אותה ממשלה, אותם שרים שהיו המסיתים הגדולים ביותר נגד כל טיפה שהיהדות החרדית סחטה מהקליפה של התקציב בשביל ילדים קטנים, בשביל חינוך או בשביל רווחה, ואז הם אמרו: זה שוחד פוליטי, זו סחטנות, ולא היה עיתונאי אחד,אמר לי פעם עיתונאי שהוא כבר לא בעולם הזה:

לא מגיע לכם כלום. אמרתי: מים? לא מגיע לך מים. אמרתו לו: אנחנו משלמים על המים.

לא מגיע לכם.

במשך שנים רבות הרגילו את הציבור בישראל שכל מה שחרדים מבקשים למחייתם, כולל עצם הזכות למשפחות ברוכות ילדים, ללדת ילדים, זו סחטנות. יש אין-ספור דוגמאות,

אני יכול לדבר על זה שעה. זמנך תם. זמני תם, אני רק אסכם.

אותם אנשים לא מתביישים שבשעה שמחלקים מיליונים ומיליארדים לאוכלוסייה הערבית, שמגיע לה כחוק,

כשהחרדים יחזרו לשלטון ויקבלו פרוטה אחת, כל היועצים המשפטיים, האנטישמיים האלה, שמנעו כל תקציב לחרדים, הם אלה שנותנים יד ושותקים כאשר מחלקים פה כסף על בסיס פוליטי ולא על בסיס ענייני ותקציבי.

תודה רבה. חברת הכנסת רות וסרמן לנדה, אינה נוכחת. חבר הכנסת חיים ביטון. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, רציתי בנאומי זה לשאול שאלה בסיסית. המילה "ממשלה", מלשון ממשל, מלשון שליטה, ולידה להניח את המצב הממשלתי שאנחנו נמצאים בו,

שבו כל חבר כנסת שרוצה להחליט לנהל את המדינה או להעביר תקציבים ימינה או שמאלה יכול לעשות זאת בכל רגע נתון בציוץ בטוויטר או באיזושהי הודעה לעיתונאי, וכאן ישאל השואל: ממשלת ישראל במצבנו, הנלחצת בכל צעד ושעל, איך היא יכולה בצורה כל כך פשוטה, שאנחנו לא הכרנו אותה, להעביר כל מה שהיא רוצה כדי לפתור את הבעיה? אמר הרב אייכלר, קודמי: איפה היועצים המשפטיים? בתפקידי הקודם ברשת החינוך התורנית עמדנו יום ולילה,

אצל כל רמי הדרג באגפי המשפטים, במשרד המשפטים, וכל יועץ משפטי זוטר ששייך לאיזשהו סעיף, ישבנו, התחננו וביקשנו, וכמובן יועץ משפטי זה אבי-אבות הקדושה, ומה שהוא אומר זה מה שקורה, ובזה זה מסתיים. אבל ראה זה פלא, כולם נעלמו ואינם, לא מגיעים לוועדת הכספים, אפילו היועצים המשפטיים. בוודאי שהם לא נמצאים בשום דיון על חלוקת כספים. פתאום הכול נמצא תחת איזשהו נייר שאי פעם נכתב וכל הפרשנויות הן חיוביות. איך קורה דבר כזה? מה זה האיפה ואיפה הזאת? איזה שני סוגי מדינות אלה?

זה משנה מי אתה, ופתאום רוממות הגזע נגמרה כשזה קשור לציבורים ספציפיים? ואתם יודעים מה, רבותיי? זה לאו דווקא קשור לחרדים, זה לאו דווקא קשור לערבים. סליחה שאני אומר, התקציבים שמגיעים עכשיו, זה תלוי מי אתה. אם יקום עכשיו חבר כנסת אחר ששייך לאיזו אוכלוסייה מסוימת ויגיד שהוא מפיל את הממשלה, הוא יקבל הכול. מה הקדושה הגדולה ביותר? הקדושה הגדולה היום במדינת ישראל זה קיום הממשלה הספציפית הזאת, כי היא מצילה אותנו ממשהו כל כך גדול שאנחנו אפילו לא יודעים מהו. ממה הפחד הכל-כך גדול, מביבי נתניהו שיחזור לשלטון בקרוב? כן, זה הולך לקרות, מה לעשות. הסיטואציות מתחבאות ומשתלבות ומגיעות למצב שמה שאתם לא רוצים,

אז זה קורס לכם בפנים. בקשה אחת: אל תחלקו בינתיים את כל המדינה. אתם פשוט מחלקים הכול. זה הולך לקרות, זה יקרה היום, מחר, מוחרתיים, לא תשלימו שנה לממשלה הזאת,

אבל בינתיים אל תחלקו את כל הנכסים שלנו לכל חפץ.

תודה רבה. חבר הכנסת אוריאל בוסו. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני לא יודע מה, אני רואה כאן חברי קואליציה בהיסטריה אחד אחרי השני, עולים ומטיפים לחברי האופוזיציה, לאנשי הליכוד, לכל אחד ואחד. הפגנות נגד חיילים, בעד חיילים, הרי היחידים שעושים פוליטיקה מהחיילים זה אנשי הקואליציה. אבל הנקודה היחידה שאני רוצה לשאול אותה, מעולם לא ראיתי בקשה ותחנונים של קואליציה שמתחננת לאופוזיציה: תעזרו לנו להעביר חוק.

אני שומע את המושגים "אופוזיציה אחראית", "בדברים טובים צריך לתמוך". אבל הדרמה הגדולה ביותר היא שהקואליציה הרי מצליחה להעביר חוקים. אתם ראיתם שעכשיו באי-אמון הם קיבלו רשת ביטחון גם מהרשימה המשותפת, ומה שהם רוצים, הם מעבירים. מה שהם רוצים, מעבירים. אבל חוקים ציוניים הקואליציה הזאת לא יכולה להעביר, והם פונים לאופוזיציה והם מטיפים לנו. אז אני אומר לכם שדווקא בשם הלוחמים שמבקשים את הביטחון שלהם לפני הלימודים, הם מבקשים שנתנגד לכל חוק, בשביל לחדד לכולם את המסר. לקואליציה הזו אין רוב, אין רוב ציוני להעביר חוקים, ואם ככה, אין להם זכות קיום.

אני אומר לך גם בשם כל האנשים שנמצאים וגם בחורי ישיבות: אפילו אם תעבירו חוק שנותן מיליון שקל לכל בחור ישיבה, אנחנו נתנגד לכל חוק, כי אתם לא לגיטימיים. אין לכם כאן רוב בכנסת. אתם לא עושים לנו טובה. אתם צריכים ללכת הביתה, ואל תטיפו לנו מוסר.

תודה רבה. חבר הכנסת ישראל כץ. ברשות היו"ר, אפשר למזוג מים? בבקשה.

שלוש דקות, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני פונה מכאן לסטודנטים הערבים באוניברסיטאות שמניפים דגלי פלסטין ורומסים את דגלי ישראל ואומר להם: זכרו את 48', זכרו את מלחמת העצמאות שלנו והנכבה שלכם. תשאלו את המבוגרים אצלכם, את הסבים והסבתות, והם יסבירו לכם שבסוף היהודים מתעוררים ויודעים להגן על עצמם ועל רעיון המדינה היהודית. אל תמתחו את החבל יותר מדי. מאיים בנכבה שנייה? מה אתה מאיים?

זה מכוון גם אלייך, חברת הכנסת הנכבדה. תקשיבי טוב, זה, אל תביאו על החברה הערבית בישראל, שחיה, כאן טוב יותר מאשר בכל מדינה ערבית, עם רווחה ועם דמוקרטיה, אל תביאו עליה אסון, חברת הכנסת תומא סלימאן, אני מבקש, עד עכשיו היה דיון שכל אחד אמר דברים שגם אם הם דברים שאינם נעימים לאוזנו של מאן דהוא כאן, הם נשמעו בנחת. אני מבקש לשמור את הכללים האלה. כדאי לך להקשיב. כדאי לך להקשיב ולהפנים.

אדוני היושב-ראש, זה היה בסוף שנות השבעים באוניברסיטה העברית, בחיפה ובתל אביב, כאשר בעקבות מלחמת יום הכיפורים אתם הערבים בישראל סברתם בטעות שהיהודים נחלשו, והסטודנטים הערבים קיימו הפגנות נגד מדינת ישראל ובעד האויב בכל האוניברסיטאות. אותו עזמי בשארה, אביהם הרוחני של אבו שחאדה וחבריו בבל"ד, עם רעיון מדינת כל אזרחיה ונגד המדינה היהודית, וגם חבריו, שרבים מהם הגיעו בהמשך לכנסת ונותרו באותן הדעות והעמדות, מייצגים את מדינת ישראל, מקבלים שכר ותנאים מופלגים וחוברים לאויבי ישראל. עזמי בשארה הבוגד, שחבר לחיזבאללה וברח לקטאר, התנועות האסלאמיות שתומכות בחמאס ומלבות אש בהר הבית, ואחת מהן כבר הוצאנו מחוץ לחוק, והשאר בדרך, והקומוניסטים, את וחברייך, שחוברים לגרועים שבאויבי ישראל, מדברים על דו-קיום ותומכים באויבי ישראל, אנחנו נעשה לזה סוף. די לטרור הפנימי, די לאלימות נגד יהודים בערים המעורבות, די להתגרות באוניברסיטאות.

אנחנו נלמד אתכם לקח שלא יישכח. וואו. אנחנו ננקוט את כל האמצעים שיידרשו לכך. לא נאפשר לכם להמשיך בכיוון הזה. אנחנו ננקוט את כל האמצעים, ואתם תאבדו את כל מה שהשגתם ואת כל מה שיש לכם. לסיכום. אתם לא תשבו כאן בכנסת, תקבלו שכר ותנאים ותתמכו באויבים שלנו. בהמנון אתם בורחים החוצה, באזכרה לפרס אתם בורחים החוצה, כל סמל יהודי אתם מבזים. לסיכום. כל תמיכה באויב ישראל, אתם תומכים. תפסיקו, ואני אומר לכם את זה לסיכום, תפסיקו להיגרר אחרי הקיצוניים.

תכבדו את הרוב היהודי, את המדינה היהודית, תודה רבה, חבר הכנסת כץ. לפני שיהיה מאוחר. ואני בטוח, היושב-ראש, שגם אתה מסכים עם כל מילה שאמרתי.

והכול בגדר שלוש הדקות. תודה רבה. חברת הכנסת מיכל וולדיגר, בבקשה. שכח איפה הוא גדל. שכח. זיכרון, בעיית זיכרון. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, בשבת קראתי כתבה של שרית רוזנבלום ב"שבע" של ידיעות אחרונות, הכותרת היא: אין תור בקצה המנהרה. אין תור,

ואני שואלת את עצמי: האם ככה אנחנו עובדים? הכתבה מדברת על איזו הודעה שיצאה מפי שר הבריאות, שאומרת שבעצם, זו הודעה מרעישה, שמספרת על כך שהוא יחד עם שר האוצר הגיעו להסכמות שלפיהן הם יביאו לי לארץ, למדינת ישראל, 28 מכשירים רפואיים חדשים למערכת הבריאות, ובהם 13 מכשירי CT, תשעה מכשירי MRI, שני רובוטים לניתוחים מורכבים וארבעה תאי לחץ.

ממשיך ואומר שבזכות מהלך זה רבבות של ישראלים יוכלו לעבור בדיקה מהר יותר וקרוב יותר לבית. ואני שואלת את עצמי: ככה אנחנו עובדים? ככה אנחנו עובדים? מביאים מכשירים יקרים ביותר, יקרים ביותר, אבל אין אנשי מקצוע שיפעילו אותם, מביאים מכשירים יקרים ביותר, אבל אין אנשי מקצוע שיפענחו את הבדיקות. ככה זה גם בבריאות הנפש, אין תורים. התורים הם לעוד שנה, שנה וחצי, והבעיה היא שאין אנשי מקצוע, חבר הכנסת אבוטבול, אני רואה שהשיחה מתארכת, אז תנהל אותה בחוץ. אוותר עליה.

אני גם חושב שאפשר לוותר.

בבקשה, כן. אין מספיק אנשי מקצוע שייתנו את השירות הכל-כך נצרך. במקרה הספציפי הזה, של מכשירים רפואיים כל כך יקרים וכל כך נצרכים,

לא שר האוצר ולא שר הבריאות, לא התייעץ עם אנשי המקצוע הרלוונטיים, הרופאים הרדיולוגיים, שהם בעצם אמונים על הבדיקות ובוודאי על הפענוח. אף אחד לא שאל אותם מה באמת הם צריכים כדי שבאמת יהיה קיצור תורים. הציבור חושב לעצמו: איזה יופי, קנו מכשירים ועכשיו הכול יסתדר, אבל ממש לא, המכשירים חשובים, אבל הם לא שווים כלום בלי האנשים שמפעילים אותם. במדינת ישראל מתבצעות מדי שנה כ-400,000 בדיקות MRI ו-1.5 מיליון בדיקות של CT, והתור אליהן עומד על שבועות ארוכים ולעיתים אפילו חודשים. על כל מכשיר יש לדאוג לתקן של רופא, לתקן של מזכירה ולשני תקנים של טכנאים. אבל זה לא קרה מעולם. מביאים מכשירים, ברוך השם, מברכת על זה, אבל צריכים לדאוג לכוח אדם, להכשיר כוח אדם. בלי כוח אדם אי-אפשר להפעיל את המכשירים האלה, הם יעמדו דוממים, או שאני אהיה לארג'ית ואני אגיד שהם יפעילו אותם במשך שעה.

על פי הערכות של אנשי מקצוע, אני מסיימת, חסרים במדינת ישראל 250 מומחים כדי לאפשר פענוח של הבדיקות בתוך זמן סביר, בתוך כמה ימים, ו-700 טכנאים. ואני קוראת פה בהזדמנות זו לשר האוצר ולשר הבריאות: זה נורא נחמד להביא מכשירים, אבל תדאגו לכוח אדם. תדאגו להכשיר כוח אדם שיוכלו להפעיל את המכשירים האלה ולפענח את הבדיקות כדי שבהחלט כל אלה שצריכים את הבדיקות ואת התוצאות שלהן יוכלו לקבל את זה בתוך זמן סביר על פי המתבקש לפי חוק בריאות ממלכתי.

תודה רבה. חבר הכנסת שמחה רוטמן. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת,

יש לנו שר?

שרת המדע הייתה. אה, שלום. גברתי השרה, רק רציתי להגיד שלום. הנושא שאני רוצה לדבר עליו עכשיו כמובן, מגיעה אלינו בשורה ממשרד האוצר ומוועדת הכספים, ואני שואל את עצמי: בשביל מה? בשביל מה לקבל החלטות סדורות? באו וסיפרו לנו שהממשלה הזאת העבירה תקציב. העבירה תקציב.

רק שכחו כוכבית קטנה, בכפוף למה שחברת הכנסת זועבי רוצה. העבירו תקציב, זה נכון, אבל כל חבר כנסת שלא מוצאת חן בעיניו ההחלטה זו או החלטה אחרת, יעשה, ביידיש אומרים קרעכצן,

חריקות, חריקות. אני מבקש.

קרעכץ, ויקבל מה שהוא רוצה. אבוטבול יודע יידיש יותר טוב ממך. יודע עברית יותר טוב ממני. לא עברית.

עכשיו, הדבר הזה, אחר כך מספרים לנו שהעבירו תקציב, אבל זו פיקציה.

סיפרו לנו גם שכל ההבטחות שחברת הכנסת זועבי קיבלה זה כבר דברים שהיו ורק צריך לפתור בעיות ביורוקרטיות. אבל אז התנהל היום פיאסקו בוועדת כספים, אותה ועדת כספים שמביאה לנו עכשיו: בואו,

תצביעו, מכס, טובין על העברות שצריך, השינויים בתקציב שצריך לעשות ולאשר כדי לתת לחברת הכנסת זועבי את מה שהיא רוצה.

אם זה לא כסף חדש, אם לא צריך לקבל החלטה חדשה, אז בשביל מה צריך את ועדת הכספים? אם זה רק משהו שנתקע בצינורות הביורוקרטיים, בשביל מה הטריחו את ועדת הכספים בנושא? אלא שהאמת היא מאוד פשוטה, והאמת לא נמצאת בשום דבר שהממשלה הזאת אומרת לציבור. היא אומרת לציבור שהכסף שחברת הכנסת זועבי קיבלה זה כסף ישן? זה כסף חדש באבוהה. קנו אותה, קונים שלטון בכסף דבר יום ביומו. הם אומרים שההצבעה נגד חוק ממדים ללימודים פוגעת בחיילים. האמת הפשוטה היא כזאת: ממדים ללימודים תוקצב בשני התקציבים שמוכנים כבר. יש אותו בספר התקציב. אפשר להעביר את הכסף מחר בבוקר. אין אף בן אדם שמחכה שהחוק הזה יעבור.

שנים עתידיות, אפשר לדבר, אבל הכסף יכול לעבור, היה יכול לעבור כבר לפני כמה שבועות. לסיכום. אני אסכם. ומה שהממשלה הזאת עושה, היא מחזיקה. נכון, היום, מחר בבוקר,

לפני חודש, החיילים היו יכולים לקבל את הכספים האלה בלי שום קשר לחוק שיעבור או לא יעבור היום, ומי שמחזיק את החיילים בני ערובה בשביל תרגיל פוליטי שפל זה הממשלה הזאת.

חשוב שהציבור ידע את זה. חשוב שהציבור ידע שלא רק שקונים שלטון בכסף, תודה. אלא קשרי הממשלה הזאת עם מפלגת התקשורת בהחלט עונים להגדרת הון-שלטון.

חבר הכנסת דוד אמסלם, בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת,

קפצה לי איזו ידיעה: גנץ לא מקבל השתמטות בקואליציה. גנץ, תגיד לי, עד כדי כך אתה תלוש? מנסור עבאס מחזיק אתכם. אתה מאיים עליו? אתה לא מבין שאתה שר הביטחון בגלל התנועה האסלאמית? הינה, לפני כמה דקות הייתה כאן הצבעת אי-אמון. הרשימה המשותפת לא הצביעה.

דרך אגב, אצל הערבים אין חינם. הרי אתם משלמים להם על בסיס שבועי מאות מיליוני שקלים בשקרים, מתחת לשולחן, מרמים את כולם. אין לא יועץ משפטי ולא בטיח. אתם גונבים מדינה שלמה. למה? בגלל שבנט צריך לגמור את השיפוצים וצריך לנסוע עדיין עם השיירה.

בשבוע הבא כנראה מתחילים בבית של לפיד, והנוכלים האלה הרי דואגים, לקחו מדינה בת ערובה. למה? לצרכים האישיים שלהם. לא יאומן כי יסופר. אני צובט את עצמי להאמין שזה אמיתי. תצאו לרחוב,

האזרחים היהודים במדינת ישראל מפוחדים. זה לא קרה מאז קום המדינה. זה לא ייאמן מה שקורה. תצאו לבחירות, תראו מה יקרה לכם. מר בנט, מהבית אתה לא יכול לצאת. אתה יודע את האמת. גב' שקד, גם את יודעת את האמת. את לא יכולה ללכת לאירוע הכי קטן, לא בגלל הליכוד. הציבור בחוץ חרד, עצבני, מפוחד. הציבור היהודי, היהודים מפוחדים בארץ ישראל. חשבתי שזה קרה לנו רק בגולה, כשלא הייתה מדינה. היום זה קורה לנו בכל עיר ועיר במדינת ישראל, וזה כשיושב גדעון סער והיושב-ראש כאן, הנורבגי, ובנט, וכמובן אלקין, אלה האנשים שמחזיקים את הממשלה הזאת ומספרים לנו בדיחה שהם מנהלים את האירוע.

ראינו מה קרה באוניברסיטת בן-גוריון.

דגלי אש"ף שם, באוניברסיטה העברית סטודנטים ישראלים מפחדים להיכנס לאוניברסיטה. ומה הם עושים, בנט ולפיד? נותנים לזועבי מלגות לערבים. דרך אגב, אין שקל מלגה ליהודים בתקציב המדינה. היום להיות יהודי זה פחד. וגם אני מתבייש כיהודי היום במה שקורה במדינה. אבל זה גם היהודים נחותים. אנחנו רוצים שוויון, כפי שיש לערבים. תראו, התהפכו היוצרות. לסיכום.

אני סבור, אדוני היושב-ראש, שגם אתה, אם יש לך קצת כבוד עצמי וקצת כבוד לאומי וקצת כבוד יהודי, אתה מחר תצא ותפיל את הממשלה ההזויה הזאת, בגלל שהחבר שלך, אתה יודע, דואג רק לעצמו.

גדעון סער ואלקין, אלה האנשים שדואגים לעצמם גם כשהם מוכרים מדינה שלמה. תודה רבה. חבר הכנסת יוסף טייב, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב בן צור, אינו נוכח, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת. חבר הכנסת משה אבוטבול.

כנסת נכבדה, ראשית, לגבי הנושא של ממדים ללימודים, הייתי משנה את זה ל"ממדים למתחזים". יש כאן ממשלה שמתחזה לאוהבי חיילים ולפועלים למענם כאשר בעצם נותנים להם רק 60% מאותו מענק במקום לתת 100%. ואם הם לא יודעים מאיפה לקחת את הכסף, אני יכול להפנות אותם לכמה מקורות שרק בשבוע האחרון ראינו כמה שהם שחררו לשם. אז הייתי קורא לזה "למתחזים" "ממדים למתחזים", כי אני רוצה לספר קצת ולהקריא מטורו של ישראל כהן בעיתון הארץ, "הצביעות של לפיד וחבריו": "רק לפני מעט יותר משנה יצא יאיר לפיד בתפקידו כיושב-ראש האופוזיציה נגד העובדה שראש הממשלה אז, בנימין נתניהו, התייעץ מדי פעם עם גדולי התורה, מנהיגי הציבור החרדי. 'מועצת גדולי התורה הם הבוסים האמיתיים של הממשלה' האשים אז לפיד את נתניהו בהקשר להעלאת חוק הגיוס.

אחרי שהרב חיים קניבסקי הורה להמשיך את לימודי הילדים בתלמודי התורה למרות הסגרים, צייץ לפיד: 'ממשלה שפויה לא הייתה נותנת לרב קניבסקי לנהל את המדינה'. לפיד ביטא את הרוח שנשבה באותה העת בחוגים הליברליים באזור צפון תל אביב, הרצליה פיתוח וכפר שמריהו, ולפיה אסור לתת להנהגה הרוחנית החרדית לקבוע דבר במדינת ישראל אף על פי שהיה מדובר בנושאים פנים-חרדיים. גם בהארץ הופיעה אז קריקטורה לעגנית של עמוס בידרמן ובה נראה הרב קניבסקי צועד אל דוכן ראש הממשלה תחת הכותרת 'מייד הצהרת ראש הממשלה'. הכול נועד להעביר את המסר, שמי שמכריעים בעניינים גורליים במדינת ישראל הם הרבנים החרדים החשוכים. אם לפיד היה נאמן למשנתו האידיאולוגית, הוא היה צריך לומר דברים דומים בשבוע שעבר, כשמדינת ישראל עצרה את נשימתה בציפייה להכרעת מועצת השורא לגבי המשך חברותה של מפלגת רע"מ בממשלה. אך הפלא ופלא, במקרה זה לא נשמע ממנו בדל ציוץ, כמו גם מחבריו.

על פי הפרסומים, לפיד שיגר לכפר קאסם את מקורבתו, מנכ"לית משרד ראש הממשלה החלופי, כדי לעקוב מקרוב אחר החלטת מועצת חכמי הדת המוסלמים. פתאום זה בסדר שחכמי הדת קובעים את גורל ממשלת ישראל. אבל למה אפשר לצפות מלפיד, שהבטיח בעבר כי יצמצם את גודלה של הממשלה וימעט להשתמש בחוק הנורבגי, ובסוף פעל בדיוק ההפך ממצפונו והתקשורת שתקה ואתרגה אותו, העיקר שביבי הנורא לא ישוב לשלטון. מקרה דומה אירע בסוף השבוע, כאשר ח"כ אחמד טיבי מהרשימה המשותפת שיחרר עצור מכבליו של שוטר ועוד התגאה בכך, וחברו לסיעה תועד כשהוא מכה באיש כוחות הביטחון בפניו, לטענתו רק הגן על עצמו, ובמחנה הליברלי ובשמאל-מרכז שתיקה כמעט מוחלטת, כי כעת הם תלויים בחסדיהם של הללו להצבעות השונות בקואליציה. רק לדמיין מה היה קורה לו אחד מראשי הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ' למשל, היה משחרר מאזיקים מתנחל שהכה שוטר, או אם איתמר בן גביר היה מכה חייל. או-הו איזו סערה הייתה קמה פה. כותרות מהדורות החדשות היו נפתחות (ובצדק) בתקרית המזעזעת, תוך קריאה להסרת חסינותם ולהעמדתם לדין, ולפיד היה מגנה ותוקף, וכך שאר חבריו ליש עתיד ולממשלה." לסיכום. "כי יש צדק ויש צדק. דין אחד למועצת חכמי התורה, ודין אחר למועצת השורא, דין אחד לטיבי וכסיף, ודין אחר לסמוטריץ' ובן גביר." תודה רבה. "הצביעות של הליברלים זועקת למרחוק, אך לאיש כמובן לא אכפת, כי שובו של ביבי גרוע יותר מהכול." תודה רבה. לכן תפסיקו להטיף על החיילים. הצביעות שלכם מטנפת למרחקים.

חברת הכנסת קרן ברק, אינה נוכחת. חבר הכנסת אופיר אקוניס. תודה, אדוני היושב-ראש. השרה התורנית, חברות וחברי הכנסת, ממשלה מושחתת קונה שלטון בכסף.

ממשלה שאין לה מדיניות ואין לה סדר-יום פרט לשרידותה משלמת, שרת התחבורה, גם על חשבונך, את יכולה לדבר בטלפון, את יכולה לעצום עיניים ואת יכולה להגיד מה שאת רוצה, פרוטקשן לחברי כנסת בודדים מהמגזר הערבי. כבוד השרה, איננו נוהגים לשוחח באולם המליאה. אז אומנם את, איזה התנהגות, תראה. אגב, אני מבקש לעצור את השעון. 2:17 דקות נותרו לי.

שרה בממשלה יושבת, לא יודע מה עושה בזמן הזה, מדברת בטלפון, במקום לשבת ליד שולחן הממשלה. אני שמח, חבר הכנסת אקוניס, אתה לא צריך, לא. שאתה מצטרף לביקורת שאני הצגתי כאן על מי שמשוחח בטלפון. אני יכול להגיד לך שאפילו היה לנו היום נאום חשוב של יושבת-ראש הפרלמנט האירופי, והיה מי מבין חברי הכנסת ששוחח בטלפון במהלך נאומה, כאשר המשלחת שלה, שעומדת כאן מעלינו, צופה בדבר. אז אני אתן לך את הזמן שעבר, עוד דקה, ותמשיך.

2:17 דקות. בבקשה.

שרת התחבורה, הממשלה שאת חברה בה קונה שלטון בכסף מחברי כנסת בודדים,

ממך עדיין לא, בשבוע הבא, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, ייקנו אותך, חברי כנסת בודדים מהמגזר הערבי מכספי הציבור, מכספי משלם המיסים, מכספי האדם העובד.

אני לא יודע, לא ביקשת עדיין.

תבקשי, תקבלי. ככה זה בקואליציה הזאת, אדוני. ככה זה. תבקשי, תקבלי. תדרשי, תקבלי. קמפיין שלם צעק ראש הממשלה יאיר לפיד, את בנט אני כבר לא מחשיב,

הצוות שלו שם.

בעוד כמה ימים ודאי אדם אחר יודיע על פרישתו. את הציבור אין לו מזמן. אבל לפיד, היה לו קמפיין: איפה הכסף? איפה הכסף? אני אומר לו, אני אומר לציבור: הכסף שלכם אצל התנועה האסלאמית, 53 מיליארד, הכסף שלכם אצל אחמד טיבי,

אצל חברת הכנסת זועבי ממרצ, מיליוני שקלים נוספים. זו ממשלה שנכנעת לערבים כל הזמן. אז אין פלא, אדוני היושב-ראש, דבר שצריך לקומם אותך, השומר על המורשת היהודית, מקים המשרד לענייני מורשת, שהחוצפה שלהם, האלימות והבריונות מרימה ראש בקמפוס בבאר שבע, בתל אביב, בחיפה, דגלי אש"ף.

הביטוי "דגלי פלסטין", חבר הכנסת קיש, לא היה קיים, לא יהיה קיים. אין פיקציה כזאת. פלסטין היא בדמיון שלכם, בדמיונות שלכם. לא יהיה. לא יהיה. אתם יכולים להמשיך לדמיין, ולכן הדגל הוא דגל אש"ף ולא דגל פלסטין. האויב מזהה חולשה, ואתם, הממשלה, החלשים, חבורה תבוסתנית, אופורטוניסטית. ומי הם החלשים ביותר?

צבי האוזר, זאב אלקין, מתן כהנא, ניר אורבך. אלה שאמרו לכם, איך אמרתם, אדוני היושב-ראש? הימין הממלכתי, אנחנו ממשיכי דרכו של בגין. בגין היה מעז? בתקופתו היו מעיזים ההתפרעויות האלה?

אני רוצה לשבח, אדוני היושב-ראש, מן הדוכן הזה את ראש העיר, שאיננו ממפלגתי, ממפלגתך, שרת התחבורה, ראש העיר באר שבע,

שכותב מכתב, היו לו אומץ וגאווה יהודית,

לדיקאן בבאר שבע. אני אומר כך, ובזה אני אסיים, אדוני היושב-ראש: הממשלה הזאת לא שומרת על כוחותינו. היא לא שומרת על חיילינו. היא שומרת על עצמה באמצעות שמירה על עבאס, על טיבי ועל זועבי. מושחתים, חלשים, נסחטים, צריך להציל את ישראל מכם, תודה רבה. כי בעוד כמה חודשים אולי לא יהיה עוד מה להציל. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חברת הכנסת עאידה תומא

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, ישבתי באולם כאשר דיבר חבר הכנסת חיים כץ. ישראל כץ.

האמת, אף פעם לא האמנתי שחליפות ועניבות ומעמד של שר לשעבר הופכים בריון למשהו יותר טוב, והיום קיבלנו הוכחה: בריון נשאר בריון. האיומים שהועלו מעל הדוכן הזה בדיוק תואמים את הסיסמאות שהרים ארגון כמו אם תרצו וארגונים ימניים אחרים מול הסטודנטים הערבים שאיימו עליהם בנכבה שנייה. ומי שנכח באולם כאשר דיבר ישראל כץ הבין, הבין שהוא מאיים בנכבה שנייה. הוא מתגאה בנכבה הראשונה, הוא מתגאה בגירוש אנשים ממולדתם, הוא מתגאה במעשי הרצח שקרו בנכבה, הוא מתגאה בהריסת 450 יישובים פלסטיניים ערביים ב-48' מתוך 540 שהיו קיימים. הוא מתגאה בזה שעד היום הזה יש אנשים שהם פליטים במולדתם, רואים את הבתים שלהם מאוישים על ידי אנשים שנחתו מחו"ל, והם לא יכולים להגיע לא לאדמות שלהם ולא לבתים שלהם. זה לא מפחיד אותנו כבר. אתם צריכים להבין שלאיים בנכבה, לאיים בהוצאה מחוץ לחוק, אני חושבת שמי שצריך להוציא מחוץ לחוק זה אנשים שמאיימים בפוגרומים, שמאיימים בטבח, שמאיימים בנכבה שנייה. היום נכחתי גם בוועדת החינוך. ראיתי את ההשתלחות בסטודנטים הערבים, שצעקו להם מתחת למעונות שלהם: מוות לערבים, וכל החטא שהם עשו, שהם ציינו את יום הנכבה. אף אחד לא ייקח מאיתנו את הנרטיב. פעם אמרו: הזקנים ימותו והצעירים ישכחו. הצעירים שלנו היום מוכיחים שוב ושוב שלא שוכחים, וזה עובר מדור לדור עד שהצדק ייעשה, להכיר במה שקרה, להכיר בעוול ההיסטורי הזה, לפצות את אלה ששילמו מחיר כבד בנכבה, מה שאתם קוראים לו מלחמת השחרור. זה לא גורע מהעובדה שאנחנו אזרחי המדינה ומגיע לנו שוויון מלא, שוויון בזכויות. אני חושבת שהגיע הזמן שתבינו שגם הדגל הוא לא עניין של הדגל. מי ששומע את הנאומים פה, המתקפה בעניין הדגל,

דגל פלסטין, תודה רבה. דגל של כל העם הפלסטיני, זה לא דגל של מפלגה וזה לא דגל של ארגון,

אתה תוכל לחלום. 74 שנים לא השכיחו מאיתנו את הזהות שלנו.

ומיליארדים לא ישכיחו את הזהות שלנו.

אנחנו חלק מהעם הפלסטיני וגם אזרחי המדינה. זו לא הטעות שלנו, תודה. שהמדינה היגרה אלינו. תודה רבה. חבר הכנסת יעקב אשר.

אחר כך שוויון מלא,

תמיד תזכרי את זה. תמיד תזכרי את זה. ההיסטוריה לא נמדדת ברגעים שאתה, לא ברגעים שלי, בעובדות ההיסטוריות. ההיסטוריה זו היסטוריה. את לא יכולה להתכחש להפסד שלכם. אין עם שחיפש את החירות שלו ולא קיבל אותה. במקום אחר את יכולה.

פלסטין לא תהיה ביהודה ולא בשומרון. הבריונות לא תעזור לכם. לא תהיה ביהודה ושומרון. הבריונות, חברי הכנסת, חבר הכנסת יעקב אשר רוצה להתייחס אולי לדברים שאתם אמרתם קודם ודבריכם נשמעו בנחת.

שלוש דקות. חבר הכנסת יעקב אשר, אני רוצה שיסכים אתי.

אדוני היושב-ראש, אתה חבר בקואליציה שהפכה את הציבור החרדי לאויב. מסע הדה-לגיטימציה שהציבור הזה עובר בתקופת הממשלה הזאת לא היה הרבה מאוד שנים. כשאנחנו נמצאים ואנחנו שומעים היום את ראש הממשלה החליפי שלך, אדוני היושב-ראש, כששואלת אותו כתבת, דיברת הרבה פעמים על סחטנות פוליטית, סחטנות, סחטנות, שלא לדבר על כספים ייחודיים, שעשיתם את זה עוד פי כמה ממה שהיה בעבר, איך אתה חי מה עם מה שאנחנו רואים פה היום יום-יום, אז הוא עונה לה, אתה שומע, הרב מרגי? תודה. אז עונה לה חבר הכנסת לפיד, ראש הממשלה החליפי, ואומר לה, אדוני היושב-ראש, את המילים הבאות: מאוד קל להבחין מתי זו סחטנות פוליטית ומתי לא. זה, מה שהיה עם זועבי, זו לא סחטנות פוליטית, כשזה בא לענות על צורכי ציבור אמיתיים. אדוני היושב-ראש, צורכי ילדים חרדים הם לא צרכים אמיתיים. הצרכים של, אופיר, אני לא הפרעתי לך, זה מפריע, הצרכים של ילדים חרדים הם לא צרכים אמיתיים. הצרכים שמייצגת חברת הכנסת זועבי הם צרכים אמיתיים. את זה עומד ואומר כאן ראש הממשלה החליפי. אני אומר לו מה שאמרתי לו לפני כמה שנים, ב-2014, בפרסה מאחור: יאיר לפיד, אתה לעולם לא תהיה ראש ממשלה פה במדינה, כי השנאה שלך והדה-לגיטימציה שלך לציבורים מסוימים, שהם מבחינתך לא צרכים אמיתיים, הם אויבים, לא אלה שמפגינים באוניברסיטאות הם האויבים, לא אלה שחוגגים ימים של נכבה, החרדים, שחוגגים ל"ג בעומר, שחוגגים את חגי ישראל שסבא של סבא שלך שמר, הם האויבים. זו ממשלה של דה-לגיטימציה לציבור יהודי והעדפה, לסיכום. של ציבור ערבי. אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, לסיכום: אנחנו כל השנים תמכנו בתביעות ובדברים שבאו מהכיוון של החברה הערבית. גם להם מגיעות זכויות, גם להם מגיעים דברים. תודה רבה. אבל היום הממשלה שאתה חבר בה, אדוני, אתה חבר בה וראש הממשלה החליפי שאמור להיות ראש הממשלה שלך, ואני מודיע לך שהוא לא יהיה - - - חבר הכנסת אשר, זמנך תם. משפט לסיכום. זמני לא תם. זמנכם תם.

זמנכם תם - - תודה רבה. - - של הממשלה הרעה - - תודה רבה. - - והמסיתה. תודה רבה. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח. חברת הכנסת קטי קטרין שטרית, בבקשה. אדוני היושב-ראש, היום קיימנו בוועדת החינוך דיון מאוד מאוד חשוב על ההסתה, על הטרור, על הנפת דגלי אש"ף באוניברסיטאות, דבר שהפך להיות מגפה בכל האוניברסיטאות והמוסדות האקדמיים במדינת ישראל,

מוסדות מסוימים, שכנראה שם המשמעת הרבה יותר חזקה. זה פשוט הפך להיות איזשהו נוהל, וזה התחיל משומר חומות. מה שראינו היום ממש בעיצומה של הוועדה, פשוט ראינו סרטונים בבאר שבע.

כעבור כמה דקות ראש עיריית באר שבע שלח לנשיא האוניברסיטה וטען שזה גולש גם לרחובות העיר באר שבע, אבל הוא זכה לאטימות מוחלטת של נשיא אוניברסיטת בן-גוריון. אני לא מבינה מה קורה להם. אני מנסה להבין איך המוסדות האלה, שהיו תפארת מדינת ישראל, פשוט לא מבינים שיש סטודנטים יהודים שמפחדים להגיע לאוניברסיטה, הם מפחדים להיכנס. יושבות שם בדואיות,

שמספרות שמציקים להם, שפוגעים בהם, שבמעונות זה כבר פחד מוות להסתובב. מה עוד צריך, שירצחו אותן?

הם מפחדים. הם אומרים לא יכול להיות שבבוקר אותה סטודנטית נעצרה על קריאה לטרור ושהידיות ואחר כך היא יושבת לידם בספסל. היא אומרת: אני מפחדת ממנה, אבל אין שומע. מה שראינו היום באוניברסיטת בן-גוריון זה פשיטת רגל. אין, האוניברסיטאות במדינת ישראל פשטו את הרגל, לא פחות. מה שראינו היום באוניברסיטה לא קורה בשום מדינה במדינות ערב. זה לא קורה לא בירדן, לא בסוריה, זה קורה במדינה היהודית, בארץ ישראל, בתוך עיר. מי עוד הקים את האוניברסיטה? דוד בן-גוריון. דוד בן-גוריון, ועל שמו האוניברסיטה הזו. אחד הסטודנטים שלומד שם שאל אותי אם הם מפגינים נגד אפליה מתקנת בקבלה למוסדות האקדמיים. אמרתי לו לא, שהטעות היסודית שלו היא בהנחת המוצא שזו הפגנה. בעיניהם זו חגיגה, חגיגת העצמאות של תקומת מדינת כל אזרחיה. אמר את היום סמי אבו שחאדה: מה פתאום, זו לא מדינה יהודית, זו מדינת כלל אזרחיה.

ומה פתאום שאתם ביום העצמאות תחגגו?

אני אומרת לך מה היה היום בוועדה, אני מצטטת. בעיניהם, הוא

זאת לא תהיה מדינה כלל אזרחיה, ובפועל מדינה פלסטינית, חס ושלום, בגבולות ארץ ישראל. ביום שבו המשטרה מכריזה שלא תכבד את פסיקת בית המשפט בעד פולחן יהודי, ביום שבו היא אוכפת את זה ומשמשת זרוע מבצעת של הווקף בהר הבית, ביום שבו שרי ממשלה כופרים בפסיקת בית המשפט משום שהוא לא משרת אותם פוליטית, ביום שבו כל זה קורה מרשים לעצמם אותם ערביי ארץ ישראל להרים ראש, להניף את דגל הטרור הזה באוניברסיטה הזוכה לתקציבי מדינה. משפט סיכום. הסטודנט שדיבר איתי אמר לי משפט קשה מאוד שנתן לי אגרוף בבטן. הוא אמר לי, ואני מצטטת: אני מתקשה מאוד להרגיש שאני חי במדינה יהודית,

דמוקרטית, בארץ ישראל.

מה שמקומם אותי, שהתגובה של האוניברסיטה הייתה: הרשינו להניף את דגל פלסטין בקמפוס. ועוד הוסיפו: אנו גאים לצעוד בדרכו של בן-גוריון. תודה רבה. אז לא, זו לא דרכו של בן-גוריון. תודה רבה. חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח. חבר הכנסת יואב קיש,

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לדבר על אירוע שהיה היום בוועדת הכספים. ועדת הכספים היום תכננה להעביר כמיליארד שקלים לתכתיבים של עבאס. וחבר הכנסת קושניר, שהוא גם זה שמציג את החלטת ועדת הכספים שעליה נצביע, תכנן להעביר מיליארד שקלים מכספם של התושבים, של אזרחים, מיליארד שקלים, כסף שלנו, שלכם, של כולנו, להעברות שהוא רצה לעשות בשעה וחצי, שעה, כשאנחנו רצינו לשאול להבין. בסוף זה תפקידנו בכנסת, בוועדות. הרי להצביע אתם לא נותנים לנו, אז הגענו לוועדות בשביל לבדוק. גם את זה הוא לא נתן. קושניר החליט לדרוס את הזכות הבסיסית שלנו עבור אזרחי ישראל לבדוק לאן מיליארד שקלים עוברים. מיליארד שקלים, תבינו על איזה סכום אנחנו מדברים. עוד מעט נדבר על 50 מיליון, בחוק הבא. שם לא מקבלים, כי זה ללוחמים, הם לא נותנים, אבל מיליארד שקלים קושניר רצה להעביר היום בשעה וחצי לבד לטובת דרישות עבאס למיניהן. אני חושב שדרישות זועבי יגיעו בשבוע הבא, גם הן במאות מיליונים.

אבל היום הגיעו 88 מיליון שעברו בוועדת הכספים. אני לא יודע אם זה זועבי או עבאס. אני חושב שכל הדרישות היום אלה דרישות עבאס.

מפינדרוס, שהוא חבר שם, זה כבר הזנב? מתחילים להכניס את רשימות זועבי. אזרחי ישראל, אל תאמינו לספינים השקריים שמריצים עליכם בתקשורת על הגב של הלוחמים שלנו. יש פה ממשלה מנוכרת, ממשלה שעובדת בשביל עבאס, בשביל אחמד טיבי ובשביל זועבי, מעבירה היום מיליארד שקלים בשביל שהם יבואו להפיל לכם את ה-100% שמגיע לכם. זו המציאות של מדינת ישראל. כל ציבור ציוני במדינה הזאת צריך להזדעזע מהממשלה הזאת, הממשלה המסוכנת והלא-לגיטימית הזאת, שאין לה רוב בציבור, אין לה רוב בכנסת, ומוכרת אותנו בשביל הכיסאות שלהם. ככה נפתול בנט, ככה יאיר לפיד. זה מה שהם עושים, משלמים מיליארדים לרשימה המשותפת, מנסור עבאס וזועבי רק בשביל שהם יוכלו לשבת בכיסא,

שהם אפילו לא באים אליו עכשיו. תודה רבה. חבר הכנסת אופיר סופר, אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חבר הכנסת יריב לוין, אינו נוכח, חבר הכנסת שלמה קרעי,

חבר הכנסת יואב גלנט, אינו נוכח, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, את מוותרת, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת, חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. כמה עוד דוברים אחריה? חבר הכנסת מרגי, חבר הכנסת שטייניץ וחבר הכנסת קושניר. אדוני היושב בראש בבקשה. שלוש דקות לרשותך. חברי גדי יברקן, כי אני לא רואה פה עוד חברים מהכנסת, לא בקואליציה ולא באופוזיציה, וזה קצת עצוב, אבל בימים כאלה, אני בשם כולם.

למה זה יום עצוב? כי מיום ליום אנחנו עדים להתפוררותה של המדינה שלנו מכל מה שנוגע לסדר מינהל תקין. אז נכון שהמחנה שהיום מרכיב את הקואליציה נשא בגאווה שנים ארוכות את דגל שומרי הדמוקרטיה, שומרי ההליך התקין. ואני באה ואומרת: בואו נעשה בחינה, כמה ימים הם נמצאים בשלטון וכמה הם כבר הספיקו להרוס? הבית הזה הפך להיות אכסניה לדורסנות, לשינוי חוקים תוך כדי המשחק, לתאוות השלטון. בן אדם מאוד חכם הגדיר אתכם בשיחות פרטיות כטירונים מורעבים, חדשים מבחינה פוליטית, אבל רעבים. וכשאתם מגיעים למקום של הג'ובים שאמרתם עליהם, ולמקום של התקציבים שדיברתם בהם, הפכתם להיות, כמו שמורעבים אוכלים ולא אכפת להם איך רואים אותם, כך זה נהיה, בדיוק מהמקפצה. אני עוד זוכרת את אותם ימים שבהם באו אליי השמאלנים ואמרו לי: איך את יושבת עם איווט ליברמן? איך את נמצאת עם אחד האנשים שקופת שרצים מעל הראש שלו? והיום הפלא ופלא, הוא הפך להיות חביב התקשורת השמאלנית, הפך להיות אחד מהיסודות של הממשלה הבזויה הזאת, שלא רואה את האזרחים ממטר, שלא רואה את החיילים ממטר, שלא רואה את הפריפריה ממטר. ואני רוצה לצטט פה היום את אחד מראשי הערים שאני אוהבת באופן אישי, אחד מהלוחמים החברתיים, אבל הוא ראש עיר במגדל העמק. כשהוא ראה את כל הפסטיבל של זועבי וראשי הערים מהחברה הערבית יושבים עם יאיר לפיד והוא מבטיח להם 200 מיליון לכל רשות, ואחר כך באים ואומרים: זה לא בדיוק ככה, זה בעיקר קיצור הביורוקרטיה, לאורך שנים היועצים המשפטיים אמרו: הביורוקרטיה הזאת היא הכרחית כדי לדאוג למינהל תקין. פתאום באבחת כנף אחת, ראש הממשלה החליפי, או יש יאמרו "הרזרבי", מאשר על הגב של ראש הממשלה ה"הבל תרבח" של מדינת ישראל, שלא רוצה לדעת, או שהוא לא שומע, או שנוח לו לא לשמוע על העסקנות שקורית עם חברי הכנסת מהמפלגות הערביות. ואלי ברדה אומר דבר נורא פשוט: אולי בעזרת השם בממשלה אחרת יבינו שצריך למנוע את הביורוקרטיה הזאת,

שם לעיירות וערים, בטח ובטח בפריפריה, אבל לא רק של המגזר הערבי. ואני שואלת: אם הביורוקרטיה כל כך חשובה למינהל תקין, למה אתם מסירים אותה באוכלוסיות מסוימות? אם היא מיותרת, תסירו אותה לגבי כולם. האנשים שהחזיקו בדעה של שלטון החוק רומסים את החוק ומשתמשים בו אך ורק ביחס לפוזיציה שבה הם נמצאים. והאבסורד הזה, לא רק שהוא לא יכול להתקיים, הוא בסופו של דבר נותן לאנשים, לאזרחים טובים, משלמי מיסים, שגרים בעיירות הפיתוח, שגרים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית,

למה להרגיש פראיירים? כי יש מי ששווים יותר, שהמלך או החליפי רוצה ביקרם, וזה לא העיירות בפריפריה, זה לא החיילים שלנו. כי אם היה רוצה לדאוג לחיילים שלנו, מה זה 50 מיליון עם העסקאות של אתמול?

אני אגיד לך עוד משהו, כמי שמכירה קצת, לסיכום. את עבודת הפרלמנט, ואתה בטח כבר מכיר גם כן בעצמך, אם רוצים להעביר, גם לא חייב בחקיקה. אז המשחקים האלו של הכוח, ואללה, חנין, אתה יודע מה זה? אפשר היה לדאוג, אולי אפילו אתה בעצמך. אם היית בא ודורש את ה-50 מיליון האלה, או רק מכשכש בזנב, אני מאמינה שהיית יכול להציל את המלגות של החיילים.

אז תחשוב, זה עדיין לא מאוחר.

אני יכול להגיד לך שבממשלה הקודמת, כיושב-ראש ועדת החוץ והביטחון דרשתי מראש ממשלה אחר, ולא עלה בדעתי, ועכשיו אתה לא דורש?

עכשיו אני דורש, ואני אצביע.

נדמה לי שאני לא הדיון. אני מבקש מחבר הכנסת מרגי, אינו נוכח. חבר הכנסת שטייניץ, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לפתוח בהערה על מפלגת מרצ, שעברה השבוע, כך הסתבר לכולנו, שינוי טוטלי בסולם הערכים של מרצ. אם פעם, ככה הם הציגו את עצמם, ערכים הומניסטיים, כבוד לחיי אדם היה בראש הרשימה, מסתבר שמרצ היא כנראה בכיוון הדתי, כי כבוד למסגד הפך לדבר מרכזי. מאיפה אני מסיק את זה? מהדרמה שחוללה חברת הכנסת רינאוי זועבי ממרצ.

19 יהודים, 19 יהודים, נרצחו על ידי מחבלים בחודשיים האחרונים: ליל הגרזינים באלעד, הפיגוע בפאב באלנבי, הפיגוע בחדרה, הפיגוע בבאר שבע. 19 יהודים חפים מפשע, בני אדם, אזרחים של מדינת ישראל, 19 אזרחים של מדינת ישראל נרצחו במעשה טרור. אבל רינאוי זועבי לא התפטרה או שקלה להתפטר בגלל 19 אזרחי ישראל שנרצחו. למה היא שקלה להתפטר בכל זאת? בגלל התנהלות המשטרה במסגד אל-אקצא. כלומר, מבחינת חברת מרצ, התנהלות המשטרה במסגד אל-אקצא חשובה יותר, זאת סיבה להתפטרות. 19 יהודים אזרחים שנהרגו ברחובותינו לא היו סיבה להתפטרות, אבל מסתבר שמבחינת רינאוי זועבי גם המסגד לא עומד בראש העדיפויות, כי יש משהו שגבר גם על כבוד המסגד, 200 מיליון שקל לרינאוי זועבי ולדרישות שלה. 200 מיליון שקל גברו על הזעזוע שלה מהתנהלות משטרת ישראל במסגד אל-אקצא והחזירו אותה לממשלה. אמור מעתה: זה סולם הערכים של מרצ, במקום הראשון כסף, מיליוני שקלים. זה הדבר הכי חשוב של חברת הכנסת ממרצ, במקום השני מסגד, מקום קדוש שחולל, לטענתה, במקום הכי נמוך, 19 אזרחים ממדינת ישראל, מדינת ישראל. היא חברה בכנסת של מדינת ישראל, חברת כנסת במדינת ישראל. 19 אזרחים במדינת ישראל במקום השלישי. איך אני יודע? זה פשוט מאוד: על 19 אזרחים מתים היא לא התפטרה, אפילו לא שקלה להתפטר. על משטרה שנכנסת למסגד,

בעקבות התפרעויות,

היא לא יכלה יותר. על זה היא התפטרה, לא על 19 מאזרחי ארצה שנהרגו מטרור. ו-200 מיליון ניצחו את הכול.

כי ב-200 מיליון שקל היא חזרה. לכן, לסיכום. אני רואה שמפלגת מרצ שינתה את ערכיה: כסף במקום הראשון, קדושה דתית של מסגד, אני לא יודע אם של בית כנסת, אבל של מסגד, במקום השני, במקום האחרון, דמם של אזרחי מדינת ישראל.

אדוני היושב-ראש, עוד משפט אחד רק לסיכום, על חוק ממדים ללימודים. אני רוצה לומר לך שכחבר כנסת ותיק

חבר הכנסת שטייניץ, אתה יודע שאני מאוד מעריך אותך, אבל יש לי תחושה שזה יהיה יותר ממשפט אחד. משפט אחרון, לא, לא, משפט אחד. יש לנו היכרות מוקדמת. בבקשה, משפט אחד לסיכום, כי חרגת הרבה מהזמן. משפט אחד. שיהיה משפט אחד.

בבקשה,

בחיים לא ראיתי ניסיון כזה לעשות דה-לגיטימציה לאופוזיציה כדי לסרס אותה ולנסות להכריח אותה להפוך לרשת הגיבוי של הממשלה.

הניסיון הזה, בגיבוי של כמעט כל התקשורת הישראלית, לא יצלח. תודה רבה. תודה רבה. יסכם את הדיון יושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת אלכס קושניר.

של הצד השני, הרבה מהם אמרו: זו קואליציה וזו אופוזיציה, ואנחנו מצביעים לפי משמעת אופוזיציונית. יושב כאן שר האוצר לשעבר ישראל כץ, ואני רוצה להזכיר לו משהו,

הוא מזכיר לי כמעט כל הזמן: ליל התקציב ההמשכי, אתם זוכרים את האירוע הזה? ליל התקציב ההמשכי בממשלה הקודמת, כולנו מבינים שאם התקציב ההמשכי לא עובר, אז זה לא שאין תקציב, המדינה משותקת. למה המדינה משותקת? כי הרי התקציב ההמשכי בדרך כלל מתבסס על השנה הקודמת,

אבל לא היה תקציב קודם, ולכן המדינה הייתה משתתקת לגמרי. אני נמצא בדרך לאשקלון, מקבל טלפון משר האוצר עצמו. אומר לי: אלכס, אתה חייב לעזור לי, אתה חייב להצביע, כי אחרת המדינה משותקת. אני באופוזיציה. אני מבין שלי כפוליטיקאי זה לא טוב להצביע, כי זה מכשיל אותם. אבל הבנתי שמדובר פה במשהו יותר גדול מסתם אינטרס פוליטי. הסתובבתי, נסעתי והצבעתי יחד איתכם. הצבעתי בעד. גם האוזר הצביע בעד. גם צביקה האוזר הצביע בעד, אומר לי ישראל כץ. יותר מזה, אתם יכולים ללכת לארכיון ולבחון אותנו בכנסת הקודמת.

אבל גם פה,

ויצאנו בהסכמה. אתם היום לא מקיימים דיאלוג אמיתי. לא נכון, ישראל.

מה הבעיה להוסיף 50 מיליון שקל ולתת לכל החיילים? אני אתן לך דוגמה רק מלפני שבוע. השבוע העברנו כאן חוק שנותן הטבות מס למשפחות עובדות, נקודות זיכוי, ומעלה את מענק העבודה. בוועדת הכספים הגענו להסכמות, והסיכום היה שהאופוזיציה תתמוך בחוק הזה במליאה. מה קרה כאן במליאה? ביום ההצבעה התנערתם מהסיכום, לא היה. לא הצבעתם. בסוף בסוף בסוף, אתה יודע, יש פה כל כך הרבה הזדמנויות וכל כך הרבה דרכים וכל כך הרבה חוקים שבהן אתם יכולים להתנגח בנו ולמרר לנו את החיים ולמשוך לנו את הזמן, אבל החוק הזה,

אני הבנתי שאתה אמור לנהל משא ומתן מול הליכוד כדי לתת עוד 50 מיליון,

אני אגיד לך מה היה באמת. אני אגיד לך מה היה באמת. החבר'ה האלה של מחאת ממדים ללימודים, אני מלווה אותם כבר שנתיים, הם באו אליי ואמרו: עכשיו באנו מיריב, הוא רוצה לדבר איתך.

אמרתי לו: אתה בחדר? הוא אומר לי: כן.

באתי, ישבו שם יריב לוין ויואב קיש. דיברנו, דיברנו, דיברנו, הייתה איזושהי הצעה. יצאתי החוצה, אחרי שלוש דקות דפנה ליאל מפרסמת את זה.

אם זאת הדרך,

יש כאן הסתייגות,

עזוב את ההסתייגות, אני מדבר איתך על מה היה בחדר באותו רגע. אז לא באמת היה משא ומתן, או באמת לא היה משא ומתן. פשוט אנשים,

אני אומר לך,

אותם חבר'ה שמובילים את המחאה, ביקשו ממני לבוא לדבר עם יריב, שאני אותו מאוד מחבב, ובאתי ודיברתי. הינה, יריב, אתה פה, לא שמתי לב. מה נשמע? עכשיו, שוב אני אומר: תבדקו את ההצבעות שלנו בכנסת הקודמת. כמה פעמים הצבענו יחד איתכם, גם אם לא הסכמנו על הכול? ישראל, הבאתם פה דברים שלא היו מושלמים, בסדר? לדעתנו, לדעתנו. אני לא מתווכח עכשיו מי צודק ומי לא,

שאמרתי,

ועוד דבר אחד. מתסכל עליי במבט קשוח סגן הרמטכ"ל לשעבר, ואני רוצה לשאול אותך שאלה,

ובעצם עלינו פה מוטלת האחריות להביא את ההטבה הזו לחיילי צה"ל, כי פשוט מגיע להם. ואגב, זאת הטבה שהייתה, היא לא חדשה. פשוט עכשיו הבאנו כסף מדינה בשביל לתקצב אותה. עד עכשיו היה כסף תורמים, והבאנו כסף מדינה, מעשה מבורך. אז ערך האחריות כאן כנראה בחלק הימני של המליאה לא תופס. ויש עוד דבר מאוד מאוד חשוב, וזה ערך הרעות. הרבה מאוד אנשים שיושבים כאן מצד ימין וגם מצד שמאל, בשנים כאלה או אחרות בחייהם לבשו מדי צה"ל. כבוד השר שטרן, מדברים פה על ערכי צה"ל. נדמה לי שאתה מכיר את המסמך, נכון?

אז אמרתי, דיברתי על ערך האחריות. להכניס אותך לעניינים.

דיברתי על ערך האחריות, ועכשיו אני בערך הרעות.

כן, אז אני אומר שחלק מהאנשים שיושבים פה, רובם, אגב, בתקופה כזאת או אחרת בחיים הם לבשו מדי צה"ל, חלק תקופה קצרה, חלק תקופה ארוכה, חלק תקופה ארוכה מאוד. חלק מהם, אני בטוח, עברו בבה"ד 1, לא רק כצוערים אלא גם כמפקדים, ולימדו את ערכי צה"ל. וערך הרעות הוא משהו שמוביל אותנו במשך כל כך הרבה שנים, לא רק בשדה הקרב, אלא גם בשגרה, לתת כתף אחד לשני.

אני מסתכל על הילדים המדהימים האלה שהיו צריכים לבוא ולהפגין היום. הרגשתי בושה שהם באים להפגין בשביל משהו שכל כך מובן מאליו. אז גם ערך הרעות לא כל כך תופס פה, וזה מאוד מאוד חבל. יש גם עוד ערך מאוד מאוד חשוב, וזה ערך הדוגמה האישית, וכאן בכלל אין על מה לדבר.

כשאתה מרים את היד נגד משהו שאתה מאמין ביסוד, לא איזה משהו רגעי אלא משהו יסודי, משהו שנמצא בקונסנזוס הכי רחב של הציבור הישראלי, להצביע נגד הדבר הזה, ואני בטוח שלכולם פה מתהפכת הבטן, למי שהולך להצביע נגד, זה לפגוע בערך של הדוגמה האישית. כי אנחנו כל הזמן לימדנו ולמדנו: ממני תראו וכן תעשו. אז אתם הולכים לעשות היום מעשה שאני בטוח שאתם לא רוצים שמי שהיום לובש מדים, או הוריד מדים כי הוא השתחרר מצה"ל, יסתכל עליכם ויעשה את זה. חבר הכנסת קושניר, אתה דילגת על ערך אחד שפשוט שנים אני נאבקתי,

והשר שטרן פה בסוף ניאות להכניס אותו. זה אהבת מולדת, שנדמה לי שהוא מעל הכול. כן, על זה אין מה לדבר. אני רוצה להקריא לכם איזשהו ציטוט שכבר הקראתי פה, נדמה לי, אבל אקריא אותו שוב פעם. איך אני יודע שמתהפכת לכם הבטן ומאוד קשה לכם? תת-אלוף במילואים חברת הכנסת מירי רגב, היום בישיבת סיעת הליכוד אומרת את המשפט הבא,

למה אתם מצביעים נגד 100%?

אז אין כאבי בטן, גם כשזה על חיילים.

אני מבין את הרצון שלכם להפיל את הממשלה ואני גם מכבד את הרצון הזה. אתם באופוזיציה, עושים את תפקידכם, אבל בואו, יש כל כך הרבה דברים שבהם אתם יכולים להתנגח בנו, אז דווקא עכשיו, חיילי צה"ל,

חיילים בודדים, חיילים במצב סוציו-אקונומי קשה, נגדם אתם הולכים? מה אתה אומר, הם יתעשתו? יש מצב שהם יתעשתו? אני מציע שתמשיך לשכנע אותם. אתה יודע, הלב פתוח והנפש אולי חפצה.

למה אתה מצביע נגד 100%?

למה הבוקר הסכמת להעביר מיליארד וחצי לזועבי אבל 50 מיליון לחיילים אין לך? אז בוא אענה לך.

לגבי העברות תקציביות היום, כל ההעברות התקציביות היום תוקצבו בתקציב המדינה 2022-2021. כל ההעברות התקציביות שדנו בהן היום אלה העברות תקציביות שמתבססות על החלטות ממשלה שהתקבלו בחודש נובמבר ואין שם שום שקל חדש ושום שקל נוסף. אז אתם ממשיכים עם הספין. עכשיו לגבי 100%, בואו נדבר על זה, בסדר? המלגה הזאת נכנסה לתוקף ב-2016. היה כסף של תורמים, 66%. מי שיזם את זה זה היה השר אביגדור ליברמן, אז שר הביטחון. היה אז, רגע, רגע, לליברמן, היה אז ראש ממשלה, הכול אתה מפיל על נתניהו.

שבדיוק נכנס למליאה קוראים לו בנימין נתניהו. לבנימין נתניהו היו ארבע שנים, כל הניסיונות, כל האפשרויות וכל ההזדמנויות שבעולם לתקצב 66%, לתקצב את השליש החסר, לתקצב 100%, לעשות מה שהוא רוצה.

לא עשה כלום. ואז, החבר'ה מהמחאה באו אליי ואמרו: תקשיב, הממשלה הזו מתחילה לשים לנו התניות. כדי שנוכל לקבל את המלגה אנחנו חייבים להתנדב. אמרתי: רגע, לא מספיק התנדבתם? ואז אמרו: לא. אמרו לנו שאנחנו חייבים לעשות מינימום ימי מילואים, אבל אנחנו לא שולטים, כי מזמינים אותנו למילואים. תצביע על 100%. אז אמרנו: יוצאים למאבק. ואיך שהקמנו ממשלה, אחד הדברים הראשונים שביקשתי מהשר ליברמן זה להקצות כסף לתוכנית הזו. וכך עשינו, 100 מיליון שקלים לטובת חיילי צה"ל. אני בטוח שהסתובבו פה חבר'ה, אתם ראיתם אותם, והרבה מאוד מהם פגשו אתכם וביקשו להצביע בעד. עכשיו אתם כל כך רוצים 100%? בואו, שלמה, אתם רוצים 100%? ואני אגיד לכם, אתם בטוחים כולכם שמחר אתם כבר חוזרים לשלטון, נכון? אני שמעתי חלק מכם, לא כולם, כבר מתחילים להתחלק בתפקידים ואיזה מנכ"לים להשאיר ואיזה מנכ"לים לא להשאיר. אחלה, כל הכבוד.

אז אני מצפה מכם לעלות פה לבמה ולהגיד: חבר'ה, אנחנו נצביע בעד 66%, אבל ברגע שאנחנו מקימים ממשלה נעלה את זה ל-100%. לא שמעתי את זה מאף אחד מכם.

שמעתי את דוד ביתן, שאמר שהחיילים יכולים לחכות. בטח, למה לא, שיחכו, נחזיר להם רטרואקטיבית. זה שקר. זה בלתי אפשרי. אתם פשוט עובדים בעיניים על החיילים. ואני אומר לכם, שלמה, תשמע, אנחנו מתווכחים הרבה, אנחנו מתווכחים הרבה,

המון המון ויכוחים על הרבה מאוד דברים, בוועדת כספים וגם במליאה.

אבל הרבה פעמים אנחנו מגיעים לרגע שאנחנו מדברים מהות.

אני ואתה יושבים ומדברים מהות,

ואני מאוד מעריך את היושרה שלך ואת החוכמה שלך. יש תקציב, אבל כאן, היום, להצביע נגד דבר כזה, שכל היום אני שומע מחברי הכנסת, גם מהליכוד וגם מהציונות הדתית: אנחנו בעד חיילי צה"ל, לחזק את חיילי צה"ל, צריך להגן על חיילי צה"ל. אבל בפועל, בשעת המבחן, אני מאוד מקווה שתוכלו להתעשת. המלגה הזאת לא עומדת בפני עצמה. היא באה כחלק ממהלך הרבה יותר גדול שמתחיל מהעלאת שכר החיילים ב-50%; שנמשך באותה תוכנית למיגון הצפון, שנתניהו כשהיה ראש הממשלה דאג לקבור אותה,

הצלחנו להוציא אותה מהקבר ואנחנו מקדמים אותה, זה נמשך באותה תוכנית מיגון אשקלון שהעברנו כאן בסך של 320 מיליון שקל,

עכשיו גם עם מדים ללימודים. השלב הבא זה גם החיילים הבודדים, והשלב הבא זה להמשיך ולתגמל את המילואימניקים, והשלב הבא זה לדאוג לאלה שעובדים או להמשיך לדאוג לאלה שעובדים, משלמים מיסים, משרתים בצבא ועושים מילואים, ללא הבדל דת, גזע ומין. אבל אתם הופכים הכול לוויכוח סרק. כל מה שמעניין אתכם זה רק עוד קצת צעקות, ועוד קצת כותרות, ועוד קצת לייקים בפייסבוק על הסרטונים המגוחכים של חלק מכם. אני אומר לכם, חברים, יש דרך לצאת בכבוד מהאירוע הזה היום: פשוט תצביעו בעד. תצביעו בעד ותבטיחו, תהיה לכם עכשיו הזדמנות, עכשיו תעשו לנו פיליבסטר של כמה שעות, אז תהיה לכם הזדמנות לעלות כאן על בימת הכנסת ולהגיד את הדבר הפשוט הבא: אנחנו מתחייבים שבממשלה שאנחנו נקים אנחנו נביא את המלגה הזו ל-100%,

בשביל לא לפגוע בחיילים, אנחנו נעביר אותה ב-66%. ואז אתם יכולים לשפוך עלינו רפש כמה שאתם רוצים, לא אכפת לי, רק תצביעו בעד. כי זה לא בשבילי וזה לא בשביל חברי הקואליציה, זה לא בשביל שר האוצר וזה לא בשביל שר הביטחון, זה בשביל חיילי צה"ל, בשביל החבר'ה הצעירים, הלוחמים, שכל מה שמעניין אותם הוא שהיום המלגה הזו תעבור. ואגב, הדרישה הזו של 100% זה הדבר הכי מדהים. קודם כול, היא נולדה אתמול, פחות או יותר, אבל היא לא באה מהלוחמים, היא באה מכם. אתם יצרתם לכם איזושהי פנטזיה, עליתם על עץ מאוד מאוד מאוד גבוה ואתם פשוט לא מצליחים לרדת ממנו. אתם רוצים סולם? קחו לכם סולם. תבטיחו שברגע שתקימו את הממשלה תעלו את זה ל-100%, אבל בינתיים תעבירו את זה ב-66%. אני חושב שזה אחלה רעיון, במקום להפיל את זה עכשיו ולהשאיר את החיילים בלי כלום. עכשיו, תבינו את המשמעות: אם החוק לא עובר היום החיילים האלה לא יוכלו לקבל את המלגה לשנה הזאת. חלק מהם יצטרכו לעזוב את העבודה, סליחה, לעזוב את הלימודים, ללכת לעבוד. חלק מהם יצטרכו להיכנס לחובות, כי הם בנו על זה, הם בנו על המלגה הזו. אז אל תהרסו להם את החלומות. עכשיו, זה לא רק חיילים משוחררים לוחמים, זה גם הדור הצעיר שלנו. היום הם נמצאים במסלול של לקבל השכלה גבוהה, ובהחלטה הרדודה הזאת שאתם רוצים לקבל אתם פשוט תוציאו אותם מתוך מערכת הלימודים, אתם תהרסו להם את העתיד. בגלל שיקול פוליטי צר אתם תהרסו להם את העתיד.

לא חבל?

אני כבר לא יודע מה להגיד לכם.

חייבים להשאיר את הכול בצד, להצביע בעד ואחר כך נמשיך לריב, ולא חסר לנו על מה.

לא חסר לנו. כל יום בוועדת הכספים אנחנו רבים על משהו ומתווכחים על משהו וזה בסדר, ככה זה אמור להיות, אבל לא כשמדובר בחיילי צה"ל, חברים, לא כשמדובר בחיילים, באמת. בחודש שעבר, אין בעיה,

תתחייב לתת להם 100% ברגע שאתה מקים ממשלה. אתה הרי תקים אותה מחר, אתה תקים אותה מחר, נכון? זה מה שאתם חושבים. אז יאללה, בבקשה, תעשו את זה, תעשו את זה. אבל היום אתם מוכנים לסכן את ה-66% ולהפיל את החוק. תבינו את האבסורד,

של הטיעון ההגיוני שלכם.

תסתכל כמה אתם פראיירים: זועבי עשתה קצת שרירים, קיבלה 200,

200. תעשה,

אני דיברתי על זה לפני שבאת. תעשה קצת שרירים, תקבל עוד 50, ההישג עליך. ההישג יהיה שלך. גם אתם, תקווה חדשה. קטי, בואי אני אנפץ לך כמה סטיגמות. בשלוש שניות אתם משיגים את 50 המיליון וכולנו נצביע,

בואי, אני אנפץ לך כמה סטיגמות. הסטיגמה הראשונה זה שיש פה מישהו שקיבל תוספת כסף. זה לא נכון. הסטיגמה השנייה, שהיום בוועדת כספים העברנו תוספת כספים לרשויות הערביות, אז מה הבעיה, אז אני אומר לכם שגם זה לא נכון.

כי החלטה על זה התקבלה עוד בנובמבר, במהלך דיוני התקציב, על בסיס החלטות ממשלה. אז באמת, כאילו, אתם יכולים לשגע את הציבור ולהמשיך לשקר, ואני גם לא מצפה מכם להפסיק. תמשיכו. אתם חושבים שזו הדרך שלכם? בסוף הציבור ישפוט אתכם, לא אנחנו. אבל מדובר בחיילים, בלוחמים. לא תצביעו בעד? אתם יודעים מה, אל תצביעו בעד, תיעדרו מההצבעה, אל תהיו פה. זה מאוחר, 02:00, חלק מכם יהיו עייפים. אולי לא תהיו פה? אם מישהו רוצה טרמפ, תגידו, אני אעזור.

לכם שותפים, דבר איתם. אנחנו נדאג לשותפים שלנו,

ממך, אתה יודע, אני רואה את ראש האופוזיציה משוחח בטלפון. אני מקווה מאוד שזה כדי להעביר לכם אחר כך הודעה שאתם מצביעים בעד. אני מאוד מקווה שאני לא אתבדה. אלכס,

נגמרו לך המילים? נגמרו לך המילים?

כשאני רואה אותך נגמרות לי המילים מייד. את הכסף, באמת, אני רואה אותך, נגמרות לי המילים,

אתה יודע למה נגמרו לי המילים? נגמרו לי המילים כי מסתכלים עלינו חבר'ה צעירים שאנחנו אמורים לתת להם איזושהי דוגמה והם פשוט מסתכלים ולא מבינים מה קורה בעולם ההזוי הזה, איך יכול להיות שיש פה 120 חברי כנסת ואין לנו רוב, תמשוך, תמשוך עוד

בשביל להצביע ולהעביר את המלגה הזו. עכשיו, אנחנו, תגיד, איך יכול להיות, אנחנו נצביע. קושניר, אנחנו נצביע.

אוריאל, תקום מחר בבוקר ותסתכל על עצמך במראה, ואני בטוח שלא יהיה לך פשוט, כי אני מכיר אותך.

וגם ליוסי לא יהיה פשוט, וגם לאבי דיכטר לא יהיה פשוט, וגם לישראל כץ לא יהיה פשוט.

ובטוח ליואב גלנט לא יהיה פשוט. למה אתם מפלים את החיילים,

בשבוע שעבר שמענו אותם, שמענו אותם מדברים נגד ההחלטה הזאת. אבל מה קרה עכשיו? אז חברים, אני מזכיר לכם רק שלושה ערכים מרוח צה"ל,

משה אבוטבול,

אבל רוב האנשים כן מכירים. אלכס, אז אני אגיד לכם ככה, אלכס,

ערך האמינות, ערך הרעות,

ערך הדוגמה האישית. בהחלטה ההזויה שלכם להצביע נגד ממדים ללימודים אתם פשוט מפירים את שלושת הערכים האלה.

משה אבוטבול, אני אעביר לך את המסמך כדי שתוכל לקרוא ולהבין על מה מושתתת הרעות של לוחמים בצה"ל, כי אתה לא מכיר את זה, זה עולם שמאוד זר לך. אבל, הייתי שם, חמודי, הייתי שם. כן, אני יודע, אני יודע שהיית, אבל מאז עבר, חמודי, תירגע, תירגע, הייתי שם. הרבה מאוד זמן וזה כבר לא כזה קרוב אליך. אבל בליבה, בליבה לימדו אותנו ש-100% זה יותר מ-60%. ואיך אני יודע שאני צודק? 100% זה יותר מ-60%.

אתה הולך להצביע נגד. את זה אותנו לימדו, ש-100% זה יותר מ-60%. אני יודע עוד דבר, חבר הכנסת אבוטבול. אני יודע ש-100% זה יותר מ-60%, אז תלך, תלמד ליבה יחד עם, אתם הטלתם וטו.

ויש שם חבר'ה שמשרתים בצבא. יש, ועושים את זה גם בשירות קרבי, ואתם מאוד מתגאים בהם כשאתם רואים אותם על מדים, יוצאים הביתה. תשקר, תשקר. אז איך תסתכלו להם בעיניים? רואים, איך בדיוק תסתכלו להם בעיניים? חברים, אני אומר לכם, לפני שאתם מקבלים את ההחלטה, יש עוד זמן. נוכל.

ערך הרעות, ערך האמינות וערך הדוגמה האישית בתוך רוח צה"ל. תעברו על זה עוד פעם, רק בהרף עין, ואולי תשנו את ההחלטה ותצביעו בעד. ומשה אבוטבול, אל תעצבן את חבר הכנסת ביטון. תודה רבה. תודה רבה.

אנחנו ניגש להצבעה וההצבעה תהיה הצבעה אלקטרונית. אני מבקש מכל חברי הכנסת לתפוס את מקומותיהם. אנחנו מצביעים על החלטת ועדת הכספים לגבי צו תעריף המכס והפטורים ומס הקנייה על טובין (הוראת שעה) מס' 13, התשפ"ב 2022. ההצבעה היא על החלטת הוועדה, ועדת הכספים. הווי אומר, מי שבעד, הוא בעד החלטת ועדת הכספים לאשר את ההצעה, ומי שיצביע נגד, בעצם מצביע נגד החלטת ועדת הכספים, שכאמור מבקשת לאשר את הצו. קריאות: אני עובר להצבעה. מי שבעד, הוא בעד החלטת ועדת הכספים. אנחנו מצביעים. מי בעד? מי נגד? הצבעה. הצעת ועדת הכספים לגבי צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 13), התשפ"ב 2022, נתקבלה. להלן תוצאות ההצבעה: 57 בעד, 56 נגד, נמנעים, אין. אני קובע שהחלטת ועדת הכספים לגבי צו תעריף המכס והפטורים עברה. תודה רבה. אנחנו נעבור לסעיף 4 בסדר-היום, הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 24), התשפ"ב 2022, לקריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את החוק חבר הכנסת רם בן ברק, יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון.

חבר הכנסת רם בן ברק, בבקשה.

אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג בפני הכנסת לקריאה השנייה והשלישית את הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס'

אבל לפני שאציג את החוק, ברצוני לומר כמה מילים. אדוני היושב-ראש, לנאום שכתבתי כאן אני קורא, נא להירגע ולשמוע את חבר הכנסת רם בן ברק. לנאום שכתבתי כאן אני קורא: נתניהו, אבי הפצצה האיראנית ומחבל ממדים ללימודים. אדוני היושב-ראש, אתה יודע, כשבחרתי להיכנס לפוליטיקה עשיתי את זה באמת ובתמים כי חשבתי שיש דברים שהם מעל הפוליטיקה, חשבתי שיש דברים שהם מעל כל מחלוקת, חשבתי שיש דברים שהם בסיס לכל מה שישראלי בעינינו. אבל מסתבר שהייתי נאיבי. אני לא האמנתי שיכול להיות מצב שחברי הליכוד יתקעו סכין בגב ללוחמי צה"ל. איזה נאיבי אני. תאמינו לי שלא האמנתי. רם, דקה. רבותיי באגף הזה, בשורה האחרונה, אורלי והעוזרות, אני מבקש להקשיב. רוטמן, מנסור, קושניר. תודה רבה. בבקשה, אדוני. לא האמנתי שהליכוד יהיה נגד חוק שאין צודק ממנו. לא האמנתי שהליכוד יהיה נגד עשרות אלפי לוחמות ולוחמים שחוק ממדים ללימודים הוא עבורם ובשבילם. לא האמנתי שחברי כנסת ששירתו בעצמם כלוחמים וכקצינים בכירים מסוגלים להפנות עורף לדור הנהדר שעכשיו נלחם בעבורנו. איזה נאיבי הייתי. חשבתי שברגע האמת יקום האלוף גלנט ויפגין אומץ. חשבתי שרב סרן הצנחן ניר ברקת יסתער ויצביע בעד החוק. חשבתי שהטייס יואב קיש ינסוק מעל הפוליטיקה הקטנה ויהיה בעד הלוחמים. מודה, טעיתי. תחשבו על זה רגע. אלה הלוחמים של כולנו. אלה הלוחמים שהצביעו ליכוד, הצביעו יש עתיד, חבר הכנסת שלמה קרעי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. הצביעו כחול לבן, מרצ והציונות הדתית. אלה הלוחמים של כולנו, ושהם נלחמים, הם לא שואלים אם המפלגה שהצביעו עבורה היא כרגע באופוזיציה או בקואליציה. אתה, אתה תהיה בשקט. אתה הצבעת נגד, צבוע. חבר הכנסת אמסלם. אתה והבוס שלך, שלא שירת בצה"ל. אתה לא מתבייש?

לכם שאכפת להם עכשיו,

אכפת לך,

אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. לא רוצה להוציא אותך. נלחמים בגבול הלבנון או מבצעים מעצרים ביהודה ושומרון. פם פם פם. שים את העוזרת המוסלמית שלך.

נא לצאת. נא לצאת. יא שקרן. אתם נגד אזרחי מדינת ישראל היהודים. אתה ערביסט. אתה דופק את גבעתי. לא מתבייש.

לאלה שמתאמנים ונלחמים עבורנו? אתה דואג רק לערבים. מנסור עבאס. תתבייש. ואתה עם חשבונאות של פוליטיקה קטנה יורק להם בפרצוף. אתם לא מתביישים? בשביל זה הלכת לפוליטיקה? להוציא אותו מייד. (חבר הכנסת דוד אמסלם יוצא מאולם המליאה.) שיגיד מה שהוא רוצה. יורקים להם בפרצוף.

קיש, אתה עכשיו אל תדבר. תדבר כשתהיה על

שקרן.

אתה יודע שיש כסף. תגיד, איפה הבושה עכשיו? ככה חינכו אותך בצנחנים? אתם לא משרתים, אז אל תדבר. אבוטבול, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. כל המדינה רואה לכם וכל המדינה רואה אתכם. מה אתה מבלבל את המוח לכולם? השאלה היא איך אתם מסוגלים להסתכל בראי מחר בבוקר. איזה נאיבי הייתי לחשוב שברגע האמת תתעלו על עצמכם, לא התביישו רבים כל כך ומעטים כל כך,

קטי, נא לשבת במקומך. אדוני היושב-ראש, כשאני מסתכל על הצד הימני של המליאה, אני רואה את הליכוד ומי שעומד בראשו, ושום דבר לא מפתיע אותי. איזה ימין אתה?

כי אתה ימין, אני מסתכל על ביבי, סליחה, על חבר הכנסת נתניהו, וההתנהלות חסרת האחריות שלו אל מול פרויקט הגרעין האיראני, החל מהנאום המיותר שלו בקונגרס, מאחורי גבו של נשיא אמריקאי, שגרם לנו נזק ונתק עם המפלגה הדמוקרטית וניתוק מההשפעה שלנו על שיחות הגרעין והיכולת שלנו לקבל הסכם שהיה יכול להיות יותר טוב. ואתה יודע את זה מצוין, יובל שטייניץ, גם אתה התנגדת לנאום הקונגרס, ובצדק התנגדת. לא נכון. לא נכון.

שאני חייב להגיד שהיא בלתי מוסברת, של דחיפת ממשל טראמפ לסגת מהסכם הגרעין ללא קביעת שום חלופה אחרת. רק לסגת. למה אתה צועק? תהיה בשקט.

כל זאת ועוד, את האיראנים להיות הכי קרובים, הכי קרובים אי-פעם לפצצה גרעינית. אתה, נתניהו, כן, אתה אבי הפצצה האיראנית. מי היו שרי הביטחון?

לא יעזרו לך כל הספינים וכל השטיקים. בסופו של יום מי שתרם הכי הרבה לכך שהאיראנים יהיו קרובים לפצצה גרעינית והכי קרובים, למרות מאמצים

הסתה כזאת נגד האופוזיציה לא הייתה מעולם. אפילו לא חשבתם על זה. נתנו להם 100%, אתם הורדתם.

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אנחנו בשנה עשינו מה שלא

בעיגון ההסדר בחקיקה יש חשיבות הן לשם הבטחת המשך קיומו ומתן עוגן יציב לחיילים, למה לא 100%? למה לא

יהיה ארוך יותר משלוש שנים.

אבקש מחברי הכנסת לדחות את ההסתייגויות ולאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית. תודה רבה לכם. שיהיה לכם ערב נעים. תודה לחבר הכנסת בן ברק. יש קבוצות

ברגע שתגידו כן, נגמר האירוע.

אמרתי לך למי הצעתי. ישבת עם, אני אסביר לך מה היה. ישבתי עם יריב לוין, שזו הצעה שלו, עם אלכס קושניר ביום חמישי. זו הייתה ההצעה. אלכס קם והלך, אמר: אני חוזר עם תשובה, בסדר? ברגע שבאיזשהו שלב אחרי הצוהריים חשבתם שהליכוד אולי לא הולך פה עם נחישות, מה שכרגע ברור לכולם שקורה, ובצדק, אתה רוצה פוליטיקה? אתה רוצה שאני אתחיל לענות לך בפוליטיקה? אז אל תעיר לי הערות ביניים מיותרות כאלה. אני מדבר איתך עניינית, נכון?

אז אלכס קושניר חזר ואמר: אין משא ומתן.

קיבלנו את זה, אין משא ומתן, כל אחד לדרכו, כל אחד עם האמירות שלו. ואז באו אלינו הלוחמים,

הלוחמים כבר היו אצלנו פעמיים, באו עוד פעם. אני לא צריך את 12N בשביל לדבר עם הלוחמים. סליחה שאני עכשיו הלכתי למקום אישי, שם בצד. ואז הם באו ואמרו, הלוחמים: דיברנו עם קושניר, עכשיו אני אומר לכם מה שהם אמרו לי, אני לא יודע את זה מקושניר. הוא לא פה, אולי הוא יהיה פה. הוא אמר: אני מוכן להצעה שלכם, אבל בואו נעשה את זה ככה: תעבירו את ה-66% היום, תביאו חוק שלכם ונקדם אותו,

לשנה השלישית.

אנחנו עושים מהלך אחד. לצערי, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, בוא נגיד שנכווינו לא מעט פעמים.

עכשיו, אז למה אתה לא רוצה, אתם רוצים להיות פרודוקטיביים. זה צריך לעבור במהלך אחד, ברגל מסיימת אחת. לא יהיה מצב של הפרדה. אם אתם, כמו שאמרתם, באמת בעד התיקון שהצענו, 66% שנה ראשונה ושנייה, שנה שלישית 100% עם החזר ללוחמים על השנתיים הראשונות,

בואו נרים את זה, אנחנו בשנייה מכנסים את הוועדה, מתקנים את התיקון הזה, והאירוע נגמר וכולם יכולים להיות מרוצים. אבל כנראה אצלכם בוחרים לעשות פוליטיקה. אם תעבירו 60:59, ואללה, בואו נראה את מנסור עבאס. תן למופיד. אבל אי-אפשר, הוא אומר לך, לפי הדברים שלך: בוא תהיה איתנו ב-66%, תגיש את ההצעה שלך ל-100% בשנה שלישית, ויחד נעביר. אז אתה תרוויח פעמיים, גם מזה שאתה תעביר וגם, אבל אתה יודע מה הבעיה?

לא רציתי להיכנס לזה.

שגם אנחנו נעביר את ההצעה, לא רציתי להיכנס לזה, אבל אתה שואל אותי מה הבעיה,

אני כבר לא מאמין. מצטער, נכוויתי, לא מאמין. עכשיו, בסדר, אז אמרתי. אני לא אמרתי את זה.

אני עם אלכס קושניר, אתה יודע שיש בוועדת הכספים הצעה שלי, של סיכומים, שהכול היה אמור לעבור, ונתקע. עזוב, אני לא נכנס לזה. אני לא רוצה להתייחס לזה. או שזה עובר בחוק אחד הצעה טובה. רגע. או שזה יעבור בחוק אחד או שלא.

אני אומר לך מה יקרה, אני לא נביא, ואולי אני אופתע ויהיו טעויות, להערכתי, החוק נופל היום בערב, ביום רביעי עולה חוק ממדים ללימודים.

זה החוק המקורי שלנו, שעבר בכנסת העשרים, של 600 מיליון שקלים. הוא יגיע לפה ביום רביעי, ואתם תצטרכו להצביע נגד, כי אתם תהיו במשמעת אחרת. עכשיו, את החוק הזה, ומי ייפגע בסוף? לא, לא ייפגעו. גם זה ספין. הם לא ייפגעו, כי יש כסף בתקציב. מה זה לא ייפגעו? אתה חתמת על התקציב, אתה יודע את זה. יש 100 מיליון בתקציב, והם יקבלו. גם זה ספין.

אז מכל הסיפור החיילים לא ייפגעו בכל מקרה. בואו נעביר חוק שייתן להם 100%, ונעשה את זה יחד. אבל אתם הולכים לפוליטיקה קטנה, כי ערוץ 12 דוחף אתכם. אתה בעצמך, יואב, אבל אני לא מבין את הבעיה. אם אתה מעביר אותו ועובדים על זה יחד בוועדה,

לא, בואו נעשה את זה עכשיו, הערב.

אתה בכל מקרה צריך להעביר את זה לוועדה. מה זה להעביר את זה עכשיו?

לעשות דיונים,

אני לא מוכן לשני שלבים. בשלב אחד זה יקרה, או ביום רביעי עם החוק שלנו. אתה רוצה לכנס את הוועדה עכשיו? כן, בואו תכנסו עכשיו את הוועדה. כן, כן, תכנסו, קדימה.

אז תחליטו מה אתם רוצים. תכנסו את הוועדה, יש הסכמה מלאה. תכנסו את הוועדה, יש הסכמה. אתה מבין את הספינים שלכם? אבל יואב, אתה יודע שזה לא עובד ככה.

כי אי-אפשר לעשות את זה בלי תכנון, בלי משרדים,

אי-אפשר לעשות את זה. לא.

אפשר לעשות את זה יחד איתנו. כולם רוצים אותו דבר.

אין פה שום שינוי תקציבי. כולם רוצים אותו דבר.

מדברים עם משרד הביטחון, הם אומרים: אנחנו לא יכולים לחלק בלי חוק,

אבל הממשלה יכולה להתכנס ולקבל החלטה אחרת ולחלק את הכסף לפי קרן שכבר קיימת ורצה שנים, והכול יעבוד. דרך אגב, ספוילר, ספוילר, זה מה שיקרה אחרי שהחוק ייפול, וביום רביעי אתם תתנגדו לחוק שלנו, והם יקבלו את הכסף. זה הספוילר.

כל כך פשוט, למה לא עשו את זה עד היום?

מה שאתה אומר לי: אני מעדיף אפס מאשר 66%. לא,

אם זה היה כל כך פשוט, למה לא עשו את זה

רגע, עכשיו, אני מצטער, אחד-אחד.

אם זה היה כל כך פשוט, למה לא עשו את זה עד היום?

את מה שאתה מציע. אתם לא רציתם.

לך, היה כתוב. כי הם לא רוצים. אתם לא רציתם. היה ככה, קודם כול, אתם, למה לא עשיתם את זה עד היום?

אני עונה לך: קודם כול, אצלנו חיילים קיבלו 100% מתרומות עד השנה 2020,

אנחנו ב-2019, החוק שלי ביום רביעי, שזה של הליכוד, שמפלגת הליכוד מביאה ביום רביעי, זה החוק שהיה

במצב הנתון, להערכתי, החוק נופל. ביום רביעי אנחנו נביא את החוק שלנו,

נו, ומה תרוויח מזה? נו, ומה נרוויח מזה? אני עונה לך. והחיילים יקבלו את הכסף בהחלטת ממשלה נפרדת, כי הכסף קיים.

איך זה יקרה, יואב? בשנה הבאה

בוא תצביעו לחוק. למה אתם לא שם? למה אתם עושים סיבוב על החיילים? אתה עושה סיבוב על החיילים. למה אתם לא מקבלים את ההצעה שלנו? בעיניי אתה עושה סיבוב על החיילים. אתה עושה סיבוב על החיילים. בואו תסבירו למה ההצעה שלנו לא טובה.

חוץ מוועדת הכלכלה. אתה מעולם לא נזרקת מוועדת הכלכלה. חוץ מוועדת הכלכלה. אבל בוועדות האחרות אין,

אני אומר לך, הכוח היחיד שלנו הוא פה, במליאה. אין לכם פה רוב, ואתם לא מעבירים דברים בלעדינו, ואנחנו לא מוכנים לקחת עליכם סיכון, אתם לא אומרים את האמת.

יואב, אבל אני לא מבין, איך תעביר את זה ברביעי? אתה אומר: אני אפיל לכם את זה היום, וביום רביעי אני אעביר.

אני אמרתי שאני אעביר בטרומית אם אתם תעזרו,

אני לא יכול לבד. אז תיתן לחיילים ביטחון היום. לא, זה לא ביטחון. ותנסה ברביעי. ברגע שאני נותן לחיילים, ברגע שאני מצביע בעד הצעת החוק שלכם, נגמר האירוע. יואב, אתה מציע פשרה? לא אני. מה זה לא אני? הלוחמים רצו את זה. אני רוצה להגיד.

אתה מציע הסכמה, ובאמת הנושא הזה מאוד נוגע. כולנו בעד החיילים, ועלינו על עצים, והיו התבצרויות. נכון, אתה צודק, יש פה עניין של אגו. לא, זה לא אגו. תני לו לסיים.

יואב, תן פעם אחת לבדוק את האמינות של שר הביטחון. תגיד: אני, אם יבטיחו לי שיעשו בשנה השלישית 100%, ויעגנו את זה תוך חודש, לשנה השלישית 100%, מתחייב שר הביטחון מעל הדוכן, אנחנו מצביעים בעד. תבדוק אותנו פעם אחת. אמרתי לך עשר פעמים שאני לא שם, כי הניסיון שלי בכנסת הזו, אבל זה מה שאתה הצעת, נדמה לי,

את דורסים אותנו. לא מאמין לאף, יואב, מה אתה מציע?

במהלך אחד, עכשיו בערב, אפשר לעשות את זה. בשני מהלכים לא יהיה. שיבואו מי שלא יבואו מהקואליציה שלכם, כמה שאני מכבד אותם. אני אומר לך בצורה הכי פשוטה: כל כך הרבה פעמים בכנסת הזו ריסקתם את האמון שהיה קיים בבית הזה, שפשוט כבר אין, אין. ולכן זה יכול לבוא רק במהלך אחד, כשיש לנו שליטה במליאה, כי זה המקום היחיד,

אני מחכה לחוק שיגיד שאתם מוציאים לנו 20 ח"כים החוצה. הצענו הצעה מצוינת.

אבל הצענו הצעה מצוינת. תעשו לחיילים ביטוח,

זה לא ביטוח. כבר יש להם את הכסף, זה לא ביטוח.

הם לא יקבלו אותו אם זה נופל היום. הם יקבלו, זה בתקציב. הינה, היא תעביר החלטת ממשלה ובזה נגמר הסיפור.

אתה יודע שאם זה נופל היום וייפול ביום רביעי, לא יהיה להם כסף להתחיל את השנה.

אז אני אומר, בואי ניישב את זה היום ונעבוד על ה-100%.

תעביר החלטת ממשלה ויש כסף להתחיל, ואז נעשה את הוויכוח.

הם לא צריכים את זה. מי לא צריך את זה, החיילים? תעביר החלטת ממשלה, נגמר הסיפור, הכסף בתקציב. הממשלה יכולה לתקצב את הכסף שלה. אז על מה החלטת לאשר 66% היום? אני לא רוצה לתת לכם 66%, אני חושב שצריך לתת 100%. 300. צריך לתת 300. לא, 100%. אתם מתעקשים איתי על זה ואין לכם רוב פה. עכשיו אתה הולך איתי למקומות לא טובים.

תביאו את הצעת הפשרה הזו, תקבלו את התמיכה שלי.

לא, יש לי חמש דקות, אני רוצה לומר אותן. יש לי שאלה. אתה הצעת הצעה ובסוף אתה אומר: אני לא מאמין. אז למה הצעת?

לא, מופיד, אתה לא יכול להגיד את זה. אני אומר לך, בוא נעשה הפסקה עכשיו בחקיקה,

אני נותן לך פתרון. אם אתם מסכימים להצעה הזו, עושים הפסקה בהצבעות, הולכים ומשנים את הנוסח, חוזרים עם הנוסח המוסכם ונגמר הסיפור.

זה כמו שבקריאה שנייה עובר איזה סעיף בהסתייגויות, ועכשיו יו"ר הוועדה יכול למשוך את החוק אליו. בכל שלב יו"ר הוועדה,

יכול למשוך אליו. נבוא, נסגור את הסיפור וזהו. אני מכיר אותך כרציני, הינה, זה רציני. קיבלת תשובה.

אני רוצה לומר בכל זאת כמה מילים. קודם כול, שתבינו מה קורה פה, זו האמת הפשוטה: הכסף נמצא, יש החלטת ממשלה שקובעת שזה יחולק בחוק. ברגע שהחלטת ממשלה תחלק את זה אחרת, אתם תקבלו את הכסף. הספין הגדול,

או שלפיד לא ידע או שהוא פשוט שיקר מעל הבמה כשהוא אמר אצלכם: להצביע נגד הקואליציה זה לגרום ללוחמים שלנו לא לקבל. זה שקר. אולי הוא לא ידע, אבל יש 100 מיליון בתקציב,

אם אתה לא תעביר את זה היום וזה לא יעבור ביום רביעי, אז הם לא יקבלו. אז כשתהיה החלטת ממשלה זה יעבור. תפסיקו עם הספינים האלה, למה לא להעביר היום?

אני מבין שאתה רוצה להגן, כנראה הוא לא ידע,

בוא לא נגיד שקרן, נגיד לא ידע.

אני אומר, בוא נצביע היום.

הלוחמים: קודם כול תהיו רגועים, 66% יש. איך יהיה?

בניגוד להם, שנשענים על מפלגות אנטי-ציוניות, פעם זה בקואליציה על עבאס, פעם זה באופוזיציה על אחמד טיבי, אנחנו לא ניתן להם להעביר פה משהו שלא משקף את האמת. הלוחמים שנותנים 100%, יקבלו 100%. אתם יודעים, אני ישבתי עם הלוחמים, חבר'ה עלא כיפאק, אבל התשתם אותם. הם כבר אומרים: תנו לנו רק מה שיש. אני אומר להם: תהיו לוחמים, זה מגיע לכם, ממה אתם מפחדים? הכסף שם. אז למה לא נתת? למה לא נתת עשר שנים? נתנו, הם קיבלו 100%. עשר שנים איפה היית? למה את אומרת סתם, אורנה? לא, לא, אורנה, הם קיבלו שנתיים.

חברי הקואליציה, אני אומר לכם, אנחנו נתחיל בהצבעה שמית, אני הולך עם ההצעה שלך לגנץ עכשיו. מצוין, תהיה אחראי, מיכאל. אני אומר לכם, חברי הקואליציה, אנחנו נתחיל, רק את זה תשמע,

ההצבעה הראשונה תהיה שמית, על ההסתייגות של ה-100%, ושם אתם תתנגדו ותפילו, וברגע שתעשו את זה אתם גוזרים על החוק הזה ליפול. אמרת לא לדבר פוליטיקה, זה לא פוליטיקה, כי אתם אומרים לנו, אז אנחנו הלכנו למשימה. מה אתה עכשיו נוזף בנו? לא נוזף באף אחד, אומר את האמת.

אני מבקש ממך לשבת, תחזור על המתווה, הוא שואל. המתווה הוא פשוט, פשוט מאוד וטוב. הוא לא דורש תקציב נוסף, כי התקציב קיים לשנה הראשונה. הוא מדבר על כך שבשנה הראשונה יקבלו הלוחמים 66%, בשנה השנייה 66%, ובשנה השלישית, כל לוחם שמתחיל את השנה השלישית יקבל 100% לשנה השלישית ועוד פעמיים 33% להשלים לו רטרואקטיבית מה שהוא שילם בשנתיים שעברו.

אז בוא נלך שאת ההשלמה נעשה בחוק נפרד.

את ה-100% נעשה עכשיו, לא, באותה מכה תגמור את זה. נו, בוא, למה חוק-חוק? אתה גומר, מה זה משנה,

אבל מה זה משנה לתת רטרואקטיבית? אם אתה נותן למישהו 100%,

ביטון, אתם אמרתם שמי שמקבל 100% לא ילמד,

הוא ילך סתם ויבזבז את הכסף. הינה, נתנו פתרון.

אתה רוצה לתת להם 100%, אני רוצה לתת להם 100% בוא ניתן להם 100%, עם קצת רטרואקטיבית,

יש לי שאלה מקצועית,

אחרי זה אני ארד.

מה קורה עם הפיקדון,

גם זה סתם ספין מטורף. כל הזמן הם אומרים לנו: שישתמשו בפיקדון. ברור שהם יכולים. הם יכולים גם בלי המדים ללימודים להשתמש בפיקדון.

אני רוצה לתת להם יותר. ברור. לא מהפיקדון. הכול תוספת.

על מה אנחנו מדברים? לשחק משחקים שיוציאו מהפיקדון? די עם השטויות האלה.

בפיקדון הם לא יכולים להתחתן או לפתוח עסק. יש שלושה דברים שאפשר להתעסק עם הפיקדון, שישה, שישה. שלושה דברים. בית, חתונה, לימודים, קטי, קטי, חלאס.

ואתם לא העברתם את זה, גם לכם לא היה רוב להעביר את זה בממשלה. אני מבקש לדבר, תודה.

לא, אני אצטרך עוד חצי דקה, היושב-ראש. אני אתן לך עוד דקה. אתה חבר כנסת, אפילו דקה וחצי. אני אגיד את הדברים לסיכום. היה פה דיון מעניין, חבל שהפסדת אותו, השרה אורנה ברביבאי. הגעתי, הבנתי מה ההצעה. הבנת מה ההצעה, זה נעשה בשבילך. דרך אגב, בגדול אני חושב שההצעה מוסכמת, רק השאלה היא איך עושים אותה,

אבל אני שם את זה בצד. קודם כול, אני אומר בצורה פשוטה מאוד לכל מי ששאל: להערכתי החוק הזה ייפול היום, אלא אם כן נגיע להסכמות. ביום רביעי תעלה ההצעה שלנו, שנותנת ללוחמים מלא, ואתם תעמדו בהחלטה הזו.

אני אומר לכם, תחסכו את זה, תחסכו את זה. בואו נסגור היום את המתווה.

אבל אתה יודע מה הכי מרגיז אותי? שהתקשורת, ששמה קצוץ על שכר החיילים שלפני חצי שנה רצינו להעלות אותו, אנחנו העלינו אותו.

אתה יודע למה העלית?

כי אנחנו התחלנו קמפיין, אמרנו שצריך להעלות, והרשתות והחיילים,

יאיר לפיד עמד פה נגד, הפלתם את זה. אל תהיה עכשיו גם פופוליסט.

כשאנחנו הבאנו את זה, אתם הפלתם את שכר הלוחמים. יאיר לפיד העלה את שכר החיילים, ומה אמר ליברמן? ליברמן אמר: לפני 2023 אל תבואו לדבר איתי. אל תהיה פופוליסט, ובסוף, יואב,

אל תפריע לי עכשיו, יש לי עוד דקה.

הצבעתם נגד, הייתם נגד, התקשורת לא עסקה בזה,

תודה רבה.

לפני שתי דקות הייתה לך דקה. אז אל תפריע לי עכשיו.

לא מעניינים אותה הלוחמים והחיילים, לצערי,

רק הניגוח הפוליטי. הם נכנסו להיות שחקן פוליטי, הם מבינים שיש בחירות. אנחנו נדאג ללוחמים, הם יקבלו 100%. יש להם 66? יקבלו 100%. תודה. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת. בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה,

כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 151), התשפ"ב 2022, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה, הצעת חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל (תיקון מס' 2), התשפ"ב 2022, שהחזירה ועדת העבודה והרווחה.

חבר הכנסת שלמה קרעי, בבקשה. 20 דקות, לצערי. אתה יכול

לתקן את התקנון. 20 דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, לצערי,

קראנו בפרשת השבוע "אם בְּחֻקֹתַי תלכו, וישבתם לבטח בארצכם". המדרש אומר: בארצכם אתם יושבים לבטח ולא מחוצה לה. רק בארץ ישראל יש לעם ישראל את הפוטנציאל לשבת לבטח. מספרים שיום אחד התרה הפריץ ביהודי שהיה חוכר ממנו את בית המזיגה. הוא אמר לו שאם לא ישלם לו בתוך חודש את החוב שלו, הוא יכניס אותו לצינוק ויגרש את המשפחה שלו. היהודי הבין שאין לו איך לשלם את זה, אסף את משפחתו ואת מטלטליו ועלה על העגלה לברוח מהמקום. בדרך, את מי הוא פוגש? בדרך הוא פוגש את הפריץ עם המרכבה שלו. הפריץ עוצר אותו, אומר לו: הלו, תגיד, מושק'ה, מה יום מיומיים? לאן אתה נוסע? היהודי ככה קצת התבלבל, אבל ענה לו: אדוני הפריץ, יש לנו חג. אנחנו בחג נוסעים לרבי בעיירה כדי להתפלל עם הרבי.

שהכיר קצת יהודים, אומר לו: מושק'ה, איזה חג יש ליהודים באמצע החורף? הוא אמר לו: יש לנו חג, זמן פליטתנו. הפריץ אומר לו: אה, זמן פליטתנו, בסדר, לך. המשיך הפריץ, הגיע לכפר השני, רואה שם את היהודי שלו, החוכר שם, חוטב עצים. אומר לו: יהודי, איך אתה לא מתבייש? יש לכם חג היום, פגשתי את מושק'ה בדרך, הוא בדרך לרבי, לחג שלכם, זמן פליטתנו. אומר לו היהודי, הבין את העניין, אמר לו: תשמע, זה חג מיוחד, היום מושק'ה חוגג אותו, יכול להיות שאני אחגוג אותו בעוד כמה שבועות. זה זמן פליטתנו. אז אנחנו "חגגנו" במשך אלפיים שנה את זמן פליטתנו בגלות, מגירוש לפוגרום ומעלילה לגזרה, ותודה לאל, זכינו לבנות ולהיבנות כאן בארץ נחלת אבותינו,

קמה לה חבורה של אנשים קטנים, גלותיים. הם לא ישנים טוב בלילה אם לא כרעו ברך בפני אויבינו ביום. בתוך פחות משנה הספיקו להרוס כל חלקה טובה. דגלי אש"ף מונפים ברחובות קריה, דגלי אויב, הבוקר, באוניברסיטת בן-גוריון, עשרות סטודנטים, באישור היועץ המשפטי לממשלה. זה יועץ משפטי? זה רועץ משפטי. זו רועצת משפטית. איך איבדנו את הריבונות כאן בארץ הזו בתוך חודשים ספורים? עאידה תומא סלימאן הבוקר קוראת ליוסף חדד בוועדת החינוך משת"פ, נבלה, בוגד בעמו. הוא ישראלי, גאה במולדת הזו שלנו, בארץ ישראל, היא מכנה אותו ככה. היא דנה אותו למוות.

מה הדין של בוגד בעמו? מה הדין של משת"פ? חבורה שפועלת כאן בכנסת ישראל בשליחותו של הטרוריסט אבו מאזן, מתנהלת כאן כאילו הם אדוני הארץ, ומקבלים גיבוי מהקואליציה הזו. אתה יודע, דודי, את מי שרן השכל הוציאה מהוועדה כשהיא קראה לו ככה, עאידה סלימאן? הוציאה את יוסף חדד. את עאידה תומא סלימאן היא השאירה. זו תקווה חדשה. זו התקווה הנכזבת שחברה לאחים, לחבורה אנטי-ציונית, וככה הם מנהלים אותנו במדינה, בארץ אבותינו. במקום להעיף אותה לכל הרוחות, היא העיפה אותו. ואיך שכחתי את זועבי? אפילו קושניר עמד היום דום בוועדת הכספים. סתם פיות. הייתי ברשות דיבור, לנמק, לשאול שאלה. השאלה ששאלתי לא מצאה חן בעיניו, כשאני ברשות דיבור, לא בהערת ביניים. הוא הוציא אותי החוצה, ותוך כדי רשות דיבור. תבין את הדיקטטורה שלהם. למה זה קרה? למה הוא היה כל כך בלחץ? כי הוא היה חייב להעביר את מאות המיליונים האלה לזועבי, אם לא, הוא יחטוף בראש מליברמן, כדי שחברי הכנסת האנטי-ציונים האלה יהיו מרוצים. המדינה סערה יומיים בגלל ההצהרה של זועבי, הצהרה שהיום לא נשאר ממנה שום דבר חוץ מהוצאת דיבתן רעה של הנשים הערביות. מה זה החלטה של אישה ערבייה? החלטה של אישה ערבייה, אתן לא מכירות אותנו, זו החלטה. לא נשאר כלום. חברת הכנסת זועבי תישאר כאן, בדיוק כמו שאר חברי הקואליציה הסמרטוטים, ותמכור את כל הערכים. היא תמכור כל דבר אפשרי, כי פשוט אפשר, כי יש כאן מישהו שלא מסתכל כמה יש בחשבון, לא מסתכל כמה אזרחי ישראל ישלמו. הוא חותם על הצ'קים, משלם ביד נדיבה לכל דכפין, על חשבון החיילים, על חשבון העצמאים, על חשבון הפריפריה,

על חשבון כולנו. אבל לפני שאמשיך לדבר על הממשלה הנוראה הזו, אני רוצה לחזור למכתב של זועבי. כמה שקרים, כמה הסתה, כמה צביעות וכמה ניתוק מהמציאות. סיוון רהב מאיר כתבה בטור שלה השבוע ככה משהו בגילוי לב לזועבי, והיא כותבת ככה: "קראתי את מכתב ההתפטרות המלא של ח"כ ג'ידא רינאוי זועבי ממרצ, ובו המשפט: 'החודש האחרון, חודש הרמדאן, היה קשה מנשוא', ופירטה את הדברים שבעיניה היו קשים". בעינינו זה ריבונות ומשילות בארץ הזו. "נכון, ג'ידא", כותבת סיוון רהב מאיר, "מ-19 סיבות שאף אחת מהן לא מוזכרת במכתבך: מנחם יחזקאל, הרב משה קריביצקי, לורה יצחק, דוריס יחבס, יזן פלאח, איוואן טרנובסקי, שיראל אבוקרט, הרב אבישי יחזקאל, יעקב שלום, אמיר חורי, ויקטור סורקופוט, דמיטרי מיטריק, ברק לופן איתם מגיני, תומר מורד, דניאל גולב, יונתן חבקוק, בועז גול, אורן בן יפתח, וכמובן, הלוחם נועם רז. השם ייקום דמם של כל הקדושים האלו. את צודקת ג'ידא, קשה מנשוא החודש הזה". תתביישו לכם,

אלקין, שקד וסער. זועבי היא רק הסמל והפנים של ממשלת הטרור האנטי-ציונית הזו שהקמתם. בעזרת השם, כולכם בבושת פנים תיזרקו בקרוב לפח האשפה של ההיסטוריה. אתם לא ממשלה, אתם פשוט תאונת דרכים. מדינת ישראל נראית כמו אחרי תאונת דרכים. אין ריבונות. אין משילות. היום בנק ישראל האלה את הריבית בעוד 0.4%, עשה את הדבר הכי קל לממשלה. במקום ללכת לטפל ביוקר המחיה, להוריד מיסים, לעשות את מה שנדרש כדי שלא תהיה אינפלציה, הם גורמים לנו, לכל הזוגות הצעירים שלנו, למשקי הבית, לשלם עוד עשרות ומאות שקלים בחודש. זו ממשלה שהיא פשוט תאונת דרכים. הכול התרסק. אין ריבונות. אין משילות. בית המשפט השבוע אומר: המפכ"ל אמר, פולחן דת לכל אדם בהר הבית, וזה תואם את החוק.

בא יהודי והשתחווה בהר הבית, במקום הקודש והמקדש. ומה אומרים פתאום? ממציאים משהו חדש, מינוח משפטי, שמה שהוא אמר במשפט, זה רק לאדם הספציפי שבא לאותו דיון, לאותם ארבעה נערים. אבל אין בזה, אין אמת, אין משפט אמת. מה שאתם רוצים לעשות בהר הבית, תמשיכו לעשות. תעשו מה שאתם רוצים. מי יודע מה הכריחו את השופט הזה, איך איימו עליו כדי שהוא יוציא את ההבהרה השקרית, המושחתת הזו, הבהרה שבה הוא אומר: מה שאני דן כאן זה לא דין אמת. אני דן כאן דין שקר. אם אתם רוצים לעשות פוליטיקה מהמשפט,

תעשו מה שמתחשק לכם. מהממשלה הזו לא יצא כלום. מדובר באוסף של פוליטיקאים שעסוקים כל היום בעצמם, בהישרדות שלהם, בג'ובים שלהם, בסכסוכים הפנימיים שלהם. הם לא עובדים בשביל אזרחי ישראל. הכיסא שלהם לפני הכול. הם עשו כאן תאונת דרכים לאזרחי ישראל. אתם יודעים למה אתם דומים, ממשלת ישראל? בואו תשמעו.

בוא תשמע סיפור, למה הממשלה הזו דומה. היה שיכור אחד שהיה שותה כל פעם. מגיע הביתה, ואשתו כועסת עליו, רבה איתו, בוקר וערב. יום אחד היא אמרה לו: חביבי, אם אתה חוזר עוד פעם שיכור הביתה, אם אתה שותה, אני הולכת לרב. די, אני לא יכולה יותר. הוא אמר לה: בסדר. למוחרת חזר הביתה נקי, לא שתה כלום. הלך לישון, ראה שהיא נרדמת, בדק שהיא ישנה, קם בשקט בשקט, הלך לבית המרזח,

חזר הביתה, נכנס למטבח,

כלי זכוכית התנפץ, כולו פצוע.

טוב, אני אגיד לאשתי שהחלקתי, נפלתי.

למקלחת, שם פלסטרים ועלה למיטה לישון. בבוקר אשתו אומרת לו: קום, קום, שיכור,

זו ההערכה שלך על שאתמול לא שתיתי וחזרתי נקי? היא אומרת לו: בוא, בוא, אני אראה לך.

אתה רואה את כל הפלסטרים? שמת אותם על המראה במקום לשים אותם על הפרצוף.

חבורה של שיכורים שבמקום להביט בעצמם בראי ולראות את הנזקים שלהם, לראות את המחדלים,

את הכישלונות, הם מסתירים את המציאות מעצמם, הם מכסים את המראה בפלסטרים. המדינה מדממת,

לכסות בפלסטרים את המראה,

לתת שוחד, לתת פרוטקשן, השבוע התמונה של יאיר לפיד עם כל החבורה הייתה נראית כמו חבורה שבאה לגבות את הפרוטקשן שלה מהממשלה הזו. כל ממזר מלך בממשלה הזו, וכל דבר שהם יבקשו הם יקבלו. זה הפלסטר על המראה. הם לא יטפלו בדימום, הם לא יעצרו את הדימום, הם ייתנו להם לסתום פֶּה פֹּה ולסתום את הפה שם, והמדינה תמשיך להתרסק. לתת פרוטקשן לחבורות אנטי-ציוניות, שלא מכירות בזכות קיומנו כאן, לא יחזיר לנו את הריבונות, לא יחזיר את המשילות בנגב, בגליל, בירושלים ובערים המעורבות. יאיר רביבו, אתמול הייתי איתו בכנס בלוד, הוא אומר: אני מאוד כועס על הממשלה הזו. נתנו רק לראשי הרשויות הערבים 200 מיליון שקל,

אבל אני עיר מעורבת, תנו לי לפחות 100 מיליון. מה, בגלל שיש לי יהודים בעיר אתם מנדים אותי כך? כך אתם מתגזענים כלפיי כי יש לי יהודים בעיר? הוא צודק בכל מילה.

כי חברי הכנסת היהודים בממשלה הזו, ניר אורבך, אילת שקד,

הם לא עושים, הם לא מסוגלים לעשות. זועבי השאירה להם עשן. אמרתי היום לאביר קארה: אתם מקשקש,

מקשקש הרבה. העצמאים כבר סגרו את העסקים שלהם, לא קיבלו פיצויים, לא נתתם להם כלום. נזכרתם בהם עכשיו, כשהממשלה עומדת ליפול? תראה מה זועבי עשתה, תוך 48 שעות, מאות מיליונים. כולם מתרוצצים סביבה, עולים אליה לרגל. תלמדו קצת. אתם עומדים ליפול גם ככה. הרי אתם הולכים להתרסק. תשאירו איזו מורשת, תשאירו משהו שיהיה אפשר להתגאות בו. מה תספר לילדים שלך, אביר קארה? מה תספרו לנכדים שלכם? מה, שהקמנו ממשלה שהרסה את מדינת ישראל? שזועבי והרשימה המשותפת ואבתיסאם מראענה וכל החבורה האנטי-ציונית ידעו לשאוב מאיתנו כספים? ששמנו פלסטרים על הראי ונתנו לדימום להימשך? שנתנו למדינה להמשיך להתרסק? אתם חבורה של חדלי אישים. הגיע זמנכם. אין לכם מנדט. לכו הביתה. אתה יודע, דודי, יש פסוק בדיוק על הדבר הזה. ישעיה הנביא התנבא על הממשלה הזו: "נוע תנוע ארץ כשִׁכּוֹר והתנודדה כמלונה וכבד עליה פשעה ונפלה ולא תֹסיף קום". זו הממשלה הזו. חבר הכנסת אמסלם עשה לך כך, אתה באמת יודע או שהסכמת למה שהוא אומר? כן, מכיר. באמת מכיר את הפסוק?

הוא יודע והוא מסכים. סתם סקרן אותי לדעת, באמת, בלי ציניות עכשיו. אתה רוצה שאני אצטט לך חלק גדול מאוד מתהילים?

שמע, אני לפחות למדתי פה משהו, אז לכן שאלתי. הכול בסדר.

דודי למד בתיכון, בבית ספר, ששם למדו הרבה תנ"ך. לא קשור, אני בא מבית יהודי עמוק, עם יהדות עמוקה. לומדים תנ"ך, לומדים פסוקים. אני כל שבת הולך לבית כנסת. אתה יודע, אני גם בוגר בר-אילן, לא קשור לבוגר. אני מגיל, שמעתי דברים בחיי. שאלתי אותך שאלה כי עשית כזה,

אתה שאלת שאלה שזה בערך כמו שאני אשאל אותך אם אתה יודע לדבר רוסית. אה, זה אותו דבר?

דרך אגב, יהדות ואני חד הם. אבל אני שמח שהפנמת את הפסוק. זה שאתה מתלהב שלמדת משהו זה סימן שהפסוק התאים כמו כפפה ליד לכל הדברים שאמרתי קודם. זו בדיוק הממשלה. שלמה, אנחנו למדנו באותו מקום, בישיבה התיכונית. אני יודע, אנחנו למדנו באותה ישיבה תיכונית. הוא היה בכיתה י"ב ואני בכיתה ט'. איווט לא היה בישיבה, היה באוניברסיטה. שלמה קרעי הדור הבא, נכון?

הם הדור הקודם. מהאוניברסיטה על האינטרסים היהודיים נגד ההתפרעות של, יש את התמונה המפורסמת שלך, נכון? יש את התמונה המפורסמת באוניברסיטה העברית, נכון? אתה עם השיער הארוך, ואז אתם הולכים ומרביצים, אני לא אגיד למי.

הוא בזקן של מהפכן. אה, לא מרביצים, אוקיי. מה שקורה היום באוניברסיטאות זה בושה וחרפה.

עכשיו הוא עבר צד, עכשיו עם טיבי.

הוא הבין איפה הצד הנכון. לקח לו 40 שנה להבין שהוא עכשיו בצד, עבר צד.

אגב, כל זה שתי דקות בגלל הדיבור שלך. כל זה חוזר אליי. פעם אחת לא נתתי לך זמן? בקיצור, אני רוצה לסכם את העניין הזה ומקווה ומייחל שבקרוב בקרוב, כי אני רואה כאן חברי כנסת, רואים את התהפוכות ואת התמורות שקורות בלשכת הנוכל. אנשים לא מצליחים להחזיק מעמד, לא מקבלים את שינוי הדעות של ראש הממשלה הזה ואת החתירה לשמאל הקיצוני, ומתחילים כולם להבין שכדאי להם לברוח החוצה, לברוח מהספינה לפני שהיא תטבע. "נפלה לא תוסיף קום", בעזרת השם. אני רוצה לדבר על חוק ממדים ללימודים. אחרי שנפל להם

חוק הדגל האנטי-דמוקרטי של גדעון סער של הגבלת כהונה, הממשלה התחילה להתרסק, הם הבינו שהם לא יכולים להעביר חוקים אנטי-דמוקרטיים. הם לא יכולים לסתום פיות, לא יכולים להגביל כהונה, כי העם הוא הריבון, ואין להם רוב לעשות את המהלכים המסוכנים האלה. פתאום נזכרו בחיילים, נזכרו בלוחמים, נזכרו בעצמאים, נזכרו באזרחי ישראל. אני רוצה לתת כמה עובדות על הסיפור הזה של ממדים ללימודים. קודם כול, יש תקצוב לתוכנית הזו. החוק לא חוק תקציבי, כי התקציב כבר עבר ושוריין בתקציב המדינה. זאת אומרת,

גם בלי חוק, בהחלטת ממשלה פשוטה מאוד, מרימים אצבע בהחלטת ממשלה והחיילים מקבלים. זה שוריין בתקציב. לא חייבים חוק כדי שגוף ביצוע יוציא כסף על פרויקטים שהוא צריך. לא רק זה, יתרה מזו, החיילים היו אמורים לקבל כבר ב-9 במאי את הפעימה הראשונה של המלגה, אבל מה אתם הבנתם? אפשר לעשות סיבוב על חשבון הלוחמים, כדי לעשות סיבוב על האופוזיציה, ולהראות שהם כביכול מתנגדים לממדים ללימודים. יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון עומד כאן ומשקר במצח נחושה, מסכן את לוחמי צה"ל עם עוזרת מוסלמית תומכת טרור, שיושבת בוועדת חוץ וביטחון, ומרמה את כולם כאילו החיילים לא יכולים לקבל את המלגה. זה שוריין בתקציב המדינה, אדוני יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון. לא צריכים את החוק הזה בשביל להעביר את הכסף הזה.

אל תפריע לי, אני לא הפרעתי לך. המלגה הייתה צריכה להיכנס, תבקש הודעה אישית, אם אתה רוצה להגיב לי. אל תפריע לי. המלגה הייתה צריכה להיכנס כבר ב-9 במאי, עוד מעט תמנה מפקד חיל אוויר מוסלמי.

אם זה היה תלוי בך, זה מה שהיה קורה.

צה"ל התחייב בפני הלוחמים שהכסף הזה יעבור. זו התחייבות מוסדית של מדינה כלפי אזרחים, והם יקבלו את זה אם תרצה הקואליציה ואם לא תרצה. הם יקבלו את מה שמגיע להם. הדבר השלישי הוא שציר הזמן היום, החוק שלנו, התיקון שלנו לחוק ל-100%, עולה קודם. אתם הולכים להצביע נגד הלוחמים, נגד התיקון שלנו של 100%, אלא אם כן תחליטו להצביע בעד. ובואו אני אגלה לכם משהו, יבגני, אנחנו הולכים להצביע בעד, אתה שומע, דודי?

אנחנו הולכים להצביע היום על שלושת הסעיפים הראשונים בחוק בעד. סעיף 1, סעיף 2, סעיף 3, אנחנו נצביע בעדם. ההסתייגות שלנו להעלות ל-100% היא על סעיף 4. נצביע בעד סעיפים 1, 2 ו-3. אם הם יפילו את סעיף 4 שלנו, אנחנו לא ניתן לחוק הזה לעבור, כי אנחנו לא סומכים עליכם שאתם תעלו את זה ל-100%. אם הלוחמים חשובים לכם, תצביעו בעד תיקון הנוסח שלנו בסעיף 4. אנחנו נצביע בעד סעיף 1, סעיף 2, סעיף 3, בעד הלוחמים שלנו, ובעד סעיף 4 המתוקן, שנותן להם 100%, כי הם נתנו 100%, ומגיע להם 100%. ואתם, אם תצביעו בעד התיקון שלנו, החוק יעבור הלילה והכול יבוא על מקומו בשלום,

אנחנו לא ניתן לכם להתנגד ללוחמים שלנו, אנחנו לא ניתן לכם להעביר חוק כזה כאן. ביום רביעי יבוא חוק שלנו של 100%, כמו שדאגנו לאורך כל השנים לחיילים וללוחמים שלנו. אנחנו העלינו לראשונה את שכר החיילים ב-2014 וב-2015 ו-2016, ורק בגללנו העליתם השנה בסופו של דבר את השכר בעוד 50%. גם הפעם אנחנו לא ניתן לכם להתקמצן על הלוחמים שלנו. הם יקבלו את ה-100% שמגיע להם,

תודה רבה לחבר הכנסת שלמה קרעי. הדובר הבא, חבר הכנסת דוד אמסלם. 20 דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה להתייחס,

לאיזו סוגיה שקרתה לנו היום. חבר הכנסת ארבל, היום באנו לישיבת הסיעה, כהרגלנו אנחנו יושבים באולם ירושלים. אנחנו הסיעה הכי גדולה בכנסת, 30 מנדטים. מסתבר לנו שמנכ"ל הכנסת כותב לנו מכתב, מעניש אותנו שאנחנו לא יכולים לשבת באולם ירושלים.

במחל 30. אחרי זה אני אראה לך אותם. הוא אומר לנו ללכת לשפרינצק. שאלנו למה, והוא אומר: בגלל שאתם עקרתם שני, הרימו את המחיצות לפני איזה חודש. הרי כשאנחנו היינו בוועדה עם שיקלי, בוועדת הכנסת, הסדרנים הורידו את המחיצות. עכשיו, לא הבנתי, אנחנו חברי כנסת. מה, אנחנו נערי מקהלה שלכם? מה חשבתם, שאנחנו באמת כולנו ביש עתיד כמו רם בן ברק? מה שנקרא, מר לוי, השיר "אני העבד" נכתב עליך, הוא הסכים לכם בשפרינצק? של איציק קלה. אתה עבד נרצע. אתה שואל למה אני קורא לך סמרטוט רצפה? למה אני קורא לך בכלל שאתה הורס את הכנסת? הרי בפעם הבאה אנחנו נכין לכם תאים בשירותים. הרי אתם יודעים שתהיו שם. אם זה תלוי בי, שם אתם נמצאים, לא יעזור כלום.

תרוצו, תפגינו,

רם בן ברק,

תקשקשו. גם לא תיכנסו לאולם, בגלל שאתם בריונים אלימים, אין לכם אלוהים, אין לכם יושר, אין לכם כלום. אתם חבורה של בולשביקים. רק כוח הזרוע והאלימות בפיכם. אתה, שמעתי אותך, צבוע, קודם כול עולה כאן,

אתה הצבעת לפני חודש נגד העלאת השכר שלהם.

אתה והבוס שלך לפיד.

כשאתה מדבר על לוחמים, הרי אתה שפוט של מי? אתה שפוט של מישהו שלא שירת בצה"ל, בן אדם שבא ב-11:00 הביתה לאכול את השניצלים של אימא שלו. איך הייתה אומרת לו? יאיר, אל תאחר, בשעה 10:00. למה? אני מטגנת את השניצלים, ב-11:00 תהיה בבית. ועוד הבן אדם קיבל משכורת צה"לית. ועוד הוא מדבר על החרדים? ואתה בכלל כפוף אליו. הוא שם אותך ברשימה, ואתה גם סוג של עבד נרצע שלו. גם אתה קרטון. אתה עולה לכאן ומטיף לליכוד מוסר?

הרי אתה מיותר פה. אתה לא תגיד מילה אחת שהוא לא מאפשר לך, עם כל הג'חה שלך ועם כל האורווה שלך. אדוני, אז הוא יושב כאן, בן אדם, בן אדם שהייתי מתבייש.

זה יהיה המנהיג שלי? בן אדם אנאלפבית, בן אדם נטול השכלה, בן אדם שבעיקר לא שירת בצה"ל.

97. זה יהיה המנהיג שלי? שלך?

למה, כל זה בגלל מקום בכנסת? נראה לך שמישהו בליכוד פעם היה בוחר דמות כזאת? אבל אתם? אתה עולה לי לכאן, אומר לי, לליכוד: אתם לא מתביישים? אני לא מאמין. הרי אם אנחנו לא נמצאים כאן ואין ערוץ 12 ותוכנית חי בלילה, הרי ליברמן עלה ואמר: רק ב-2023 מעלים את השכר של החיילים. בכלום אני לא מתווכח איתך.

הרי אתה הצבעת נגד, אתה, רם בן ברק. אתם פתאום הרי כולכם צבועים. אתם מפעל של יחסי ציבור. אתם מפעל של צלופן. גרם אמת אין בכם, במיוחד בבוס שלך, שכולו חלול, כולו מלא קלקר. כולכם אחריו. דרך אגב, שאחד יעז להגיד מילה,

היה פה גבר שחלקתי עליו אבל הערכתי אותו, שלח. ישב פה ביציע, איש שלא רואה אותו ממטר, לא בהשכלה, לא בידע, לא בשום דבר. מה עשה לו הבן אדם? כולה הוא אמר לו: בוא נעשה פריימריז. מה קרה, איפה שלח היום?

בגלל שככה זה אצלכם: הדיקטטור החליט, מבצעים. ככה זה אצל הבולשביקים. כשאומר משהו

כולם עושים. ואתה עולה לי כאן ולא מתבייש להגיד את מה שאתה אומר. אתה משקר לעצמך. אתם משקרים כבר שבוע לעם ישראל.

אני רוצה לחזור בחזרה למר יושב-ראש הכנסת מיקי לוי. מיקי לו, באמת,

המאסת את עצמך עלינו. לא הייתי קורא לך מיקי לוי, הייתי קורא לך מיקי מאוס. מיקי מאוס. אתה לא נותן לחברי כנסת להיות ולנהל את ישיבת הסיעה שלהם? למה מי אתה? הכנסת של אבא שלך? האולמות של אבא שלך?

תראה לאן הגעת, לאיזה שפל המדרגה. תראה איזה איש נמוך אתה. וככה אתה יום ועוד יום מפרק עוד לבנה ועוד לבנה. הרי זה ברור לכם, גם לך, רם בן ברק, שלא ירחק היום והיוצרות מתהפכות, אתם יושבים פה ואנחנו כאן. אל תתלוננו על שום דבר שנעשה, שום דבר. דרך אגב, גם אם תתלוננו, זה לא יעזור לכם. עד היום היינו אנשים נאיביים, ישרים, ישרי דרך, עם מצפון. אתם דורסים כל דבר גם כשאתם לא צריכים. אם אפשר להשפיל את הדמוקרטיה, להרוס אותה, למה לא,

אבל הכול יתהפך עליכם, ואתם תבכו כאן ותייללו, אתם וכל להקת המעודדות שלכם, וכל תיבות התהודה,

מדני קושמרו ועד דרוקר, אתמול אני שומע את דרוקר.

תראה, הם מתואמים, בנט ולפיד.

באה זועבי ואמרה: אני לא מדברת עם מר בנט, רק לפיד. אז הוא אומר: תשמעו, חבר'ה, הם חושבים שהם לא מתואמים. תראה לאיזה שפל המדרגה. זה כתב. במקום שהוא יגיד: חבר'ה, יש פה בסוף מדינה, ומי שמנהל את המדינה זה ראש הממשלה, אין שני ראשי ממשלה. יש אחד, שהוא לא רלוונטי, שהחברים שלו חושבים שהוא לא רלוונטי,

בממשלה הזאת יש שבעה, כל זב חוטם מלך. ומר דרוקר, אתמול אני רואה אותו, חושב שכולם טיפשים במדינה. משקרים. דרך אגב, הם כבר שבוע משקרים בכל המערכות לגבי הנושא של החוק, שבסוף עוד נתייחס אליו בהמשך. לא מתביישים, ועלק, קוראים לעצמם עיתונאים. אני רוצה לספר לכם עוד משהו קטן,

שכנראה פספסנו בדרך. אני, כידוע לכם,

אני רוצה להקריא. דרך אגב, אני חבר כנסת מהאופוזיציה. מה אמר היום שר בממשלה, השר

על שופט בית משפט השלום בירושלים, שסוף-סוף יש פה שופט עם קצת

קצת ערכים יהודיים?

שחשובה לו גם קצת היהדות. השופט קובע שלהגיד "שמע ישראל" בהר הבית אינו עבירה פלילית. שומו שמיים.

אסור לנו להגיד "שמע ישראל" בארץ ישראל. עזוב את המחלוקת לגבי הר הבית. אנחנו יהודים, בארץ ישראל אסור לנו להגיד "שמע ישראל"? ומי מטיף לנו? שר מוסלמי. ומה הוא אומר על אותו שופט? "מספיק טיפש אחד כדי לשרוף יער שלם".

אני רוצה לתקן אותך, מר עיסאווי פריג', השר עיסאווי פריג'. הפתגם לא אומר שמספיק טיפש אחד כדי לשרוף יער שלם.

כשטיפש אחד זורק אבן, מאה חכמים לא יכולים להוציא אותה. אז קודם כול, בוא תלמד בכלל מה הפתגם אומר.

אני מבין שבשבילך שופט במדינת ישראל שיש לו קצת נשמה יהודית הוא טיפש. האמת היא שאנחנו טיפשים שאיש כמוך בכלל יושב בכנסת. כשאני אמרתי שהשופט מינץ שתה בקבוק ערק, פתחו אולפנים שלושה ימים.

הדלקתי את הטלוויזיה, הייתי בטוח שמלחמה, לא האמנתי. אני שומע את קושמרו, את דרוקר, קרא, דנה ויס, רינה מצליח, אמנון אברמוביץ', כמובן, ברקו ואופירה,

אתה יודע, אני לא יודע מהם אפילו. ארחי-פרחי. הארחי-פרחי האלה, באמת, תת-רמה, גיא פלג, גליקמן, כל תיבות התהודה: איך אמסלם מדבר? איזו שפה? דרך אגב, כשאתה בגילופין, זה קטע רגעי. שתית עכשיו, עכשיו אתה בגילופין. מחר תקום בבוקר, הכול טוב. כשאתה קורא לשופט "טיפש", זה מצב קבוע. אתם, לא שמעתי אף אחד. יושב כאן, עולה לכאן יושב-ראש הכנסת ומקריא נאום בשם הכנסת ואומר: רבותיי, אני רוצה לגנות את הדברים הקשים שאמר אמסלם, "גידופים פרועים ושפה ירודה", "אני מבקש לחזק את שופטי בית המשפט העליון" וכו' וכו'. רק בית המשפט העליון חשוב, שופט בית משפט השלום, אפשר לדרוך עליו, הכול בסדר. לא שמעתי את קרמניצר הדגול, המשפטן הדגול, כותב היום בעיתון הארץ כמה עמודים. אתם חיים בעולם של שקר. אתם שקרנים, אתם גונבי דעת על בסיס יומי.

ואם אתה שם, גם אתה וגם הבוס שלך. והצביעות, פשוט, הצביעות שלכם מגיעה באמת לעומקים שאף פעם לא הגענו, הרדידות שלכם. ופתאום, הס מלהכיר. לא שמענו את דרוקר פותח איזה שידור, עוד לא שמענו את קרא, ברוכי, לא את דנה ויס למה-אתה-מדבר-עם-הידיים, בוודאי לא את ברקו ואופירה. שופט במדינת ישראל טיפש. שר בממשלת ישראל נוסע באוטו של מדינת ישראל, עם דגל מדינת ישראל, וקורא לשופט "טיפש". אין לו דגל.

אולי יש לו דגל של פלסטין באוטו שלו. ומה? בוודאי, ועוד הנשיאה חיות כתבה לי מכתב. הרעשתי שמיים. פורסם. מכנה שופט "טיפש", ואללה אישי,

העולם כמנהגו נוהג, כאילו הוא אמר: אחלה שופט, פסיקה חשובה, אני חולק על עמדתו של השופט. אתם מבינים את הרדידות, את הצביעות? ועל זה אמר כבר ינאי המלך לשלומציון המלכה: היזהרי מהצבועים, העושים מעשי זמרי ומבקשים שכר כפינחס. זו הרמה שלכם. דרך אגב, זה עוד מעט יתחבר גם לחוק הזה, כל הצביעות שלכם. ברשותכם אני רוצה לעבור לנושא אחר. אני הגשתי פה הצעת חוק לפני כשבעה חודשים: פטור ממע"מ לתרופות מצילות חיים. אשתי, זיכרונה לברכה, נפטרה מסרטן קשה. אני נאלצתי לרכוש תרופה ב-50,000 שקלים לחודש, ואני שומע שזה לא כולל מע"מ, נפלתי מהכיסא. ישבתי עם כחלון, סידרנו את הכול. הוא אמר לי: דודי, עזוב חקיקה, בוא נסדר. אמרתי לו: אחלה, לא אכפת לי, בוא נסדר.

אני כבר עברתי את זה לפני שנים, אבל יש עכשיו משפחות שכל יום בבתי חולים. אנחנו סוגרים תקציב,

מוציאים קול קורא, יש לנו עמותה זוכה, ואני מאושר שסייענו לעם ישראל. לפני כשנה פתאום הסתבר לי דרך עיתונאי שאף אחד לא קיבל שקל. אני מכנס ישיבה עם ישראל כץ באוצר, ומסתבר, אסי מסינג, היועצים המשפטיים, החליטו שזה לא חוקי, כל מה שעשינו לא מתאים להם. לזה אין להם כסף. לקצבת שאירים לגברים אין להם כסף. קצבאות זקנה, אין להם כסף. למה יש להם כסף? למנסור עבאס, 53 מיליארד שקל.

אבל לפני שנה מי היה בממשלה?

וזועבי, עוד מעט אני אענה לך. ישראל כץ היה שר האוצר,

אנחנו לא נתנו למנסור עבאס 53 מיליון שקל. אבל לא נתתם גם,

לא היינו מצביעים על דבר כזה. לא היינו מצביעים על דבר כזה. אנחנו ממשלה שדואגת ליהודים, לא דואגת רק לערבים. אבל גם מע"מ לא קיבלת, אמסלם. לא יושבת רק עם הערבים, אין אצלנו דברים כאלה.

בא טיבי לפני שבועיים,

גם השבוע שילמתם לו איזה תשלום, 200 מיליון שקל.

בא לו כבישים באחד מהכפרים. שאלתי: למה לא בקריית מלאכי, למה לא באשקלון, למה לא בירוחם? שם לא צריך כבישים. אתה מכיר מדינת חוק

כשאנחנו רצינו לעשות הטבה לעכו בא היועץ המשפטי דאז, המושחת, מר מנדלבליט, ואמר לנו: תעשו קריטריונים. אז הכנסנו עוד כל מיני יישובים ערביים, בגלל שלא הייתה ברירה. רצינו את עכו.

הייתה נהירה של יהודים מעכו לנהריה.

שם ביקשו קריטריונים על כל דבר. היום אין קריטריונים ואין בטיח, אבל לזועבי, פתאום יש כסף. אני רוצה להגיד לך, מר בן ברק, אתה מכיר את שלמה ארצי הזמר, איך הוא היה אומר, "כמה זה עולה לנו,

עולה,

אז מנסור אומר, "כמה זה עולה להם, עולה, עולה להם". אתה מבין, כמה זה עולה לעם ישראל. אתם חצופים. אתם חושבים שהכסף של אבא שלכם. אתם עושים מה שאתם רוצים. אתם ממשלה שמביאה את עם ישראל לרפיסות. אני כיהודי מתבייש. הכבוד הלאומי שלנו נרמס יום-יום כל עוד אתם שם. תראו מה קורה ברחובות, תראו את הציבור, תראו איזה פחד יש ברחובות. תדברו עם האנשים קצת, תצאו מהאטימות שלכם, ואז תבינו לאיזה שפל המדרגה הגענו. כבר למצעד הדגלים מתנגדים, מי? כל אלה שמחזיקים אתכם בממשלה. למה, היום בממשלה, שרים בממשלה, חבר הכנסת קרעי, אומרים שללכת בירושלים עם דגל ישראל זו פרובוקציה. אני חושב שאני כיהודי שגר פה בארץ ישראל זו פרובוקציה. אנחנו פרובוקציה. מה אנחנו עושים פה בארץ? אנחנו פרובוקציה, מרגיזים את מנסור עבאס, מרגיזים את האסלאמיסטים, אנחנו פה, יהודים בארץ ישראל. אתם לא מתביישים. אין לכם טיפת כבוד לאומי, טיפה, קצת. תראו מה קורה באוניברסיטאות. היום שמענו שסטודנטים יהודים מפחדים להסתובב בקמפוס.

יש סטודנטים ערבים.

כשהוא מרים את דגל פלסטין זה לא סתם דגל, כמו שהוא אומר את זה, זה כדי להתריס נגד המדינה, מוסדות המדינה. דרך אגב, כשאתה עושה הסתה, אתה יכול לעשות אותה ברמקול, אתה יכול לעשות אותה בתופים, אתה יכול לעשות אותה בדגלים, בגלל שהמטרה שלך היא להסית. סטודנטים יהודים בארץ ישראל, בקמפוסים של ארץ ישראל, מפחדים.

ומה אתם עושים? מה הצבעת, מר בן ברק? לתת לזועבי כמה עשרות מיליוני שקלים. למה? למלגות לסטודנטים ערבים.

אחד שלא משרת בצה"ל, בגיל 18 כבר באוניברסיטה, בגיל 18 וחצי הוא כבר מרים דגל אש"ף ומפגין נגד מדינת ישראל. אתה מכיר יהודי אחד שמקבל מלגה מהמדינה,

בתקציב? בבקשה, תפתח את ספר התקציב. אתה הצבעת על זה שזועבי תקבל כמה מיליוני שקלים טובים.

לחלוקת מלגות לסטודנטים ערבים. שאלתי, דרך אגב: יש בחוק דבר כזה סטודנטים ערבים? אתה יכול לקחת מה שנקרא תקציב ולחלק לסטודנטים לפני מבחנים כאלה או אחרים. הרי זו אפליה על רקע גזעני. אתם הרי מוכרים כל ערך. היום היהודים מתחננים לקבל שוויון זכויות כמו של הערבים בממשלה שלכם, ועלק ליברמן, "אין נאמנות אין אזרחות" תראה את הצבוע הזה, לאן הוא הגיע, שהיום כל רבע שעה הוא עושה מסז' למנסור עבאס. מנסור, חסר משהו? אתה צריך עוד כמה עשרות מיליונים? נא לסיים, בבקשה. אתה, אחמד טיבי, בוא גם אתה תשתתף בחינגה. תראה לאן הגיע הבן אדם, לאיזה שפל המדרגה. מזה שהוא היה הורג את הנייה ועד זה שמנאמנות, אני מבין עכשיו, אנחנו היהודים לא נאמנים.

זו הפכה להיות מדינה, אתה יודע שזאת ממשלה של הפלסטינים,

דרך אגב, תראה מה קורה כל יום בחדשות: האם מנסור עבאס אמר ככה,

האם זועבי כן או לא, האם אחמד טיבי יצביע או לא יצביע. תראה מה קורה בכלל בשיח. דודי, אתה כבר בדקה השנייה אחרי הזמן. היהודים כבר פשוט גמרו, תודה. את שלהם, ולכן אני רוצה, אדוני היושב-ראש, לסכם.

בעצם מממשים הלכה למעשה את הפסוק בתהילים: "תשימנו חרפה לשכנינו, לעג וקלס לסביבותינו". זה מה שקורה לנו. עם ישראל אחרי אלפיים שנות גלות הגיע לארץ ישראל, והיום רוב העם היהודי המצוי בציון הולך שפוף, מפוחד, מפוחד ומבויש,

בגלל שבנט צריך לנסוע בשיירה, תודה. שרת החינוך צריכה להיות במשרד שלה, גדעון סער צריך להיות במשרד שלו. מכרו מדינה בשביל ג'ובים.

תודה רבה לחבר הכנסת דוד אמסלם. הדובר הבא, יואב גלנט, נוכח? אינו נוכח. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, בבקשה, 20 דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני ראיתי פה בתחילת הדיון את יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון רם בן ברק, גברתי השרה, נזעק, ובפופוליזם הזול הזה מול ספסלי הליכוד בזעקות אימים, הקוזק הנגזל: איך יכול להיות? איך אתם מעיזים? ואתם יודעים מה, אני לא מאמין לו. למה אני לא מאמין לו? אני זוכר שלפני כעשרה חודשים,

ורעי עוד מעיריית ירושלים חבר הכנסת דוד אמסלם, עמדה פה השרה אילת שקד, כשעוד לא ידענו בכלל לאיזה גבולות מסוגלים להגיע, סיפרו לנו סיפור על ממשלה פריטטית, חצי-חצי,

ועוד ניסו למכור לנו את הלוקש הזה ועוד לא ידענו על מה מדובר. אתה זוכר את הנאום סוחט הדמעות על קץ הציונות? על חוק האזרחות?

על הפשרה של הפשרה של חוק האזרחות, שהמשפטנים לא נתנו לליכוד אף פעם להעביר טיפ-טיפה יותר כי זה לא יעבור, זה לא בגיץ, אתה זוכר את זה? וצריך ללכת פה בקושי ולהגיד טרור ולהתכוון ליהודים או להגיד יהודים ולהתכוון לטרור, ורק אל תגידו, והסבירו לנו והכול, אתה זוכר? ואז היא עשתה עוד פשרה על פשרה ועמדה פה ודיברה על קץ הציונות אם אנחנו לא נצביע להם. וראה איזה פלא, עברו כמה חודשים, לא הייתה ברירה, הלכו על נוסחה אחרת, ובואו נאמר את האמת,

לימין, המשפטנים לא נתנו אפילו להעביר חלק מזה. אבל זו שלמות הממשלה, שלמות הקואליציה,

אז מסבירים לנו שאי-אפשר לתת לחיילים יותר, יש בעיה תקציבית, 50 מיליון שקל לא יודעים מאיפה להביא. לזועבי לקח להם פחות מ-24 שעות להביא, כמה? 88 הבוקר, 200 בכבישים, עוד כמה כאלה, אבל 50 מיליון לא יודעים מאיפה להביא. הם לא יכולים, זה יהרוס להם את התקציב. זה ששיקרו לנו שהולכים להיכנס לגירעון, יושב פה שר האוצר לשעבר ישראל כץ, אני זוכר שהיו נכנסים אליו כשהוא היה שר האוצר ומסבירים לו בגרפים שהמדינה ב-2022 הולכת כמעט לחדלות פירעון. אתה זוכר את ההסברים? עם ה-150 מיליארד שצונח, אתה זוכר? ומריבה בין החשב הכללי לזה. מי לא סיפר לך את האמת? מי לא סיפר לך את האמת על זה שהמדינה הולכת להתמוטט סופית?

מגיעים בסוף אפריל לגבייה חיובית של 32 מיליארד שקל עודף. אבל אני זוכר את הגרפים, היו מביאים את זה אחרי זה לוועדת כספים: אנחנו בדרך להתרסקות עוד טיפ-טיפה, ומה שהיה ב-2003 כשביבי היה שר האוצר משל למשבר הכלכלי שהולך להיות פה, המשבר בוול סטריט ב-2008 קטן על מה שהולך לקרות למדינת ישראל ב-2022. ואיזה משהו מוזר קרה ב-2022, ואז אומרים לך: זו המדיניות שלנו. איזו מדיניות, מישהו יודע? עשו איזושהי תוכנית, תוכנית כלכלית חדשה?

אתה יודע מה התוכנית הכלכלית?

התוכנית הכלכלית שהביאו זה שהם פתחו את התמרוקים לתחרות. זה בוועדת כלכלה. זה שינה את הכלכלה הישראלית. בגלל זה עוד יסבירו לנו שיש 35, לא פתחו, אגב. משרד הבריאות לא נותן להם, לא תמרוקים ולא, אני יודע,

כשהם עבדו על אביר קארה, הם עבדו על אביר קארה. אם אביר קארה היה ברע"מ הם לא יכלו לעבוד עליו ככה.

עבדו עליו שמורידים רגולציה, ובינתיים רק הוסיפו. זה בסדר, זה על הדרך. הוא יצטרך להתמודד, מי עובד עליו יותר שם. אבל באים ואומרים לנו פה בפתוס: אתם פוגעים בחיילי צה"ל. כולו מה שצריך זה שלושה שלכם שייעלמו פה בהסתייגות, ויש לך עוד 50 מיליון שקל, לא קרה כלום, מקבלים 100%. מה קרה עם חוק האזרחות? הביא רוטמן חוק, הוא מומחה יותר גדול ממני, אבל אני אומר לכם מניסיון פוליטי, לא חוקתי, החוק הזה בממשלת ימין לא היה עובר בג"ץ, לא היה עובר בג"ץ, לא יעזור לך כלום. לא היה עובר. חוק האזרחות שעבר לא היה עובר בג"ץ. גם בג"ץ כבר אמר את דברו ועשו זמני של הזמני. אבל הכול עובר. ואז הפתוס הזה גדל. אבל מה יקרה? אנחנו מסבכים לך את החיים,

חבר הכנסת ישראל כץ, כי מחר בבוקר, כשאנחנו נבוא ונבקש את מה שלפיד אמר שזה לא לטובת האזרחים, כי אם צריך כסף לגני ילדים ל-20% ממערכת החינוך במדינת ישראל, גני ילדים, השוואת שכר גננות, ויסבירו לנו שאין אפשרות, אנחנו נזכיר להם את השיחה היפהפייה הזאת של ארבעה ראשי רשויות שנכנסים יחד עם ג'ידא זועבי ביום ראשון למשרד

והאוצר מתקפל. אנחנו נזכיר את זה, לא יעזור. לא יהיה אפשר לברוח מזה. ונזכיר שלמוחרת בדה-מרקר לא הייתה כותרת שהמדינה הולכת להתמוטט. ונזכיר שהשקר יש לו גבול. הזכרתי את זה בעבר, והיום הלכתי לבדוק את זה, על פי בקשתו של יושב-ראש הכנסת, הראשון שהמציא את הכינוי "נוכל"

ועוד הוסיף "נוכל גדול", זה מי שהיום הוא ראש הממשלה החליפי, ומי שמזדעזע היום מאיך אפשר לקרוא לראש ממשלה "נוכל" זה אותו יושב-ראש כנסת מראש הממשלה החלופי ואותם אנשים שמזדעזעים. מי שהזדעזע כשאמרתי שצריך לעשות לבית המשפט העליון את מה שמתן כהנא עושה לרבנות, רק שהוא עושה את זה בצורה הרבה יותר יפהפייה ויפה ומתוקה, שכח להזדעזע כשמפקד המחוז הצפוני של המשטרה, מחוז צפון של המשטרה, אמר שצריך לגדוע ידיים.

מה שהוא עשה זה שכשהגיעו כמה אנשים לצעוק עליו במירון, הוא גדע את המשטרה וברח משם והכול קרס לו. זו גדיעת הידיים שלו. אבל אותם אנשים צבועים שמזדעזעים, כנראה יש הבדל בין בית משפט שלום לבית משפט מחוזי. כי כשעיסאווי פריג' או יאיר גולן או כל מי שהיה פה מהצד השני של המפה הישראלית אמר מה שאמר, הכול בסדר ורגוע.

בגלל דבר אחד, יש רק אמת אחת. זה כל מה שמעניין. כל מדינת ישראל משועבדת מבחינתכם למשהו אחד ויחיד. כל מדינת ישראל משועבדת למשהו אחד ויחיד, לא לשום דבר אחר. המדינה משועבדת, אדוני היושב-ראש החדש, אני אכבד אותך. אני אמתין עד שכבודו ישב בשביל שיהיה על פי התקנון. כל מדינת ישראל מותרת. אפשר לפרק בתי משפט, אפשר לפרק לאנשים ידיים ורגליים, אפשר להוציא מאות מיליונים ומיליארדים בלי כלום ולהעביר את זה בתוך יממה, והכול בסדר,

עובר מסך. אתם יודעים למה? כי יש סכנה קיומית למדינת ישראל. קוראים לסכנה הקיומית הזאת נתניהו. ובשם הסכנה הזאת, ועד היום לא ידענו למה, היום התברר לנו למה: מי שאחראי לתוכנית הגרעין האיראנית זה נתניהו. אתם שמעתם את זה? הסביר יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, איש עתיר זכויות. מי שאחראי, שהמציא את התוכנית הגרעינית האיראנית בכלל ומימן אותה ובכלל תפעל אותה, זה נתניהו.

הסיבה הזאת גורמת, עכשיו, בגלל הצביעות הזאת, אני מציע לחבריי בליכוד: אל תיבהלו מהתקפות, אל תיבהלו ממה שאומרים לכם, תלמדו מזועבי, תלמדו מאחמד טיבי, תלמדו מכל חבר מתוך 60 חברי הקואליציה. אם רק קצת תלחצו, יהיו עוד 50 מיליון לחיילים, יהיה עוד כסף לעוד אנשים. וכאן אני רוצה לעבור לעוד נושא אחד, ובזה אני אסיים, כי אני אמרתי שאני אדבר עשר דקות ומנהלת הסיעה כבר מרמזת לי משם שעשר הדקות שלי חולפות, אז אני רוצה לעבור לעוד נושא אחד. הייתה לכם בשבוע שעבר הזדמנות שלא קורית כל יום: קיבלתם אשראי, לצערנו הרב, בגלל אותם 45 הרוגים שהיו במירון לפני שנה, שנהרגו ממה שהיה שם, מהמחסומים, מההתנהלות הכושלת. קיבלתם אשראי, קיבלתם אשראי לעשות תוכנית. רוב מנהיגי הציבור נתנו לכם אשראי לנהל תוכנית. נכשלתם. הוכחתם שאי-אפשר לסמוך עליכם בשום דבר, בכלום. חנות מכולת לנהל אי-אפשר לתת לכם. הבנו שלתת לכם את משרד האוצר אי-אפשר. כל דבר קצת יותר גדול אי-אפשר. אבל כולו אירוע, אירוע, אתם לא מסוגלים לנהל. אתם בורחים כמו גנבים בלילה, בשעה 14:00. אתם משקרים לכולם, אומרים לאנשים שיכולים לעלות 16,000 כשאפשר 20,000, ומעלים רק 6,000 או 4,000 או 9,000 במקרה השיא. נכנסו עשרה אנשים, פרצו מחסום, אז גמרנו? נסגרו כל האוטובוסים, חוזרים חזרה. אי-אפשר לתת לכם לנהל חנות מכולת. אתם גיבורים. הורדתם שם מבנים, הכשרתם שטח, נתתם לאנשים להתנהל, זרקתם את האחריות מאחד לשני, אמרתם שאין אחראי לאירוע. הלכה הממשלה, החליטה על אחראי לאירוע, אבל המשטרה צחקה לו בפרצוף, המועצה האזורית צחקה לו בפרצוף. זלזלתם באינטליגנציה של מיליון אזרחים במדינת ישראל בהזדמנות החד-פעמית שהייתה לכם להוכיח שאתם ראויים בכלל לנהל חנות מכולת. אתה גיבור על מה, על להפוך את הכשרות, אדון כהנא? על מה אתה גיבור? על מה אתה גיבור, אדוני עמר בר לב? על לא לדעת כמה הרוגים בכלל היו פה באינתיפאדה? מה אתם מסוגלים? אי-אפשר לתת לכם לנהל אירוע. שנה, שנה נתנו לך להתארגן. איזה אשראי ציבורי קיבלתם, ונכשלת בדבר הזה.

אני חוזר לתחילת דבריי, לא סומך עליכם בכלום, לא מאמין לכם לכלום ולא מתרגש מבכיות התנין שלכם. לכן נצביע היום בעד ההסתייגות, ואם ההסתייגות תעבור, גם בעד החוק.

חבר הכנסת שמחה רוטמן, בבקשה,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, גברתי השרה, האמת היא שגם אני אשתדל כקודמי לנצל עשר דקות ולא לקחת את כל 20 הדקות. למה?

אגיד לך למה, בגלל שכמות הצרות, ההבלים והשטויות שנוחתות עלינו מהממשלה הזאת היא כל כך גדולה, שאם אני אדבר נאום של עשר דקות או של 20 דקות על נושא אחד,

צריך לכסות את הכול, אז החלטתי שאני אעשה במקום, וגם ברשות היושב-ראש, אני לא יודע אם זה בהתאם לתקנון, במקום לדבר עשר דקות, אני רוצה לדבר עשרה נאומים בני דקה, בסדר?

אחכה שיהיה 19, שאני אסתכל על, החלטתי לאפשר זאת. עשרה נאומים בני דקה ברצף. אמסלם, תסכים, עשרה נאומים בני דקה. מתחיל מעכשיו.

1. ממדים ללימודים. החלטתי לאפשר זאת. זה הנושא. 1. ממדים ללימודים. זה הנושא, נכון? אני לא קורא אותך לסדר פעם ראשונה. ממדים ללימודים. ממדים ללימודים הוכיח דבר אחד ויחיד, בקואליציה הזאת פעם אמרו שיש שמונה מפלגות, אחר כך אמרו: זה לא שמונה מפלגות, יש 60 מפלגות. ואז לאט-לאט זה מצטמצם, 59, 58 כל פעם שאחד עוזב, כי כל אחד עושה דין לעצמו. האמת היא שמה שאנחנו חווים בשבוע-שבועיים האחרונים זה הוכחה שבקואליציה הזאת יש מפלגה אחת ויחידה. קוראים לה ערוץ 12. הקמפיין הכי חזק והכי יעיל והכי יסודי אתמול לקיום הממשלה הזאת, N12. עושים קמפיין ממדים ללימודים, קמפיין שאין לו התחלה, אין לו סוף, אין לו אמצע. אמרתי פה קודם, בחוק התקציב אמרו: אי-אפשר להעביר כסף בלי חוק. אז אמרתי: אני מודאג. בלי חוק להעביר כסף זה באמת שערורייה. הלכתי ובדקתי.

תוקצבו בחוק התקציב 100 מיליון, כבר מופיע. אפשר להעביר את הכסף, יש תקציב. צריך לקבל החלטת ממשלה איך מוצאים את התקציב ונגמר הסיפור. זה כבר מתוקצב. בתמיכת רע"מ.

רע"מ הצביעו כבר בעד ממדים ללימודים. מה עושים לנו הצגה עכשיו? הכול תרגיל פוליטי. הגיעו למסקנה שהולכים לבחירות, את זה כבר כולם הבינו. כל מי שהיה ראה שליברמן כבר התחיל את קמפיין הבחירות שלו. בא N12, התגייס לטובת קמפיין מערכת הבחירות, ולכן כל הסיפור של ממדים ללימודים זה בלוף. אני אשאיר לחברתי מיכל וולדיגר, שהגישה איתי הסתייגות, היא תדבר בהמשך, היא גם תגיד על ההסתייגויות הענייניות שיש לנו על החוק הזה, אבל הכול כלאם פאדי. הכול קמפיין של מפלגה אחת ויחידה בקואליציה הזאת, מפלגת התקשורת. קצת חרגתי מהנאום בן הדקה. אני אשתדל לקצר בנאום הבא.

הנושא הבא,

כי לא נשאר הרבה זמן: הספר של יהודה וינשטיין, המלצת קריאה. הפעם למדתי מחברי משה ארבל שאפשר לעלות פה לדוכן לתת המלצת קריאה. אני הייתי עושה כמוך. אתה עלית פה וקראת את הספר שלי, נכון? ספר טוב.

אני הייתי רוצה לעשות את אותו דבר, לקרוא את הספר של יהודה וינשטיין,

אני לא בטוח שהחסינות מכסה את זה. כל הספר הזה, כל-כולו הוא עבירה פלילית. ואתה יודע, יש מתחם. כל הספר הזה, יש הוראת חוק שאומרת שמי שמקבל מידע מכוח תפקידו, אסור לו לפרסם אותו. בא יהודה וינשטיין, את כל פלטי החקירות, כולל פרטי חקירות ביטחוניות,

בא ופרסם בספר,

כי הוא יועץ משפטי,

אני לא יודע אם החסינות תכסה את זה. תרשה לי להגיד לך, הוא עורך דין ליגה ב' שהובא מכוח עסקה

יש לי רק נאום בן דקה, ואם אני אתן הערות ביניים,

רק עוזר לך לספר מי זה יהודה וינשטיין. הוא עורך דין ליגה ב' שהובא לעשות עסקה פוליטית ויצרו לא עמד לו. אתה יכול להגיד מה ליברמן הרוויח מזה?

אני מבקש שבנאום בן הדקה שלי, לפחות זה לא יתפספס.

בהתחלה זה היה "בלי נאמנות אין אזרחות".

ולכן אני נותן פה המלצת קריאה. אני נותן פה המלצת קריאה. אני לא קורא, כי אני לא בטוח שהחסינות תכסה אם אני אקרא את הספר הזה. כל הספר הזה,

בעיניי, הוא עבירה פלילית אחת. אני לא מדבר על העבירות הפליליות שמתוארות שם, כולל איומים על ראש ממשלה,

מה, הכול יש שם. אז לכן אני רק נותן את ההמלצה.

אולי ידידי חברי משה ארבל הוא יותר אמיץ ממני, אולי הוא יקרא לכם פרק, אם בהמשך תנוח עליו הרוח. בכפוף לאישור היושב-ראש. בכפוף לאישור המחלקה המשפטית. יש פה ייעוץ משפטי למליאה. הוא עושה טעות אחרי השנייה. בכפוף להחלטת היושב-ראש. אתה יודע לתת חסינות?

צביעות ומה שביניהן. ראינו השבוע, וגם כבר הזמן רץ, אני לא מספיק בדקות. משילות, צביעות ומה שביניהן. שמענו את השר עיסאווי פריג' אומר דברים שהיו צריכים להרעיד את אמות הסיפים, אם חס ושלום הייתה טעות והוא היה איש ימין. כשחבר הכנסת אמסלם מתח ביקורת על בית המשפט כל הארץ רעדה. כשפינדרוס דיבר על בית המשפט הארץ כבר לא רעדה, היא נפלה. אבל עיסאווי פריג' קורא לשופט טיפש, עם שיגעון גדלות, שר בממשלת ישראל, לא חבר כנסת. אני חס ושלום לא מזלזל, אבל חבר כנסת מהאופוזיציה,

לפעמים באופוזיציה מתחממים,

שר בממשלת ישראל, שקט ודממה. ראית את ההודעה ששר המשפטים גדעון סער הוציא? הוא לא הזכיר את השם, כי לא נעים. לא נעים.

אומרות שמועות, שלחתי שליחים לכנס לשכת עורכי הדין באילת. אומרים שנשיאת בית המשפט חיות כחכחה בגרונה באי נחת כדי למחות באמת על הדבר הזה. רבותיי, הצביעות הזאת לא יכולה להימשך. אם מותר לבקר שופטים, אני מאוד בעד, אגב,

אם אסור לבקר שופטים, אסור לבקר שופטים. לא ייתכן שיסתמו את הפה לכל איש ימין שמדבר במדינה הזאת.

והצביעות הזאת, כשהיא באה מצד הפוליטיקאים אנחנו רגילים,

זה הנאומים בני דקה הבאים, אבל כשהיא באה מצד מערכת המשפט, אם מערכת המשפט החליטה שהיא מערכת משפט פוליטית,

תצביע: אנחנו יודעים, סניף של מרצ בית משפט עליון, שיודיעו לנו איזה מפלגות זה המחוזי והשלום. הצביעות הזאת חייבת להיפסק. נושא רביעי, וואי, אני אקצץ נושא, נראה לי. טוב, נמשיך. ינון לא ידבר, אתה יכול, לא לא לא. אמנת איסטנבול. אני רוצה מכאן, אחרי שבאתי לעשות ההפך מברכה, ואני רוצה לברך. אני רוצה לברך בינתיים את ממשלת ישראל, שעיכבה את התהליך, את הדהירה לאישור אמנת איסטנבול. אני מקווה שהליכי החשיבה שמתנהלים בממשלת ישראל בנושא הזה יחזירו אותנו לשפיות. כששואלים אנשים למה הם רוצים את אמנת איסטנבול, הם אומרים סיבה מאוד פשוטה: הם רוצים להכריח אותנו. מה שהם לא הצליחו לעשות באמצעים חקיקתיים, מה שהם לא הצליחו לעשות באמצעות שכנוע פה בישראל, שתבוא מועצת אירופה ותכפה עלינו, תיכנס לנו למערכת החינוך, גברתי שרת החינוך, תיכנס לנו למערכת בתי המשפט, תתערב בכל נושא.

בגלל שבשיח הפנימי בתוך ישראל הם לא יכולים לקדם את מה שהם מאמינים בו. ברוך השם שבתוך ישראל הם לא מסוגלים לקדם. לא ניתן להם לקדם את זה באמצעות הערכים הנפלאים של מועצת אירופה. אני לא רוצה לזלזל, הייתה פה נשיאת האיחוד האירופי שדיברה,

אני לא חושב שאנחנו צריכים לקבל טיפים מארצות אירופה איך צריכה להיראות משפחה, איך צריכה להיראות מערכת חינוך. זה לא שהמשפחה שם היא כל כך הצלחה. הם בריבוי טבעי שלילי כבר הרבה מאוד שנים. אני מציע שאולי אנחנו נלמד אותם, אולי נעשה אמנת ירושלים ללמד את אירופה איך להתמודד עם חורבן המשפחה שמתקיים אצלם. היום היה דיון בוועדת החינוך על דגלי אש"ף בקמפוסים. צריך לומר את זה בצורה ברורה: דגלי אש"ף זה לא דגלי פלסטין, ואין הבדל ביניהם מסיבה מאוד פשוטה,

החזון של העם הפלסטיני פירושו שלא תהיה מדינת ישראל. זה דגל שמשמעותו חורבנה של מדינת ישראל. מי שמאפשר להניף אותו

משתף פעולה עם החזון של השמדת מדינת ישראל. זה מאוד מאוד ברור. אני בעד חופש ביטוי, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל אין חופש ביטוי לתמיכה בארגון טרור. אש"ף עדיין מוכרז כארגון טרור. לא צריך להיות פה פלפלנים. חופש ביטוי זה לא תמיכה בטרור, זה לא אותו דבר בכלל, ולכן העובדה שבמוסדות להשכלה גבוהה שלנו סטודנטים יהודים מרגישים מאוימים בהפגנות אלימות שבהן קוראים "בדם ואש נפדה אותך פלסטין" הדבר הזה לא ייתכן. ואני שמח ששרת החינוך פה. אני מאוד מאוד מקווה שמשרד החינוך יטפל בסוגיה הזאת. שמענו היום התחלה בוועדת חינוך, בהובלת חברת מפלגתך שרן השכל,

הדבר הזה צריך להיות מטופל, בגלל שהקמפוסים לא יכולים להיות סביבה מאיימת עבור תלמידים, בוודאי לא על רקע העובדה שהם יהודים. סבלנו מספיק אנטישמיות ואנחנו עדיין סובלים מספיק אנטישמיות בכל העולם. הקמפוסים במדינת ישראל לא יכולים להיות חממה למסרים אנטישמיים. ומאנטישמיות, להבדיל, אני כבר לא יודע אם להגיד להבדיל, שמעתם היום את האמירה של חבר הכנסת לפיד? חבר הכנסת לפיד,

ראש ממשלה חליפי

שאלו אותו: איך אתה נכנע לסחטנות? הרי אתה עצמך אמרת שלהעביר כסף לחרדים זו סחטנות פוליטית, אי-אפשר לעשות את זה. מה התשובה שהוא נתן? עטרה גרמן שאלה אותו את השאלה הזאת. מה התשובה שהוא נתן? כשזה לצרכים אמיתיים זה לא סחטנות. כשזה למנות את גיסתי זה לא מינוי פוליטי, כשזה לדאוג לג'ובים ולכספים קואליציוניים לחברים שלי זה בסדר, ולצרכים אמיתיים זה לא סחטנות. אז אני שמח לבשר לכל הציבורים במדינת ישראל שאיתרע מזלם והם לא שייכים ליאיר לפיד: אתם לא באמת אמיתיים, אין לכם צרכים. מה שאתם מבקשים עבורכם זה סחטנות. רק מה שלפיד רוצה להעביר זה האידיאל,

כי לפיד הוא בעד מה שטוב ונגד מה שרע, ואם אתם לא איתו, סימן שאתם בעד מה שרע ונגד מה שטוב. ככה עובד ראש הממשלה החליפי, במחילה, הנבוב שלנו. לא ייתכן שזאת רמת הטיעון. כששואלים אותו איך אתה מעביר כסף בסחטנות פוליטית, זו לא סחטנות כי זה צרכים אמיתיים. אם זה היה צרכים אמיתיים, למה לא עשית את זה עד שזועבי ביקשה ואיימה שהיא לא תצביע, אם זה צורך אמיתי? כבר אי-אפשר להאמין למילה אחת שנאמרת על ידי אנשי ממשלת השינוי הזאת. ואני רציתי לשאול,

יש פה אולי אנשים שייפגעו, ואני מצמצם, כי זה כבר לא דקה. אני עושה 20 שניות. יש לך זמן. בכמה קנו את אל-אקצא? כי זה נראה לי דיל די טוב. בכמה קונים את אל-אקצא? אמרה חברת הכנסת זועבי שהיא פורשת מהקואליציה בגלל אל-אקצא. כך היא כתבה, לא אני כתבתי.

לפיד, שאפו. אני מסיר את הכובע בפניו. אם הוא הצליח לקנות את אל-אקצא בכמה מאות מיליונים,

זו בדיחה שאתה צריך לספר, שראו יהודי בוכה על חורבן הבית, אמרו לו: למה אתה בוכה? גם המגרש שווה משהו.

גם המגרש שווה משהו. קנה את אל-אקצא בכמה מיליונים. סוחר טוב. חבל שהוא סוחר על חשבוננו. אז אני אומר, עם כל הכבוד, חברת הכנסת זועבי אמרה: אתם לא מכירים נשים ערביות. אני כן מכיר נשים ערביות ואני לא מכיר שקונים אותן ככה, ולכן זה לא נשים ערביות, זה פוליטיקאיות שנושבות עם הרוח. שלא תיקח את הבעלות על נשים ערביות. זועביז. טוב, אני חתכתי נושא, כי אני כבר בפיגור, אבל זה הכול באשמתך, חבר הכנסת גלנט. אני מאשים אותך באירוע,

שאני חורג בזמנים. אני מקווה שזה בסדר. אל תאשים אותי בדברים כל כך קלי ערך. תמיד מאשימים אותי בדברים יותר כבדים. אז אני רק לומר שפדיחות להיות "איש ימין" בממשלה הזאת.

אין מושג כזה, מזמן לא. נכון, לכן במירכאות. פדיחות.

עומדים אנשי רע"מ, משתעלים, מכחכחים בגרון, עושים חופשה מהקואליציה בפגרה ומקבלים מה שהם רוצים. עושה חברת הכנסת זועבי מרד. אתה יודע, יש מישהו ששאלו אותו אם הוא צם, הוא אמר שהוא צם בין ארוחה לארוחה, היא פרשה מהקואליציה בין הצבעה להצבעה. אמרה ביום חמישי: אני פורשת, ביום ראשון כבר חזרה. אני יודע שהכנסת מצביעה בשני, שלישי, רביעי. איכשהו היא עזבה בחמישי וחזרה בראשון. אפילו פעם אחת לא הצביעה, כבר קיבלה כל מה שהיא רוצה. ואנשי הימין, מה קיבלו? לא קיבלו כלום,

כמו שאמרה חברת הכנסת קטי שטרית. אין ימין, אז הם לא קיבלו כלום.

הם עושים שריר, ועוד לפני שהם מאמנים את השריר, מעיפים אותם. בא יום טוב, עלה להר הבית, פק, נעלם. כלום, הם לא יכולים לאיים על כלום. לא מעניין אותם, פשוט חסרי עמוד שדרה. אז זה פדיחות להיות איש ימין בממשלה שכזאת. חברת הכנסת עליזה בראשי, אני קורא אותך לסדר, וגם את מי שיושב לידך. לכן אני מכאן ממליץ לכל אנשי הימין בעיני עצמם,

האיש לימינה של עליזה בראשי. אני רוצה מכאן להמליץ, פעם היה מישהו, הוא לא פה, אני מכבד אותו בציטוט מפיו, הוא אמר לחברי סיעתו ולשרי ממשלתו:

הייתה אמירה כזאת. אז אני אומר לאנשים שבאו מהממשלה, מהקואליציה, שפעם טענו שהם אנשי ימין,

אני אומר להם: אל תהיו כלפונים. אל תהיו כלפונים. אל תיתנו שיגרזנו אתכם, אפילו לא בכוונה, רק כדי למסור מסר למישהו אחר עוד יגרזנו אתכם. אל תהיו כלפונים.

עליו נאמר: מי שהולך לישון עם כלבים, שלא יתפלא שהוא קם בבוקר עם פרעושים. ואני אסיים, ובזה אני מסיים, כי טייבי ביקשה. אני אמרתי שכשאת תבקשי, אני מפסיק. פרשת השבוע, יותר נכון הפטרת השבוע: אנשים שואלים כל הזמן: כשסוף-סוף יתעשתו אותם אנשי ימין שמימין לימין, 10 מעלות ימינה ועוד כל מיני שמות שהם נתנו לעצמם, ויחזרו, תקבלו אותם? לא תקבלו אותם? הם יחזרו בגלל דברים שתלויים, אהבה התלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה? איך תתייחסו אליהם? אז אני אומר "דיו לעבד שיהיה כרבו". בהפטרה, אנחנו יודעים, הנביא מספר על אותה אישה שהלכה לכל מאהביה הרבים, ובא הקדוש ברוך הוא וסותם את דרכה. הפסוק אומר: "ורדפה את מאביה מאהביה ולא תשיג אתם ובקשתם ולא תמצא". הם יבקשו עוד ועוד ועוד וגם הם יראו שאפילו זה נגמר, שמחה, אני מבקש הפסקה דקה. אני מודיע על הסכמה לחילופי שלטון. בבקשה, אדוני חבר הכנסת מרגי יחליף אותי. הוא רצה לשמוע את דברי התורה,

הוא מאוד רצה להגיע לשלטון, ואנחנו עושים חילופים בדרכי שלום. אז למה לא הצבעתם בעדו באי-אמון, אתה יכול להגיד לי? לאן נעלמתם? לך תדע. אתה נותן רשת ביטחון. באשמתך הוא לא ראש ממשלה היום, רק שיהיה לך ברור. הוא היה יכול להיות ראש ממשלה אם אתה לא היית סוגר דיל עם לפיד. זה לא נכון וגם זה לא. החצי הראשון לא נכון, והשני, ממש לא. אתה אומר, לא היה כלום כי אין כלום. מה זה רשת ביטחון? שאתה מתנגד לפיזור הכנסת בהצבעה או מתנגד לתקציב. או נעלם מאי-אמון. לא, אי-אמון, אין 61. מה, אתה לא יודע חשבון?

יש לה עמדה ברורה. הייתם צריכים לקבל את מרגי. בשביל מרגי הייתם צריכים לבוא.

אני מסיים.

באה, עשתה את כל התקלות, הלכה לכל המקומות הלא-נכונים, בסוף הבינה ששם הטעות, והיא חוזרת. הקדוש ברוך אומר: "השבתי כל משושה,

חדשה ושבתה וכל מועדה". מגיעים לחגוג חגים, לראות שבתות והם מבינים שאין חג, אין שבת,

לא ככה נראית המדינה שהם דמיינו, אז הם חוזרים, ואחרי, אנחנו רק מקווים שכשם שהקדוש ברוך הוא יקבל את עם ישראל בתשובה, אנחנו נזכה להידבק במידותיו, ובקרוב ממש נקבל בתשובה את כל אותם אלו שהלכו וחיפשו להם מאהבים מהסוג הלא-נכון בקואליציה עם תומכי הטרור.

תודה רבה לחבר הכנסת שמחה רוטמן. חבר הכנסת ינון אזולאי, אין. הסתייגויות לפני סעיף 1 נימקנו, וכרגע אנחנו עוברים לנימוקים, נאומים בהסתייגויות לסעיף 4, קבוצת הליכוד.

חוזר חלילה, אותו סדר בסעיף 4. מאחר שהקריאו את כל שמות חברי הכנסת אנחנו נקריא רק את רשימת הדוברים. בנימין נתניהו, איננו, יולי יואל אדלשטיין, איננו. ישראל כץ, בבקשה, אדוני, 15 דקות לרשותך.

היושב-ראש,

דיברתי קודם על התופעה החמורה שאנחנו רואים היום במדינת ישראל, כאשר ערביי ישראל נוהגים במקומות רבים באופן אלים ובוטה כלפי

ראינו את זה בהנפת הדגלים, דגלי אש"ף, באוניברסיטאות, ביזוי הדגל הישראלי. אנחנו רואים את זה בערים המעורבות, באלימות, באיומים. רק עכשיו תקפו בעכו שני צעירים. אני הזהרתי כאן, הזהרתי, נכחה חברת הכנסת תומא סלימאן, ואמרתי שאני מציע לאותם צעירים ערבים להיזכר במה שקרה ב-48', כאשר גם כן הייתה להם התחושה שהיהודים חלשים, הם תקפו, ואנחנו יודעים איך זה נגמר: אנחנו ניצחנו במלחמת העצמאות,

עד היום מזכירים את הנכבה שעברה עליהם באותה תקופה. אמרתי להם, ואני אומר: שלא יטעו, היהודים ידעו להגן על עצמם ועל מדינת ישראל כמדינה יהודית, ולכן מן הראוי שיבלמו את הקיצוניים וילמדו להכיר במדינה הזאת, לכבד אותה ולאפשר לה להמשיך להתנהל כמדינה יהודית ודמוקרטית כאשר הם מיעוט מכובד עם זכויות שוות בתחום האזרחי. זה המסר. עלתה לכאן חברת הכנסת סלימאן ואמרה שאני מאיים בנכבה. אז אני אומר באופן חד-משמעי: אני מזהיר מפני נכבה. אני לא מאיים, אני מזכיר את ההיסטוריה. יעצתי ואני מייעץ לצעירים הערבים לפנות לסבים ולסבתות שלהם ולשאול אותם מה היה ואיך זה נגמר. אנחנו לא רוצים להגיע למקום הזה. אנחנו, במידת הצורך, ננקוט את כל האמצעים הכי קשים כדי להחזיר את הביטחון ליהודים במדינת ישראל. צה"ל מגן החוצה, אנחנו לא נניח ולא ניתן שיהיה כאן מצב של הפקרות, שיהודים חוששים ללכת בתוך מדינת ישראל. זה לא יהיה ולא נאפשר את זה. הממשלה הזאת, כאשר היא באה ומתנהגת כמו שמתנהגת ונכנעת והופכת את עצמה לתלויה באחים המוסלמים,

מעבירה מסר מאוד חמור, מסר שממנו נובעת ההתנהגות הזאת, ולזה אנחנו נשים סוף. אבל הממשלה הזאת, אדוני היושב-ראש, לא מדרדרת רק את נושא ביטחון הפנים. יש את נושא הכלכלה, ורבים מהדוברים כאן הזכירו מה היה, באופן אמיתי, כשאנחנו הובלנו את הממשלה ואת מדינת ישראל בתקופה הכי קשה, בתקופת הקורונה, איך ישבתי כשר אוצר בוועדת הכספים חמש שעות והקשבתי, ושמענו הערות, ופעלנו בשיתוף. בסופו של דבר החלטות התקבלו פה אחד על ידי קואליציה ואופוזיציה, וגם כאן במליאה. אבל למה הן התקבלו פה אחד? למה לא היה את הפער הזה שאנחנו רואים עכשיו בחוק החיילים המשוחררים? משום שאנחנו הקשבנו וסיכמנו ביחד דברים נכונים. מה עושה הקואליציה היום?

לא מוכנה לדבר, היא לא מקבלת הערות, ואז היא אומרת: אנחנו נביא דברים שיש בהם פגמים. באמת, באופן אישי אני לא מבין מה הבעיה להביא עוד 50 מיליון שקלים. אם יש הסתייגות שהגישו כאן מטעם האופוזיציה, מצביעים בעדה, כוללים אותה בחוק, וכל החיילים מקבלים מלגה מלאה, אבל זה לא קורה כי הם נוהגים בכוחנות כלפי האופוזיציה. אדוני היושב-ראש, כלפי מי הם לא נוהגים בכוחנות? הם נכנעים באופן מביש, כעלה נידף ברוח, לכל מי שמאיים עליהם, לכל מי שלוחץ אותם ולכל מי שסוחט אותם ושבו הם תלויים לקיום הממשלה. ראינו עכשיו את המחזה המביש של חברת הכנסת זועבי, שאיימה ודיברה על עקרונות וטיפסה על הרים גבוהים. בסוף היא הגיעה ללשכת ראש הממשלה האמיתי, כנראה, יאיר לפיד, וכמובן הובאו לשם עוד שני שרים, חמד עמאר ממשרד האוצר ועיסאווי פריג', שבמקום שיטפל בבעיות האזוריות הוא כבר מטפל בבעיות הפנים,

ביחד עם ראשי רשויות, ואמונה עלינו העדות של ראשי הרשויות. מה, הם לא מבינים מה הבטיחו להם? ראש עיריית נצרת לא מבין מה הבטיחו לו? והוא אמר: נתנו לנו מאות מיליוני שקלים. חלק אמרו שהבטיחו לכל רשות 200 מיליון. כאשר הדבר הזה נודע, אנחנו כמובן תקפנו את התופעה הזאת, ולא רק שתקפנו, אני אמרתי שמדובר כאן בדבר פלילי ואסור. כאשר אני ישבתי בוועדת הכספים ורצינו לבוא ולהקצות למען מטרות ראויות וספציפיות עבור אותם חברי כנסת שדרשו, אמרו: אסור להבטיח, אסור לתת, אסור להתנות. והינה, כאן באים ומחלקים מאות מיליונים תחת איום בהפלת הממשלה, כאילו מנהלים כאן איזה קזינו, כל אחד מקבל ז'יטון. אתה מאיים, קח ז'יטון. נתנו לה הבטחות. חבר הכנסת אחמד טיבי, לפי מה שכתוב, הוא קיבל במתנה איזה כביש ב-200 מיליון. אני רוצה להגיד, כשר תחבורה לשעבר, אני יודע שאנחנו מבחינה אזרחית סללנו את חוצה טייבה, שעומדים להשלים, ב-200 מיליון, אבל לא ככניעה לדרישות לאומניות, לא ככניעה לדרישות אסלאמיסטיות, אלא כמו שעשינו בכל המדינה, בלי אפליה. אנחנו פעלנו בכל מקום. אני לא יודע באיזה כביש מדובר, אבל הבטיחו לו 200 מיליון. כל אחד זוכה בקזינו הממשלתי. כל מי שמאיים, זוכה. אבל אני חייב להגיד, גם בשעה הזאת, שעת לילה כבר די מאוחרת, ויש ציבור ששומע ומקשיב גם כאן וגם מבעד למסכי הטלוויזיה, אני רוצה להבין: כאשר באנו והאשמנו אותם שהם חילקו תקציבים לחברת הכנסת זועבי שלא כדין, אז מה אמר שר האוצר היום או אתמול? היא לא קיבלה אגורה אחת של כסף חדש תקציבי. היא לא קיבלה אגורה אחת? אם הוא, ולא בהכרח מדייק, אז, תוך כדי היא אמרה שקיצרו את זה לחמש דקות. אז יעשו עשר דקות. לא שמעתי. אם אדם בא, מקבל רבע שעה, הוא מדבר רבע שעה.

אנחנו נשמח שתדבר, רק עליזה מחליטה. היא לא יכולה לקצר באמצע נאום, עם כל הכבוד. יש לך חמש דקות. בבקשה, אדוני. בבקשה, אדוני. חברת הכנסת זועבי, הרי הובטח לה להיות קונסולית ישראל בשנגחאי. אני מכיר היטב את סין, שנגחאי, העיר הכלכלית התעשייתית הגדולה ביותר בסין. יש שם את נמל המכולות הגדול בעולם. על פניו אמורים להיות לה כישורים כלכליים יוצאי דופן והבנה. וגם פטריוטיות קצת. אולי היא לא תומכת במדינה, היא לא מוכנה לקום בהמנון, היא לא מוכנה להצדיע לדגל, דבר חמור, אבל אמרו שהיא מבינה בכלכלה, אז הכלכלנית הגדולה הזאת יושבת בישיבה עם לפיד, שהוא "מבין גדול בכלכלה", כמו שפעם הוא העיד על עצמו, ועם שרים אחרים, ועם ראשי רשויות, וטוענת שהבטיחו לה והבטיחו לה, והיא לא מבינה במה דובר שם? היא לא מבינה את מה שאומר שר האוצר, שלא הבטיחו לה כלום? זה גם מעיד על איך מתנהלת הממשלה הזאת, שעמדה למנות והחליטה, שר החוץ כבר הבטיח למנות אותה לקונסולית, כשעיקר עבודתה בסין היא עבודה כלכלית,

הממשלה הזאת מבטיחה לחברת הכנסת זועבי, היא מבטיחה לטיבי כביש, למנסור עבאס יש קופה קטנה של 50 מיליארד שמתוכה הוא מוכן לחלק לכל דורש. הוא אומר לחרדים: אתם רוצים כסף? בואו אני אתן לכם. הוא אומר לזועבי: את רוצה כסף? בואי אני אתן לך. מסתבר שגם הוא לא כלכלן גדול, כי אם שר האוצר אומר היום שרק הבטיחו לה לממש התחייבויות, זאת אומרת שגם מנסור עבאס, מוליכים אותו שולל, נתנו לו התחייבויות שלא ממומשות, לפי העדות שלהם, והוא צריך את זועבי שתבוא כדי ללחוץ לממש התחייבויות שנתנו לו. אני לא מאשים את העגלים והעגלות שיונקים, אני מאשים את הפרה שנותנת את החלב, שממנה יונקים, שהיא מוכנה לחלק, וזאת הממשלה, מוכנה לחלק לכל דורש, מתוך הפקרות, מתוך מעבר על כל הכללים, חוסר אחריות. לא עוזרים לחלשים, נותנים לסחטנים. חזקים ותקיפים כלפי האופוזיציה, לא נותנים ועדות, לא משתפים בהצעות, בפתרונות, חזקים מול הציבור החלש, מול המגזרים החלשים, מול הפריפריה, מול מעמד הביניים, מול הצעירים, חלשים מול הסחטנים. ולכן כל הצעה שהממשלה הזאת מביאה, יצא שהיא נגועה בשיקול דעת פגום. היא לא מיועדת לסייע, היא מיועדת למטרה אחת בלבד, לעוד ועוד הישרדות. אבל סופו של דבר יש ציבור בישראל. אף אחד לא יכול לחיות במנותק מדעת הקהל. לא ייתכן שממשלה שהציבור לא מעוניין בה, שהיא כבר לא מעוניינת בעצמה, וראש ממשלה שאין לו תמיכה בציבור, לא בכנסת ולא במפלגה שלו, יובילו את מדינת ישראל בתחומים כל כך מורכבים ברגעים כל כך קשים. ולכן דינה של הממשלה הזאת להתפוגג, וכולנו מקווים שזה יקרה כמה שיותר מהר, כדי שמדינת ישראל לא תינזק, אלא תחזור חזרה לשוט בנתיב הנכון, עם היד הנכונה שתחזיק בהגה כדי להוביל אותה לחוף מבטחים. תודה רבה לחבר הכנסת ישראל כץ. תעלה ותבוא חברת הכנסת מרים מירי רגב. עומדות לרשותך חמש דקות בלבד. תודה רבה לך, כבוד היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אילו לא היה ראש ממשלה עם שישה מנדטים, דיינו, אילו לא היו יושבים עם התנועה האסלאמית, דיינו, אילו לא היו מחברים חשמל לבנייה בלתי חוקית, דיינו, אילו היו מסדירים את ההתיישבות הצעירה כמו שהבטיחו, דיינו, אילו לא היו נותנים 53 מיליארד שקלים לעבאס, דיינו, אילו לא היינו מחכים למוצא פיהם של מועצת השורא, דיינו, אילו לא היו מעודדים הנפת דגלי פלסטין באוניברסיטאות, דיינו, אילו לא היו מצביעים נגד דיור ציבורי לנשים מוכות,

אילו לא מתחייבים לביידן למדיניות בלי הפתעות, דיינו, אילו לא היה מוציא 25,000 שקלים בחודש על משלוחי וולט, דיינו, אילו לא היו מוציאים 50 מיליון שקלים על שיפוץ הבית ברעננה, דיינו, אילו היו משאירים את המעון הרשמי בבלפור ולא ברעננה, דיינו, אילו לפיד היה בא לשנות ולא לשחד, דיינו, אילו השר לביטחון פנים היה מבין שהשיר הזה שייך לפסח ולא לפורים, דיינו. אילו לא היו אנשים שחוששים להניף את דגל ישראל בגלל המצב הביטחוני, דיינו, אילו לא היו 19 נרצחים בחודש וחצי, דיינו, אילו היו הולכים לנחם את המשפחות השכולות, דיינו, אילו הטרור לא היה מרים ראש, דיינו, אילו לא היו יושבים עם תומכי טרור שמסכנים את חיי חיילי צבא ההגנה לישראל, דיינו, אילו אנשים לא היו כורעים תחת יוקר המחיה, דיינו, אילו לא היו משלמים לטיבי שוחד על ההצבעה, דיינו, אילו לא היו משחדים את זועבי כדי שתישאר בקואליציה, דיינו, אילו לא היו מפטרים את יום טוב ערב יום שישי, דיינו, אילו צוות הלשכה של בוש הממשלה לא היה מתפורר

אילו הם לא היו מצביעים נגד העלאת שכר החיילים, דיינו, אילו לא היו עושים פוליטיקה קטנה על חשבון לוחמי צבא ההגנה לישראל ומבינים שמי שנותן 100% למען המדינה, מגיע לו לקבל 100% מהמדינה, דיינו. אז די, די, די דיינו. די דיינו, די דיינו.

חבר הכנסת יריב לוין, בבקשה, אדוני. רק שלא תעשה לנו חד גדיא עכשיו. חמש דקות לרשותך. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כבוד השרה, עזרת הנשים,

עליזה בראשי, חברת הכנסת מירי רגב, יריב לוין.

חברות וחברי הכנסת, אני לא עוקבת אחרי הפיטורים בלשכה של בנט. אני שואלת את הבנות, גם טל וגם צבי? סבאח אל-ח'יר אומרים, בוקר טוב. אמרו לי: צבי גן,

התפטר? אמרו לי: כן, את לא מעודכנת.

נא לא להפריע לחבר הכנסת יריב לוין.

אדוני היושב-ראש, בשנת 2007 הוציא הזמר שלמה ארצי את האלבום שנקרא, תאמינו או לא, "שפויים". זה שם האלבום. ובאלבום הזה יש שיר שנקרא "תתארו לכם" שיר מוכר בסך הכול, ובעיני גם יפה. השיר הזה מתחיל במילים: "תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממה שהוא ככה". ואני חושב שהשיר הזה מתאר את מצבנו אולי בצורה הכי טובה שיכולה להיות.

אדוני היושב-ראש, אני לרגע אחד עוצם את העיניים ומנסה לתאר לעצמי עולם יפה שבו חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי רוצה לסייע לחיילי צה"ל. תתאר לך שזה היה המצב. אגב, צריך לומר, זה המצב ההגיוני ומה שמצופה מכל חבר בכנסת ישראל. בטח ובטח שזה מצב הגיוני והמצופה ממי שחבר בקואליציה, ממי שהממשלה תלויה בקול שלו.

לו היה כך באמת, והייתה באה היום חברת הכנסת זועבי לוועדת הכספים, ובין המיליונים שזרמו שם לכל מיני מטרות, שבינן לבין טובתם של אזרחי ישראל אין דבר וחצי דבר, וכל-כולם אתנן פוליטי מביש, לו היא הייתה באה ואומרת: אני רוצה לא 50 מיליון, אני רוצה 250 מיליון, בשביל חיילי צה"ל, לא רק כדי שיעשו תואר, אלא גם אולי כדי שיוכלו לממן שכירות של דירה לאורך כל תקופת הלימודים, ויוכלו גם לקבל איזושהי מלגת קיום בזמן הזה שהם לומדים, כדי שיהיו חופשיים לחלוטין ללימודים. לו הייתה מבקשת את זה, הייתה מקבלת? אני חושב שכולנו יודעים שהתשובה היא כן, כן רבתי, כן גדול מאוד. אתה יודע, מילא. למה האוזר, הנדל, אורבך? יפה מאוד, בדיוק לזה אני מגיע. אבל לפני כן, תרשו לי להפליג קצת בדמיון. איך אמר שלמה ארצי? תתארו לכם עולם יפה. אני רוצה לתאר לכם עולם עוד יותר יפה. תתארו לכם שסיעה שלמה בקואליציה הייתה מחויבת באופן הזה לחיילי צה"ל. עכשיו כולם אומרים שאני בטח מתכוון לסיעת רע"מ,

אם הם היו מחויבים לחיילי צה"ל, זה היה הכי טוב, כי הם קיבלו 50 מיליארד שקל, יותר טוב מזה אין. אבל אני אגיד לכם את האמת, לי אין עיניים גדולות, וגם לא לחיילי צה"ל. אני מסתפק בכל אחת מסיעות הקואליציה האחרות, כל אחת מהן, מזאת שנקראת ימינה, ועד זאת שמספרת לנו על כך שיש עתיד, וזאת שמתפארת בזה שישראל היא ביתנו וכו'. תחשבו שאחת מהן, למשל סיעת ישראל ביתנו, ששר האוצר ליברמן עומד בראשה, ויושב-ראש ועדת הכספים חבר בה, הייתה מחליטה שהיא רוצה לדאוג באמת לחיילי צה"ל, וזה אצלה בראש סדר העדיפויות, לפני קניית הקול של ג'ידא רינאוי זועבי, לפני 50 מיליארד למנסור עבאס, אתם יודעים מה? אפילו לא לפני, ככה בצד העניין.

לא בצד העניין, משתרך כזה מאחור, אבל לפחות קיים. מה היה קורה פה? הרי 100% מימון, אגב, רק ללוחמים. אני חושב שזה מגיע לכל החיילים כולם, אבל קודם כול בטח ללוחמים, ואפילו את זה הם לא מוכנים לתת. ורק ללימודים באוניברסיטה.

וגם זה רק למי שלומד לימודים אקדמיים במוסדות מסוימים, לא לכולם ולא למי שנמצא בהכשרות מקצועיות. אגב, שכר לימוד אוניברסיטאי.

צריך להגיד יותר מזה, חברת הכנסת לוי אבקסיס, ההערה שלך היא נכונה, ואגיד לך יותר מזה. אני בכלל חושב שכדאי שהממשלה תדע שבעולם המודרני לאקדמיה יש חשיבות עצומה, אבל יש עוד כמה דברים שגם אותם צריך.

רצוי מאוד שכשבאים לכיתת הלימוד באוניברסיטה יהיה מזגן, אבל מישהו צריך להתקין את המזגן הזה. ואם יש לוחם או חייל משוחרר שרוצה ללמוד ולהיות מתקין מזגנים, אז למה שהוא לא יקבל עזרה? למה שנפלה אותו?

איפה כתוב שרק מי שהולך ללימודים אקדמיים מגיעה לו עזרה? ואני אומר: להפך, הרי אנחנו משוועים לכוחות טובים שייכנסו לכל המקצועות הטכניים. ברשותך, וזה שתחזק את הטנק או היה הנשק של אותה נשקייה בקו הגבול של הלוחמים. כן, ודאי, ודאי.

אבל אני אומר גם אפילו ברמה של המקצועות האזרחיים. הרי כל התפיסה הזו שמתעלמת מהמחסור העצום באנשים טכניים בהרבה מאוד תחומים,

באנשים שיש להם מומחיות בשורה ארוכה של תחומים שהם לאו דווקא אקדמיים, אבל הם הכרחיים ונחוצים. גם פארה-רפואי. תחשוב על זה, הידרותרפיה. נכון, נכון, ודאי, הרשימה היא עצומה. אז למה בכלל להוציא אותם? אה, אני אגיד לכם למה מוציאים אותם החוצה, כי אין כסף. כי לממשלה הזאת, הממשלה הרעה הזאת, אין לה כסף.

הם אמרו גם אתמול ושלשום שאין להם כסף, ורק היום הם מצאו כסף, כדי שחברת הכנסת זועבי אולי תואיל בטובה להצביע איתם פה על איזה צו ולהציל אותם מהפסד.

ואני אומר כאן בצורה הפשוטה ביותר: מה שנעשה כאן הוא באמת בושה, דוגמה מזוקקת לכמה שהממשלה הזו היא ממשלה אובדת דרך שתלויה בקולות של אנשים שדואגים לכול חוץ ממה שבאמת צריך לדאוג לו. ואני אומר לכם בצורה ברורה: הליכוד וכל סיעות הגוש הלאומי באופוזיציה, אנחנו כולנו מחויבים על מלא לחיילי צה"ל. אנחנו נדאג שהם יקבלו, כולם, את כל מה שמגיע להם, 100% ולא 66%. ואנחנו נדאג שהם יעמדו בראש סדר העדיפויות, ולא כל מיני גורמים אחרים שהחיזור אחרי הקולות שלהם מביא את הממשלה הלילה הזה לשפל שלא היה כמוהו.

חבר הכנסת יואב גלנט, בבקשה,

יש עוד שעתיים. אם הם רוצים, הם יכולים להגיע לפשרה. הם ימצאו את הכסף אם הם רוצים, כמו שהם מצאו את הכסף אתמול, כמו שמצאו את הכסף היום. נכון. את ההסתייגות.

תעמולה נטו.

לא צריך יותר מזה. חמש דקות לרשותך. זה הכול? זה מה שעליזה הקציבה לכם. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו עדים בחודשים, בשבועות, בימים האחרונים ובשעות האחרונות להתגברות של מעשי האלימות, של מעשי הטרור, שבאים מתוך החברה הערבית. זה מתחיל בפשיעה וזה הולך ומתגלגל לכיוונים מאוד מאוד מסוכנים. הם בראש ובראשונה מסוכנים לציבור הערבי במדינת ישראל, לא למדינת ישראל. ואני אסביר, כי יש בדברים שאני אומר עכשיו קריאה לערביי ישראל לא לעשות טעות, ואני רוצה להסביר לכם במה מדובר. הפשיעה הערבית, שבעבר התאפיינה בעיקר בסכסוכים פנימיים, בירי וכן הלאה, הולכת ולובשת גוון לאומני. מה שקרה ביממה האחרונה באוניברסיטאות,

בבאר שבע, הנפת דגלי פלסטין, התעמתות עם חיילי צה"ל ועם שוטרים, חברי כנסת ערבים שמכים שוטרים, שר בממשלת ישראל שקורא לוועדת חקירה נגד מדינת ישראל, רבותיי, כל הדברים האלה הם סכנה. ואתם יודעים מה? אני יודע שרבים חושבים שזה קודם כול סכנה למדינת ישראל. אני נמצא כאן בשביל להסביר לציבור הערבי שאתם הולכים בדרך שגויה. לפני 74 שנה, המנהיגות שלכם, בתוך מדינת ישראל, חג' אמין אל-חוסייני ואחרים, חסן סלאמה, צבא ההצלה של קאוקג'י וכאלה שבאו מבחוץ, כל אלה גררו אתכם למלחמה שהתוצאה שלה הייתה בריחה המונית מארץ ישראל בטבריה,

אנחנו לא רצינו את הדבר הזה. בחיפה התחננו לערבים שיישארו.

בגלל קריאות הזעם והבהלה שהגיעו מחוץ לארץ. ואני אומר לכם, אל תטעו ביהודים. זה נכון שאנחנו עם סבלני, יותר סבלני מכל העמים האחרים. אם תופעות כמו שקורות היום היו קורות בארצות הברית, בקנדה, בצרפת,

הדבר הזה לא היה מסתיים ללא עימותים פיזיים, כולל ירי, קשים ביותר. אף מדינה דמוקרטית לא הייתה מאפשרת את זה. ואני אומר לערביי ישראל: אל תלכו שבי אחרי ההסתה, אחרי המנהיגות המתלהמת. לא יהיה מצב כזה שנשים יהודיות לא יוכלו ללכת בבאר שבע.

לא יהיה מצב שגובים פרוטקשן מיהודים והם לא מרימים את הראש, זה קורה עכשיו, יואב. זה קורה עכשיו.

כל הדברים האלה שקורים עכשיו אלה תופעות קצרות טווח.

מפני שיגיע הרגע, יגיע הרגע, ואתם תעברו את הקו האדום, וכשאתם תעברו את הקו האדום, המחירים יהיו כבדים ביותר. היהודים הגיעו לכאן מ-100 גלויות, נלחמו בצה"ל ב-1948, יהודים מ-55 מדינות. למה הם עשו את זה? בשביל שתהיה לנו מדינה. ומה קבעה מדינת ישראל? מה קבעה מגילת העצמאות? שכאן יש מדינה יהודית, מדינה שוות זכויות לאזרחיה, דמוקרטית, מסבירה פנים לכל העמים מסביב, שואפת לשלום, אבל מדינה יהודית. זה כתוב בכל סעיף במגילת העצמאות. ואני אומר כאן, אם הציבור הערבי ידע להעריך את מה שמדינת ישראל עושה למען הציבור הערבי, ואני הראשון שחושב שצריך לעשות את זה, כי חיים טובים לערבים הם חיים טובים ליהודים ולהפך, אנחנו נכבד את זה, נתמוך בזה ונוביל לשגשוג על מנת שנעבוד ביחד ונפעל יחד. אבל אם יתגברו המקרים שבהם על רקע היותנו יהודים, אנחנו מותקפים על ידי מיעוט, דבר שאין לו תקדים בעולם, אף פעם המיעוט לא תוקף את הרוב, אם אתם תמשיכו בתהליך הזה, אנחנו, רבותיי, נגיע למצב של אין ברירה, ואין ברירה של היהודים זה הנשק החזק ביותר שיש לנו. אין לנו לאן ללכת. היינו כבר בגרמניה, היינו בעיראק, היינו בצפון אפריקה, וראינו את המחירים. אנחנו לא מתכוונים ללכת לשום מקום. אם אתם תביאו אותנו לנקודה שבה אנחנו ניאלץ להוציא את הידיים מתוך הכיסים או להוריד את הכפפות מהידיים, המחיר יהיה כבד. כולם יסבלו ממנו, אבל הראשונים שיסבלו יהיו הערבים. ואני קורא לכם, גם למנהיגות הערבית, תודה. גם לחברי הכנסת, גם לציבור הערבי, גם לראשי הערים, שימו לב: אל תעשו טעויות. תיזהרו עם האלימות שלכם, כי בסופו של דבר, זה יעבור את הסף, ואני מבטיח לכם שאם זה יעבור את הסף, אנחנו, ממשלת הליכוד שתהיה פה בקרוב, אנחנו נעשה בעניין הזה סדר. ומי שרוצה לשאול איך, אני יודע גם איך לקבוע מטרות,

אני יודע גם איך להפעיל את הכוחות. לא יהיה מצב שהילדים שלנו יירצחו בגרזינים ובסכינים ואתם תעשו מה שאתם רוצים, על ידי ערבים ישראלים, לא על ידי איזה מישהו מבחוץ. לא יקרה הדבר הזה, ואם זה יקרה, המחיר יהיה כבד, תודה. לא משנה מה יקרה.

תודה רבה לחבר הכנסת יואב גלנט. ח"כ ניר ברקת, איננו, גילה גמליאל,

אבי דיכטר,

גלית דיסטל,

אלי כהן, בבקשה, אדוני.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, תזכרו את התאריך שאנחנו מדברים היום בקשר לחוק ממדים ללימודים, 23 במאי 2022. היום הזה ייחרת כאחד מימי השפל של ממשלה במדינת ישראל.

לטובת חיילי צה"ל, שהן קונסנזוס במדינת ישראל, שכולנו אוהבים, מעריכים ומחבקים, עולות כאן בכנסת ישראל. היו מגוון הצעות שעלו גם על ידי האופוזיציה לטובת חיילי צה"ל לאורך השנים, אבל חלק מההצעות האלה נפלו. התאריך הזה הוא תאריך היסטורי, אדוני היושב-ראש, כי זאת פעם ראשונה מקום המדינה שממשלה בישראל מביאה חוק לטובת חיילי צה"ל ואין לה רוב. זהו יום היסטורי. פעם ראשונה, חבר הכנסת אמסלם, שמביאה ממשלה בישראל חוק לטובת חיילי צה"ל ואין לה רוב. 74 שנה לא קרה כמו היום, כפי שקורה כאן בכנסת ישראל.

באופוזיציה, החלטנו באופן קטגורי להתנגד לכל ההצעות שמגיעות על ידי הקואליציה, אבל במקרה הזה, מכיוון שמדובר בחיילי צה"ל, הסכמנו לשבת,

לדבר, לראות, אולי יש מקום לבוא ולעשות, לא היו מוכנים לשבת, לא היו מוכנים לדבר, כאשר להם אין רוב והם צריכים אותנו על מנת שתהיה להם תמיכה. הממשלה הזאת, שאין לה רוב לטובת חיילי צה"ל, אין לה זכות קיום. לממשלה הזאת יש רק רוב להעביר כספים לאחים המוסלמים. לזה יש רוב תמיד. ישר, ליברמן, שר האוצר, מכנס, יאיר לפיד נפגש, נפתלי בנט באקווריום, לא רלוונטי. אנחנו רואים את ממשלת בנט-לפיד, ממשלת הסמרטוטים, סמרטוטים שנסחטים על ידי האחים המוסלמים עד הטיפה האחרונה. חברים יקרים, אנחנו, אגב, באופן עקבי, בליכוד, העלינו תמיד הצעות לטובת החיילים. רק בחמש השנים האחרונות היינו שותפים שלוש פעמים בהעלאת שכר החיילים. וגם אני אומר לכם שהממשלה הזאת פועלת נגד חיילי צה"ל, ואגב, לא רק כשאין לה רוב בחוק ממדים ללימודים. באופן עקבי היא פועלת נגד חיילי צה"ל. בחודש אוקטובר האחרון הבאתי אני את הצעת החוק להעלאת השכר לחיילי צה"ל, ומה אנחנו ראינו? שנפתלי בנט, ראש הממשלה, הגיע לכאן והצביע נגד, שר הביטחון גנץ הצביע נגד, יאיר לפיד הצביע נגד, רם בן ברק, שהציג את החוק, יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, הצביע נגד.

רק בנושא הזה הם פועלים נגד החיילים? ממש לא.

בא אותו יאיר לפיד, שכל היום מצייץ לטובת החיילים, את מי הוא רוצה למנות לקונסולית בשנגחאי? תומכת BDS שמתנגדת לחיילי צה"ל. זה לירוק בפרצופם של חיילי צה"ל, למנות מישהי כזאת.

אנחנו רואים איך שר הביטחון כל היום מחזר אחרי אבו מאזן, שרוצה להעמיד את חיילי צה"ל לדין בבית הדין הבין-לאומי בהאג, אנחנו רואים

הממשלה הזאת נשענת על הרשימה המשותפת, שקוראת לחיילי צה"ל מחבלים.

זאת הממשלה שבנט, לפיד,

סער וליברמן נמצאים בה, זאת היא הממשלה, ממשלה הפרוטקשן, שמשלמת כל שבוע כספים בשביל לשרוד.

שומע את בנט בתדרוך מדבר. אז אני אומר לך, נפתלי בנט, אתה תיזכר לדיראון עולם כראש ממשלה, תודה. שבפעם הראשונה מקום המדינה לא מסוגל להעביר חוק לטובת חיילי צה"ל. אגב, נפתלי בנט הוא רק ראש ממשלה בתואר. מי שמחזיק בפועל ומי שמנהל את כל הדברים זה יאיר לפיד עצמו, חבר הכנסת המושחת ביותר, נא לסיים. שהיה במדינת ישראל מקום המדינה. את כולם לפיד משחד: נפתלי בנט, עם חמישה מנדטים, שישה מנדטים, נותן לו תפקיד של ראש ממשלה ומשחד אותו, כספים קואליציוניים, 2.4 מיליארד ש"ח, הסכום הגבוה ביותר, משחד את חברי הכנסת, 21 חברי כנסת נורבגים, משחד גם אותם, משחד את טיבי, משחד את זועבי בתפקיד,

המושחת הגדול ביותר, יאיר לפיד, שאל ב-2012 איפה הכסף. המושחת. לא היה חבר כנסת, נא לסכם. אדוני היו"ר, לא היה בכנסת ישראל חבר כנסת מושחת יותר מיאיר לפיד, שבא ומשחד את כולם. הוא הפוליטיקאי המושחת ביותר.

לסיכום אני רוצה לומר בשני משפטים אחרונים משהו בנימה אישית. מבין 16,500 החיילים והחיילות שמחכים למענק, גם הבן שלי מחכה למענק. גם הוא אחד מאותם לוחמים, קצין בגולני שהשתחרר. והינה, אני אומר לך, דוד, אני אומר גם לכל החברים היקרים שלך בבית: מגיע לכם.

אנחנו נחזור ואנחנו נדאג, ומכאן אני מתחייב שאתם לא תקבלו שני שלישים כפי שממשלת הזדון הזאת רוצה, אתם תקבלו 100%, כי מגיע לכם. תודה רבה. חבר הכנסת צחי הנגבי, איננו, אופיר אקוניס,

יובל שטייניץ,

דוד אמסלם,

גדי יברקן,

אמיר אוחנה,

חוה עטייה,

דוד ביטן, רוצה לדבר? בבקשה. לאט-לאט, קח את הזמן. אתה בטח תספר לנו בנאום מה היה לך עם ראש הממשלה. מה היה עם ראש הממשלה?

אמרו לי שישבת איתו הרבה זמן. לא, משהו שקשור לליכוד, לא קשור. אנחנו במתח. אל תהיה במתח, זה לא היה שום דבר שקשור לקואליציה. כמה יש לי? חמש דקות, בהוראת הקמב"צית עליזה בראשי.

אה, היא הורידה אותי לחמש דקות? עליזה, את הסתבכת איתי חזק מאוד, שתדעי. חמש דקות לרשותך. הורדת אותי לחמש דקות. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, חברי הכנסת,

תוקפים אותנו על זה שאנחנו נגד החיילים. אז קודם כול, אנחנו לא נגד החיילים, אנחנו ניתן להם את המלגה שהם רוצים ויותר ממה שהם רוצים, מכיוון שאנחנו נחזור לשלטון ונשנה, ונתקן את החוק באופן כזה שהם יקבלו את המלגה. חבר הכנסת מיקי זוהר, אתה מייצר מהומות שם. גם אין חובה, דרך אגב, לשלם את שכר הלימוד עכשיו. אני למדתי באוניברסיטה, הבת שלי למדה באוניברסיטה, שתי הבנות שלי. בסופו של דבר אתה מסתדר איתם על שכר לימוד. אין שום סיבה עכשיו לרוץ לשלם להם שני שלישים בדיוק כשמתחילים ללמוד. אתה יכול לשלם במהלך השנה ולחלק את זה, לכן הם יכולים לחלק, ואנחנו עד אז נחזור לשלטון וניתן להם. אבל תראה את הצביעות של הקואליציה. הרי רק לא מזמן אלי כהן הגיש הצעת חוק בנושא שכר החיילים, להעלות, הם כולם התנגדו. מה הסיבה שהם התנגדו? הם אמרו: אנחנו נעשה את זה לבד, לא צריכים אתכם. אז זו סיבה מספיק טובה להתנגד להצעת חוק שאלי כהן העלה. מצד שני, זו לא סיבה מבחינתם, עלינו, שאנחנו אומרים שאנחנו

100% לנו אסור, להם מותר. וגם, אני מזכיר לך, כיוון שאתה ותיק, נדמה לי שב-2018 הגשנו הצעת חוק, הגדלנו את שכר החיילים.

הביא את זה כהצעה וכל האופוזיציה, כולל יאיר לפיד, כולם התנגדו, כולם הצביעו נגד.

הם אמרו שזה תפקיד האופוזיציה, וגם הם באו ואמרו: אנחנו רוצים עוד 700 שקלים. לא מספיק מה שאתם נותנים, אנחנו רוצים עוד 700 שקלים.

כל הנושאים הפוליטיים האלה, אופוזיציה, קואליציה, זה תמיד חוזר על עצמו, אבל אז לא היה גיוס של התקשורת, לא עשו מסע בתקשורת נגדנו. לא ראיתי דבר כזה. אני אומר להם, בתקשורת:

בסך הכול מדובר על 50 מיליוני שקלים שהאופוזיציה יכולה לתת בלי שום בעיה. אני אומר, בסך הכול מדובר על 50 מיליון שקלים. הם אתמול נתנו מאות מיליונים לחברת הכנסת הסוררת שלהם שכתבה להם מכתב, הם נתנו לאחמד טיבי 200 מיליון, מחר יכתוב להם עוד מישהו מכתב, עוד פעם הם יצאו וישלמו. מה? לא יותר פשוט לתת לחיילים ישירות? אז אמרתי, אולי,

אני אמרתי שיכול להיות שיעשו 60 הסכמים קואליציוניים וגם יכתבו את זה לשבועיים בלבד,

כל שבועיים הם ישבו עם חברי הכנסת וייצרו איתם הסכם קואליציוני חדש. הרי מה קורה פה?

אם את זוכרת, אני דיברתי על זה שרע"מ, וכנראה לא רק רע"מ, ברגע שהם ירגישו שאפשר לסחוט,

זה לא שנתנו להם עכשיו את חוק החשמל, 50 ומשהו מיליארד. וגם אמרתי למנסור עבאס: אתה לא תראה את הכסף. הרי מה השיטה של האוצר? השיטה של האוצר זה לשחק על זמן. בסופו של דבר הממשלה נופלת, יש בחירות, ואז כל ההבטחות נזרקות לפח. זו השיטה שלהם, שיטת העבודה של האוצר, והם לא ישנו אותה עכשיו.

כל האופן הזה שהם לוחצים וסוחטים כל פעם מישהו אחר, הממשלה לא יכולה להתקיים באופן הזה. ומה קורה עכשיו? כולם רואים,

בכלל לא קובע כלום. הוא אומנם ראש הממשלה, אבל עכשיו מגיעים למצב שיש לו רק חמישה מנדטים.

עכשיו כולם רואים שבעצם הוא בובה. למה בובה? מי שקובע היום זה לפיד. לפיד קובע בצד של השמאל, ובנט, בכלל לא שואלים אותו. עכשיו, הם ממשיכים להגיד שבנט לא ידע,

הוא לא ידע שנתנו לאחמד טיבי, הוא לא ידע שנתנו, הוא לא היה בעניין.

כי הוא איש ימין, כביכול, לכאורה, במירכאות, ולכן אומרים שהוא לא ידע כדי לא לבייש אותו. אבל בסופו של דבר הוא לא קובע כלום, לא שואלים אותו. הממשלה הזאת מתפקדת רק בשביל דבר אחד כרגע, להחליט מי יהיה ראש ממשלת המעבר. אז אם באמת הוא רוצה להמשיך להיות ראש ממשלה, אז הוא ישב בשקט ויחכה שמישהו מהשמאל, מהקבוצה של השמאל, יפיל את הממשלה ולא מישהו מקבוצת הימין. אבל בחייכם, כל אלה שקוראים לעצמם ימין,

וגדעון סער, איווט כבר ממזמן הוא לא ימין, נגמר הסיפור שלו, הם קוראים לעצמם ימין, אז מה, אתם עיוורים? אתם לא רואים מה קורה? אתם לא רואים שהמדינה, אתה יודע שיש הרבה ילדים קטנים, לא יודעים איזה צד זה יד ימין שלהם. בסופו של דבר הם לא עושים את מה שצריך על מנת לקום ולעזוב. אם יש להם כבוד, הם צריכים לקום ולעזוב. ידידי ועמיתי סגן יושב-ראש הכנסת,

אבל אני יכול להדליף לך, לדוגמה, שעליזה אישרה לאחת מחברות הכנסת לדבר רבע שעה. סכסכן אתה, אדוני היושב-ראש. אתה פשוט סכסכן. למה אתה נופל למלכודת שלו? אני לא מבינה. גם הראשונים דיברו חמש דקות? אה, בסבב הזה. הינה, עוד דקה ממני. אני לא עומד בזה. יש לך עוד דקה ממני.

קיבלת? ואם זה אני? בכית לכולם? אני לא בוכה לאף אחד. אני מקבלת מה שאני רוצה. אה, הבנתי. גם את סוחטת את האופוזיציה? בדקות את סוחטת. לפחות את לא סוחטת במיליארדים, את סוחטת בדקות דיבור.

אם זה רק דקות, אנחנו מוותרים לך. הכול בסדר. תודה רבה לכבוד היושב-ראש. תודה, דוד. תמיד מעניין איתך. אופיר כץ, בבקשה, אדוני, ואחריו, קרן ברק, אם תהיה נוכחת. אם לא, אז שלמה קרעי. אופיר כץ, בבקשה, אדוני. כשהיושב-ראש קורא ומאשר, אתה לא צריך להתייחס להערות ביניים מהצד. דנית, מה קורה בסיעת הליכוד? חמש דקות לרשותך, אדוני. סדרנים, נא להרגיע את סיעת הליכוד. אתה חיממת. דודי, זוכר שאתה ודוד ביטן הייתם ח"כים חדשים ואמרת לי: אתה צריך כבאית לידך? זה מה שקרה עכשיו. בבקשה, אדוני. אני אנצל את הבמה. מי ששיחקה קנדי קראש זו לא שרת החינוך יפעת שאשא ביטון. אני לא אומר מי כן. אני לא אומר מי כן, אני רק אומר מי לא. זה אני אומר, לא את.

אדוני היושב-ראש. תודה שאפשרת לי.

החבר'ה האלה בליכוד, תעצור לו את הזמן. יש ליושב-ראש סמכות. זו החלטת היושב-ראש. החלטתי. בגללך כל ההמולה.

אה, בגללי? איזו פריבילגיה יש לי כבר בתפקיד הזה כשאני יושב למעלה? חברי הכנסת, להירגע, לאפשר לחבר שלכם לדבר. מאי גולן, פעם ראשונה. עליזה בראשי, פעם שנייה. בבקשה. קואליציה שאין לה רוב להעביר חוקים למען חיילי צה"ל זו קואליציה שאין לה זכות קיום. אני אמרתי את זה בימים האחרונים, ואני חוזר ואומר, צריך להבין שדבר כזה לא היה לנו בכנסת ישראל. צריך להבין, הקואליציה הזאת זה משהו חמור מזה. עליזה ומאי,

הוא לא יכול לדבר. הוא לא שומע את עצמו. היושב-ראש, יש לו סמכות. אבקש לשבת.

פעם שנייה. נא לאפשר לאופיר כץ לדבר. שרת החינוך, אולי את יכולה לעזור לי עם התלמידים? זו השעה, כן. חמור מזה, יש לנו קואליציה, צריך להבין שאם עכשיו הקמת מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית הייתה מגיעה להצבעה במליאה הזאת עם הקואליציה הזאת, אין רוב להקמת מדינת ישראל. זה המצב שהביאו אותנו אליו נפתלי בנט, נפתלי הונאה בנט, וחבריו מתקווה חדשה ואיווט ליברמן. אז לא רק שלא היה דבר כזה בכנסת, אני מבטיח לכם שגם לא יהיה. לגבי החוק שאנחנו מדברים עליו, יש פה מופע צביעות באמת אחד הגדולים שראינו פה. מי מסתובב באולפנים ובא לחנך אותנו עכשיו איך אנחנו מעיזים, כשאנחנו באים להיטיב עם חיילי צה"ל, איך אנחנו כביכול פוגעים בחיילי צה"ל? אז מי אומר לנו את זה? אלה שיושבים בקואליציה עם חבר הקואליציה ווליד טאהא, שמאשים את חיילי צה"ל ברצח. על זה שמעת מישהו מהם? אף אחד. קואליציה שיש בה חברת קואליציה שמאחלת לכוחות הביטחון שלנו, שעושים עבודתם נאמנה, היא מאחלת להם שיתוק. חברת קואליציה. שמעת מישהו מהם יוצא כנגד זה?

הם צריכים את האצבעות. מי איחל למי שיתוק? חברת הכנסת יאסין. היא עמדה בהר הבית והיא אמרה: הידיים האלה, מה שהן עושות בהר הבית, שישותקו. קואליציה שיש בה חבר קואליציה שהלך לברך ולהלל את ראאד סלאח. מי זה ראאד סלאח? גדול המסיתים לרצח חיילי צה"ל. אז חבר קואליציה מחבק אותו. אפילו אחד מכל ה-60, מכל ה-59 האלה לא יצא כנגד הדבר הזה. מה גם, הם יושבים עם סיעה, מפלגה בשם מרצ, שהמפלגה הזאת, מרוב שהם דואגים עכשיו לחיילי צה"ל, דואגים ללימודים שלהם, כל כך דואגים להם, שאת השנה השלישית הם רוצים שהם ילמדו בהאג. איך מעמידים את החיילים שלנו לדין, זה מה שרוצה מפלגת מרצ. שמעת מישהו פה יוצא כנגד זה?

הם צריכים את הקואליציה שלהם. עד כמה הם דואגים לחיילים? את השכר של חיילי צה"ל הם בכלל לא התכוונו לעשות השנה. כשאנחנו הבאנו להצבעה, בהובלת אלי כהן, את ההעלאה של שכר חיילי צה"ל, הם בכלל התנגדו, בקלות. מה שמפתיע, אדוני היושב-ראש, כשהם הצביעו נגד חיילי צה"ל, ראית את זה בתוכנית, משהו ב-24:00, מהרגע שעלתה התוכנית ממדים ללימודים יש עיתונאים שהצבע חזר להם לפנים. באמת, לא ראית דבר כזה. עד עכשיו הם היו ככה, חסר להם לתקוף את הליכוד.

עצובים. היו בנבצרות. הם לא יכלו לתקוף את הליכוד. הם היו עצובים שם. עוד שנייה אנחנו מרחמים עליהם. מאז ממדים ללימודים, חזר להם הצבע ללחיים. דודי, מה זה שמחה? אתה מכיר את זה. איך אתה יודע שהם חזרו לחיים? אתה מכיר את זה שהם בטירוף על הליכוד שיש משהו ואז הם משדרים בעמידה עם המסך הגדול הזה וכל הגרפיקה והטבלאות והתמונות שלנו בגדול? אז אתה מבין שהם חזרו לחיים. למה, אפשר לתקוף את הליכוד.

לא רוצים לתקוף ממשלה שלא רוצים להפיל אותה, אז הינה יש להם משהו,

אפשר לתקוף את הליכוד. אבל לא, זה לא יעזור, כי יש אמת. כשהקואליציה הזאת הצביעה נגד חוק שלנו להקצות קרקעות בנגב ובגליל לחיילים משוחררים, הם הצביעו נגד והפילו את זה, מישהו שמע על זה במדינת ישראל באמצעי התקשורת? לא שמעו על זה.

אם עץ נופל ביער ואף אחד לא שומע, הוא נפל? צריך לשמוע, אבל כשזה הליכוד, אולפנים מיוחדים, כל מהדורה, במקום שעה וחצי, ארבע שעות. ומבחינת ה-50 מיליון, מה יש לנו פה? 50 מיליון. יש לנו פה קואליציה, נתנה ככה 50 מיליארד למנסור עבאס, 50 מיליון לבית של בן אדם שעל דעת עצמו, בניגוד לכל החוקים במדינת ישראל, פוגע בשמה של בירת ישראל ירושלים והעביר את המעון לרעננה. אז לזה יש 50 מיליון, כן? אחמד טיבי, בקטנה, איום שהוא לא יצביע איתם, 200 מיליון, חברת הכנסת זועבי, שכמו שהיא אמרה, מילה של אישה ערבייה זאת מילה, ראינו עד כמה המילה הזאת מחזיקה, בערך 18 שעות זה החזיק, רק צייצה, וקיבלה כמה מאות מיליונים, הביאה את כל ראשי הרשויות הערבים, והם קיבלו כמה מאות מיליונים. אז אני לא מבין, לכל זה יש לכם כסף, ו-50 מיליון מסכנים לתת 100% מימון לחיילים שלנו אין לכם? טיבי יותר חשוב מחיילי צה"ל? זה סדר העדיפויות המעוות שהגיעה אליו הקואליציה הזאת, לשים בצד את חיילים צה"ל? נא לסכם. אני מסכם, אדוני היושב-ראש. תראה, התחלנו להתרגל שאין לנו ביטחון אישי. היום ערבי הולך בביטחון מלא ברחובות, יהודי פוחד ללכת ברחובות. אין ביטחון אישי ליהודים. לערבים יש ביטחון אישי, הם הולכים בשיא הביטחון. עכשיו גם מבחינה כלכלית אנחנו המקופחים. היהודים במדינת ישראל מרגישים מקופחים. למה, אין רשויות שצריכות כסף בפריפריה, שצריכות את העזרה הזאת? פשוט בושה לאן שהקואליציה הזאת הגיעה.

יש חיילים משוחררים

חברת הכנסת קרן ברק, איננה, שלמה קרעי, יכול להיות שהוא לא נמצא? מכלוף מיקי זוהר, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. בבקשה, אדוני, חמש דקות לרשותך. אדוני, אני חייב לציין שרק להעלות את הדוכן לגובה המתאים,

החזרתי לך את השניות. זה לפחות עשר שניות.

אני לא צריך חמש דקות אלא באמת דקות בודדות כדי לומר את מה שאני חושב. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני חושב שכשקמה הממשלה הזו אף אחד לא האמין שהמצב יידרדר לאן שהוא הידרדר. אף אחד לא דמיין שתהיה פה קואליציה שלא מסוגלת להגן על הדברים הבסיסיים של מדינת ישראל, שלא מסוגלת לשמור על ביטחון ישראל, שלא יודעת לטפל בבעיות אקוטיות, כמו למשל כניסה בלתי מוגבלת של אנשים שהם לא אזרחי ישראל. אתם זוכרים את החוק שהם לא יכלו להעביר?

אנחנו עזרנו להם להעביר, כי אחרת לא היה להם שום סיכוי. היום הם לא יודעים להעביר מלגות לחיילים. הם צריכים את הקולות של מנסור עבאס ושל חברת הכנסת זועבי, שמסרבת לתמוך,

כמו שאני מבין, ואני מבין שכנראה אין להם רוב גם לחוק הזה. ואז הם אומרים: חבר'ה, תשמעו, אין לנו רוב להעביר את החוק, תעזרו לנו, תנו לנו להעביר את החוק, תנו לנו תמיכה. בזמן שאנחנו באופוזיציה, בזמן שישראל מידרדרת מיום ליום, בזמן שהמצב הביטחוני הולך ומחמיר, בזמן שאנחנו רואים פה ממשלה לא מתפקדת, הם באים אלינו ואומרים לנו: תושיטו לנו יד, תעזרו לנו להעביר חוקים. אין גבול לחוצפה? אין גבול לחוסר הטקט של הקואליציה הזו? אנחנו צריכים להיות חומת המגן שלהם? באנו ואמרנו: אתם רוצים להעביר את החוק?

נעזור לכם להעביר את החוק ב-100% מימון. בוא ניתן לחיילי צה"ל במקום שני שלישים, 100%. ניתן פחות למנסור עבאס, ניתן פחות לחברת הכנסת זועבי, במקום 200 מיליון שקל לרשות, אולי 199 מיליון שקל לרשות, כי הבנתי שהיו כמה רשויות, כי סך הכול לך תדע על כמה כסף מדובר. הבנתי שזה כמעט 1.5 מיליארד שקל התחייבויות. אני חושב ששבועיים של כנס הקיץ כבר עלו לממשלה הזו מעל 2 מיליארד. זה לא להאמין. אבל אתה יודע מה הכי מצחיק שהם אמרו לנו? אני זוכר את האמירות, אדוני היושב-ראש חבר הכנסת מרגי: מה אתם עושים בחירות? כל בחירות זה 2 מיליארד שקל. הם כבר הוציאו עשרות מיליארדים. הם יכלו לעשות 20 מערכות בחירות. וכל זה בשביל מה? בשביל לשרוד על הכיסא. מה עם טובת מדינת ישראל? מה עם עתיד ילדינו? איפה זה בסדר העדיפויות? זה פשוט לא קיים. מבחינתם מה שחשוב להם זה לשרוד על הכיסא עוד יום ועוד יום ועוד שבוע ועוד חודש. והם חושבים שבאמצעות זה הם עוזרים לישראל, אבל הם רק פוגעים במדינה. והדבר, אגב, בא לידי ביטוי גם אצל הציבור.

כל שנייה שהממשלה הזו שורדת גוש הימין מתחזק. הגענו כבר ל-60 בסקר האחרון, ואני אומר לכם, אם הם ישרדו עוד שבוע או עוד שבועיים, בסקר הבא אנחנו כבר נהיה 61, אם הם ישרדו עוד חודש, בסקר שאחריו אנחנו נהיה 62. הזמן לא לרעתנו, הזמן לטובתנו. הם חושבים שהזמן פועל לטובתם, אבל זה בדיוק ההפך, כי הציבור רואה את הניהול הכושל. הציבור רואה. הם נחשפים, הם נחשפים, המסכות מוסרות. בדיוק, אוה, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, הציבור מבחין בהתנהלות הקלוקלת שלהם. פתאום הם רואים את ההחלטות הגרועות שהם מקבלים. הם רואים את המצב בישראל. בניגוד, בניגוד להצהרות, בדיוק. יש מושא להשוואה. בדיוק, חברת הכנסת אבקסיס. יש מושא להשוואה. אתה רואה פתאום מה אנחנו עשינו ומה הם עושים,

או יותר נכון לא עושים. ולכן, חברים, אני רוצה לומר לכולם, אנחנו נדאג לחיילי צה"ל, אנחנו נביא להם 100% מימון, אנחנו לא נסייע לקואליציה הזו לשרוד, אנחנו נמשיך לפעול להפלת הממשלה, כי מי שדואג לחיילי צה"ל זה הימין וליכוד, בטח ובטח לא השמאל הקיצוני ומנסור עבאס.

חיילי צה"ל, הסירו דאגה מליבכם, אנחנו נעניק לכם את כל מה שמגיע לכם ויותר כשנחזור להנהגת המדינה,

אם הקואליציה תתעשת ותסכים לתמוך בהצעתנו ל-100%. תודה רבה ולילה טוב. תודה רבה למכלוף מיקי זוהר. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, ואחריה, חברת הכנסת קטי שטרית, אם תהיה נוכחת. חמש דקות לרשותך.

אדוני היושב-ראש, האמת היא שבדרך לכאן שמעתי שוב על העלייה של הריבית במשק.

לא לפני הרבה זמן, אנחנו במציאות מטורפת שבה גם זוגות צעירים לא רק שרואים את חלום מהדירה הולך ומתרחק, 16% של עליות מחיר הדיור בשנה אחת, בנוסף לזה התייקרות של הריבית במשק, אז לא רק שחלום הדירה מתרחק כי המחירים עולים, גם המשכנתה מתייקרת. ואז אנחנו מבינים איזה אחוז מהאוכלוסייה יכול ליהנות או יכול להגשים את חלום הדירה ואיזה ימשיך לחלום כי אין דיור בר-השגה בממשלה הזו, ושלא לדבר על דיור ציבורי, שהממשלה הזו גם מעכה ומחקה את כל מה שהצלחנו להעביר בממשלות הקודמות. והצלחנו. אומנם לא מספיק, אבל גם את זה, את הזכויות של הדיירים, הם מחקו. אבל כשאני באה לכאן לא נעים לי לראות את מה שקורה פה, ולא נעים לי לראות שבאירוע כזה, שאומרים שהוא כל כך חשוב לממשלה הזו, החיילים, נמצאת פה שרה, וגם היא פה בגלל שהיא בתורנות, היחידה מכל הקואליציה. כך אכפת להם מהחיילים הלוחמים. אז מילא יגידו שר החוץ, ראש הממשלה החליפי, או יש שיאמרו הרזרבי, לא נמצא כאן,

הוא לא באמת היה לוחם, מה לו ולאירועים. יבואו וידברו על ראשי המפלגות שבעיקר עשו שירות קרבי בבמחנה או בגלי צה"ל, כמה אכפת להם מהחיילים שלנו.

ואני רוצה להגיד לכם את האמת, אני עומדת כאן ואני מרגישה לא בנוח, בטח כשאחד כזה אומר: ירו עליי בלבנון. אני נשואה לנכה צה"ל

שנפצע בלבנון,

של החיילים שלנו, 101, שחיסלו חוליית מחבלים שהייתה בדרך להטעין מטענים, והיו כמה פצועים, ובעלי בתוכם, אז ככה שבאמת הנושאים האלה הם רגישים לי. ואפילו לא רציתי לעלות ולהגיד כאילו, בואו בואו נעשה מסחרה על הגב שלהם. אבל כשאני מסתכלת ושר הביטחון אפילו לא מגיע לכאן, אני שואלת: מי האבא והאימא של החיילים בממשלה הזו? שר הביטחון אפילו לא מביא את עצמו לכאן.

שר הביטחון שנלחם ואיים לפרק את הקואליציה על פנסיות מנופחות, פנסיות מוקדמות לחברים שלו, שגם הוא ואחרים ייהנו מהם, מיליארדים, לא יכול להילחם על 50 מיליון כדי לתת להם 100%? זה אפילו לא 100%, כי זה חייב להיות רק לימודים אקדמיים, ורק בשכר

ומה אם הוא רוצה להיות הנדסאי? ומה אם הוא רוצה להיות מטפל פארה-רפואי? ומה אם הוא רוצה להיות חשמלאי? ומה אם הוא רוצה להיות הרבה דברים אחרים? הרי לאוניברסיטה מגיעים רק אלו שמצליחים לעבור את הפסיכומטרי כמו שצריך, כשהם עוברים קורס אחרי קורס וכסף אחרי כסף.

הסכום הוא עד, המכינות לא בחוק? מסוימות בלבד. ותזכרו שהסכום הוא עד שנת לימוד אוניברסיטאית, 60% משכר הלימוד האוניברסיטאי. וכשאני מסתכלת, טוב שבאת, מיכאל, למה מפחד שר הביטחון לעמוד מול החליפי, הרזרבי, ולהגיד לו: תביא עוד 50 מיליון בשביל לתת את המעט הזה ללוחמים? בואו תנסו אותנו.

הבנות שלי בגילים האלה, החברים שלהן לוחמים, והם אומרים לי: תילחמו עלינו, תנו לנו 100%, אחר כך אנחנו גם נצטרך לשכור דירה. ושלא לדבר על כך שהאוניברסיטאות בדרך כלל רחוקות מהפריפריה, אז הם גם צריכים לצאת החוצה, וצריכים עוד כסף. אני חושבת על זה, ממה מפחד בני גנץ? הוא מפחד שיאיר לפיד יביך אותו ולא ייתן לו את ה-50 מיליון? אם לזועבי, חברת הכנסת, נתנו מאות מיליונים, מה, הוא מפחד שיוציאו אותו קטן? לא סופרים את שר הביטחון, או שלא באמת אכפת לו והוא לא נלחם על ה-50 מיליון? יותר אכפת להם להביך את הליכוד ועל הדרך לדפוק את הלוחמים, תסלחו לי על המשפטים האלה, כי פשוט כואב לי הלב. שר הביטחון, שלא מגיע, שר הביטחון, שלא נלחם על לוחמים, ושר הביטחון, שנלחם על פנסיה תקציבית מוקדמת מוגדלת, בניגוד לכל דין אחר, מיליארדים שיאיר גולן יקבל וייהנה, שהחברים

אני בטוחה שהם מוכשרים, עיני לא צרה בהם, אבל על חשבון הלוחמים? 50 מיליון? טוב שבאת, בני.

טוב שבאת. אני אסכם. אני מאמינה שאתה יכול להילחם בעבור החיילים האלה, שמסכנים יום-יום את החיים שלהם. 50 מיליון שקל אתה לא יכול להשיג? זועבי השיגה מאות מיליונים ביום אחד. הרי בלעדיך אין להם ממשלה בכלל. אתה יכול להביא לממשלה חליפית, אם היית רוצה,

אז 50 מיליון אתה לא יכול להשיג? בואו כולנו נרד מהעץ המטורף הזה. 50 מיליון וכולם יצאו בכבוד. הלוחמים האלה ידעו שיש להם אבא ואימא בממשלה הזו,

כי אף אחד מאלה שרוצים לקחת אותם להאג, הם יילחמו עליהם? בני, אני באמת מאמינה שאתה מעוניין לדאוג לזה. יש לך את הכוח, תשתמש בו. הרי יאיר לפיד, אם הוא ידע שאתה מתכוון לזה ויש לך חלופה, הוא ייתן לך כל מה שתרצה. תראה מה הוא נותן לאחמד טיבי, 200 מיליון לכבישים, בשביל הצבעה אחת, אחמד. תודה, תודה, אורלי. אתה יודע כמה האצבע שלך שווה? אתה יודע כמה החיילים האלו נושאים את העיניים שלהם אליך? את עושה לו נחת. תודה. תעשה, תעשה מעשה, שהם ידעו שלפחות יש אחד בממשלה הזו שלא משתמש בהם בשביל ספין, שאכפת לו מהם. עוד 50 מיליון וכולם יורדים מהעץ הפוליטי הזה. 50 מיליון בידיים שלך. אם אחמד טיבי השיג 200, אתה יכול להשיג יותר. תודה לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. שר הביטחון מבקש להתערב בדיון. עומדת לו הזכות, ואני מאשר אותה, כמובן.

תודה רבה, מכובדי היושב-ראש.

אני מבקש להגיד לכם משהו על הימים האחרונים. אלה היו ימים מאוד קשים בעבורי, כמי שגדל במערכת הביטחון וכמי שעומד בראשה היום

חיילי צה"ל אף פעם לא היו חלק מהמשחק הפוליטי, ואני חושב שכל אחד כאן צריך לעמוד, להסתכל על עצמו ולשאול לאן הגענו.

שכדאי לי למשוך את הוויכוח, אני פוגע בליכוד ומצטייר כמי שפועל לטובת החיילים. אני החלטתי לשים לזה סוף. המטרה שלי היא לא לפגוע בליכוד אלא לחזק את חיילי צה"ל, כמו גם לשמור על שלמות הממשלה.

אני מבקש להציע לקבל את ההסתייגות שהוצעה על ידי כל חברי האופוזיציה, לא מוחאים כפיים. ולהעלות את גובה המלגה ל-75%. זו הצעה שמשמרת את העיקרון המוביל בבסיס השיטה של תמיכת המערכת מזה ושל מחויבות הפרט מזה, ומגדילה את מה שחיילי צה"ל הלוחמים קיבלו אי-פעם.

יותר מכול, ההצעה הזו טובה כי היא משרתת את החברה הישראלית כולה. נא לשמור על השקט, נא לא להפריע. לא שמענו, לא שמענו, מה ההצעה? לא שמענו את ההצעה. אני שולח חיילים, יואב, לאחר מכן תוכל לשמוע אותה.

אני שולח חיילים שנפצעים בשדה הקרב בשם המדינה, אז למה לא את ההסתייגות של ה-100%? חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אני הקשבתי בקשב רב למה שאמרת בזמן שהיית, אני הקשבתי כשיואב קיש ביקש ממני להישאר שתי דקות, ואני מבקש שתקשיבו לי גם עכשיו. אני רוצה לחזור ולומר לכם, למען הסר ספק, מה אני מציע, אתם תצביעו מה שאתם רוצים. אני הצעתי לקבל את ההסתייגות שהוצעה על ידי כלל מפלגות האופוזיציה ולתת לחיילים מלגה בגובה של 75%. אני חוזר וגם מסביר לכם למה. תנו לי להשלים את המשפט, בבקשה. חזרתי בשבילכם פעם שנייה. זה משמר את השיטה של תמיכת המערכת מחד גיסא ושל המחויבות האישית של הפרט מאידך גיסא. ואני מזכיר לכם שהוא מוציא את זה מכספי הפיקדון, הוא לא מוציא את זה מכספו האישי. מעשית הוא מקבל כיסוי מלא של כל הוצאות הלימודים שלו. ההצעה הזאת, כאמור, היא טובה. היא משרתת את כל החברה הישראלית. אני אומר לכם שאני, ששולח את החיילים, שנפצעים בשדה הקרב וחלילה גם נופלים למען מדינת ישראל, לא מוכן לפצוע בכנסת הישראלית את החברה הישראלית. אני לא מוכן שהפוליטיקה תפגע בצה"ל. אני מבקש שנקבל את הצעת החוק ממדים ללימודים, שתעגן את הזכות הזו במלגה של 75%. אני מבקש מכולם, קואליציה ואופוזיציה כאחד, להצביע בעד ההצעה הזאת,

בתיאום עם ראש הממשלה ושר החוץ, מבקש להדגיש, שהיא מצטרפת לשורה של מעשים טובים, שאנחנו עושים לחיזוק חיילי צה"ל וחשיבות השירות, מהעלאת דמי הקיום, דרך שיפור התחבורה, המזון וההטבות לחיילי המילואים. אם נעשה זאת, נפסיק את המצב הרע שבו אנחנו נמצאים בכל הקשור למחויבותנו כלפי חיילי צה"ל. תודה רבה ותודה שנתת לי לדבר.

אנחנו נמשיך בדיון. תעלה ותבוא חברת הכנסת קטי קטרין שטרית. בבקשה, גברתי. אני מבקש שההתייעצויות יהיו קצת יותר מאחורי הקלעים או בלחש. אז רגע, צריך לשנות את החקיקה? בלי הסתייגות, נלך להתייעצות סיעתית. סיעת הליכוד, יואב קיש, תעשה את ההתייעצות או את התדרוך מאחור. בבקשה, גברתי, חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כרגע עלה שר הביטחון, ואני באמת בטוחה שהכוונה הייתה לבוא לקראת האופוזיציה. כי מה שראינו בימים האחרונים זה קמפיין מאוד מאוד מתוקשר של, חברי הכנסת, לא שומעים את החברה שלכם. מה שראינו בימים האחרונים זה קמפיין תקשורתי כנגד האופוזיציה, ובעיקר כנגד הליכוד. סדרנים. בליכוד אנחנו לא מבקשים לסחוט מיליארדים, אנחנו רק ביקשנו לתקן את החוק שיוסיף לאותם חיילים יקרים שנותנים 100% שירות צבאי עוד 50 מיליון ולהשלים להם את המלגה. אבל לצערי הרב לממשלת השינוי, יחד עם התקשורת, הייתה מטרה: ליהנות מכל העולמות. אני מאוד מקווה שבסופו, דניאל, דנית. החברים שלי יצאו כרגע להתייעצות. אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, שראינו בימים האחרונים מנגנון של העברת כספים, לרשויות הערביות במקרה הזה. אף אחד לא בדק,

העברה בלי מנגנון, כדי לתקן אותך.

אני אגיד לך למה מנגנון, כי מה שראינו זה, ראינו שמונה ראשי ערים. אני לא יודעת למה בחרו דווקא באותם ראשי ערים. האם יש קשר בין אותם ראשי ערים לחברת הכנסת זועבי? המון שאלות עלו בתמונות, שכולנו צפינו בהן, ולא הבנו איך זה הגיע למצב הזה. אבל במקום להתמקד בזה ולבדוק, אז מה שנעשה זה תקשורת אנטי: כל ציוץ, כל משפט שנאמר על ידי חברי הכנסת של הליכוד, מייד הפך להיות קמפיין.

חבר הכנסת ביטון, אילו ירוחם הייתה מקבלת 200 מיליון ש"ח, החרשתי. אני קיבלתי מממשלת ישראל 300 מיליון בלי להיות בכנסת. בבקשה, גברתי. אני פניתי לחברים שלי שנמצאים במפלגות, בימינה, בתקווה חדשה, בכחול לבן: למה אתם לא מאיימים?

אתם יכולים לקבל הכול היום.

תקבלו. זה הפך להיות סוג של שיטת עבודה. כי אנחנו ממלכתיים.

זה מה שאת לא מבינה.

ואני אומרת לעצמי: למה סקטור מסוים, מגזר מסוים, יודע לאיים ולקבל, ואנחנו לא? מה עם הפריפריה, עיירות הפיתוח, השכונות? מערכת החינוך,

אני רוצה שיעבירו תקציבים נוספים למערכת החינוך, כי אני באמת חושבת שצריך לעשות הרבה בתוך המערכת, שהיא מאוד מאוד חולה. צריך לנסות לסייע. אז באמת ובתמים, הליכוד היא לא מפלגה שבאה לסחוט, היא לא מפלגה שבאה לדרוש מיליארדים לדברים הזויים, כמו ששמענו. היא באמת ובתמים באה להיטיב עם החיילים.

חלק מחברי הכנסת בחרו להשמיע את אותם חיילים שרצו את המתווה שקבעו, אבל אנחנו קיבלנו עשרות ומאות הודעות מחיילים שאמרו: אל תיכנעו, אנחנו נחכה, נחכה עוד קצת, אבל בסופו של דבר נקבל את מה שמגיע לנו. הם חיכו 12 שנים ולא עשיתם את זה.

היו היום חיילים מדהימים ומקסימים, שהגיעו, הם חיכו 12 שנים, תודה. מזל שעברו 12 שנים. יש לכם במה להיתלות.

שנה וחצי לא היה תקציב. את אותה בדיחה אתם אומרים גם עכשיו, שלא היו מלגות. חברים יקרים, היו מלגות שניתנו, מתקציב המדינה? על ידי תורמים.

נא לא להפריע. כל הכבוד שמעגנים את זה בחוק. אבל אם כבר מעגנים את זה בחוק, למה שלא ייתנו 100%? אז מה אומרים? שישתמשו בפיקדון. ואם אותו בחור צעיר רוצה גם ללמוד וגם להתחתן? הוא צריך להפסיד את הפיקדון, כי הפיקדון ילך ללימודים.

למה צריך להתפשר? למה כשזה מגיע לחיילים שלנו צריך להתפשר?

למה? למה?

קריאת ביניים, כל מה שביקשנו זה, אתה יודע מה, אולי לא לשפץ גם את הבית של החליפי ולתת את ה-50 מיליון האלה.

למה?

כשאתם רוצים למצוא תקציב, אתם יודעים לעשות את זה. אנחנו רואים.

אני רק אגיד לכם דבר אחד: הציבור מהלך עם תחושה,

שרק מגזר אחד במדינה מקבל תקציבים,

לעומת כל המדינה הזו. תתחילו לחשוב.

חבר הכנסת קריב,

חבר הכנסת קריב, אתם יושבים פה, אבל הציבור בחוץ בז לכם.

חבר הכנסת פטין מולא, איננו. חברת הכנסת מאי גולן, בבקשה, גברתי. היושב-ראש, מתי אני? אתה? נראה אם עליזה תאשר לנו. חמש דקות על כל הסתייגות. יש לך שלוש הסתייגויות. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, "אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה". אין ראש ממשלה, אין שר חוץ, אין שר אוצר, אין שר בריאות.

יש כבאים, שכל אחד מהם נוסע על משאית כיבוי בדרך לשרפה הבאה. אותם כבאים לא מצוידים בזרנוק מים. הם כן מצוידים בזרנוקי שקלים. רק מתקבלת ידיעה, הכי קטנה, על עשן קטנטן, וכולם מדליקים סירנות ודוהרים למקום השרפה.

אדוני היושב-ראש, בשבוע שעבר הודיעה גב' זועבי על פרישתה מהקואליציה, וכבר שמענו את הפטרון הורוביץ, בדרך עם סירנות ופנקס צ'קים פתוח, יושב מחוץ לביתה בתחנונים שתפתח לו איזה דלת או אולי איזה חלון. אבל זה לא צלח. באותה העת ישובים בחמ"ל ראש הממשלה ראש הממשלה הרזרבי ושר החוץ, שר האוצר, שרת הפנים, סגן שר הדתות, כוססים כולם ציפורניים,

שנשאר להם ממשבר, יו"ר ועדת הכלכלה חבר הכנסת דוידסון, לא עם הגב. שב. מועצת השורא, ונותנים שיגור פקודות למנסור עבאס, ראש הממשלה בפועל, והשר במשרד האוצר חמד עמאר, שניהם דוהרים ומצוידים,

במאות מיליונים בניסיון לכבות את שרפת זועבי. אבל זועבי לא עונה. זועבי גם לא מצלצלת. היא בדרכה לאולפני ערוץ 12, והחמ"ל מחסיר פעימה בהתרגשות, מה תאמר גב' זועבי?

גב' זועבי שטחה בפני יונית את כל כאבי הבטן שלה, וביניהם עניין אל-אקצא, הלוויית גב' אבו עאקלה, וכמובן, את פגיעתה של זו מראש מפלגתה, אשר לטענתם מתנשא עליה ולא אומר לה אפילו שלום במסדרון. הידעת, היושב-ראש? מאי, לא יפה.

עוד קינחה ואמרה שאנחנו לא יודעים מה זה כשנשים ערביות מחליטות.

זה, הבינו כולם, זה כבר אירוע רציני, שמכריז בעצם על כניסתו של שר החוץ לתמונה, כל רע"מ, אגף התקציבים, וכמובן ראשי הרשויות הערביות,

שלמענם בשנה האחרונה הסבו את המוביל הארצי מהובלת מים להזרמת מיליארדי שקלים ישירות לוורידים שלהם ולכל גחמה שנענית מייד. בקיצור, כל אלה הגיעו והסבירו לגב' זועבי שמקום מהמדינה לא היה מצב שיש פנקס צ'קים פתוח, וכל מה שצריך זה לרשום את הסכום, מכבישים ועד לכל המנגנונים של העמותות האסלאמיות, וכמובן, לשחיתויות בעיריות הערביות.

אדוני היושב-ראש, שואלת רק שאלה אחת, אני הפשוטה: כמה זה עולה לנו? חבר כנסת הוא לא פשוט. כמה זה עולה לנו? כמה עלתה לנו גב' זועבי? כמה עולה לנו אחמד טיבי? כמה עולה לנו איימן עודה? כמה עולה לנו גב' פינטו, שנרגעה, ככה, מייד? כמה הם עולים לנו? אני מציעה שלכל אחד יהיה מספר על גב החולצה, אדוני היושב-ראש, של כל אחד ואחת מחברי הקואליציה,

שמסתובבים כאן. 200 מיליון על הגב של אחמד טיבי, מיליארד על הגב של גב' זועבי, 60 מיליון על הגב של הבית של בנט, 50 מיליארד על מנסור. מאיפה כל הכסף הזה?

אם לא ידעתם, הרי שכל כל הכסף הזה הוא מגבייה רצחנית של רשות המיסים בשנה האחרונה. בשנה הבאה,

לא נוכל לעשות את זה שוב, וגם לא בשנה שאחרי. במקום לתעל עכשיו את כל הכסף לחיילי צה"ל, אתם משחדים ח"כים לעוד שבוע, לעוד שבועיים. אז הינה, אני אומרת כבר מעכשיו,

חברת הכנסת מאי גולן, מתחייבת להצביע בעד תוספת של 30 מיליון ש"ח לבנט, לסיים את הבית, אני גם מצביעה בעד הנוסע המתמיד ללפיד לעוד עשר שנים במחלקה הראשונה. ככה נעשה גמר חשבון. ואלכ, תרחמו, תרחמו על הקופה הציבורית. קחו 100 מיליון, רק תשאירו כסף לאזרחים, לחיילים. הרי שנתיים הסברתם לנו שיש פה עם בלי תקציב, אבל היום הרי אתם יודעים שיש תקציב בלי עם. די עם הבושה הזאת. נמאסתם. תנו 100% לחיילי צה"ל, ולא כל מיני הצעות סרק של בין 65% ל-75%. אם יש 75%, יש גם 100%; אם יש לאחים המוסלמים, יש לחיילי צה"ל. וחיילי צה"ל היקרים מכול, ואזרחי מדינת ישראל, אני עכשיו רוצה לפנות אליכם מעל במה זו ומעומק ליבי ולהסביר את הדבר הבא. אין ספק ולו הקל שבקלים שההצבעה הזו על כל אחד ואחת מאנשי המחנה הלאומי קורעת את ליבנו. קורעת. שלא יהיה לכם צל קטן של ספק. אבל אני רוצה להציג בפניכם מעט מהתמונה הכללית.

אנחנו במחנה הלאומי סבורים שהממשלה הזו היא ממשלה לא לגיטימית, שהנזק שהיא עושה ילווה אותנו לשנים רבות, אם לא לדורות. הממשלה הזו מדברת במתק שפתיים, היא מדברת יפה, היא כביכול ממלכתית, מדברת על אחדות, על שינוי, על ריפוי, שלל סיסמאות נבובות מבית היוצר שלהם.

אזרחי ישראל, אני רוצה לספר לכם משהו שאתם אולי לא יודעים וזה מאוד מאוד מתקשר, למרות שאולי לא תבינו בהתחלה. אתם יודעים, אדוני היושב-ראש, אתה יודע שהדמות שהשפיעה ושינתה את פני הפשע הישראלי, שלא הייתה איזה גנגסטר מוכר שהתנוסס על העיתונים, לא הייתה מלווה בשומרים וברכבי שרד ממוגנים, היא גם לא הייתה דמות מאיימת או צעקנית, היא הייתה חביבה על כולם והיא זו ששינתה והפכה את פני הפשע הישראלי לארגוני פשיעה אלימים, רצחניים, ששינו את פניה של מדינת ישראל לעשרות שנים קדימה והנזקים שלהם עלו לנו בדמים ובמיליארדים. ואני רוצה להגיד לכם,

לגברת הזאת, ציבור יקר,

אדוני היושב-ראש? קוראים לה אתי אלון. אותו תהליך בדיוק, אבל אותו תהליך בדיוק, עוברת היום המדינה שלנו, אותו תהליך שאתי אלון העבירה את הפשע הישראלי במדינת ישראל. הרי יש לנו שר רזרבי שמדבר גבוהה-גבוהה, תמיד מדבר ברצינות כזאת ומישיר מבט ישר למצלמה, מדבר על שחיתות ושחיתות ושחיתות, ומדבר, בדיוק "איפה הכסף?" מדבר על כמה הוא ישר וישר. אגב, לידיעה, מנחם בגין רץ ל-11 מערכות בחירות, 11 מערכות בחירות, ומעולם לא העיד על עצמו כישר.

למישהו היה ספק ביושרו? היה ספק בכנותו? בדרך שלו? מרוב היושרה שנוזלת להם מהאוזניים הם שמו את ליברמן כשר האוצר. טוב, בכל זאת הם באו להילחם בשחיתות, ובנוסף גם נתנו לו את ועדת הכספים. הרי כל אחד שיושב היום בבית יודע שאין בעל מכולת אחד שהיה מפקיד את הקופה שלו בידיים של ליברמן.

שלא לדבר על לתת לו להיות מנהל החשבונות שלו. טוב, או לחלופין, ראש ממשלה שמדבר על אחדות, על קיצוניים ועל קומץ, הוא מדבר כל הזמן על קומץ, 35 מנדטים זה קומץ? אני שואלת אותך, אדוני היושב-ראש, 35 מנדטים זה קומץ? 55 מנדטים של רוב ציוני במדינת ישראל, שמי שעומד בראשם, היחיד מבחינתם, הוא ראש המחנה הלאומי, זה קומץ? אני רוצה להגיד לך, אנחנו לא קומץ. אנחנו לא קיצוניים. ואני גם לא יודעת על איזו אחדות אותו בנט מדבר. קודם שיאחד את הלשכה שלו, או את הסיעה שלו, או את הקואליציה שלו,

הוא מדבר על אחדות, הוא מדבר על ניהול, א-גרויסע מנהל. מחר הוא עוד יכתוב לנו ספר על ניהול. באמת, עד כדי כך מגיע חוסר המודעות שלו.

שמחפש את המנדטים שלכם על הרצפה, אתה תקרא לנו קומץ? אתם מבינים את גודל הסכנה עם האדם הזה, שפשוט לא מחובר למציאות? אתם מבינים עם איזה תת-אפס בבוחן המציאות אנחנו מתמודדים? אזרחי ישראל, מה שאתי אלון עשתה לפשע הישראלי עושים כרגע נפתלי בנט, יאיר לפיד והאדון ליברמן. זה מה שהם עושים. הם מזריקים מיליארדים לוורידים של העיריות הערביות, לוועדות הקרואות, לעמותות האסלאמיות הקיצוניות, ללא שום בקרה של אזרחי ישראל ושום יכולת שיקוף.

הכול במסתרים, הכול במחשכים. ידיעות על 200 מיליון לפה, מיליארד וחצי לשם, אגף התקציבים עולה לרגל לכפר קאסם. איפה נשמע כדבר הזה? הסבים והסבתות שלנו היו מתהפכים בקבר של המדינה היהודית שהקימו פה. גב' מסעודה, ששלחה את הילדים שלה לקרב במלחמת יום הכיפורים, גב' ביטון מירוחם, אדוני מיכאל ביטון, ששלחה את הבנים שלה להילחם ברמת הגולן, כל זה, אדוני מיכאל, בשביל שאגף התקציבים בכבודו ובעצמו יעלה לרגל לכפר קאסם,

לחתום על צ'קים ולחשוב על יצירתיות איך עוקפים את המנגנונים הביורוקרטיים, איך עוקפים אותם. זו הדמוקרטיה. ועל מה? תסבירו לי על מה. מה לגדעון סער ולניצן הורוביץ? מה לניר אורבך ולמנסור עבאס? מה לאילת שקד ולזועבי אם לא שנאה יוקדת למחנה הלאומי ולעומד בראשו? תראו מה הם עושים פה, תראו איזו חרפה הם מביאים עלינו.

במחנה הלאומי, אני לא אתן לכם לבזבז לי את הזמן. ליבנו נקרע על זה שאנחנו צריכים לדחות את העזרה לחיילים, אבל אחיי ורעיי, אנחנו חייבים לראות לנגד עיננו את התמונה הכללית ההרסנית, את ההזרמה לוורידים של ארגוני הפשע הערביים. הם לא מסתובבים ברחובות, הם לא מסתובבים. אנחנו מסתובבים מבוקר עד לילה. הם לא הולכים לא לניחומים, לא להלוויות, לא לחתונות, הם לא יוצאים לפגוש את העם שלהם, העם שלהם שהם מדברים עליו. אתה יודע, אדוני היושב-ראש, הגעתי השבוע לניחום אבלים ומספר לי קבלן יהודי שניסה לגשת למכרז באחת הערים הערביות, ומשפחת פשע הגיעה אליו הביתה ואמרה לו: שלא תעז, כי אנחנו נשחט אותך. אלה התקציבים

אדוני היושב-ראש,

לא שלהם ולא של האחים המוסלמים. או שמספר לי עוד קבלן שעמד לידו שהם נותנים הנחות של 50% ואחרי שהם זוכים הם מאיימים, מאיימים על מהנדס המועצה שיחתום על חשבונות פיקטיביים. ועוד אחד לידו מסביר לי איך בעת הגשת מכרז מגיעים אליו ממשפחות פשע ואומרים לו: תשלם לנו 15% ואנחנו נדאג שהמכרז שלך, הוא יהיה שלך, ואחרי שתזכה אנחנו רוצים עוד 10% וגם נדאג לנפח אותו. זה מה שהם נותנים לו יד ועזרה. זו המדינה שאליה פיללנו אלפיים שנה, בשביל שבנט ישב על הכיסא עוד שבוע, בשביל שאולי אולי לפיד יגשים את החלום הרטוב שלו ויהיה ברוטציה, בשביל שמתן כהנא ישנה יחסי דת ומדינה, חוקי גיור וכשרות באצבעות של מועצת השורא. אתם כל היום יושבים, מתחננים, בוכים על הברכיים לכל חבר כנסת שסוחט אתכם, אתם לא תשבו איתנו למשא ומתן? חבורה של נוכלים, של רמאים. מי אתם בכלל? מי אתם שלא תשבו איתנו? ולכן, חיילים יקרים, מי שקיבלו את הרוב,

בוא, חבר הכנסת קריב, אתה חי בהזיות שאין כדוגמתן. אתה קיבלת את הרוב? אתה ועד בית לא עובר, איזה רוב קיבלת? מספיק עם ההזיות. איזה כדורים אתם לוקחים?

לוועד הבית בשכונה שלך לא תעבור. גבאי בבית כנסת שלך לא תהיה. תמשיכי לקלל ולצעוק, אמת דיברתי, תודה,

אמת דיברתי. ולכן, חיילים יקרים ואהובים, בניגוד אליהם, התמונה הכללית היא לנגד עינינו והיא משקפת את הסכנה ההרסנית מהממשלה הגוססת והמונשמת הזו. יאיר לפיד ילמד את יואב גלנט להילחם לטובת החיילים? שרת הכבישות והרמזוריות גב' מיכאלי תלמד את אבי דיכטר, אותה אחת שהציעה לאימהות שלנו לא לשלוח את הילדים שלהן לצבא ההגנה של ישראל? או אולי אולי ניצן הורוביץ, שרוצה לשלוח אתכם, הלוחמים, לבית הדין הבין-לאומי בהאג, הוא ילמד את ראש המחנה הלאומי בנימין נתניהו, מפקד בסירת מטכ"ל ואח שכול? הם ילמדו אותנו על חיילים? הדבר היחיד, היחיד שהם יכולים לעשות, הם וצבא הפראבדה שלהם, זה מסע יח"צ והרעלת בארות כמו שרק הם יודעים לעשות, זה שאת מצביעה נגד חיילי צה"ל, חבר הכנסת קריב,

זה גם לא בריא להתעצבן על זה.

אדוני היושב-ראש, אני שואלת: הרי ממה נפשך? ממה נפשך? במקום לתת לזועבי מיליארד תנו רק עוד 50 מיליון לחיילים. ממה נפשך? ושוב אני חוזרת ואומרת, נא להתכנס לסיכום. מסיימת. ושוב אני חוזרת ואומרת לחיילים היקרים שלנו: לא מגיע לכם פחות מ-100%, לא מגיע לכם פחות מ-100%, ובעזרת השם,

כשנפיל את הממשלה המעוותת הזאת, נתקן גם את העוול הזה, גם אם נצטרך לעקור את כל 50 מיליון השקלים שפיזרו על הבונקר של בנט ברעננה.

תודה לחברת הכנסת מאי גולן. עד כאן קבוצת הליכוד. קבוצת חברי ש"ס: ראשון הדוברים, חבר הכנסת מרגי. יש לו הרבה מה לומר לו אבל הוא לא יכול לומר אז אנחנו נדלג. אני לא רואה את קבוצת חברי הכנסת של ש"ס כאן. קבוצת יהדות התורה? מישהו רוצה לדבר מיהדות התורה?

קבוצת הציונות הדתית, בבקשה. ראשון הדוברים, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. עד שהיה לו תירוץ,

לא לדבר, אתה בכוח רוצה לקחת לו אותו? בבקשה. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, כמה עזות מצח צריכים אנשים שהקימו ממשלה לא ציונית, שלא מסוגלת להעביר חקיקה ציונית משום סוג שהוא, לא מסוגלת להעביר ברוב קואליציוני פשוט, כפי שמתנהל משטר פוליטי קואליציוני כמו שלנו, שום חקיקה לטובת חיילי ולוחמי צה"ל, מי שהקימו ממשלה עם מי שתומכים במי שהורגים בחיילינו, מי שהקימו ממשלה עם מי שתומכים בהעמדת לוחמינו לדין בבית הדין הבין-לאומי בהאג בעוון פשעי מלחמה, לא פחות, מי שפוגעים בחיילינו יום-יום, שעה-שעה, ברוח הגבית שהם מעניקים לטרור ובקשירת ידי הלוחמים בחוסר הגיבוי, כמה עזות מצח צריכה חבורה כזאת כדי לייצר קמפיין ציני על גבם של החיילים, כדי לתקוף את האופוזיציה, שלא מוכנה להיות על תקן ממלא מקום איפה שרשת הביטחון שלכם עם אחמד טיבי ואיימן עודה ושחאדה ואחרים, שלא מוכנים להעניק את רשת הביטחון. כמה חוצפה, כמה צביעות, ואתם יודעים מה, כמה זלזול בציבור.

אנחנו, בשונה מכם, אגב, בשמאל העמוק, לא צריכים להוכיח לאף אחד את אהבתנו ותמיכתנו הבלתי-מסויגת בלוחמים. אנחנו אלה שרוצים לתת להם לנצח, אנחנו אלה שרוצים להעניק להם גיבוי ולא לזרוק אותם בידי משפטנים, אנחנו אלה שאוחזים היום את הציונות שאתם מכרתם לתומכי הטרור ושבשמה לוחמים חיילי צה"ל ומגינים על מדינת ישראל היהודית העצמאית והריבונית.

עומד כאן עכשיו שר הביטחון באיזה ארשת פנים רצינית, עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפינחס, אני לא רוצה להכניס את צה"ל לפוליטיקה ולא לעשות ספינים פוליטיים, ועושה ספין פוליטי, זורק איזה 75%, כאילו אנחנו מנהלים איזה סחר-מכר בבסטה בשוק. אף אחד לא קונה את זה.

אתם אלה שצריכים אולי להוכיח בדרכים מלאכותיות וצבועות את תמיכתכם ואהדתכם ללוחמי צה"ל, ממש לא האגף הלאומי, הציוני, הפטריוט, הנחוש, שעומד מאחורי הלוחמים האלה 365 ימים בשנה, יום-יום, שעה-שעה. אבל אני באמת לא רוצה לדבר על הספינים של יאיר לפיד וגנץ וליברמן, אנשים ציניים שדמגוגיה היא כל מה שנשאר לפוליטיקה שלהם, אנשים בלי מילה, בלי ערך, בלי אידיאל, באמת בלי שום ערך לאף מילה, אנשים שעושים הפוך לחלוטין מכל מה שהם אמרו אי פעם בעבר, ואני לא רוצה למנות עכשיו רשימת מכולת ארוכה. אני רוצה לדבר למי שהיו פעם חבריי, אפילו חבריי הטובים, גדעון,

זאב, אילת, יועז,

מה אתם מחפשים בממשלה הזאת, לכל הרוחות? ממשלה שמוכח עכשיו, עומד כאן שר הביטחון, מודה ומתוודה ואומר: אין לי רוב להעביר חקיקה לטובת חיילי צה"ל, אני חייב את האופוזיציה. הרי גם אתם יודעים שהממשלה הזו סיימה את דרכה. הבטחתם שינוי, איחוי וריפוי, היום זאת ממשלת תקיעת האצבע בעין. הרי כל אחד מבין שכל השאלה זה מי יפיל את הממשלה ולכן מי יהיה ראש הממשלה בממשלת המעבר. אז עומדים לפיד וגנץ היום ומכריזים שחומש תפונה כי מה שלא חוקי לא יהיה. את ח'אן אל-אחמר הם קצת שוכחים. החוק שם הלך לאיבוד, הלך לישון. שמים לכם אצבע בעין. ונפתלי בנט מפרסם הבוקר ציוץ, כאילו הוא איזה אתר חדשות, על חיילי צה"ל שביצעו מעצרים היום. הוא רוצה לתקוע אצבע בעין לרע"מ כדי שהם יפרשו והוא יישאר ראש ממשלה. ועכשיו ליברמן עם איזה ספין, שהוא הולך לקצץ מיליארדים מהלחם והחלב של מוסדות החינוך, הרשתות של הציבור החרדי, גם כן לשים לכם אצבע בעין. זאת הממשלה. מה אתם מחפשים בה? צאו ממנה רגע לפני שיוציאו לכם את העיניים. אל תוציאו לאחרים ושלא יוציאו לכם, ובעיקר אל תוציאו לעם ישראל, למדינת ישראל,

הלכתם למהלך, יכול להיות שעשיתם אותו מכוונות טובות, היו לכם אין-ספור ציפיות ממנו. אין לכם פרטנרים. תראו לאן הולכתם את המדינה בביטחון,

בחברה, בזהות היהודית, בהרמת הראש של האויב שנמצא בתוכנו ומחוצה לנו. לא מאוחר להבין את הטעות, לחזור הביתה למחנה הלאומי, להקים יחד ממשלה יהודית, ציונית,

טובה לישראל, שתתמוך בחיילים באמת, שתגבה אותם באמת, שתילחם בטרור, שתיתן להם כלים, שתיתן להם גיבוי, שתיתן להם גם מלגות. איך תצביע?

עזבו את הממשלה הרעה הזו עם השמאל הקיצוני, עם אויבי ישראל של התנועה האסלאמית ועכשיו של טיבי וחבריו. עזבו אותם ובואו חזרה הביתה. זה מה שרוצים הלוחמים, זה מה שרוצה הרוב הבריא והציוני בעם ישראל.

תודה רבה. חברת הכנסת, יש לי עוד? בואי תדברי, מיכל. חברת הכנסת וולדיגר. דברי, דברי, בואי.

זה שאנשים חושבים אחרת ממך זה לא אומר שהם חולים. מותר לחשוב אחרת, ועדיין הם בריאים. כבוד היושב-ראש, יש לי רבע שעה?

כבוד היושב-ראש, כבוד השרה, חברי כנסת נכבדים, כמו דוד, הבן של חבר הכנסת אלי כהן, כך גם הבן שלי,

סיים לא מזמן את שירותו הצבאי בחיל הים. אני מניחה שיש פה עוד חברי כנסת שיש להם בנים או בנות שסיימו שירות צבאי.

גם בגלל זה, ולא רק בגלל זה, כי בעצם כולם בנינו ובנותינו, ברור שאנחנו רוצים להיטיב עם חיילי וחיילות צה"ל. יחד עם זאת, אי-אפשר לקבל,

את החוק כמו שהוא,

בעיניי, לא פחות חשוב, את ההתנהלות של הממשלה בכלל ובוודאי בחוק הזה. הרי ברור לנו שמדובר בממשלת שמאל על מלא, שלא יכולה להעביר חוקים לאומיים בהרכב שלה כמו שהיא מורכבת היום. יש לנו את חוק האזרחות, לדוגמה, שהיא לא הצליחה. בא חבר הכנסת חברי שמחה רוטמן, הביא חוק טוב יותר, ולמרות שכל הציבור, העליהום שנעשה עלינו, הצלחנו להביא חוק טוב יותר. כך יקרה גם במקרה הזה. הממשלה, למרות שידעה שלא תצליח להביא את זה, הגשנו הסתייגויות ואף אחד בכלל לא הגיע אלינו לדבר איתנו על הנושא הזה,

שכולנו ראינו מה קרה פה בשבוע האחרון עם זועבי, שרצו והתנפלו עליה ודיברו אליה: רק תחזרי. מה שנתנו לאחמד טיבי, מה שנתנו למנסור עבאס, איתנו אפילו לא דיברו,

כי הממשלה הזאת ממשיכה להיות ממשלה דורסנית, ממשלה מתנשאת שרואה כל כך רק את עצמה ולא אף אחד אחר. אבל לגופו של עניין, גם לגוף החוק עצמו: חברים, קודם כול אני פניתי בבקשה, גם לוועדה ואחר כך למשרד האוצר, וביקשתי לדעת כמה חיילים יהיו תחת החוק הזה. אז אמרו לי במשרד האוצר: בין 10,000 ל-15,000 חיילים כל שנה. אמרתי: אוקיי, כמה התקציב? אמרו לי, 100 מיליון. כמה מתוכם,

ואני מניחה שרובכם קראתם, יודע שמדובר לא רק בלוחמים. אם הם היו רק לוחמים, אולי הייתי שותקת פה ולא ממשיכה הלאה את ההסתייגות שלי, אבל לא מדובר רק בלוחמים, מדובר גם באוכלוסיות ייחודיות. ביקשתי לדעת מה החלוקה בין לוחמים לבין אוכלוסיות ייחודיות. "אוכלוסיות ייחודיות" משמע חיילים עם תשמ"ש,

חיילים בודדים ועולים חדשים ובני מיעוטים. ביקשתי לדעת מספר, אמרו לי שזה חסוי. אמרתי: אוקיי, לא מספר,

שאני אדע מה האחוזים בין האוכלוסיות. עד היום לא קיבלתי תשובה. אני אומרת שאם יש בתוך החוק הזה גם אוכלוסיות ייחודיות, שבעצם הן על בסיס סוציאלי, תסבירו לי למה בני ובנות השירות הלאומי הבודדים,

אני לא מדברת על כולם, אני מדברת על בודדים, על אוכלוסיות ייחודיות שצריכים את זה. הם נמצאים פה, במדינת ישראל, גם הבודדים וגם העולים החדשים שעלו לפה ללא הורים, בני ובנות שירות לאומי שהשלימו שנתיים שירות, ונתנו שנתיים מעצמם למדינה במקומות חשובים מאוד, לא פחות מכל חייל או חיילת עורפיים, ואני לא מדברת על לוחמים, כי לוחמים כבודם במקומו מונח. אני מדברת על אוכלוסיות הנוספות. למה בן או בת שירות לאומי שקיבלו פטור מהצבא, ולמרות הכול הלכו ועשו שירות לאומי משמעותי בכל מיני מקומות בארץ,

ברווחה, כן, גם בביטחון, במשרד הביטחון, בקליטה ועלייה ובכל מקום שהוא, בכל מקום שתלכו, תראו בני ובנות שירות לאומי שעושים עבודת קודש, ושוב, אני לא מדברת על כל בני ובנות השירות הלאומי, שהם כ-18,000 צעירים וצעירות, אלא אני מדברת על אוכלוסיות מוחלשות, על צעירים וצעירות שעושים שירות לאומי והם בודדים והם עולים חדשים.

מספר מאוד קטן של 150 בערך כל שנה, מול 15,000. ואתם יודעים מה התקציב שנדרש לצורך כך? שאלתי את משרד האוצר. מדובר בתוספת של 3 עד 5 מיליון שקל. חברים, אלה פירורים, אלה פיצוחים. למה לא לתת את זה? למה לא לדבר איתנו על זה? ההסתייגות כתובה. אם מי מכם יפתח את ההצעה, את הצעת החוק, הוא יראה בפנים את ההסתייגות שלנו. בואו, תיתנו גם להם. אבל לא, אף אחד לא סופר אותנו. אני אמשיך. פנו אליי לא מעט חיילים וחיילות אחרי ששמעו את המסע המאוד-מאוד-מאוד קיצוני נגד האופוזיציה ואמרו לי: רגע,

למה רק לאקדמיה? אנחנו רוצים ללמוד מקצוע, אנחנו רוצים להיות טכנאים, אנחנו רוצים להיות טכנאי מזגנים, טכנאי רנטגן, למה להסליל את זה? למדנו 12 שנות לימוד, היה לנו קשה, אנחנו לא מסוגלים ללכת לאוניברסיטה. למה לתת רק לאוניברסיטה? ועכשיו אני אקפוץ רגע לנאום הקודם שלי. לא יודעת מי מכם הקשיב או מי מכם קרא את הכתבה את הכתבה ב-7 ימים של שרית רוזנבלום, כתבה שנקראת "אין תור בקצה המנהרה", שמדברת על הצהרה שהצהיר שר הבריאות, על הסכמה שהוא הגיע, מאוד קשה לי לדבר בקול.

אם אפשר טיפה בשקט, כי גם ככה אני צרודה. חבר הכנסת קיש, השר מאיר כהן,

חבר הכנסת קיש, השר מאיר כהן, אתם מפריעים לה. בבקשה. הכתבה הזאת של שרית רוזנבלום דיברה על הצהרה שהצהיר שר הבריאות שהגיע להסכמה עם שר האוצר על 28 מכשירים רפואיים חדשים למערכת הבריאות, ובהם יש מכשירי CT, מכשירי MRI, שני רובוטים לניתוחים מורכבים, ארבעה תאי לחץ,

הצהרה מבורכת, רכישה מבורכת.

אף אחד לא שאל את אנשי המקצוע, את הרדיולוגים שאחראים לביצוע הבדיקות הללו וכמובן לפענוח שלהן, מה צריך כדי לקצר תורים. כי אמר השר:

זאת בשורה ענקית לכל אזרחי מדינת ישראל, כי התורים ארוכים. כדי לעשות היום CT או בדיקת MRI צריך לחכות שבועות ארוכים או אפילו חודשים. וכדי לקצר את התורים, הינה הבשורה. אומרים אנשי המקצוע הרלוונטיים: לא, כבוד השר, זאת לא התשובה. למה לא פניתם אלינו? אף אחד לא התייעץ איתנו בכלל. כי הבעיה היא לא רק המכשירים. המכשירים חשובים ביותר, אבל לא פחות חשוב זה מי יפעיל אותם. כי כאשר סתם יעמוד לנו מכשיר יקר ערך בלי שאף אחד יפעיל אותו, מה עשינו? מה הועילו חכמים בתקנתם?

הם אומרים שחסרים היום 700 טכנאים שיפעילו את המכשירים האלה. וזה מתקשר היטב למה שאמרתי לגבי החוק הספציפי הזה: למה רק אקדמיה?

יש לנו כל כך הרבה חיילים וחיילות שרוצים להיות בעלי מקצוע שאינו אקדמי. אז גם פה צריך לתקן את החוק, ולאפשר הרבה יותר. שלא לדבר על כך שבתוך החוק יש מוסדות אקדמיים שאותם כן נקדם ויש מוסדות אקדמיים שהם לא רלוונטיים.

אם אנחנו רוצים לעודד חיילים וחיילות ללכת ללמוד, בין שאלה לימודים אקדמיים, בין שאלה לימודי תעודה, שילכו ללמוד היכן שהם רוצים, ואל תגבילו אותם ללימודים באוניברסיטה כזאת אך לא במדרשה כזאת. נוסף לזה, וחוץ מכל האמור לעיל, הינה אנחנו מגיעים גם לנושא של כמה אחוזים נממן. ואני באמת שואלת: למה אי-אפשר לממן 100%? למה לתת רק 75% שעכשיו הכניסו לנו אותם, כי לפני רגע זה היה 66% לאותם חיילים וחיילות? ואני מתכוונת גם לאותם בני ובנות שירות לאומי, ששוב, נותנים מעצמם שנתיים למדינת ישראל. למה לא לתת 100%? אנחנו לא מדברים על סכום עתק. לא על סכום עתק, על סכום של 50 מיליון שקל,

זה כסף קטן לעומת כל הכספים שמפוזרים פה בלי סוף, כסף שבעצם חוזר אלינו, כי אנחנו מאפשרים לחיילים והחיילות האלה, לבני ובנות השירות, אם וכאשר החוק הזה יתוקן, להתקדם בחיים, להיכנס למעגל העובדים והעובדות ולהכניס כסף במסגרת מיסים למדינת ישראל.

אם אנחנו רוצים להיטיב עם החיילים, צריך לתת להם 100%. צריך לאפשר להם לבחור איזה מקום לימודים הם רוצים, בכל אוניברסיטה, בכל מדרשה, בכל מכון, בין שזה תואר אקדמי ובין שאלה לימודי תעודה. וכמובן, כמובן, אני רוצה לומר גם לישי, הבן שלי, גם לדוד, הבן של אלי כהן, גם לכל החיילים והחיילות: אנחנו איתכם. אני כמובן אצביע בהתאם למשמעת האופוזיציונית, אבל גם אם נצביע נגד החוק הזה, אנחנו לא נוותר. אנחנו נמשיך ונדאג לכל אזרחי מדינת ישראל, אבל ודאי ובוודאי לחיילים שלנו, לחיילים המדהימים שלנו, שעושים הכול על מנת שנוכל להמשיך לחיות פה, שהם כמו דגל ישראל, מבחינתי, שנוכל להניף אותו בגאווה, בלי לפחד. זה מחזיר אותי לנושא של הדגלים. גם אני הייתי היום בוועדת חינוך, ושמעתי את חבר הכנסת סעדי מדבר על מדינת כל אזרחיה. לא יכולתי לשמוע את הדברים הללו. מי שרוצה את מדינת כל אזרחיה ורוצה להניף את דגל אש"ף, יכול לעבור לרשות הפלסטינית ולגור שם, יכול לעבור לירדן וללמוד בכל מסגרת שנמצאת שם, לא במדינת ישראל. מדינת ישראל תיתן זכויות וחובות לכל אזרח גם אם הוא לא יהודי אבל הוא מבין שזו מדינת הלאום של העם היהודי.

ודגל אחד, אין פה כמה דגלים. אי-אפשר להתבלבל. זכות הדיבור וחופש הדיבור הם טובים עד שמדברים על למי שייכת המדינה הזו. המדינה הזאת היא המדינה של העם היהודי, לא כמקלט, לא כי לא היה לנו מקום אחר להיות בו, אלא כראשית צמיחת גאולתנו. זאת מדינה שאנחנו גאים להיות בה, וזה בסדר. כל אדם אחר שאינו יהודי וגר פה ומכבד את החוק במדינת ישראל, יש לו גם חובות, הוא לא יכול לדרוש רק זכויות. יש כאן חובות, וחלק מהחובות הכל-כך טריוויאליות הוא למנוע הסתה ולהפסיק להגיד ירושלים המזרחית וירושלים המערבית, יש ירושלים אחת. כל ירושלים שייכת למדינת ישראל וללאום היהודי. ולכן, אותם חיילים ששומרים על המדינה הזאת לא צריכים ממשלה שנתמכת על ידי הרשימה המשותפת או על ידי רע"מ והאחים המוסלמים אלא על ידי מפלגות לאומיות שמבינות שהמדינה הזאת היא באמת באמת ראשית צמיחת גאולתנו. אז אני אחזור ואומר ואסכם: החוק הזה הוא חוק נכון וחשוב,

צריך לדעת איך להעביר אותו. צריך לדעת להקשיב לכולם ולהבין שכשאנחנו נאבקים על דברים חשובים זה לא סתם, זה חלק מהמהות שלנו פה. כן, מגיע לחיילי צה"ל 100%, ומגיע גם לבני ובנות השירות הלאומי שנותנים שנתיים מהחיים שלהם 100% מימון. אנחנו צריכים לדאוג להם, ואנחנו נמשיך לדאוג להם. כך נעשה.

בבקשה, חבר הכנסת בן גביר. אדוני היושב-ראש, כבוד השרה, כנסת הנכבדה, אני שומע את הזמזומים מהקואליציה: בואו תדאגו לחיילי צה"ל, תדאגו לחיילי צה"ל. מי ידאג לחיילי צה"ל? יאיר גולן, שהשווה את חיילי צה"ל לנאצים? הוא ידאג לחיילי צה"ל? הוא זה שיגן על חיילי צה"ל? רם בן ברק, שמעסיק עוזרת תומכת טרור,

אתה יודע את זה,

אתה לא שונא ישראל אבל אתה מעסיק עוזרת שתומכת בטרור, הוא ידאג לחיילי צה"ל? ווליד טאהא, שחוגג כשחיילים נרצחים, הוא ידאג לחיילי צה"ל? מנסור הדובי-חמודי עבאס, אותו בן אדם שסיפר לנו על זכויות אזרחיות ועל ממשלת שינוי וריפוי ואיחוי ופתאום יצא לו, יצא לו כאשר יש נטיעות בנגב, אז אודרוב, אודרוב, נגד היהודים, וכשבהר הבית מתפרעים שם הוא מגבה את המתפרעים, אתם מגינים על חיילי צה"ל? במשך השנה האחרונה, אדוני היושב-ראש, מה לא עשינו כאן באופוזיציה כדי לדאוג למען חיילי צה"ל. כדי לדאוג שיהיה להם יותר טוב הלכתי ממשרד למשרד כדי להעביר את חוק החסינות לחיילי צה"ל, חוק שייתן ללוחמים שלנו לפעול בחופשיות, חוק שיגן עליהם. ואחד אחרי השני בקואליציה, בעיניים מושפלות: לא, זו לא התקופה, לא, הדרג המקצועי לא רוצה, לא, זה לא נכון עכשיו. אתם דואגים לחיילי צה"ל?

חברתי מאי גולן ואני מציעים עכשיו את חוק עונש מוות למחבלים. מה יותר לדאוג לחיילי צה"ל מהעונש הכל-כך חשוב הזה? מי שבא לרצוח חייל, ולא רק חייל, מי שבא לפגוע ולהרוג, מי שרוצח, בואו נמצה איתו את הדין, בואו נגן חיילי צה"ל. ופתאום אנחנו שומעים שהיועצת המשפטית אומרת: זה לא

כאילו היא לא יודעת שזה קיים בחוק הצבאי. זה לא חוקתי, כאילו היא לא יודעת שבמדינות המשפט המשווה זה קיים, כאילו היא לא יודעת שבארצות הברית, הדמוקרטיה הגדולה, זה קיים. אתם מגינים על חיילי צה"ל? ראית את פסק הדין היום על המחבלת? על ניתוח אף? פסק דין היום של בג"ץ. מחבלת הגישה דיון על ניתוח אף אסתטי,

בפשרה נותנים לה. למה לא? הם מגינים על חיילי צה"ל. הם מגינים על חיילי צה"ל. לידנו בבית יש עמדה של חיילים גיבורים שאנחנו כל שבת עושים צעדה עם כל הילדים, חבר הכנסת מיכאלי וחבר הכנסת בן צור, עוצרים את סעודת השבת, לוקחים סיר של קובה ומפנקים אותם. לא אכפת לי מאיפה הם. גם אתה מוזמן, הזמנתי אותך כבר עשרים פעם.

תבוא. הזמנתי אותו. אתה צודק. לא משנה אם הם מנהלל או מהכפר או מהקיבוץ, אנחנו מפנקים אותם ונותנים להם, כי הם חיילים שלנו ואנחנו אוהבים אותם. אבל כשאנחנו רואים אותם שם, בעמדה, אדוני יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, איך זורקים עליהם אבנים, איך זורקים עליהם בקבוקי תבערה ואסור להם להגיב, אסור להם להגיב, אני לפני חודש וחצי, חודשיים, נוסע בכביש בין הבית שלי בחברון לכאן, לכנסת, ועומדים להם 30 40 רעולי פנים, זורקים בלוקים, זורקים סלעים. יצאתי, יש לי נשק, נתנו לי כדי להגן על החיים שלי, יצאתי החוצה, שלפתי את הנשק, פתאום כל המנוולים האלה, המחבלים האלה,

החזרתי את הנשק. עשיתי טעות שלא יריתי, הייתי צריך לירות. אבל החזרתי את הנשק, הסתובבתי, ועוד פעם בלוקים על הכביש. מוציא שוב את הנשק, שוב הם בורחים. עומד לידי חייל, אני אומר לו: למה אתה לא יורה? למה אתה לא יורה? זורקים כאן בלוקים עליך. יש כאן סכנת חיים ממשית לחיים שלך. למה אתה לא יורה? הוא אומר לי: אין לי אישור. אין לי אישור,

מי לא נותן לו? אתם, הקואליציה הזאת לא נותנת לו. ומה הפלא? אתם מושתתים על מנסור עבאס ועל ווליד טאהא ועל ח'טיב ועל מאזן גנאים ועל כל תומכי הטרור. והינה זה שבא והולך, הולך ובא, זה שמשווה את החיילים שלנו לנאצים. מה אתה עושה בכנסת ישראל, ריבונו של עולם? מה אתה עושה בכנסת ישראל? מה אתה עושה כאן? מה אבתיסאם מראענה, שהחלום שלה, שהחזון שלה זה להשמיד את זיכרון יעקב, מה היא עושה בכנסת ישראל? מה עושים כאן הקו הקדמי של הטרור? איימן עודה הזה, לפני חצי שנה הוא תקף אותי לעיני כולם. עד היום, עד היום לא הגישו נגדו כתב אישום. לא הגישו נגדו כתב אישום? אז החבר שלו אחמד טיבי פוגע בשוטרים והחבר של החבר שלו עופר כסיף מרביץ לחיילים, וזה אתם, זה במשמרת שלכם, זו הקואליציה שלכם, אתם פוגעים בחיילי צה"ל. וצריך לומר את האמת, שאתם לא רק פוגעים בחיילי צה"ל, אתם פוגעים בכל הגזרות של מדינת ישראל. כשאחמד טיבי תוקף שוטרים כאשר הוא עולה להר הבית, אגב, יש נוהל של הכנסת, אדוני היושב-ראש, נוהל שמחייב אותנו כשעולים להר הבית להודיע: הינה, אנחנו עולים להר הבית. אני מקיים את הנוהל הזה כל פעם שאני עולה להר הבית, למקום הכי קדוש לעם היהודי, אני מודיע" אני עולה להר הבית. אבל אחמד טיבי לא מודיע, מצפצף על המשטרה, מצפצף על הנוהל, נכנס, אנחנו גם רואים מה הוא עושה, מסית, מדיח, קורא לפגוע בשוטרים, קורא לפגוע בחיילים. ואתם, אתם שותקים. אז אתם מדברים על חיילי צה"ל? אתם דואגים לחיילי צה"ל? תתביישו לכם. אני רוצה, אדוני היושב-ראש, בהזדמנות הזאת לדבר על מה שהולך לקרות ביום ירושלים, יום ירושלים, יום חגנו.

יש כל מיני גורמים שמאיימים עלינו: אם תניפו את הדגל, אם תניפו את הדגל אנחנו נירה ונפגע ונפיל טילים.

חושבים שהזיכרון שלנו כל כך קצר. לפני חודשיים, אדוני, הגעתי לשמעון הצדיק. במשך שישה חודשים שלפני שרפו שם תשע פעמים, תשע פעמים, רכב של יהודי, של משפחה שנמצאת שם, ארבע פעמים זרקו בקבוקי תבערה, פעם אחת בקבוק התבערה נחת על עריסה של תינוקת, וכשאני הגעתי לשם גם איימו, איימו עלינו, חמאס איים, אחמד טיבי איים, כל הג'מאעה איימו. ומה בסופו של דבר קרה? באתי, ישבתי שם, לא מצמצתי, והוכחנו להם שהכול דיבורים, שהכול קשקושים. הם הרי רק מאיימים, הם יודעים לאיים. אם מראים להם נחישות אז הם נסוגים. אותו דבר, לפני חודש וחצי, כשעליתי להר הבית, אמרו: מה יקרה? המזרח התיכון ייפול, יפציצו את מדינת ישראל עוד פעם. כל אלה מהחורים שלהם יצאו, הנייה, כל אלה שבאים ומאיימים על מדינת ישראל. דובר חמאס איים עליי. עליתי להר הבית בקדושה, טהרה, כמובן טבלנו, הלכנו במקום הכי קדוש, הכי קדוש לעם היהודי, וברוך השם, הם צפצפו, הם צעקו, הם שרקו, הם נבחו, אבל בסופו של דבר אני עליתי לשם והם לא פצו פה. ככה זה כשמפגינים כוח. ככה זה כשמפגינים עוצמה. ולעומת זאת, אדוני היושב-ראש, בחול המועד, כשבאנו ורצינו לעלות, ללכת לשער שכם בריקוד דגלים, או אז, כאשר המשטרה, בצעד לא חוקי, בצעד שלא ברור לי עד היום, חסמה אותי ולא אפשרה לי להגיע לשער שכם, פגעה בחסינות שלי,

אדוני היושב-ראש, המקום להגיד שפוגעים בחסינות של חברי הכנסת. אני הייתי מצפה שיושב-ראש הכנסת ישמיע קול זעקה. אני עד היום לא קיבלתי אפילו את הצו. אני הולך לתבוע את המשטרה על הסיפור הזה. השבוע תוגש תביעה נגד המשטרה, כי לא יכול להיות מצב שבו אני מגיע, אפילו לא אומרים לי למה, אפילו לא נותנים לי את האפשרות להגיש איזשהו בג"ץ, לעשות ביקורת משפטית. אבל כשאני הגעתי לשם וחסמו אותי,

פתאום הם השתוללו, פתאום הם הרימו ראש. וזה הסיפור,

זה העניין. כאשר מתקפלים, כאשר נכנעים בפניהם, ואני כמובן לא מדבר על כל הערבים, אני לא מכליל את כל הערבים, אלא אני מדבר על אותו קומץ או לא קומץ, לצערי, שאנחנו מכירים, שפוגע ומסית ומלהיט ומאיים וזורק אבנים וזורק בקבוקי תבערה, כאשר מתקפלים בפניהם, הם מרימים את הראש, כאשר מפגינים נחישות, הם מבינים את המסר. אני מגיע לשמעון הצדיק, בכל פעם שאני מגיע לשמעון הצדיק, כשאני יורד מהאוטו, אני צועק להם: בעל הבית הגיע, בעל הבית הגיע. אנחנו בעלי הבית במדינה הזאת, ואתם בקואליציה שכחתם את זה, ואתם שכחתם את זה, יש לכם בעל בית אחר. בעלי הבית שלכם זה מנסור עבאס, בעלי הבית שלכם זה אבתיסאם מראענה. בעלי הבית שלכם זה ווליד טאהא. אלה בעלי הבית שלכם, תנועת האחים המוסלמים הקיצונית. זה מחזיר אותנו למה שקורה עם החיילים. הרי לא יכול להיות, זה היה ברור, זה היה צפוי, זה היה פשוט,

שבממשלה שיושבים בה אנשי התנועה האסלמית, אי-אפשר לדאוג לחיילי צה"ל. בממשלה שנתמכת על ידי תומכי טרור, על ידי אנשים ששמחים ברצח של חיילים, מי ידאג לחיילי צה"ל? איך ידאגו לחיילי צה"ל? לא סתם המצב היום של החיילים שלנו, של השוטרים שלנו, הוא המצב הכי טרגי שקיים בשנות קיומה של מדינת ישראל.

כשאתה היית מפקד מחוז ירושלים, לשוטרים הייתה עוצמה, היה להם כוח. גם אז, לדעתי, לא מספיק, גם אז היה צריך לתת יותר סמכויות, גם אז היה צריך להיות ברור שכשזורקים עליהם בקבוקי תבערה, הם צריכים לירות. אבל אז לפחות הייתה איזו הרתעה, הייתה משילות, הייתה יראה, הייתה הבנה שאלה שוטרים, שוטרי משטרת ישראל, שאלה חיילים, חיילי צבא ההגנה לישראל.

הפכתם אותם למרמס. הפכתם אותם למרמס. אגב, זה לא רק בעניין של הגיבוי, זה לא רק בעניין הביטחוני. כשאנחנו כאן בקואליציה והשר לשעבר אלי כהן הציע להעלות את שכרם של חיילים, אתם התנגדתם. בסוף נתתם כמה לירות, אבל אתם התנגדתם. אתם פגעתם בחיילים. אתם המשכתם לפגוע בחיילים. בעניין הזה של הגיבוי, החיילים שלנו, הדבר שהם הכי צריכים הוא שייתנו להם גב, שייתנו להם את הנשמה, שיגידו להם: אנחנו שלחנו אתכם, אנחנו הבאנו אתכם, אנחנו נתנו לכם, אתם שליחים שלנו, ואנחנו שומרים עליכם. אתם לא מסוגלים לשמור על החיילים. אתם פוגעים בצבא. אתם הורסים את המדינה, כי הקואליציה שלכם היא קואליציה שנתמכת על ידי ארגוני טרור, על ידי אנשי טרור, על ידי תומכי טרור, על ידי אנשים שתומכים ברצח חיילים. אני לא אשכח את הראיונות עם ווליד טאהא,

מעל הדוכן עם מנסור עבאס, כשאמרתי למנסור: תגנה, תגנה כשזורקים אבנים על החיילים שלנו בהר הבית, תגנה כשזורקים בקבוקי תבערה על השוטרים שלנו בשער שכם, תגנה כשפוגעים בחיילים שלנו בנגב. מנסור עבאס

הוא לא גינה כי זה הבייס שלו, הוא לא גינה כי זו האמונה שלו, הוא לא גינה כי הוא יכול לבוא ולהיות פוצי-חמודי מול התקשורת הישראלית, אבל בתוך-תוכו הוא לא יכול לגנות, והוא לא יגנה בפומבי, כי הוא תומך בהם, הוא תומך באותם מתפרעים. 400 מתפרעים, 400 מתפרעים נעצרו בהר הבית כשהם זרקו בקבוקי תבערה ואבנים על החיילים ועל השוטרים שלנו. מנסור עבאס, בצעד לא חוקי, דאג שהם ישוחררו. אתם, חבריי בקואליציה, זה במשמרת שלכם. זה בידיים שלכם. אלה המעשים שלכם. אתם יורקים בפרצוף של החיילים ושל השוטרים, אז כשאתם מדברים איתנו על דאגה לחיילי צה"ל, טלו קורה מבין עיניכם. תתביישו לכם. תפנימו ותבינו שאי-אפשר לדאוג לחיילי צה"ל כשאתה יושב בקואליציה עם מנסור עבאס, אי-אפשר לדאוג לחיילי צה"ל כשאתה יושב בקואליציה עם תומכי טרור.

אפשר לדאוג לחיילי צה"ל כשאתה יושב ורוצה לעשות ממשלה ימנית מלא מלא,

תודה רבה. חבר הכנסת רוטמן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

חברי הכנסת, בזמן שדיברתי פה קודם, ניסיתי לחלק את הזמן שיש לי לכמה וכמה נאומים בני דקה. אחד הנאומים שבו פתחתי

ספר שקראתי לאחרונה, ממש לאחרונה, שכתב אותו, כותרתו היא: היועץ, ספר שכתב היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין. אני חייב לומר שכשקראתי את הספר הזה, התחלתי למנות כמה עבירות פליליות אפשר למצוא בספר אחד. איזה ספר? "היועץ" של יהודה וינשטיין. כמה עבירות פליליות. גם בתנ"ך יש הרבה עבירות פליליות. קבועים שם גם העונש, גם האזהרה ולפעמים גם תיאור המעשה, כולל היסוד העובדתי והנפשי.

יודע מה, התנ"ך הוא השוואה טובה. אבל דבר אחד,

רק חלק ממנו נכתב על ידי הקדוש ברוך הוא.

הספר "היועץ" של יהודה וינשטיין כל-כולו נכתב ברוח הקודש, מילה במילה. לפחות מי שכתב אותו חושב, לא רוח הקודש, הוא ההשראה של רוח הקודש. כי אם אתה שואל את היועץ המשפטי לממשלה לשעבר יהודה וינשטיין מה מקור החוכמה, התבונה, עקרונות היסוד של השיטה ובכלל כל החוכמה בעולם, הוא יגיד שנעשו לו שתי כליותיו, באמת, משם נובע הכול, מסברת כרס א' לסברת כרס ב'.

זה היה יכול להיות מצחיק אלמלא זה היה עצוב. הוא מתאר כל מיני ויכוחים וחיכוכים שהיו, והוא מתאר גם בגאווה אין-סופית

ביצע עבירה של סחיטה באיומים כלפי ראש הממשלה. ראש הממשלה אמר לו שמינוי מסוים איננו לרוחו. הוא חושש שהמינוי, אגב, במבט לאחור ואולי גם במבט קדימה, אני לא בטוח שהצדק היה באותו אירוע עם ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, יכול להיות שהמינוי של המשנה הזה היה יותר טוב מהאלטרנטיבות.

אבל זה ממש לא משנה. ועדת איתור בראשות היועץ המשפטי לממשלה

המלצה למנות אדם כמשנה ליועץ המשפטי לממשלה. אומר ראש הממשלה ליועץ המשפטי: אני לא רוצה להעלות את המינוי להצבעה השבוע. אני חושב שהמינוי הזה לא טוב. אני חושש שהוא יתקע צעד מדיניות שאותו אני חפץ לקדם, שהוא רפורמת הדגל שלי. שיקול לגיטימי? אני סבור שכן.

מאחר שיש פה יושב-ראש ועדת חוקה, אני מרשה לך להעיר הערת ביניים. לי זה נראה שיקול לגיטימי שכאשר ראש ממשלה, שהסמכות בידו לקבוע על פי חוק את סדר-היום של הממשלה,

משנה פלוני שאתה בוועדת איתור הצעת, אני חושב שהוא לא טוב, צריך לחשוב על זה, בוא נדחה את הדיון בשבוע, בוא ננהל על זה דיון, אולי תביא יותר ממועמד אחד.

לפעמים עדיף שאדם ישמור על זכות השתיקה, כי לפעמים אדם מרשיע את עצמו. על פי תיאורו של היועץ המשפטי וינשטיין, הוא אמר לראש הממשלה כהאי לישנא: או שאתה מעלה את זה היום להצבעה או שאני יוצא מהחדר ואני אומר שאתה פועל בניגוד עניינים. אני קטונתי, אני מומחה קטן מאוד במשפט הפלילי, אבל להבנתי מדובר בסחיטה באיומים על פי הגדרת החוק. סמכותו של ראש הממשלה היא לפעול ככה. מי שמאיים על אדם באמצעות מעשה שאיננו כדין, שיימנע מלעשות משהו שמותר לו לעשות על פי דין, זו הגדרת העבירה של סחיטה באיומים. מאחר שליועץ המשפטי לממשלה אסור להדליף משיחה עם ראש הממשלה, זו עבירה פלילית בפני עצמה, כאשר הוא אומר: אם אתה לא תפעל בדרך מסוימת אני אצא החוצה ואגיד שאתה בניגוד עניינים, לי זה נראה סחיטה באיומים. על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בשקר, כי זה לא ניגוד עניינים, זה העניין עצמו. ראש הממשלה, שהסמכות בידו, שוקל שיקול ציבורי. הוא לא חשב שם שהוא רוצה לקבל כסף לכיסו. הוא אומר: אני חושב שרפורמת המרפסות היא חשובה. מי שם את היועץ המשפטי לממשלה להגיד שדבר כזה זה ניגוד עניינים? מי שמו לאיים על ראש ממשלה ובעצם לסחוט אותו במשבר פוליטי,

אם הוא לא יעשה תכף ומייד את מה שדורש ממנו היועץ המשפטי לממשלה? הפתרונים לווינשטיין. הפתרונים ליועץ.

ברצותו הוא ממליך מלכים ולו המלוכה. הוא לבדו הוא. זו דוגמה אחת קטנה מהספר. הספר כל-כולו מלא וגדוש תיאורים כוחניים של אדם שמאיים כל פעם באמצעים אחרים כדי שרצונו ייעשה, והוא מתגאה בזה. "שרייך סוררים וחברי גנבים", יושבים בלשכה ומתגאים: זה, אני איימתי עליו,

אני סחטתי אותו, זה דרשתי ממנו ככה. המאורת פריצים היה לי הבית הזה? מה זה הדבר הזה? זה כתוב עלי ספר. אני לא מדבר על זה שהספר כל-כולו הוא גילוי של מידע שהגיע לווינשטיין במסגרת תפקידו ועל פי חוק אסור לו לגלותו. מידע שהגיע לעובד ציבור במסגרת תפקידו, עם כל הכבוד, לא שלך לגלות, ובטח ובטח לא שלך לגלות לטובת מכירת ספר לטובת הנאה. בן אדם שעושה שימוש בתפקידו הציבורי לטובת הנאה, נראה לי מצלצל משהו כעוד עבירה פלילית. אבל ליועץ המשפטי מותר.

ליועץ המשפטי מותר.

מי יגיד לו מה תעשה ומה תפעל?

הוא יכול לעבור על החוק, הוא יכול לספר על זה, הוא יכול להדליף. מי יכול להגיש כתב אישום נגד יועץ משפטי?

כידוע, ברוסיה הקומוניסטית האמירה הייתה: זה לא משנה מי מצביע ואיך מצביע, משנה מי סופר את הקולות. אז בישראל המשפטיסטית זה לא משנה מי עושה את העבירה, משנה מי מגיש את כתב האישום. אם מי שמגיש את כתב האישום הוא היועץ המשפטי לממשלה, ממילא הוא יכול לעשות כל עבירה שהוא רוצה, כי אף אחד לא יגיש נגדו כתב אישום. אני באמת אומר:

המלצת קריאה, למרות העבירה הפלילית. אני לא חושב שהעבירה הפלילית חלה על הקורא. יש אומנם, אנחנו יודעים, הנאה ממעשה עבירה, שהמחמירים שבינינו נזהרים שדבר שנעברה בו עבירה, לא ליהנות ממנו. אבל יש איזה כלל של "בכדי שייעשה", זאת אומרת, לפחות במעשה שבת אנחנו מחכים למוצאי שבת, זמן שהיה אפשר לעשות את זה בהיתר, ואז אפשר להשתמש גם במעשה שבת במקרים מסוימים. לא בכל מקרה. אני לא פוסק הלכה, בטח לא מעל דוכן הכנסת. או על ידי גוי, שגוי יקריא לך את זה.

אז יכול להיות שאפשר לקרוא את הספר, גלעד, אני ממש זקוק פה לפסק הלכה: האם מותר ליהנות בקריאה מספר שנכתב במעשה עבירה אם עושים את זה בשינוי, ואיזה סוג של שינוי אפשר לעשות בקריאת ספר. האם מהסוף להתחלה, הספוילרים? מה הופך קריאת ספר לשינוי מספיק כדי שיהיה ניתן ליהנות ממעשה העבירה של כותב הספר? האמת היא, במוצאי שבת.

אתה כנראה לא הקשבת קודם. אני אמרתי שבמוצאי שבת יש "בכדי שייעשה", מתוך הנחה שאפשר היה לעשות בהיתר. כלומר, אם בישלו ביצה בשבת, במוצאי שבת, אחרי זמן של בישול ביצה, שאפשר היה לבשל אותה אחרי שבת גם אם נעשה על ידי גוי, לא למען ישראל, כל מיני כללים, אז אפשר להשתמש, כי אפשר היה לעשות את זה בהיתר, אתה לא מרוויח שום דבר מזה שזה נעשה באיסור, היית יכול לעשות את זה בהיתר. אבל עבירות של גילוי מידע שהגיע לאדם במסגרת תפקידו, אין על זה "בכדי שייעשה". אולי יש על זה התיישנות, אבל אין על זה "בכדי שייעשה", ולכן גם היום הוא לא יכול לכתוב את הספר הזה. גם אם אני אחכה את הזמן שצריך לכתוב את הספר,

כי גם עכשיו הדבר הזה יעשה עבירה. ולכן אני הקטון לא מצאתי היתר לקרוא את הספר, ולכן קראתי אותו בשינוי,

אני מקווה, על כך שקראתי את הספר בשינוי. עכשיו, באמת, אני מרגיש לא נעים. עד כמה שהכתיבה הייתה באיסור, הקריאה באיסור, אין בעיה איתה. העלית פה סברה, אני לא אומר שלא. גם גלעד סובר. אני בסופו של דבר צריך לצאת פה עם פסק הלכה. לא בסברות אנחנו עוסקים, יש פה פסק שנדרש. ובהקשר הזה אני לא יודע, הטייטל, אני לא מחפש פוסקים שאינם אורתודוקסים. אני רוצה פה פסק של יושב-ראש ועדת חוקה, אני מחפש פה בכובע הזה פסק הלכה, לא בכובעים אחרים, שעליהם יכולים לקום כל מיני עוררין. בכובע הזה של יושב-ראש ועדת חוקה אני צריך,

אני אומר, גם מפלגתך מככבת בספר הזה, כמו שאתה בוודאי יודע. אתה קראת את ספרו של יהודה וינשטיין "היועץ"? המפלגה שלך מככבת שם בכמה כובעים, ואני באמת אומר, התחושה של אדם שקורא את הספר הזה היא תחושה קשה מאוד.

לא שמעתי את תחילת דבריך אז לכן אני לא מבין על מה אתה מדבר. אני יכול לחזור. אתה יכול לחזור בשלוש וחצי דקות שנשארו לך.

תעשה מה שאתה רוצה.

אתה רק שאלת אותי, אז עניתי. כל דבריי כעת הוקדשו לספרו של היועץ המשפטי לממשלה בדימוס יהודה וינשטיין, שהוציא לאחרונה ספר בשם "היועץ". תיארתי מדוע הספר הזה גם הוא עצמו מהווה עבירה פלילית, כי הוא גילוי בהפרת סוד.

אני למדתי מהספר הזה כל מיני דברים על הליכי החקירה של ליברמן. אינני יודע אם הם אמת או שקר, אינני יודע, אבל אני יודע שהמידע הגיע לווינשטיין לא בגלל עיניו היפות או התכולות, אינני יודע באיזה צבע עיניו, אלא בגלל שהוא היה בתפקיד רשמי של מדינת ישראל בתור יועץ משפטי לממשלה. ולכן, כאשר הוא מגלה וכותב ספר על כך וחושף פרטים על תיקים פליליים, בוודאי דברים הנוגעים לצנעת הפרט

והוא לא עושה את זה במסגרת תפקידו, במסגרת כתיבת דוח רשמי, אלא במסגרת ספר, שלהוסיף חטא על פשע, הוא גם מרוויח ממנו כסף,

שהדבר הזה בעיניי דורש חקירה פלילית. והעובדה שהוא הרשה לעצמו לעשות את זה מראה שבכל מה שנוגע להתנהלותה של מערכת האכיפה של מדינת ישראל,

ולית דיין. אולי יש דין, אבל אין דיין.

עשיתי את הקונטקסט?

אתה רוצה שאני אגיב? אין לי מה להגיב. לא, רק תגיד אם נתתי את הקונטקסט ההולם. אה, אוקיי, בסדר.

אני רק אומר, אם יש חשד לעבירה פלילית, תגיש תלונה במשטרה. אתה יודע, כל חבר כנסת יגיד לך דבר כזה. זה בדיוק מה שאמרתי. אם אני אגיש תלונה במשטרה, לידי מי היא תגיע? לידי היועץ המשפטי לממשלה.

ומה לגבי זה שהיועץ המשפטי לממשלה הנוכחית, לא,

גם הוא, תיקיו, עניינו ומעשיו פרוסים עלי ספר על ידי אותו יועץ משפטי וינשטיין, כולל פרטים שנוגעים להאזנת סתר שאסור לפרסם דבר על אודותיה, אבל יהודה וינשטיין מרשה לעצמו לפרסם, כי מי יגיד לו מה לעשות? מי יגיש נגדו כתב אישום? מי יפעל נגדו? ואנחנו יושבים ושותקים. מערכת האכיפה, אגלה לך סוד, אדוני היושב-ראש, לא תפעל כנגדו, כי מערכת האכיפה והתביעה במדינת ישראל מוטה, נאמר זאת בעדינות. גם כאשר אנשיה, כולל בדימוסיה, מבצעים עבירות פליליות קשות וחריפות, להם מותר, להם ניתן לסלוח הכול. אנחנו גם, שוב, אפשר לעבור פרק-פרק בספר הזה וכל פרק מגלה עוד עבירה פלילית שהתבצעה על ידי גורם אכיפה, או על ידי גורם משטרתי, או על ידי גורם בתביעה. לכן המסקנה מכל הספר הזה היא מסקנה אחת, היה שם הכול, היה שם הכול. לכן המסקנה מהספר הזה היא מסקנה אחת ויחידה: עד שלא יקום גוף ביקורת ופיקוח חזק, עם שיניים, עם יכולת להגיש כתבי אישום, שבעצם ישמש כמחלקת חקירות הפנים של מדינת ישראל, שהוא יוכל להגיש כתבי אישום נגד שוטרים שסרחו, נגד פרקליטים שסרחו, נגד שופטים שסרחו, עד שלא יקום גוף שכזה מערכת המשפט שלנו תהיה נטולת אמון ציבורי, ובצדק.

אני בטוח שבספר יש גם פרק על

נגמר הזמן. אני כמעט בטוח שלא, אבל עוד לא הגעתי עד סופו, כי כמו שאמרתי, אני קורא אותו בשינוי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת שמחה רוטמן. הדוברת הבאה, חברת הכנסת אורית סטרוק,

יש לך 15 דקות, בבקשה. ערב טוב, אדוני היושב-ראש. ערב טוב, אדוני יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון. מה שלומך?

מכיוון שבני גנץ שר הביטחון הוא כוכב הערב, אני רואה שהוא כבר מתחיל להבין בכיוון שלו שהוא לא יכול להמשיך להישען על השותפים לא מרע"מ ולא מהמשותפת, אני רואה שהוא מתחיל להבין את הדבר הזה, אז אני רוצה לספר קצת על מה שעושה כוכב הערב בגזרות אחרות, כי אנחנו רואים שמאוד מאוד חשובים לו החיילים, וזה בהחלט, כן, אני אספר, אני אספר. יוסי, אתה היית איתנו בסיור, אתה יכול גם לבוא לספר במקומי אם אתה רוצה. אנחנו אתמול, אדוני, אני לא שומעת אותך.

אין לי שום ספק שברגעים אלה מבצעים פעילות מבצעית. אין לי שום ספק. אני רק רוצה לספר קצת ממה שעושה שר הביטחון שלנו בגזרות אחרות. אז קודם כול, הדבר הכי חשוב זה ששר הביטחון שלנו, אחרי שהוא נפגש באוגוסט האחרון עם אבו מאזן, הוא החליט על דעת עצמו, ועל זה אנחנו נדון בעזרת השם בוועדה של רם בן ברק, הוא החליט על דעת עצמו שהוא מפר את החוק להקפאת כספי טרור ששר המודיעין שלנו אלעזר שטרן חוקק כשהוא היה חבר כנסת. אלעזר שטרן, אתה יודע שבני גנץ מפר את חוק קיזוז כספי טרור? אתה מכיר את זה? אתה שר המודיעין, כדאי שתכיר את זה. נכון להיום, מאז אוגוסט האחרון, אלעזר שטרן, שחוקק את החוק הזה, עשה מעשה חשוב, אגב, גם רם בן ברק, גם מאיר כהן, גם אלון שוסטר וגם חבר הכנסת קינלי טור פז ומי עוד נמצא פה מהקואליציה, כולם, כולם חתומים על תלושי המשכורת של המחבלים. כל מחבל שמקבל תלוש משכורת מהרשות הפלסטינית מאוגוסט האחרון, גם איתן גינזבורג, שלום. גם איתן גינזבורג חתום על תלוש המשכורת שלו. יש לך ביקורת על שר הביטחון, אני מקווה שתתמכי היום בהצעת חוק שתומכת בלוחמי צה"ל.

בדיוק, אני רוצה להגיד שבזמן שלשר הביטחון,

שתקבלי את ההסתייגות שהגשת. נורא חשובים חיילי צה"ל, וזה ראוי לכל שבח, באותו זמן גם מאוד חשובים לו המחבלים שנלחמים נגדם.

לכן הוא חתום על תלושי המשכורת שלהם. תתביישי לך. לקרוא לשר הביטחון תומך במחבלים.

הוא חתום, איתן, לך תבדוק את זה. תתביישי לך. בושה וחרפה. לשמוע ממך דבר כזה זה בושה וחרפה. בושה וחרפה. תודה, איתן, תודה. איתן, אל תגיד לי "תתביישי לך", כדאי שתקשיב.

איתן,

לך תבדוק את זה, לך תבדוק.

כדאי שתקשיב. מאז אוגוסט האחרון בני גנץ, אלעזר שטרן, אלון

על זה הוא עמל ושוקד ומשקיע. הוא הקים מחסומים בדרך לחומש. היינו שם אתמול בסיור, והמחסומים האלה ממררים את חייהם של תלמידי הישיבה שלומדים שם, כי אם מגיע רכב עם לוחית זיהוי ישראלית למחסום, יש לחיילים הוראה, הנחיה: אם ברכב הזה נוהג ישראלי שהוא ערבי, אז הוא יעבור במחסום, אבל אם ברכב הזה נוהג ישראלי שהוא יהודי, אז הוא לא יעבור. זה עוד מעשה חשוב שעושה בני גנץ, שדרך אגב, חיילי צה"ל שכל כך חשובים לו, כמעט כל בחורי הישיבה שלומדים בחומש הם חיילים כאלה, ששירתו בצבא, משרתים בצבא, ממשיכים לעשות מילואים, אבל מבחינת בני גנץ הם לא יעברו במחסומים שלו. הוא הטיל על חומש מצור. אבל הדבר המופלא ביותר שהוא עושה ביהודה ושומרון, אה, לא דיברנו על אביתר,

לא הזכרת לי את אביתר, יוסי. היינו באביתר אתמול. אז באביתר התחייב מזכיר הממשלה שלום שלמה, נתן להם הודעה חתומה על ידו, שהם ירדו, התושבים של אביתר ירדו בהסכמה, בלי עימות, יחסכו את העימות, ירדו מהיישוב הנפלא שהם הקימו, ישאירו שם את הבתים, ולפי המתווה שחתום עליו שלום שלמה, בתוך זמן קצר ביותר הם יוכלו לחזור לאביתר, בשלב ראשון להקים שם ישיבה ואחר כך יישוב. אולי אלון שוסטר יודע להגיד לנו למה עד הרגע הזה לא בוצעה אפילו הכרזה על אדמות המדינה באביתר? אולי מתן כהנא יודע להגיד לנו? מתן כהנא הוא בעצם חבר הכנסת היחיד שנשאר נאמן לנפתלי בנט. אולי הוא יכול להגיד לנו למה עד הרגע הזה,

למה עד הרגע הזה אין הכרזה באביתר? אתה יודע להגיד לנו, מתן? מתן כהנא, מתן כהנא, אתה יודע להגיד לנו למה אין הכרזה באביתר? לא. הוא לא יודע להגיד לנו.

מתן כהנא, למרות שהוא היה עד לא מכבר שר בקבינט, והוא התפטר רק בשביל להעיף מפה את יום טוב כלפון. הוא גם לא יודע שהוא חתום על הצ'קים של המחבלים לפי הנחיה של בני גנץ. גם את זה מתן כנראה לא יודע. אבל הדבר המופלא ביותר, אדוני היושב-ראש, זה שבזמן שגובשו ההסכמים הקואליציוניים, אני לא יודעת אם אתם זוכרים את זה, כולם חיכו במתח נוראי עוד יומיים תמימים. היומיים התמימים האלה היו משום שמפלגת תקווה חדשה התעקשה להחתים את בני גנץ על סעיף בהסכם הקואליציוני. לפי הסעיף הזה בהסכם הקואליציוני, בני גנץ

לנהל את המערכה על שטחי C. אחרי יומיים של ויכוחים הוא חתום על הסעיף הזה. ואתמול היינו בשטח, באנו לביקור, היינו בסיור של שדולת ארץ ישראל, וראינו איך מתנהלת המערכה על שטחי C מהצד של הרשות הפלסטינית. ראינו שהרשות הפלסטינית, בצורה מסודרת ומתוקצבת, פולשת לתוך השטחים של היישובים הישראליים, על התב"ע שלהם, בתוך הקו הכחול שלהם, על אדמות מדינה, בתוך תחום שיפוט של המועצה האזורית שומרון, ושם היא נוטעת נטיעות בלתי חוקיות ובונה מבנים בלתי חוקיים. אני שאלתי את הנציג של רגבים, שעשה לנו את הסיור שם, אמרתי לו: אתה יודע, כתוב בהסכם הקואליציוני ששר הביטחון בני גנץ צריך לנהל את המערכה על שטחי C. אולי אתה יודע להגיד לי איך נראית המערכה הזאת? אתם הרי מתעדים כל דבר. תספר לנו איך נראית המערכה על שטחי C שבני גנץ מנהל. אתה יודע מה הוא ענה לי? איך נראית המערכה?

הוא אמר ככה: זה לא מערכה, זה מערכון.

זה לא מערכה, זה מערכון. אתה יודע למה הוא אמר את זה? כי לאורך שנים היה מחדל מתמשך במערכה הזאת, מחדל מתמשך. אתה יודע את זה טוב. גם אתה היית בסיורים בשטח, אדוני היושב-ראש, ואתה יודע שהיה מחדל מתמשך. מדינת ישראל לא באמת ניהלה מערכה על השטח הזה, היא לא באמת נלחמה, בזמן שהרשות הפלסטינית באה עם דיביזיות כדי לכבוש את השטח. מה שעשה המינהל האזרחי דומה בערך לשוטר מקוף עם אקדח קפצונים. זה בערך היה איך שזה נראה. אבל מרגע שבני גנץ נכנס לתפקיד, הוא שינה mode, הוא הפסיק את המחדל והוא התחיל להילחם. הוא לוחם גדול,

הוא התחיל להילחם על השטח הזה,

הוא נלחם על הצד הלא-נכון, הוא נלחם לטובת האויב, הוא נלחם לטובת הרשות הפלסטינית. הוא מתאמץ ועובד מאוד מאוד קשה כדי שהצד שינצח במערכה הזו יהיה אבו מאזן. עכשיו אני שואלת באמת, כאילו, אה, שכחתי את הסיפור על החשמל. אתה אומר שאני צריכה לקצר? יש לי עוד זמן לפי השעון. בכל זאת לקצר? רק נסכם את נושא החשמל. בנושא החשמל זה דבר פנטסטי. אתה יודע, אדוני היושב-ראש, עומד סוס בשוק, עומד סוס למכירה, בעל הסוס אומר שזה סוס, ומי שמאכיל את הסוס אומר שזה סוס, ומי שרוכב על הסוס אומר שזה סוס, ואז בא איזה בן אדם ואומר: זה לא סוס, זה ברווז. אומר ראש הרשות הפלסטינית שהמאחזים הפלסטינים הם השתלטות על השטח כדי להקים מדינה פלסטינית. אומר האיחוד האירופי שהמאחזים הפלסטינים הם השתלטות על השטח כדי להקים,

מדינה פלסטינית. אותו הדבר אומר האו"ם, אותו הדבר אומרת ארצות הברית.

מסתכל על מה שכולם אומרים ואומר: לא,

זה ברווז. אני אומר שזה לא השתלטות עוינת, אני אומר שזה סתם כפר תמים שרוצה חשמל, וצריך להתחשב בו. זה מה שאומר בני גנץ, זאת אומרת, הוא מחליט. כולם אומרים לו: זה השתלטות על השטח, והוא אומר: לא, זה בסך הכול מאחז תמים שצריך חשמל. אבי מעוז, אתה רוצה להחליף אותי? אנחנו עובדים לפי עדיאל. הוא מנהל הסיעה. אם הוא אומר לרדת, אנחנו יורדים.

תודה רבה לחברת הכנסת סטרוק. הדובר הבא, אבי מעוז.

15 דקות. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, דיברתי לא מעט על הקרן לישראל חדשה וגרורותיה במאבקן כנגד הזהות היהודית והלאומית של מדינת ישראל. אני רוצה לתת דוגמה אחת לפעולות הקרן והזרוע הביצועית שלה, שתי"ל, במטרה לשנות את פני המדינה והחברה בישראל לבלי הכר. בשנת 2003 הם הקימו את פרויקט הערים המעורבות לקידום הזכויות של התושבים הערבים בערים המעורבות, או בלשונם, "הפלסטינים אזרחי ישראל". בשנת 2008 הם קראו לראש הממשלה אולמרט להפוך את הפרויקט הזה לפרויקט לאומי. כשנתיים לאחר מכן הם עברו משלב חיזוק הערים המעורבות, כלומר חיזוק הציבור הערבי, ליצירה אקטיבית של חיים משותפים של יהודים וערבים, ובלשונם, "מעיר מעורבת לעיר משותפת". באותו זמן בערך יוצאת מעכו, והם לוקחים את עכו כעיר הראשונה, יוצאת מעכו משלחת רשמית של בני נוער יהודים וערבים להשתתף במצעד החיים בפולין, כחלק מהידוק היחסים בין שני המגזרים, כאשר חבר מועצת העיר מטעם חד"ש קורא לכך שהתלמידים יבקרו גם במחנות פליטים. כמובן בלי להשוות, חלילה. בשנת 2013 קבוצת תלמידים משני בתי ספר תיכוניים, יהודי וערבי, חיברה יחד קוד אתי לחיים משותפים במטרה לשמור על הדו-קיום ולקדם מיזמים תרבותיים משותפים. בשנת 2016 המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך, שבראשו עומד נפתלי בנט, יזמה תוכנית חדשה של בתי ספר תאומים במטרה ליצור, ואני מצטט, "שילובים מגוונים של בתי ספר מהמגזר החילוני, הדרוזי, הצ'רקסי, הבדואי הערבי, החרדי והדתי, שיקדמו אורח חיים משותף לאורך זמן במרחב הלימודי, החברתי והתרבותי". עד כאן. סוף ציטוט. רק שנייה, אדוני. חבריך לאופוזיציה לא נותנים לך לדבר. אתם רוצים לשמוע? קצת קצת בשקט. תכבדו את חבר הכנסת מעוז. אני שומע אתכם יותר מאשר אני שומע את חבר הכנסת מעוז. אדוני היושב-ראש, תודה רבה על העזרה. טשטוש מוחלט של ההבדלה בין ישראל לעמים, בחסות משרד החינוך של המדינה היהודית. כל זה תחת המטה לחינוך אזרחי ולחיים משותפים, שמופקד על החינוך לדמוקרטיה ולחיים משותפים בכל מערכת החינוך, במגמה לערבב את החלקים השונים בחברה הישראלית. במילה אחת: התבוללות, ובשלוש מילים: מדינת כל אזרחיה. כמו בתחומים אחרים, התלמידים במערכת החינוך בישראל סופגים ערכים ומסרים רחוקים בתכלית מאלה של הוריהם, שלא מעלים בדעתם מה באמת קורה בבתי הספר. אני ממליץ לציבור ההורים לפקוח את עיניהם ולבדוק לעומק מה התכנים שמשרד החינוך מנחיל לילדיהם על ידי המורים ועל ידי ספקי תוכן שונים. אבל כעת אני רוצה לחזור לעכו. ב-2019, בזמן של עוד מתיחות בין מדינת ישראל ויישובי הדרום לבין מחבלי החמאס בעזה, בעכו, בניתוק מוחלט מהמציאות, תלמידי שני תיכונים, יהודי וערבי, מציירים ביחד "קיר שכולו שלום וחיבור בין המגזרים". זאת יוזמה משותפת של רשת אורט ומרכז פרס לשלום, עוד אחד מארגוני השמאל, שקשור לקרן לישראל חדשה,

בין היתר, לקדם את החיים המשותפים בין כלל האזרחים במדינת ישראל. אני שנייה אקטע אותך, חבר הכנסת מעוז.

יש רעש באולם, אז אני מבקש לכבד את חבר הכנסת אבי מעוז. דבר שני, המילה פשרה פה נשמעת כבר מכמה זוויות. אני שומע את המילה פשרה יותר ממה שאני שומע אותך, אבל בסדר,

בשנה שעברה, בעת פרעות תשפ"א, התברר שכל המילים היפות הללו על החיים המשותפים והפלת המחיצות הן עורבא פרח. כחלק מכלל אירועי האלימות הרצחנית של הציבור הערבי ברחבי הארץ, גם בעכו השתוללו הפורעים ושרפו תחנת משטרה ועסקים, כולל מלון אפנדי, שם נרצח אבי הר אבן הי"ד. מעשי לינץ' בוצעו באלעד ברזילי, מור גאנאשווילי ויהודים נוספים. אפילו את המרכז לתיאטרון, שבבעלות יהודית וערבית משותפת, הציתו הפורעים. רק לפני שבוע וחצי בוצע עוד ניסיון לינץ' בשני נערים יהודים בעכו. הוכח בצורה ברורה ומפורשת, לכל הפחות למי שלא עוצם את עיניו בחוזקה, שהניסיונות לבולל את עם ישראל בארצו ולטשטש את זהותו היהודית והלאומית לא מביאים שום שלום ודו-קיום אלא מחזקים אצל האויב הערבי את הרצון והשאיפה להפוך להיות אדוני הארץ. השאיפה הזאת התעצמה באופן מיוחד לאחר הקמת הממשלה הנוכחית ושיתוף מפלגה ערבית בקואליציה. את הביטוי לכך ראינו בחגיגות הנכבה בקמפוסים גם היום עם דגלי ארגון הטרור אש"ף. ממשלת בנט, שלא מבינה את חשיבות שמירת זהותו הייחודית של עם ישראל, ממשלת בנט, שלא מבינה את חשיבותה של זהותה היהודית של מדינת ישראל, לא מובילה אותנו לשום חיים משותפים, אלא מובילה את מדינת ישראל להיות מדינה משותפת, מדינה דו-לאומית, מדינת כל אזרחיה. אדוני היושב-ראש, מבקשים ממני לקצר, ואני אכן רוצה לקצר. בימים האחרונים נאמרו הרבה דברים על הדגלים, כאילו להניף דגל בירושלים זו פרובוקציה. לעומת זאת, הפלסטינים תושבי מדינת ישראל מניפים דגלים בקמפוסים. אז אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, ולכם, חבריי חברי הכנסת: הסתכלו נא מאחוריי, שלושה דגלים. זה הדגל ואין בלתו. תודה רבה. חבר הכנסת סופר. חבר הכנסת סופר, איננו. יושב-ראש הוועדה, בבקשה. תודה רבה, אדוני יושב-ראש הכנסת. רבותיי חברי הכנסת, לפני כמה שעות, כשהתחלנו את הדיון הזה, היה לי נאום מאוד תוקפני, שבא מתוך הלב ומתוך הרגש. אם חס וחלילה פגעתי במישהו במהלך הנאום, אז אני מבקש להתנצל בפניו. אני שמח מאוד לראות את התבונה והשכל והרצון הכן לעזור לחיילי צה"ל.

אתה נורא רגוע. אתה רגוע. אני באמת שמח לראות שההיגיון חזר, איך את מעדיפה אותו?

שהשכל חזר, ושהדאגה לחיילי צה"ל בסופו של דבר משותפת לכל חלקי הבית. אנחנו הולכים לאשר, זה באמת אירוע משמעותי מאוד, לאשר בחוק

של 75% לחיילי צה"ל הלוחמים ואנשים שבאים ממשפחות קשות יום, חיילים בודדים, מהחברה הערבית. נאפשר להם לסיים את השירות הצבאי, את הלוחמות שלהם, וללכת לאוניברסיטה, ונעזור להם לרכוש תואר, ובעתיד מקצוע, להקים משפחות ולהיות אזרחים מועילים, להגיד להם תודה מכל הלב על השירות הקרבי, על השירות המשמעותי, על סיכון החיים שלקחו על עצמם בשמירה על המדינה שאנחנו כל כך אוהבים וכל כך רוצים לשמור עליה. היה כאן אחד הנואמים שאמר לנו שאנחנו לא אוהבים את חיילי צה"ל,

להמשיך, הטיח בי שאנחנו לא אוהבים את חיילי צה"ל ולא דואגים לחיילי צה"ל. אני רוצה להגיד לאותו חבר כנסת שהטיח בי את הדבר הזה, שמעבר לזה שהייתי לוחם בעצמי, ומעבר לזה שאשתי עשתה שירות צבאי מלא, כל שלושת ילדיי לוחמים ושני חתניי לוחמים. כל המשפחה שלנו כולה, בלי יוצא מן הכלל, כולם לוחמים בצבא ההגנה לישראל. לכן, להגיד לי שאנחנו לא מוקירים את חיילי צה"ל זה הדבר הכי אווילי והכי נמוך שאפשר להגיד. אנחנו בוועדת החוץ והביטחון מאוד מוטרדים מהמצב בקו התפר. קיימנו הרבה מאוד דיונים וסיורים, אני וחברתי חברת הכנסת מירב בן ארי, יושבת-ראש ועדת ביטחון הפנים, ואנחנו ביחד עם צבא ההגנה לישראל, יחד עם משטרת ישראל, מובילים מהלך שישנה את הפנים של משמר הגבול ויהפוך את משמר הגבול למשמר הלאומי של מדינת ישראל, או למשמר האזרחי של מדינת ישראל. זה יאפשר לנו, בימי חירום ובימי שגרה, לתגבר מאוד את הנוכחות שלנו בקו התפר, במקומות שיש לנו רגישות ביטחונית. בשעות חירום האנשים האלה יעזרו להשליט כאן סדר, אם נצטרך. נקווה שלא נגיע לזה. כאמור, חוק ממדים ללימודים הוא חוק חשוב, מה עם החוק, מה אתם חושבים עליו? אני חושב באמת שמדובר כאן בחוק שהיה צריך לעשות אותו מזמן. זו רק תחילת הדרך, וצריך לראות איך אנחנו מתגברים את המשרתים שלנו. לצערי הרב יש רבדים שלמים בעם שלא משרתים. אני חושב שזה משהו שהוא בר-תיקון. צריך לראות איך

ובצורה נכונה, ליותר קהלים ומאפשרים ליותר ויותר אנשים לקחת חלק ולתת כתף בתרומה למדינה. מה? לא שומעים? שומעים, אתה מדבר חלש. זה מפריע לכם? אני מפריע לכם לשוחח? דרך אגב, במהלכים שעושים בשנים האחרונות, גם דברים שהגיעו מהכנסת, אדוני היושב-ראש, לשילוב לוחמות במערכי הלוחמה של צה"ל, יש להם השפעה עצומה על היכולת שלנו לתגבר לוחמים ולעשות איזון נכון בין משימות כאלה ומשימות אחרות. על מה את רוצה שאני אדבר, יקירתי? המתווה של,

נתגבר מאוד את המשטרה.

להיות לוחמים, שחלקם, לצערנו הרב, נמצאים גם בסיטואציות מאוד

חס וחלילה, אותם לוחמים, אנחנו צריכים לדאוג להם גם אחרי שהם משתחררים. במשרד הביטחון, בהובלת שר הביטחון, אנחנו עושים רפורמה עצומה בכל מה שקשור לטיפול בפצועי צה"ל ובנפגעי הקרב. התקציבים ישנם, הביצוע עדיין לא מתנהל כמו שצריך. לא רוצה. הקואליציה מתנדנדת. לא כדאי לפתוח את זה עכשיו. כן, מירב, על מה את רוצה שאני אדבר? אתה לא הסברת על, חברים, אז אני מבקש שכולם

חוק חשוב.

תודה

תודה רבה. אדוני שר הביטחון, אתה מבקש לדבר?

אדוני ראש

יושב-ראש הכנסת, כל חברי הכנסת, כל חבריי

אני מקווה שבעוד דקות אחדות נצביע בעד ההסתייגות והחוק המדובר, כך שנוכל לתמוך בהמשך השכלתם של חיילי צה"ל. באירוע הזה יש מנצחים, ואף אחד מהם לא יושב במליאת הכנסת כרגע. המנצחים היחידים שנמצאים וזוכים באירוע הזה נמצאים עכשיו במארבים, נמצאים עכשיו בסיורים, נמצאים עכשיו במטוסים, בספינות, בחדרי המודיעין ובכל מקום שהם נמצאים. הם עושים בשבילנו הכול, ואנחנו נמצא את הדרך לעשות בשבילם את מה שמגיע להם.

היושב-ראש, יש בקשה שראש האופוזיציה ייתן תשובה. תודה רבה. אני רוצה להביא לידיעת חברי הכנסת: בהתאם לסעיף 28 לחוק-יסוד: הממשלה ובהתאם לסעיף 44 לתקנון הכנסת נשלחה אליי בקשה מאת המשותפת: מסכים בזאת כי תוטל עליי מלאכת הרכבת הממשלה אם תתקבל הצעת האי-אמון שצורפה בזאת אליה. על החתום: חבר הכנסת אבו שחאדה. בקריאה שלישית ביקשה לראות המשותפת בהצעת החוק הצעת אי-אמון. אני צריך לשאול גם את שר הביטחון: אדוני שר הביטחון, האם אתה מבקש להצביע, אחרי הקריאה השנייה אני אשאל, חבר הכנסת טיבי. אין בעיה. ובכן, אנחנו ניגשים, חבר הכנסת קיש, משכת את השמית? ביטלנו את השמית, ואנחנו מושכים את ההסתייגויות עד הסתייגות מס' 6. יכולים להצביע כנוסח הוועדה, ואז 5 יורדת ובכן, הודיע לי

אז להצביע על 6? על 6 ודאי. זאת ההסתייגות, מאה אחוז. אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 4, הסתייגות מס' 6. הצבעה. ההסתייגות (6) של קבוצת סיעת הליכוד, קבוצת סיעת ש"ס,

נוכח עידית סילמן, אינה נוכחת מנסור עבאס, אינו נוכח ג'ידא רינאוי זועבי,

נוכחת האם יש מי מחברי הכנסת באולם שלא קראו בשמו? אין אחד כזה. בבקשה לעבור לספירה, תודה רבה. בנט ולפיד, חבל, נגמר לכם, חבר הכנסת אמסלם. חבר הכנסת אמסלם, מספיק. אני מבקש לא לענות. להלן התוצאות, אני מקריא את התוצאות.

חבר הכנסת טיבי, אני מקריא.

לא, מיקי, הבנתי, מספיק. אני רוצה להקריא את התוצאות. טיבי אמר שהם, תודה רבה, הבנתי. שבי בבקשה, די. תודה. בעד, 53, נגד, 61. לפיכך ההסתייגות לא עברה.

שקט, בבקשה. חבר הכנסת קיש, האם להצביע על הסתייגות מס' 7?

להסיר. שמעתי אותך אומר קודם. תגיד את זה, ועל 8 להצביע אלקטרונית. חבר הכנסת קיש ביקש להסיר את הסתייגות מס' 7. לפיכך אנחנו עוברים להסתייגות מס' 8. הסתייגות, הצבעה. ההסתייגות (8) של חברי הכנסת שמחה רוטמן ומיכל וולדיגר לסעיף 4 לא נתקבלה. 51 בעד, 61 נגד, לפיכך הסתייגות מס' 8 לא עברה. אנחנו עוברים להצבעה על סעיפים 4 8, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. התקבלה הסתייגות. אם התקבלה הסתייגות, על סעיף 4 התקבלה הסתייגות, זה לא כנוסח הוועדה. נכון, אז נעבור לסעיף 5. נכון, הערה נכונה. תודה. אנחנו עוברים להצבעה על סעיפים 5 8. 4, עם ההסתייגות. אנחנו עוברים להצבעה על סעיפים 4 8,

כולל ההסתייגות שהתקבלה, בקריאה שנייה,

הסטודנטים ללא הבדל.

כן, נא לאפשר, נא לאפשר,

חכו.) התור שלכם יגיע. התור שלכם יגיע. חבר הכנסת ביטון, שב, בבקשה. חבר הכנסת טיבי, בבקשה להמשיך. חבר הכנסת מלכיאלי,

הסכיתו ושמעו. הסכיתו. לכן הרשימה המשותפת הייתה נגד הצעת החוק של מענק לחיילים בלבד, מלגה לחיילים בלבד, כולל חיילים לוחמים, נכון. היושב-ראש, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה מהצד,

אני מנמק את האי-אמון. אתה לא מכיר את התקנון. אני מנמק את האי-אמון. התנגדנו. אם הייתה הצבעה על הצעת החוק, התוצאה הייתה 59 נגד, 58 בעד, וההצעה הייתה נופלת. אבל שר הביטחון הציע 75% כלומר 9% יותר, ואז מפלגת הקוטג' 9%, שזה אתם, הסכימה. היות שמפלגת ה-9% הסכימה, אנחנו מציגים את הצעת החוק כהצעת אי-אמון בממשלה. הרכב הממשלה הוקרא על ידי יושב-ראש הכנסת וכן קווי היסוד. אחד היסודות החשובים ביותר הוא תמיכה במערכת החינוך ומלגות לכלל הסטודנטים. תודה רבה. תודה רבה. אדוני שר הביטחון,

האם אתה מבקש להצביע היום או ביום, היום,

אוקיי, אני מבקש שקט באולם המליאה. חברת הכנסת רגב, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה השלישית. שימו לב, מי שבעד הוא בעד החוק ונגד הצעת, חבר הכנסת קיש, אני מסביר. מי שבעד, הוא בעד הצעת החוק ונגד האי-אמון. מי שמצביע בעד הוא בעד הצעת החוק ונגד האי-אמון, פשוט מאוד. אנחנו עוברים להצבעה. בבקשה לשבת. הצבעה. חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 24), התשפ"ב 2022, נתקבל. לא לא לא, מספיק. מספיק.

55, נגד, שישה. הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 24), התשפ"ב 2022, עברה בקריאה שלישית, ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.